הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 8) (הצבת דגל באירוע ציבורי), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת אורן אסף חזן וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק שמספרה פ/4829/20

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון, הוראות לעניין מענק ליתום משני הוריו), התשע"ח

מאת חבר הכנסת משה גפני, הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון,

התשע"ח 2017, מאת חבר הכנסת יעקב מרגי, הצעת חוק חסינות חברי

צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ח 2016. עוד אבקש להודיעכם כי חבר הכנסת חמד עמאר ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, שמספרה

עוד אודיעכם כי ביום י"ח בכסלו התשע"ח, 6 בדצמבר 2017, הונח על שולחן הכנסת דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בדבר מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, סדרת הצעות אי-אמון בממשלה. הראשונה היא מטעם המחנה הציוני: ממשלה מנותקת המתמקדת בחוקים מושחתים ובאינטרסים אישיים ומזניחה את אזרחיה לחרפת רעב ועוני ללא אופק חברתי ומדיני אינה לגיטימית. מי שתנמק את ההצעה היא חברת הכנסת סתיו שפיר. בבקשה, עד עשר דקות לרשות גברתי. תודה רבה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעטים מחבריה הגיעו למליאה עכשיו, תודה לנשים עושות שלום, שמגיעות לפה בכל יום שני כדי לקדם הסכם מדיני. אדוני יושב-ראש הכנסת, כשהגעתי לכנסת ביקשתי לשבת בוועדת כספים. אחרי המחאה החברתית היה לי חשוב מאוד מאוד להבין איך יכול להיות שכל הזמן אמרו לנו במחאה שהדרישות שלנו לחינוך חינם מגיל שלוש, חוק שעבר כאן בכנסת שנה לפני שנולדתי אבל הוקפא במשך 27 שנה, כי הממשלה טענה שאין בשבילו כסף, למה הדרישות הפשוטות האלה הן דרישות שהממשלה אומרת עליהן אין כסף, אי-אפשר. אתם רוצים כסף? זה הולך לבוא מתקציב הביטחון ועל חשבון הביטחון שלנו, זה יבוא על חשבון העלאת מיסים ועוד הוצאות. ביקשנו שירותי בריאות נורמליים בפריפריה, אמרו לנו אין כסף, ביקשנו פתרונות דיור, אמרו לנו אין כסף. בכל פעם אין כסף ואין כסף ואין כסף. אז רציתי לשבת בוועדת הכספים ולהבין איפה נמצא כל הכסף הזה, מה קורה לכספים שאזרחי ישראל עובדים כל כך קשה בשביל לשלם אותם במיסים למדינה. וכשנכנסתי לוועדה כחברת הכנסת הצעירה ביותר במשכן, ובטח בוועדה, ישבו שם בוועדה אנשים מכובדים מאוד, כמו נשיאנו היקר רובי ריבלין, אז כחבר כנסת בקואליציה, כמו משה גפני, יושב-ראש הוועדה היום, ליצמן, איציק כהן, חבורה של אנשים מרשימים ביותר, עם ניסיון אדיר בוועדה. אני חשבתי שבחודשים הראשונים אני רק אשב שם בשקט ואלמד מהם. ובכל ערב אחרי הוועדה הלכתי ופתחתי את ספר התקציב וקראתי אותו מההתחלה עד הסוף כדי להבין איך הוא עובד. ואז הגיע תקציב המדינה הראשון והאחרון של יאיר לפיד כשר אוצר. אמרו לנו שהוא תקציב חברתי, אז הלכתי לבדוק בספר התקציב הקודם עד כמה הוא חברתי. לא מצאתי פערים, אותו תקציב, אוטומט. אנחנו הגשנו 4,800 הסתייגויות. לא הצלחנו להפיל את הממשלה והתקציב עבר. כמה שבועות לאחר מכן ביקשו מאיתנו לבוא, זו הייתה כבר פגרת הקיץ של הכנסת, אבל מוועדת הכספים ביקשו להגיע לוועדה. על השולחן שלי בוועדה הייתה מונחת ערמה של טבלאות תקציביות. הסתכלתי על העמוד הראשון, הרבה מינוסים היו ליד המספרים. שאלתי את יושב-ראש הוועדה אז, ניסן סלומינסקי, מה אנחנו אמורים לעשות בישיבה הזאת. מסתכל עליי סלומינסקי ואומר לי בחצי ביטול: אנחנו רק שנייה מצביעים, זה עניין טכני, מצביעים חמש דקות והולכים הביתה. הסתכלתי שוב על המספרים. הסעיף הראשון שאני רואה שם זה קיצוץ של מיליארד וחצי שקל בביטוח הלאומי. אומנם הייתי חברת כנסת חדשה, אבל אני יודעת שבביטוח הלאומי אין תקציבים, בעוד 20 שנה אין יותר שקל בקופת הביטוח הלאומי, הוא נסגר. אז שאלתי שוב את סלומינסקי: אדוני, אנחנו ממש מצביעים על זה? אנחנו מצביעים על קיצוץ? לאיפה הכסף הזה עובר? לא קיבלתי תשובות. עברתי לעמוד הבא, מינוס 300 מיליון שקלים בתקציב החינוך. עברתי עוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד.

היו שם שינויים בתקציב על סך 17 מיליארד שקלים. תחשבו מה הייתם עושים בשביל המדינה עם 17 מיליארד שקלים. אני מזכירה לכם את דוח העוני של ועדת אלאלוף מלפני שלוש שנים, כדי למגר את מחלת העוני שאנחנו חולים בה במדינת ישראל. העלות שלו הייתה 7 מיליארד שקל. אמרו לנו שאין כסף, הו, כנראה שיש כסף. כדי להעלות את קצבאות הנכים, להשוות אותם לשכר המינימום, 4.5 מיליארד שקלים. אומרים שאין כסף, אבל יש כסף. כשהתחלתי להילחם בשיטה המלוכלכת הזאת בוועדת כספים ניגשו אליי כמה מהאנשים היותר-ותיקים במשכן ואמרו לי שאני עושה טעות חמורה מאוד, ושאם אני אמשיך לשאול שאלות בוועדה אז אני אעוף מכאן מאוד מהר. הייתה עוד שורה ארוכה של גופים שקיבלו תקציבים באופן לא חוקי מהמדינה שכשחשפתי את השחיתות שלהם, חבריי, העזו לבוא אליי ולאיים עליי בכל דרך אפשרית כדי שאני אעצור. אבל האיום הכי גרוע לא היה האיומים על ביטחוני האישי אלא האיומים של אלה שהתעייפו ונמצאים בתוך המערכת הזאת תחת העמדת פנים שהם משרתי ציבור, אבל בפועל,

הם חושבים שאי-אפשר לשנות כלום. הם ישבו ואמרו לי: תשמעי, זו באמת שיטה קצת בעייתית, אבל ככה אנחנו עושים את זה כבר עשרות שנים. אי-אפשר לשנות את זה.

השיטה הזאת אומרת דבר פשוט: חבר כנסת שיושב בוועדת כספים, בין שהוא מהקואליציה ובין שהוא מהאופוזיציה, הוא שווה כסף. אם הוא יושב וסותם את הפה על שינויים בתקציב שהוא לא מבין בהם דבר וחצי דבר בסך של 65 מיליארד שקלים בשנה,

כשיש לו בקשה קטנה מהאוצר לקבל איזה חצי מיליון למשהו חשוב, הוא יכול לקבל את זה בשקט, להעביר כותרת יפה בעיתון, ושם זה נגמר.

בשביל חצי מיליון, לפעמים טיפונת יותר, הוא מוותר בשם הציבור על 65 מיליארד שקל מהכסף של כולנו, כסף שהיה יכול היום לטפל בחברה הישראלית ולפתור את האתגרים הכי גדולים שעומדים כאן מולנו, להציל חיים, להציל נפשות. זה הדיל, ואת הדיל הזה אמרו לי שאי-אפשר לשנות. הציבור התגייס למשימה הזאת, ואנחנו שינינו את הדיל הזה. שינינו אותו לחלוטין.

אחרי 70 שנה שתקציב המדינה היה מוסתר וסודי, הפכנו אותו לשקוף. כיום כל משרדי הממשלה חייבים לפרסם את ההוצאות שלהם, ואז הם יודעים שהם חייבים לדווח לציבור. כיום כל ההסכמים הפוליטיים שעושים חברי כנסת בשקט, במסדרון של ועדת הכספים, חייבים בדיווח, וכל העברה חייבת באישור, והכי חשוב: חברי ועדת הכספים חייבים לקבל את כל המידע לפני שהם מצביעים.

שאנשים שמייצגים אותנו, שחבריי וחברותיי פה, שמקבלים החלטות, ידעו על מה הם מחליטים, כשהם מעבירים מיליארד וחצי מהביטוח הלאומי או אפילו כשהם מעבירים רק חצי מיליון שקל, הם יעבירו את זה למקומות נכונים ואמיתיים שראויים לכסף הזה.

אפשר לשנות את הדברים האלה, אבל יושבים פה היום חברים מהממשלה, חברים בקואליציה שבממשלתם יושבים אנשים שנגועים בשחיתות באופן העמוק ביותר, ובראשם ראש הממשלה. אעבור איתכם על כמה מהשמות. בהסכמים הפוליטיים ביקשו חברי כנסת, בלי להגיד לאן הם מעבירים את הכסף, אורן חזן קיבל 10 מיליון שקלים מהקואליציה הזאת כדי להצביע, מיקי זוהר קיבל 40 מיליון שקלים מהקואליציה הזאת רק כדי להרים את היד, נאוה בוקר, 10 מיליון שקלים. אגב, היא מעבירה את זה לחבר שלה בליכוד, ובגלל זה ההעברה הזאת נעצרה כרגע, דוד ביטן 40 מיליון שקלים, דודי אמסלם, 40 מיליון שקלים,

32 מיליון שקלים, נגד אורי אריאל, שר החקלאות, יש דוח חמור ביותר של מבקר המדינה שמראה איך הוא תפר מכרזים לחברים שלו כדי להעביר כספי ציבור מהפריפריה לעמותות של הבית היהודי במרכז הארץ: בשינקין, ברמת אביב ג' כאלה שעוסקות בשטיפת מוח בבתי ספר ובפעולות פוליטיות למען הבית היהודי, חבר הכנסת סמוטריץ עוד דוח מבקר חמור שפורסם ממש עכשיו שמראה איך הוא דאג לכספים באופן סיבובי מקופת המדינה בשביל העמותה הפרטית שבראשה הוא עמד, נפתלי בנט, שר החינוך, עמד בראש מועצת יש"ע, שגם היא, כעמותה פרטית, קיבלה כספים באופן לא חוקי, על חשבון מענקים שהיו אמורים לעבור לביטחון של תושבי יהודה ושומרון אבל הועברו לתעמולה פוליטית של עמותה פרטית: מועצת יש"ע. שוב, לא חוקי. ביטן בחקירות, מנכ"ל משרד התקשורת, חקירות על מעורבות בפרשת בזק,

חקירות שקשורות בתעשייה האווירית, ליברמן, שר הביטחון, לא צריך להרחיב, ראש הממשלה, פרשות 1000,

מי יודע לאן נגיע, פרח לרנר מלשכתו של ראש הממשלה כבר הודתה. היא כבר לא שם, היא הודתה כבר בעבירות של מרמה והפרת אמונים והורחקה מהשירות הציבורי.

עורכי הדין שמרון ומולכו, מקורביו הגדולים ביותר של ראש הממשלה, בחקירות, מנהלי לשכת נתניהו,

חמישה מהם כבר, אם אני לא טועה, או שהיו בחקירות או שכבר הודו או שנחשדים או שהיו מעורבים בהטרדות מיניות, בר יוסף, המשנה לראש המל"ל, גם הוא בחקירות. ואני יכולה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. חברי הקואליציה הזאת שקועים עד צוואר בחקירות. כל בן אדם ישר שיושב כאן בחדר לא יכול לשתף פעולה עם ממשלה שכל החלטה שהיא מקבלת, היא מקבלת על בסיס אישי. למה הם כל כך שונאים את המשטרה? למה הם שונאים את שלטון החוק? כי הם בעצמם, או שהם נחקרו או שהם נחקרים או שהם ייחקרו בקרוב. למה אנחנו כאן מרשים לעצמנו לעשות עוד צעד אחד נוסף בהנהגתה של ממשלה מושחתת? איך יכול להיות שעם ישראל ומדינת ישראל, מדינה שהוקמה כנס, על בסיס האומץ של אנשים כל כך אמיצים, הסבים והסבתות שלנו, שבאו לכאן כדי לחולל את הנס הזה מעשה ידי אדם, לבנות את הדבר הזה אחרי כל כך הרבה שנים של פחד ואימה, של שואה, של הפחדות ושל חוסר בית, והצליחו לבנות את הדבר המופלא הזה, איך אנחנו מרשים למדינה שלנו ככה להיהרס, בגלל שמי שמנהלים אותה הם חבורה שדואגת אך ורק לעצמה? לעם ישראל מגיע כל כך הרבה יותר. האחריות שלנו כאן היא לדאוג שזה מה שיתבצע. זה כבר מזמן לא ימין ושמאל, זה מזמן כבר לא מריבות פוליטיות על עמדות, על תכנים, על מה החזון שלנו למדינה. עכשיו הדרישה היא כל כך בסיסית וכל כך עמוקה: שהמערכת הפוליטית תדאג למדינת ישראל.

ורק במשפט אחד, אדוני. כשיש לנו מערכת מושחתת זה פוגע בנו בכל יסודות המדינה: זה פוגע בשלטון החוק, זה פוגע באינטרס של החברה הישראלית, זה גורם לכך שתקציבים לא מועברים לחברה הישראלית, לא מועברים לטיפול בעוני, לא מועברים לנכים. זה פוגע בביטחון שלנו, כמו שאנחנו רואים בפרשת הצוללות ורואים יום-יום. אסור שיתקבלו ככה החלטות. כל מי שיושב כאן, אני מבקשת מכם: תצביעו איתנו אי-אמון בממשלת השחיתות. מגיע לעם ישראל ממשלה שדואגת לו. תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. הצעת אי-אמון מטעם סיעת יש עתיד: ראש ממשלה שפוגע בשלטון החוק אינו ראוי להמשיך בתפקידו. מי שינמק את ההצעה הוא חבר הכנסת יאיר לפיד. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשביל מה קיים הבניין הזה? כי בזמן האחרון נדמה ששכחנו לשם מה הוקם הבניין הזה, ונדמה,

אנחנו פה כל הזמן, חבר הכנסת לפיד. אני שמח שנזכרת. ברוך הבא. השר לוין, קודם כול, אני שמח שהתעוררת. היושב-ראש, אני מציע לזמן אותו לאיזו שיחת עידוד,

זה מעניין, כי אתה ואני נפגשים פה כל יום, וכל יום כשאתה פוגש אותי פה אתה אומר לי: למה אתה לא פה כל יום? אני תוהה מתי תבין שיש איזה כשל לוגי בדבריך. הגעגועים. הוא מתגעגע. אני שמח. אין לו צורך, הוא רואה אותי פה כל הזמן. כמעט, בקואליציה. אני מכיר את דף המסרים,

מתי תשים לב שאתה בכל יום מחדש אומר לי: גם היום אני חושב שלא ראיתי אותך אתמול. אז או שיש בעיה בזיכרון לטווח הקצר או שאתה תקוע עם דף המסרים מלפני שנה. או שאתה פשוט לא פה, זו גם אפשרות. כל יום אתה אומר לי את זה. כל יום אנחנו נפגשים פה וכל יום אתה אומר לי את זה.

כל יום, ואני שמח על כך. אני מחבב אותך,

וטוב שאנחנו נפגשים כל יום, רק אני מציע שתאבחן את הכשל הלוגי. זה נקרא "ממנטו" כשיש לאדם בעיה בזיכרון לטווח קצר. אני מציע שתבוא ואז תדע בדיוק מה עושים פה. אז בשביל מה קיים הבניין הזה, השר לוין? כי בזמן האחרון נדמה לכולנו שהבניין הזה נועד רק למטרה אחת: לשרת את ראש הממשלה ואת מקורביו. יש מדינות כאלה ויש בניינים כאלה ויש פרלמנטים כאלה שבהם אנשים באים ומדברים ומעמידים פנים שהם נמצאים בדמוקרטיה, אבל הם כולם יודעים שלא, שזו מין הצגה שכולם משתתפים בה, שבה לפעמים מרימים את היד כדי להצביע או לוחצים על המחשב בשביל להצביע וקוראים קריאות ביניים ומעלים הצעות לסדר-היום. אבל זו לא באמת דמוקרטיה, זו הפסאדה של הדמוקרטיה. הפרלמנט כולו קיים בשביל לשרת אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים שנמצאת מסביב לו. לאט-לאט אנחנו מתקדמים למקום הזה, והתוצאה היא שיש שם בחוץ, יש שם ביציע, אנשים שלא סומכים עליכם, אנשים שמסתכלים על הממשלה שלנו, ובלי שום קשר לימין או לשמאל, פשוט הפסיקו לסמוך עליה שתעשה את הדבר הבסיסי הפשוט: לפעול למענם, לעבוד אצלם. בשביל מי עובדת הדמוקרטיה הישראלית? האם הדמוקרטיה הישראלית עובדת בשביל אזרחי ישראל או שהיא עובדת בשביל קבוצה קטנה מאוד של בני אדם שביחד התאגדו ואמרו: יש לנו פה שלד בורסאי שנקרא הדמוקרטיה הישראלית שאפשר לנצל אותו לצרכינו? כי אם הדמוקרטיה הישראלית לא עובדת בשביל כולנו, מאיפה נשאב את תחושת הזהות המשותפת? אם לא מתקיים אמון בסיסי, מאיפה נשאב את התחושה של גורל משותף? אמון לא יכול להתקיים בעולם שאין בו אמת. אנחנו נמצאים עכשיו בעולם שאין בו אמת. כל היום ישבה ועדת הפנים לדון בחוק ההמלצות תחת הטענה שעכשיו החוק איננו פרסונלי, שהוציאו מתוכו את החלקים הפרסונליים.

לא הוציאו מתוכו שום חלק פרסונלי. יש את ההצהרה, ראש הממשלה אומר: הוריתי, כי הוא נוהג להורות, להוציא מן החוק את כל החלקים שקשורים בי.

לא הוציאו מן החוק את החלקים שקשורים בו, כי יש רק מטרה אחת לחוק הזה. היות שראש הממשלה עדיין לא נחקר בפרשת הצוללות, והיו סמוכים ובטוחים שהוא עוד ייחקר בפרשת הצוללות, אז אם החוק הזה יעבור בגרסה הנוכחית, הכאילו-מרוככת, זה אומר שלא יהיה אפשר לפרסם את סיכום המשטרה בפרשת הצוללות, וראש הממשלה לא יצטרך לעמוד בפני הציבור ולענות על השאלה איך קרה שהוא אישר מכירת צוללות מתקדמות למצרים בלי שמשרד הביטחון הישראלי ידע מזה. איך קרה שהאנשים הכי קרובים אליו, שמרון ומולכו, פועלים בתנועת מלקחיים, האחד מייצג את הגרמנים, השני מייצג את ממשלת ישראל? איש אינו יודע זאת ומאשרים עסקה שהוא חתום עליה. זו המטרה של חוק ההמלצות, שראש הממשלה לא ייאלץ לענות על השאלות האלה אל מול הציבור, ובגלל זה הוא עדיין חוק פרסונלי, ובגלל זה הפגיעה החמורה באמון הציבור. מפני שאם כנסת ישראל תתכנס כדי לחוקק חוק שהמטרה היחידה שלו זה להגן על אדם אחד, אז כל המקום הזה הוא תיאטרון ריק מתוכן, אז לקחנו את הדמוקרטיה הישראלית ושעבדנו אותה לצרכים של אדם אחד. ואז היא כבר לא דמוקרטיה ישראלית, היא משהו אחר, היא משהו אחר, שקיים במדינות אחרות, שרואים אותו בטלוויזיה, בכל מיני מקומות אחרים, אבל לא חשבנו שיהיה קשור אלינו או שאנחנו נשתתף. אם יוגשו כתבי אישום נגד שמרון ומולכו, ראש ממשלת ישראל נתניהו לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו, מפני שאם יוגשו כתבי אישום נגד שמרון ומולכו או שמרון או מולכו, זה אומר שיש שתי אפשרויות: אפשרות אחת היא שראש הממשלה ידע, ואם הוא ידע הוא ילך לבית סוהר, ואפשרות שנייה, שראש הממשלה לא ידע, ואם הוא לא ידע הוא לא כשיר לתפקידו. זו לא איזו עסקה שטיילה ברחבי המשרד, זו עסקה שהוא אישית הוביל והוא אישית חתם עליה. ואם הוא לא ידע מי מעורב בה, איך מעורב בה ובכל זאת קידם אותה, בניגוד לאינטרסים הביטחוניים המובהקים ביותר של המדינה, הוא לא כשיר להמשיך בתפקידו. כי זה מה שקורה כשמכהנים יותר מדי זמן. זה בדיוק התהליך. ארבע קדנציות זה יותר מדי זמן. יש היום במדינת ישראל אנשים שסיימו צבא והם נולדו רק אחרי שנתניהו כבר היה ראש הממשלה. זה גובה את מחירו. אני לא משונאי נתניהו, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אבל משהו קורה לו, השחיקה ניכרת, קבלת ההחלטות ניכרת. העובדה שהוא כבר לא מה שהוא היה ידועה לכל אדם שיושב סביבו, וכולם מעמידים פנים שזה לא קורה, כי אנחנו הפכנו להיות חלק מתיאטרון דמוקרטי במקום דמוקרטיה. אני אומר פה, וזה חלק מהאי-אמון שאנחנו מביעים פה היום, שהמטרה שלנו היא לדאוג לזה שהדברים האלה ייעלמו מחיינו באופן נחרץ. אם אנחנו ננצח בבחירות הבאות, אנחנו נחזיר את השוויון בנטל ככתבו וכלשונו ואנחנו נחזיר את לימודי המתמטיקה והאנגלית בחינוך החרדי, מפני שאין שום דבר לא יהודי בלימודי מתמטיקה או בלימודי אנגלית, ואם לא מאמינים לי, תשאלו את הגאון מווילנא, הוא היה גאון במתימטיקה. ואנחנו נעביר את חוק הקלון, שאומר שאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון לא יכול להיות שר, חבר כנסת או ראש עיר במדינת ישראל, ותסלחו לי, גם לא ראש ממשלה במדינת ישראל. ואנחנו נבטל את חוק ההמלצות,

ואנחנו נבטל את חוק הג'ובים, ואנחנו נבטל את חוק הפריימריז, מפני שכל אלה לוקחים את הדמוקרטיה הישראלית ושואבים ממנה את התוכן ומרוקנים אותה מהמהות של מהי מדינה דמוקרטית. ואז תהיה לנו ממשלה, אני יודע שכבר קשה להאמין שזה אפשרי, שהיא פשוט טובה ופשוט הגונה ופשוט קמה בבוקר והולכת לעבוד בשביל אזרחיה.

תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג לנמק הצעת אי-אמון בממשלה מטעם סיעת מרצ: ממשלה מנותקת המתמקדת בחוקים מושחתים ובאינטרסים אישיים ומפקירה את אזרחיה וללא כל אופק חברתי ומדיני אינה ראויה לאמון. עד עשר דקות לרשות גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, זה בערך שבועיים שחברי הכנסת מהקואליציה מסתובבים פה נבוכים, משפילים מבט, נמוכי קומה, מתרוצצים כאן במסדרונות כמו עכברים במבוך. הם נכנסים לוועדת הפנים להצביע על חוק ההמלצות המושחת דקה לפני ההצבעה, מתביישים לשבת שם בדיונים, מתביישים להיראות שם אפילו בזמן שהמצלמות מצלמות את מהלך הדיון. מחוץ לחדר הוועדה אחד-אחד הם ניגשים אלינו בשקט ומתחננים אלינו, חברי האופוזיציה, שנמשוך הסתייגויות, שנקצר את הפיליבסטר. אתם יודעים למה? לא כי הם מתעצלים לבוא ולעבוד ולשבת בוועדה. הם אומרים לנו: זה הורג אותנו. הם מתביישים. הם אומרים לנו: די כבר עם החוק הזה, תגמרו עם זה, תשחררו אותנו. באולפנים, בדיונים על חקירות השחיתות, גם שם הם מתביישים להופיע. יש כמה חברי כנסת זוטרים מהליכוד שמתייצבים בחזית, בשר תותחים קוראים לזה בשפה אחרת, וחוזרים בקול שקט על המנטרות: אבל זה רק קצת סיגרים, אבל שתו קצת שמפניה, אז מה? השרים הבכירים נעלמו. נעלמו ונאלמו, מתביישים להגן על צחנת השחיתות ומפחדים לצאת נגדה. אבל הכי מבוישים הם חברי כנסת ממפלגות ששותפות בקואליציה, מכולנו ומהבית היהודי. אלה פשוט לא יודעים לאן להוליך את הבושה. לא הייתי מחוקקת את החוק הזה, אומרת אחת, אבל איפה? בארצות הברית. בצד השני של האוקיינוס, אין ספק שהעיתוי מוזר, אומר חבר כנסת אחר ברדיו, ואחרי שעה ננזף על ידי ראש מפלגתו, שר אחד,

כינס היום מסיבת עיתונאים כדי לחלק כסף לציבור במהלך ברור של כלכלת בחירות, אבל באותו זמן מסביר לנו שאין בחירות באופק וכולם רוצים לשמור על הקואליציה, שר אחר מתפטר ומנסה להסיט את תשומת הלב לשבת, ללאום, לירושלים, למה לא? רק תצילו אותנו. רק תשנו נושא. ולכולכם הציבור אומר: מושחתים, נמאסתם. כרגע זה בכלל לא חשוב אם אתם המושחתים עצמם או אלה שמגינים עליהם או סתם אלה ששותקים, כי המקום הכי חם בגיהינום שמור למי שבזמן של משבר מוסרי שומר על ניטרליות. האם אפשר באמת להסביר איך שומרים על הקואליציה המושחתת הזאת, על קואליציית שמור לי ואשמור לך, על קואליציה מנותקת שאיבדה כל קשר למה שהציבור רוצה או צריך רק בשביל הנחה במחיר של דירה, דירה שהציבור גם ככה כבר לא קונה כי כבר הבין מזמן את הבלוף? וכשהציבור צועד בעשרות אלפים ברחוב כל שבוע, אתם לא מבינים למה, אתם לא מבינים למה אחרי שהתקפלתם עם החוק הזה בשבוע שעבר, עדיין הציבור צועד ובעשרות אלפים יותר מהשבוע שלפני. אתם יודעים למה? כי את השד הזה אי-אפשר להחזיר לבקבוק. את צחנת השחיתות הזאת אפשר להריח בכל בית, והציבור לא יכול להישאר בבית והוא לא יכול להישאר אדיש, ובגלל זה הוא יוצא לרחוב והוא מפגין והוא אומר לכם: מושחתים, נמאסתם.

כשנגמר מה להגיד ואין איך להתגונן, פונים למכנה המשותף הנמוך ביותר: גזענות והסתה. "האנשים האלה לא שייכים למדינת ישראל, אין להם שום קשר למדינה הזאת", אמרת אתמול אתה, שר הביטחון, כשקראת להחרים עסקים של אזרחי המדינה. אתה גם השר שלהם. ושר החינוך אמר: אני מציע לערביי ישראל לא לבחון את הסבלנות שלנו. מי זה "שלנו"? של מי אתה שר, אדוני שר החינוך? לא של הערבים? יושב-ראש ועדת הפנים השווה מפגינים שאכפת להם, שיוצאים לרחוב להפגין נגד השחיתות, לחמאס ולשורפי דגלי ישראל, והליכוד, מפלגת השלטון, הוציאה את ההודעה הבאה: 30,000 שמאלנים ששונאים את נתניהו פשוט ירדו במדרגות והתהלכו בשדרה, ככה קראו בזלזול שמתקשה להסתיר את התבהלה, לעשרות אלפי אזרחים מודאגים שהתאספו מכל הארץ כי אכפת להם. שכחתם אצל מי אתם עובדים, שכחתם את הנכים, שכחתם את הילדים העניים. כמה כל אלה היו רוצים שהכנסת כאן תעשה פיליבסטרים ותרגילים פרלמנטריים ומשברים קואליציוניים בשבילם, בשביל הקצבאות שלהם, בשביל לפתור את משבר העוני,

הדברים האלה שמורים או למיוחסים מההתנחלויות או לראש ממשלה מושחת אחד. ממש המדינה זה אני. חברות וחברים, אפשר להריח את הפחד ואפשר להריח את ההיסטריה, אבל ההסתה והגזענות כבר לא עובדות, הן מגוחכות, הן ריקות. אנחנו רואים את הפה שלכם זז, מילים חסרות פשר, אין להן יותר משמעות. היום יש משמעות רק לשתי מילים: מושחתים, נמאסתם. אנחנו לא רוצים שתסבכו אותנו במלחמת שלום חוק ההמלצות. אנחנו לא רוצים לסכן את הילדים שלנו ואת תושבי הדרום, ואנחנו לא רוצים שתחשבו שתוכלו לברוח מהחקירות ומהשחיתות באמצעות הפרחת סיסמאות על ירושלים בזמן שאין שום הסכם שנראה באופק. אתם אלה שהקפאתם את המהלכים לשלום. אתם אלה שאומרים לתושבי הדרום: תתחילו לחשב את זמנכם לאחור כי המלחמה הבאה קרובה, ולא עשינו שום דבר כדי למנוע אותה. אז לרגע עבר פה טראמפ, איזה כוכב באפלה שנאחזתם בו כמוצאי שלל רב, אבל ראו זה פלא: אפילו טראמפ ואפילו ירושלים המאוחדת לנצח נצחים לא מסתירים את העובדה שאין לכם מה להציע. אנחנו פשוט לא מאמינים לכם. היה פעם יושב-ראש אופוזיציה שאמר: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבל החלטות גורליות, כי קיים חשש אמיתי שהוא מקבל החלטות לא לפי האינטרס הלאומי אלא לפי האינטרס ההישרדותי, האישי והפוליטי שלו. אין משפט מתאים יותר שמתאר את ראש הממשלה הזה בעיתוי הזה, אין משפט מתאים יותר לקרקס של הקואליציה הזאת, שמפרפרת כאן סביב עצמה ולא יודעת לאן להוליך את הבושה, ששכחה כבר מזמן בשביל מה שלחו אותה. חברות וחברים, אתם מושחתים, אתם מנותקים, והגיע הזמן שתלכו הביתה.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, להשיב על שלוש הצעות האי-אמון. לאחר מכן תהיה עוד הצעת אי-אמון, ועליה ישיב שר הביטחון. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני יעזור לי, כי נדמה לי,

איפה לפיד? איפה הוא? לא יכול להיות. לא יכול להיות, אדוני היושב-ראש,

אני חושב שזה ממש לא מצחיק. מה זאת החרפה הזאת שמגישים הצעת אי-אמון, מצפים שאנחנו נשב במליאה כדי לשמוע ולהשיב ולא טורחים להישאר כאן כדי לשמוע את התשובה? אדוני היושב-ראש, לא רק חבר הכנסת לפיד, גם חברת הכנסת סתיו שפיר כנראה מיהרה לטבלאות האקסל. אצה לה הדרך. כל כך עסוקה חברת הכנסת שפיר, אין לה זמן לשבת לשמוע את התשובה פה. אדוני היושב-ראש, תסתכל, שיא החוצפה שאפשר להעלות על הדעת. תסתכל על ספסלי סיעת המחנה הציוני: 24 חברי כנסת מגישים הצעת אי-אמון, אחד צדיק בסדום, חבר הכנסת סעד נמצא כאן. שניים, סליחה. הינה, גם חברת הכנסת פדידה מצילה את המצב.

כל החוקים ביום רביעי לפני שבועיים היו בזכות האופוזיציה. אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? אולי זה לא מקרה, לא היה אף אחד מהקואליציה.

שדווקא שני חברי הכנסת החדשים של המחנה הציוני, הם עוד לא הבינו את כללי המשחק בסיעה שלהם,

הם מתנהגים כמו שכל בוחר שלהם מצפה שיתנהגו: מגישים הצעת אי-אמון, הם נוכחים במליאה.

כל כך פשוט ומובן מאליו.

אני אומר, אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריך לשים לזה סוף. זה באמת בושה וחרפה. זלזול בכנסת. חבר הכנסת לפיד שאל: בשביל מה הבניין הזה קיים? כמה חוצפה יכולה להיות? הוא באמת לא מבין. חברת הכנסת גרמן, אולי תקראי לו? אולי תקראי לו?

זה נראה לכם תקין? זה כבוד הכנסת? ככה אתם רוצים שהפרלמנט ייראה? זה יהיה היחס שלכם לכנסת?

אם חס וחלילה תגיעו לשלטון? תסתכל שם, אף אחד מהקואליציה לא הגיע. ככה אתם מתייחסים לכנסת עכשיו, מה יהיה אז? השר, תסתכל שם. פשוט בושה וחרפה. בושה וחרפה.

בושה וחרפה. אל תגישו הצעות אי-אמון. אל תגישו. ואם תגישו, תהיו כאן, לפחות מי שמציג את ההצעה. דבר אלמנטרי.

אנחנו פה,

חברת הכנסת רוזין,

אני אענה להכול. עכשיו, אני עוד לא התחלתי, חבר הכנסת רז. אתה עוד מכיר אותי מימי האוניברסיטה, היו לי תשובות אז ויש לי גם היום, תאמין לי, אבל חכה בסבלנות. אדוני היושב-ראש, במצב רגיל הייתי צריך שלא לענות אלא רק להצעת האי-אמון שהציגה חברת הכנסת זנדברג, אבל אני חושב שיש דברים שבכל זאת צריכים להישמע, גם אם מי שהציע והעלה את האי-אמון איננו ראוי לתשובה, ולכן לפחות לחלקם אתייחס. אדוני היושב-ראש, שמענו כאן נאומים, התחילה בזה חברת הכנסת שפיר וסיימה חברת הכנסת זנדברג, על איך ראש הממשלה מוכרח להתפטר בגלל שיש חקירות. אחר כך כבר ראינו תיאוריה עוד יותר מדהימה, של חבר הכנסת לפיד.

אני מודה לחברת הכנסת שפיר, שמכבדת אותנו בנוכחותה. טוב באיחור מאשר לעולם לא. טוב באיחור מאשר לעולם לא. טוב שאתם, על מה אתה מדבר? חברת הכנסת שפיר, יש לפעמים מצבים שפשוט אפשר לשבת ולא לומר כלום. נותנים לנו פה לשבת ולהעביר הצעות חוק. תסיקי את המסקנות, אל תעשי את זה עוד פעם וזה הכול. פיתח את התיאוריה הזאת חבר הכנסת לפיד, בשם הדמוקרטיה כמובן, בכלל למחוזות מדהימים: אם מישהו שעבד איתך או מישהו שהוא חבר שלך נחקר או יוגש נגדו כתב אישום, אז אתה כבר פסול מלכהן.

שותף במה, בעסק?

אני לא שמעתי שותף, ואם זה שותף אז אין בעיה, כי לראש הממשלה אין שותפים. אין לו עסקים ואין לו שותפים, יש לו חברים לדרך הפוליטית. אין לו שותפים עסקיים. תעשה לי טובה, חבר הכנסת יונה, לא תרצה שישמיצו אותך סתם, ואל תשמיץ אחרים. אותי יהיה קשה להשמיץ סתם. גם את ראש הממשלה קשה, תאמין לי, למרות כל המאמצים שלכם. עכשיו, אני רוצה לשאול לפי השיטה הזאת למשל את חברת הכנסת זנדברג: מה לשיטתך דינו של אדם שנחקר במשטרה 13 שעות? מה צריך לקרות איתו? הוא צריך לפרוש מהחיים הציבוריים? ראש ממשלה מושחת צריך ללכת הביתה, מה זה קשור? הוא צריך ללכת הביתה? תעני על השאלה. איך אמר חבר הכנסת מוסי רז?

אתם כולכם בחקירות, מה יש לך? אנחנו נעשה אחרי זה,

הכללות והדבקת כינויים זה כשאין תשובה, אבל אני בכל זאת שואל, אולי תעני לי? מה צריך לעשות אדם,

שנחקר, אוי ואבוי, במשטרה 13 שעות?

על חשבון החברים המיליונרים שלו? חברת הכנסת זנדברג, תעני. ממה את פוחדת? ממה את פוחדת? יש לי רעיון, אדוני היושב-ראש: הוא למשל יכול להיות יושב-ראש מרצ.

נכון, חברת הכנסת זנדברג? נכון? דין אחד לכם ודין אחד לראש הממשלה, נכון?

אצלכם מי שנחקר הוא זכאי ונקי, אגב, בצדק, אבל כשמדובר בראש הממשלה, אתם כבר מרשיעים אותו ושופטים אותו, ואם לא מצליחים אותו אז את חבריו, ראש ממשלה מושחת.

אני רוצה לשאול את חברת הכנסת סתיו שפיר שאלה: מה נעשה, בוא אני אחסוך לך: ראש ממשלה שכמעט כל אנשי לשכתו היו

נמצאים בחקירות,

מה את פוחדת מהשאלה? ממה את פוחדת? חברת הכנסת שפיר, ממה את פוחדת?

בינתיים ראש לשכה, אדם שמשפחתו נמצאת בחקירות, כולם מסביבו. הוא לא ידע ולא שמע ולא הכיר ולא שם לב, אבל לא ראה מה קורה. באמת, יריב, אתה אדם ישר לא? תתפטר. אגב, בינתיים, חברת הכנסת שפיר, שמענו, ועכשיו את תיתני לי גם אולי בשם הדמוקרטיה להגיד איזה משפט,

ממשלה מושחתת. הדמוקרטיה של חברת הכנסת שפיר לא מאפשרת משפט אחד.

אתה יודע שאני צודקת,

אחרי ששמענו את ההרצאה, נחזור להווה, תתפטר. זה מה

גם שם את יודעת טוב מאוד איך הדבר הסתיים,

ואל תשמיצי אותו סתם. ודוד, היא הודתה בעבירות שמדובר בהפרת אמונים.

חברת הכנסת שפיר, אני רוצה לשאול אותך,

מה דינו של אדם שלא סתם נחקר, אלא נשלח למעצר בית, של כמה ימים? את עצמך. מה צריך לקרות איתו, לפי שיטתכם? מה עושים איתו? אחד שנשלח למעצר בית. בוא נשאל, אדוני היושב-ראש,

חברת הכנסת סתיו שפיר,

אדוני השר, אני לא מפסיק את הדיאלוג הזה מסיבה פשוטה,

שהשר פנה אלייך, אז את אבל תני לו גם,

להכניס מילה פה ושם. כן, זה נורא מרגיז, מספיק, מספיק.

האמת היא כל כך קשה.

השר פנה אלייך, לכן לא הפסקתי אותך מייד, אבל זהו,

תקשיבי גם. זה הכול. הוא לא חייב לתת תשובות נעימות. הוא חייב לתת תשובה, וזה מה שהוא עושה. יש בעולם הזה שני דברים שזועקים: האמת והצביעות,

בצד אחד זועקת הצביעות, ובצד השני, עכשיו אנחנו נאמר את האמת. אז אני חוזר לשאול, חברת הכנסת שפיר, חוזר לשאול, חוזר לשאול: תגידי לי, מה עושים עם, אוי ואבוי לנו, אדם שלא רק נחקר במשטרה, שזה כבר אשם ולעמוד הקלון, לפי שיטתכם, אלא ישב במעצר בית?

אדוני היושב-ראש,

בוא נעזור לחברי הכנסת עם התשובה: בוחרים בו ליושב-ראש מפלגת העבודה. בוודאי, למה לא? ואני אומר עוד פעם, אולי תדבר על עובדות, יריב? ואני אומר עוד פעם, אולי תדבר על עובדות?

שלא תביני אותי לא נכון,

בצדק, כי זה שאדם נחקר, הרשימה הזאת, לא הופך אותו לאשם בשום דבר. הרשימה הזאת שקראתי מעל הדוכן,

רק תחילו את אותם כללים גם על ראש הממשלה. אין דין אחד לנו ודין אחד לכם. ונמצא ללא עבירה. אנחנו מדברים על עובדות, על אנשים שביצעו עבירות.

אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת שפיר,

שאלה אישית. את יודעת, גם אני ישבתי על טבלאות אקסל, אגלה לך סוד, וגם אני, לא פחות ממך, אכפת לי מהכסף של הציבור.

לא רק שאכפת לי ממנו, אכפת לי באופן מיוחד מהכסף של החוסכים. ולא רק שאכפת לי מהכסף של החוסכים, אכפת לי באופן מיוחד מהכסף של אלה שחוסכים לפנסיה, כדי שחס וחלילה ביום שיפרשו לגמלאות לא ימצאו את עצמם מחוסרי כול. עכשיו אני שואל אותך, חברת הכנסת סתיו שפיר: מה דעתך על כך שלוקחים כספים מחברות ציבוריות, חברות שקרנות הפנסיה שלנו מושקעות בהן, ולוקחים עשרות מיליוני שקלים שכר לאדם אחד? מה דעתך על זה? איך זה מסתדר בטבלאות האקסל שלך? אתה רוצה תשובה רצינית? איך זה מתאים לתפיסת העולם שלך? אתה רוצה תשובה רצינית? כן, ודאי. בבקשה, בוא נדבר רציני.

קח את הטבלה הזאת שאני הקראתי עכשיו, ואת כל הסכומים שאני נקבתי בהם, שנמצאים שחור על גבי לבן בכספים פוליטיים וקואליציוניים, ותגיד לי אם בעינייך הדבר הזה ראוי, מיליארדי שקלים מקופת המדינה עוברים לפוליטיקאים במקום שילכו לשרת את הציבור. זה ראוי? זה ראוי שכל

שקל אחד לא עובר לפוליטיקאים. גם אנחנו וגם אתם,

כתוב פה שחור על גבי לבן, מה אתה מדבר? גם אנחנו וגם אתם, שחור על גבי לבן. אדוני, חברת הכנסת סתיו שפיר. אני בהחלט חושב שאני צריך לענות, רק לא נותנים לי.

כן, אבל תני לי לענות.

אבל אי-אפשר שלא לאפשר לו לדבר. את רוצה להיות במקומו?

חברת הכנסת שפיר, את רוצה להיות הצנזור שלי? את תקבעי מה לעניין ומה לא? מי שמך?

אדוני היושב-ראש, אני לא אאפשר לך להמשיך להפריע.

אני צריך אישור ממנה לגבי התשובה שלי?

אם כן, אני אבקש.

אם לא, אז אנא. חברת הכנסת שפיר, בואי, אני אענה לך. אין שום, אני לא אאפשר לך להמשיך להפריע לו.

הוא פנה אליי באופן אישי,

הוא יכול להגיד מעל הדוכן מה שהוא רוצה,

הדיבור שלו.

אני אענה לך, חברת הכנסת שפיר.

קודם כול, אפשר להמשיך לדבר אל הכיסאות הריקים. סתיו, אנא ממך.

אני אגיד לך את האמת, אני מדבר בתקווה שאולי חבר הכנסת לפיד בסוף יבוא. כנראה הנס הזה לא יקרה, אבל אני מקווה, אולי בכל זאת. חברת הכנסת שפיר, אנחנו כולנו כאן, כל ה-120, מייצגים ציבורים, ומייצגים עמדות, ומייצגים סקטורים שונים בחברה הישראלית,

וכל אחד, כל אחד מאיתנו מנסה לקדם ולדאוג, בכל הכלים, כולל בכלי אולי הכי משמעותי, שיעור התקציב שמבטא את סדר העדיפויות,

לכך שהדברים שהוא מאמין בהם יקודמו ויבואו לידי ביטוי. למי דואג חוק הג'ובים? למי דואג החוק, סתיו, אני קורא אותך לסדר, למי? פעם ראשונה, ואני אעשה את זה קצר. חוק נגד המשטרה, פעם שנייה אני קורא אותך לסדר. חוק נגד המשטרה, אל תיתני לי להוציא אותך.

סתיו, זאת פעם אחרונה שאני קורא אותך. אני אומר לך את זה. אבל אדוני, אני לא יכולה לשמוע את השקרים האלה. את יכולה להגיד מה שאת,

את לא תפריעי לו לדבר. אי-אפשר לשמוע ככה את השקרים. אי-אפשר לנהל את הדיון ככה. אי-אפשר ככה, לשמוע את הדברים האלה. אוי, כמה שהאמת קשה.

כמה זה קשה כשאומרים את האמת. איזה ציבור אתה מייצג?

אני קורא אותך לסדר פעם,

אני לא מייצג אף אחד.

נא להוציא את חברת הכנסת סתיו שפיר. אני קורא אותה לסדר פעם שלישית.

עברתי ברחוב ונכנסתי לכאן במקרה לגמרי.

חברת הכנסת שפיר, אין בעיה, אפשר לצאת, אבל את האמת זה לא ישנה, והאמת היא מאוד פשוטה, (חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם המליאה.) מי שלקח עשרות מיליוני שקלים, בסוף, על חשבון כספי הפנסיה של כולנו זה מי? נחשו. נכון, יושב-ראש מפלגת העבודה, מה לעשות? ולכן, חברת הכנסת שפיר, שלא מסוגלת להתמודד עם הטענות ולא עם האמת, בוחרת בדרך הכי פשוטה: להפנות את הגב לאמת, להפנות את הגב למציאות ולצאת מכאן, בעיניי, בבושת פנים. אדוני היושב-ראש, נדמה לי שדי בדברים האלה להבהיר כמה טוב שהממשלה הזאת ממשיכה לכהן, ותזכה היום שוב באמון הכנסת.

לשר יריב לוין. הממשלה מקדמת מדיניות המבוססת על פשעי מלחמה, תציג את הצעת האי-אמון, בשם חד"ש,

בל"ד ותע"ל, חברת הכנסת חנין זועבי. עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, יש להכריז על אי-אמון בממשלה לא רק כי הממשלה כושלת, אלא קודם כול כי היא ממשלה פושעת. יש להעמיד לדין את ראש הממשלה בבית המשפט הבין-לאומי בהאג לא כי הוא מושחת,

והוא ככל הנראה מושחת, אלא כי הוא פושע מלחמה, יחד עם הקואליציה שלו, הורגים ילדים, שודדים אדמות ורודפים ארגוני זכויות אדם.

בכנסת הזאת, בבניין הזה, במדינה הזאת, הרוע הוא שם המשחק, הוא נורמה מקובלת המאפיינת את המדיניות מאז ומתמיד. ומי מכיר בירושלים כבירה למדינה הזאת? נשיא אחד, בעוד רוב הממסד אפילו במדינה שלו מתנגד לאותה הכרזה. ירושלים, רק נשיא אחד, גזען, מה יש לך בירושלים? פופוליסט, הכיר בירושלים כבירה, מה לך ולירושלים? למדינה הזאת. חברת הכנסת ענת ברקו, ושימו לב,

לי הדברים צורמים יותר ממך. התואר עיר בירה אמור, מה יש לה בירושלים? מה היא עושה

תנסו לחשוב למה היוצא מן הכלל הזה, ההכרה היוצאת מן הכלל הזאת דווקא מוכיחה את הכלל: אין לגיטימיות לטענה שירושלים היא בירת המדינה הזאת.

ותראו באיזה גטו מוסרי ואנושי אתם, תקראי את הקוראן שלך. חברת הכנסת ענת ברקו, אי-אפשר על כל מילה שהיא תאמר, אני רוצה לעדכן אותה.

לכי לשתות איתה קפה מאחורי הפרגוד ותעדכני אותה בכל מה שאת רוצה. שתפתח את הקוראן, תראה, ישראל. היא לא מוזכרת שם, לא היא ולא הם.

אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר.

ותראו באיזה גטו מוסרי אתם חיים. ודווקא עכשיו, דווקא ברגע זה, דווקא עם ההצהרה הזאת,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בסדר, חבורת רוצחים. אין ברירה אלא להבין שירושלים היא עיר תחת כיבוש, ושום חוק לא יכול למחוק או לבטל את הכיבוש, כי כיבוש הוא כיבוש הוא כיבוש. הוא תמיד כוחני, הוא תמיד אלים, הוא תמיד לא לגיטימי, והוא תמיד הבסיס לפשעי מלחמה. וכאשר ראש הממשלה מתפאר בנאומיו לפני ראשי מדינות העולם, הוא לא חושף את 95 החוקים הגזעניים שהבניין הזה חוקק, וחוקים אחרים שהבניין הזה ממשיך לחוקק, 95 חוקים עוסקים בהכשרת גזל, בגנבת קרקעות, בנישול הרכוש הפלסטיני, בסלילת כבישי אפרטהייד למתנחלים בלבד. והטענה הזאת, שהסיבה לגזענות היא פופוליזם זול, היא לא יותר מהסבר עלוב, מאוד חלקי, לגזענות ולהצהרות גזעניות. כי גם בזמן פוליטיקה מאוד קורקטית, מאוד רצינית, כנראה, מאוד רציונלית, לכאורה, ידע מבנה זה לחוקק חוקים נגד העם היליד.

ידעו לחוקק חוקים שמבוססים על השנאה לפלסטינים, שנאה שמקורה בשני יסודות: יסוד העליונות המערבית, המתנשאת על הערבים ועל המוסלמים, ויסוד הפחד מהקורבן, הפחד מהיליד, בשארה נתן לך שיעורים כמו שצריך, הא?

שמא היליד יתקומם ויגיב נגד הפשעים שמנוהלים, את ממש מצטטת את עזמי בשארה הטרוריסט. חברת הכנסת ענת ברקו. לא, אני רואה איך היא מדקלמת את עזמי בשארה. זו פעם שנייה שאני קורא אותך לסדר. אותן תבניות שפה. הסטודנטית הכנועה שלמדה את עזמי בשארה בעל פה. אפשר להביא את עזמי בשארה, למה צריך אותה? חיקוי חיוור. למה? חברת הכנסת ענת ברקו, אני פשוט לא אאפשר להפריע, לא יעזור לך.

ואני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני יודע לקראת מה אני הולך, אוקיי?

ואני לא אאפשר את זה. הפחד מהקורבן, שמא יצבור כוח ויתמרד בסופו של דבר, וזה יבוא. אז אין לגיטימיות, לא לטענה שירושלים היא בירה ולא לכל המדיניות שמתבססת על כיבוש העיר הזאת. לא לגיטימי למנוע בנייה פלסטינית בשטח C, לא לגיטימי לבנות ולהרחיב התנחלויות, לא מעלה אדומים, לא הר חומה, לא פסגת זאב, לא לגיטימי למנוע היתרי בנייה על קרקע פרטית פלסטינית, לא לגיטימי למנוע אישורי תוכניות בנייה בשטחי C, לא לגיטימי לגרש פלסטינים משטח C ולהעבירם לשטחי A ו-B, לא לגיטימי לגרש את תושבי הכפר סוסיא מיישובם, לא לגיטימי להרוס תשתיות מים לכפרים באזור עוג'א וצפון בקעת הירדן, לא לגיטימי להרוס גני ילדים של שבט הג'הלין על ידי מעלה אדומים, לא לגיטימי לחלק, לפני שלושה שבועות, צווי פינוי לשני כפרים שלמים בבקעת הירדן, אום אל-ג'מאל ועין אל-חילווה, ולגרש את 130 תושביהם, ובהם 66 ילדים, תוך שמונה ימים יש התראה לגרש אותם, לא לגיטימי לחלק שבוע אחר כך צווים דומים ל-284 תושבי הכפר ג'בל אל-באבא באזור מעלה אדומים, לא לגיטימי לבצע בפברואר הקרוב צווי הרס ל-138 דירות בכפר עקב, אחרי שגירשתם את בעלי הדירות האלה ממקום מגוריהם המקורי בעיר העתיקה כחלק ממדיניות גירוש הפלסטינים משם. לא לגיטימי.

האפרטהייד אינה לגיטימית. וכאשר מגרשים את הפלסטינים ומונעים מהם רישיונות בנייה, מקדמים פרויקט לבנייה של יותר מ-1,200 דירות למתנחלים בירושלים המזרחית. מדובר באפרטהייד תכנוני. אין לגיטימיות לניסיון ליצור רצף טריטוריאלי בין ההתנחלויות על ידי גזל קרקעות שמחברות בין ההתנחלויות. לא לגיטימי לחוקק חוקי כיבוש רציפים, שמרחיבים את תחולת החוקים שמחוקקים ל-48' גם לשטחים. המחסומים אינם לגיטימיים. רצח הפלסטינים אינו לגיטימי.

אין לגיטימיות, וזה פשע לרצוח 38 פלסטינים באוקטובר 2015, פשע מלחמה לרצוח 28 פלסטינים בנובמבר 2017, פשע מלחמה לרצוח 27 פלסטינים בדצמבר 2016. כל אלה הם חלק,

מהסיבות למה ירושלים היא עיר כבושה ולמה ההכרזה האמריקנית לא תשנה זאת. כמו שההכרזה הבומבסטית הזאת היא לא לגיטימית, בצורה שסותרת, המאבק נגד הכיבוש הוא הלגיטימי ביותר. ואין, לכוחנות יש גבול, אין כוח שיכול לדכא את מאבקו של עם למען החירות שלו ולמען החופש שלו. אין כוח שיכול לשלוט בפלסטינים. אין כוח שיכול להכריע את הסכסוך באופן חד-צדדי. זו זכותו ואף חובתו של העם הפלסטיני להיאבק ולהתנגד לכיבוש בכל הדרכים שמקובלות על פי החוק הבין-לאומי, ובין היתר חרם. חרם הוא אמצעי לגיטימי ואף מתחייב נגד מדינה שהפכה את פשעי המלחמה לשגרה יומיומית. לכוחנות יש גבול, וחובתו של כל אדם דמוקרטי, לא רק חובתם של הפלסטינים, חובתו של כל אדם דמוקרטי, לשים גבול לכוחנות הישראלית. לא רק שהיא אינה לגיטימית, אלא שהיא, עוד פעם, מבוססת על פשעי מלחמה. תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. בשם ממשלת ישראל ישיב על הצעת האי-אמון שר הביטחון אביגדור ליברמן.

אדוני, תוציאו אותו.

אתה יכול לצאת, זה בסדר. חברים, אל תעזרו לי. תאמינו לי, זה בסדר. קשה לתאר צביעות יותר גדולה מהצעת האי-אמון שהגישה הרשימה המשותפת לממשלת ישראל. אני, ככה, הסתכלתי על ההתבטאויות של חברי כנסת מהרשימה המשותפת, ואני רק מדמיין לעצמי מה היה קורה לו זה היה הפוך וחבר כנסת מישראל ביתנו היה מתבטא באותה צורה. תאר לעצמך את ההתבטאות שלך נגד אזרחי המדינה. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אתה שר הביטחון של מדינה,

שאתה קורא לאזרחיה חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תענה לעצמך על השאלות האלה.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. שיענה לעצמו. אני קצר, אהיה. אני לא אאפשר לכם להפריע לו. אני יודע, זה יהיה קשה לשמוע, אבל אתם תצטרכו לשמוע אותו כפי שאנחנו שומעים מה שאתם אומרים. לא, הוא שואל שאלות, שיענה לעצמו, שר הביטחון. בדוכן הזה הופיע ב-7 בדצמבר חבר הכנסת חאג' יחיא, פה,

בדיוק לפני שנה, ומה הוא אומר? כל פלסטיני שמוכר קרקע ליהודי, דינו מוות. והוא מסביר: זה מופיע בקוראן, בפתווה, זה במנהגים שלנו ואני תומך, והוא חייב למות. אתה מריח בחירות, אה? אתה מריח בחירות. חבר הכנסת עיסאווי פריג', לא, תראה. הוא מריח בחירות. אתה מריח בחירות? חבר הכנסת עיסאווי, מה הוא מריח זה לא עניין של אף אחד. אל תפריע לו. הוא מריח בחירות. בסדר, זכותו להריח מה שהוא רוצה. מצא את שק החבטות, הוא מריח בחירות. עיסאווי פריג',

או שאני קורא אותך פעם שלישית,

ואני לא רוצה לעשות את זה, כי אתה בכל זאת סגן יושב-ראש הכנסת. ואני מסתכל על חברי כנסת מהשמאל,

איפה חברי הכנסת ממרצ?

חבר כנסת וקורא להרוג כל פלסטיני שמוכר קרקע ליהודים. לא שמעתי ציוץ אחד מכם.

עומד פה חבר כנסת וקורא להרוג כל פלסטיני שמוכר קרקע ליהודי.

חייבים להרוג אותו.

זה היה יום חמישי, חבר כנסת מוסי רז, אתם מחליפים אחד את השני?

הוא אומר 7 בדצמבר, זה היה יום חמישי.

חבר הכנסת מוסי רז. איך יכול להיות?

מציע שתיכנסו לסטנוגרמות. תדעו היסטוריה. שנה שעברה.

אני מציע שתיכנסו, יש סטנוגרמות של הכנסת. דצמבר 2016. ועכשיו נזכרת בזה? מוסי רז, פעם ראשונה. עוד שנייה, אני לא אאפשר לכם להפריע.

אני לא אתן לדיון הזה ללכת למקום שאתם רוצים.

אבל זה לא יעזור לכם. מיכל, תראי, הוא מעניש, לא רוצים לקיים איתו שיח. אני יכול להגיד לך משהו. אני ידעתי שהדיון הזה הולך לשום מקום. לא סתם לא הפסקתי. גם כשחנין זועבי עמדה פה, ואמרה דברים קשים, לא אפשרתי להפריע לה. אתם לא תפריעו לו. תשמעו את מה שהוא אומר לכם גם אם זה לא מוצא חן בעיניכם. מאיתנו. אוקיי. בזה סיימנו את העניין. כמה אנשים הוצאו להורג בעזה על ידי חמאס? ללא משפט, ללא שום כתב אישום, ללא עורכי דין. בחייך, תסתכלו על הדוחות של Human Rights Watch, תסתכלו על הדוחות של כל ארגוני זכויות האדם. ומזה, משום מה, הרשימה המשותפת מתעלמת, היא לא מוכנה לדון על זה. היא לא מוכנה לדון על כך שחמאס חוטף אזרחים ולא מוכן שהצלב האדום יבקר אצלם פעם אחת. האם שמעתם את הרשימה המשותפת מדברת על חצי מיליון הרוגים בסוריה? אנחנו רואים יום-יום מראות מסוריה, טנקים יורים בכינון ישיר על המסגדים. האם מישהו שמע פעם את הרשימה המשותפת מדברת על כך? בכל יום במזרח התיכון נרצחים כ-400 איש בתוך מדינות ערב, קרוב ל-1,000 פצועים. ראיתי שלשום שורה רצה: בתימן נרצחו ביום אחד 160 איש. למישהו אכפת? מישהו נתן על זה את הדין? תסתכלו כמה פיגועי טרור יש יום-יום באיראן,

בסוריה. מה קורה בלבנון? מישהו מדבר על פשעי מלחמה? אלה שיושבים כאן הם פושעי מלחמה. כל הרשימה המשותפת זה פושעי מלחמה כולם.

כל אחד ואחד, מי שקורא לחרם על אזרחי המדינה, מה הוא? מי שקורא לחרם על אזרחי המדינה, מה הוא? חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני לא אאפשר לך. הוא קורא לחרם על אזרחי המדינה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני מציע שתצא לשתות קפה. איך אני אפנה אליו?

נדיבה, תצא, למה, הוא יכול לא לרצות. אני יכול, אני מציע לו שיצא לשתות קפה במקום שאני אוציא אותו. איך אני אפנה אליו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שר ביטחון. שר ביטחון. אתה קורא לחרם על אזרחי המדינה. איך אתה רוצה, פעם שלישית. תוציאו אותו. איך האזרח ירגיש ביטחון תחת ההצהרות שלך? תגיד לי איך. הפיגוע בהר הבית, שלושה תושבי אום אל-פחם רוצחים שני שוטרים דרוזים. האם ראיתם את ההלוויה? אלפים באום אל-פחם הולכים ללוויה של אותם מחבלים ומזדהים איתם. כל הצעקות, כל הסיסמאות. האם הקשבתם לדרשות באותו שבוע במסגדים באום אל-פחם ובוואדי עארה? האם מישהו רוצה לשמוע את אותם מסגדים ואותם מטיפים באותו שבוע ומה בדיוק הם אמרו שם? מדברים על בודדים. איזה בודדים? באותה הפגנה היו אלפים. אומרים: מה פתאום? הם הרי אזרחי ישראל. האם מישהו ראה פעם אחת באחד מיישובי ואדי עארה מעל בית עירייה דגל ישראל? האם זה יכול להיות שבכל ואדי עארה אין אף דגל ישראל, לא מעל בית העירייה, לא בבית פרטי? האם מישהו ראה מישהו חוגג את יום העצמאות של מדינת ישראל בוואדי עארה? אנחנו ראינו הרבה הפגנות שיוצאות מוואדי עארה. ראיתי אותם עם הדגלים של הרשות הפלסטינית, ראיתי אותם יוצאים עם דגלי חמאס, עם דגלי חיזבאללה, עם תמונות של נסראללה, מעולם לא ראיתי דגל ישראל. כשאני מסתכל על מדינה דמוקרטית, הזכות הבסיסית למחות. אבל מה זה משנה, יוצאים משמאל עם דגלי ישראל, עושים הפגנות מימין עם דגלי ישראל. בוואדי עארה לא תראו לעולם דגל ישראל אחד, רק דגלי רש"פ, דגלי חמאס, דגלי חיזבאללה. האם אלה אזרחי ישראל? האם אני צריך להשלים עם זה? האם אני חייב להיות הפראייר שכל הזמן רק משלם ביטוח לאומי שם? האם מישהו יודע במספרים כמה מדינת ישראל משלמת למגזר הערבי ביטוח לאומי בשנה דמי הבראה, דמי לידה, דמי בטלה? 14 מיליארד שקל. מה אנחנו מקבלים בתמורה, תמיכה בנסראללה? תמיכה ברש"פ? הדברים האלה הם בלתי סבירים, והגיע הזמן שאנחנו נפסיק להיות פה חבורת פראיירים. אני לא אקבל את זה שבן אדם לא מוכן להזדהות עם המדינה, בשום דבר, בשום נושא. אני מסתכל על הרשימה הזאת, הרשימה המשותפת: עזמי בשארה. איפה עזמי בשארה? ברח. הואשם בריגול. ריגל לטובת חיזבאללה, עבר לסוריה. מי שבוגד פעם אחת בוגד פעם שנייה. בגד בסורים, עבד אצל הקטארים, קיבל מהם כסף ובגד גם בהם. זה מה שנקרא בוגד מקצועי, בדנ"א שלו. אני מסתכל על ג'מאל זחאלקה. כבר בשנות ה-70 הוא ישב שנתיים בכלא הישראלי על עבירות ביטחון. חבר הכנסת אחמד טיבי, הרי בוואי פלנטיישן הוא היה יועצו של ערפאת, דובר של אותה משלחת של הרשות הפלסטינית למשא ומתן עם ישראל. הוא כיום מייצג את כנסת ישראל? הוא מייצג את מדינת ישראל? הרי הוא ייצג את ערפאת מול מדינת ישראל. אני ממשיך ברשימה. כבר אי-אפשר שלא להזכיר את באסל גטאס. הבן אדם הבריח טלפונים לרוצח בכלא הישראלי. לוואליד דאקה הוא מבריח טלפונים לכלא הישראלי.

זה קומץ של בודדים. איזה קומץ של בודדים? תסתכלו על ההנהגה, תסתכלו על אותם אלפים שיוצאים להפגנות האלה, דברו עם אותו צלם ידיעות אחרונות שכמעט ביצעו בו לינץ'. ליברמן, אני לעולם לא קורא קריאות ביניים. רק אומר לך, כל מה שדיברת עדיין לא נותן לך מנדט להסית נגד האזרחים שלך בתור שר לגיטימי במדינת ישראל. בשום פנים ואופן לא.

תתנצל על העניין הזה, כי זה פוגע בכלל האזרחים של מדינת ישראל. זה בלתי אפשרי. אני רוצה לעבור לחבר הכנסת איימן עודה. אני כבר לא מדבר על כל ההשתלחויות שלו, אבל בן אדם קורא לשמעון פרס רוצח בגלל כפר כנא, מחרים את ההלוויה שלו, ובאותו שבוע מגיע למוקטעה ברמאללה לאזכרה של ערפאת. אבל ללוויה של שמעון פרס הוא מסרב להגיע; בשבילו הוא הרוצח מכפר כנא. אז כמה אנחנו יכולים לשקר לעצמנו? כמה אנחנו יכולים לספר סיפורים לעצמנו שאלה אזרחים לגיטימיים? מבחינתי אזרחים שיוצאים עם אותן קריאות, כמו שראינו בלוויה של שלושת הרוצחים מאום אל-פחם, שיוצאים עם דגלי חיזבאללה, חמאס ורש"פ, הם לא אזרחים לגיטימיים. אני נורא מצטער. אני מאוד מכבד אותך, אבל בשבילי הם לא אזרחים לגיטימיים. בשביל זה יש משפט ויש צדק בישראל, סליחה, מעבר לזה יש גם החוק של השכל הישר. יש חוק ויש

יש בהחלט בתי משפט ויש שופטים במדינת ישראל, אבל יש גם חוק השכל הישר, ואני לא רוצה להתעלם מחוק השכל הישר. כשאני מסתכל על ההתבטאויות, גם של ההנהגה, אני נזכר באותו נאום השהידים של אחמד טיבי. הרי מה הוא אמר בנאום השהידים? אין ערך נעלה יותר מאשר השוהדא, למות שהיד. ברכות לאלפי השהידים במולדת וברכות לשהידים שלנו ולשהידים שלכם בתוך הקו הירוק, אלו שהכובש רצה שיכנו אותם "טרוריסטים", בעוד אנחנו אומרים שאין דבר נעלה יותר מאלה שמתו למען המולדת. הרי זה שודר בכל הטלוויזיה, נאום השהידים של אחמד טיבי. אז מה, אז אני צריך לקבל אותו כמישהו לגיטימי? מבחינתי אין לו פה שום זכות קיום. למה אתה לגיטימי כאשר אתה קורא לאזרחי ישראל,

אתה לא לגיטימי, חבר הכנסת מסעוד גנאים. הוא לא אזרחי לגיטימי,

הוא לא אזרח לגיטימי, הוא לא חבר כנסת לגיטימי, ויבוא יום שאתה והוא תהיו שם ברמאללה ולא תהיו חלק מהמדינה שלנו,

חבר הכנסת מסעוד גנאים. לא תהיו חלק מהחברה שלנו. אתם לא תהיו, שר שקורא להחרמת אזרחים ערבים הוא הפאשיסט, הוא הגזען. מקומכם לא איתנו. אתה פה יושב בטעות. שלא יאשים את הערבים,

אתה יושב פה בטעות. מקומך לא כאן, מקומך שם, בעזה, הוא פאשיסט. אצל חמאס, ברמאללה. אדוני השר, מקומך לא כאן, אתה פה בטעות. הוא שר שקורא לחרם על אזרחים ערבים בישראל, אדוני השר,

אתם יושבים פה בטעות, אתה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, לא מקובל,

כאשר הוא מטיח האשמות,

חנין זועבי הייתה פה, והדברים צרמו לי, חברים, בואו נעשה סדר. חבר הכנסת מסעוד גנאים, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. השר פאשיסט, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אני קורא אותך פעם שנייה. לא, פעם שנייה. כאשר הוא מטיח בנו האשמות כאלה, נא להוציא אותו. פעם שלישית, נא להוציא אותו. שר בישראל שקורא,

חבר'ה. נא להוציא אותו. נא להוציא אותו. נא להוציא אותו. חברת הכנסת ענת ברקו, אל תעזרי לי. (חבר הכנסת מסעוד גנאים יוצא מאולם המליאה.) אני מבין שזה מאוד לא נעים לשמוע את האמת, זה מאוד לא נעים לשמוע את העובדות, אבל אלו הן העובדות. וכשאני מסתכל על כל הנאומים ומקשיב לכל הרעיונות, נניח ג'מאל זחאלקה, הרי רק לאחרונה, מה טוען האיש? על הקורבן הפלסטיני לאתגר את גורלו וללכת בדרך של המאבק וההתנגדות. לנו בבל"ד יש עמדה היסטורית נגד האופי ונגד ההגדרה המהותית של המדינה כמדינה יהודית, וכן הלאה:

הערבים מבפנים, מסרבים להכיר בישראל כמדינה יהודית. עלינו להביס את הציונות, כמו את האפרטהייד. זו עמדתו של חבר כנסת במדינת ישראל. אז מה, אנחנו נמשיך גם להשלות את עצמנו? אנחנו יודעים בדיוק עם מי יש לנו פה עסק. עודד. ולכן, כשמדברים על מדינת ישראל, על צבא ההגנה לישראל, הצבא הכי מוסרי בעולם,

שמתנהל בנורמות שלא קיימות בשום מקום. מדינת ישראל, את מעדיפה את החיזבאללה, נכון?

שמכבדים את ערך האדם מעל הכול, אתם מטיפים נגדנו על פשעים נגד האנושות? תסתכלו מה עשיתם בסוריה. בטח בסוריה היו נותנים לכם לפתוח את הפה, בטח בעזה, בחמאס, היו נותנים לכם לפתוח את הפה; בטח שם, בתימן, היו נותנים לכם לפתוח את הפה.

אתם מנצלים את כל החולשות ואת כל היתרונות של מדינה דמוקרטית כדי להרוס אותנו מבפנים. ואין לנו שום אשליות: אתם לא לגיטימיים, אתם נמצאים פה בטעות ויגיע הזמן שאתם לא תהיו פה, תשבו במקום שראוי לכם, אנחנו היינו פה ואנחנו נישאר פה.

תודה לשר אביגדור ליברמן, שר הביטחון.

אנחנו עוברים לדיון הסיעתי. בשם המחנה הציוני יעלה ראשון הדוברים, יוסי יונה. לכל דובר שלוש דקות. אחריו, עבד אל חכים חאג' יחיא. יש לך אחר כך שלוש דקות, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השר ליברמן, אנחנו במחנה הציוני, כולנו, בירכנו על הכרזתו של טראמפ על ירושלים, או על הכרה בירושלים כבירת מדינת העם היהודי, מדינת ישראל. וקיווינו, ואנחנו עדיין מקווים, שממשלת ישראל, וגם אתה, אדוני השר ליברמן, תראו בזה איזשהו צעד שתהיה לו המשכיות. ומה הדבר שאנחנו קיווינו, מקווים לו מכם? שתבואו ותאמרו: כן, אנחנו מוכנים למשא ומתן על הבסיס של שתי מדינות לשני עמים. אדוני שר הביטחון, אנחנו תקועים. אדוני שר הביטחון, אנחנו תקועים. אתה עומד כאן ונואם, אתה עומד כאן, סליחה, ואתה מסית. אדרבה, התפקיד שלנו,

אכן יש עוינות, אכן יש קונפליקט, אכן יש מתח בין חלק מערביי ישראל לבינינו. אבל מהי המשימה שלך? מה המשימה של ממשלת ישראל? לעשות שלום בכל מקום שבו יש מתח, לעשות שלום בכל מקום שיש בו קונפליקט. לא לעמוד כאן ולהוסיף שמן למדורה. הנאומים כאן לא אמורים להיות נאומים מלחמתיים, זה לא המשך המלחמה. עליכם למצוא דרך כדי להגיע לשלום. רוב הנאומים שנמצאים כאן זה: הבה נילחם ברטוריקה. ולכן אף אחד מכם לא פועל ברצינות כדי לשים קץ לסכסוך הזה. וזו חלק מהצעת האי-אמון שלנו בממשלה הזאת: על חוסר המעש, על גבהות הלב, על "הזמן איתנו ועלינו לא לעשות מאום, כי הדברים מסתדרים מאליהם". אדוני, הדברים לא מסתדרים מאליהם, אתה יודע. אדוני השר, הם לא מסתדרים מאליהם. אתה יודע שהמשך המצב הקיים יביא לכך שאנחנו, אתם, למעשה, מאיימים על המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. עליכם לדעת שעליכם לעשות את מרב המאמצים כדי להגיע לשלום עם שכנינו. אתה לא חייב לאהוב אותם, אתה לא חייב לעשות מחוות של אהבה אליהם. מה שאתה כן חייב לעשות זה לדאוג לאינטרס שלנו, והאינטרס שלנו מחייב פשרה. אדוני שר הביטחון, מה שהדבר מחייב זה לא להרים את הלהבות, אלא להקטין את הלהבות, זה למצוא שפה משותפת, זה למצוא שותפים, זה לעודד שותפים. המזרח התיכון, אכן, הוא עכשיו בכאוס, אבל בוא ננצל את הכאוס הזה כדי להוציא ממנו משהו. המדינות המתונות מחכות, מצפות ליוזמה מממשלת ישראל, כדי לקדם אותנו, כדי להביא אותנו לחוף מבטחים. ומה אתם עושים? שבעי רצון, זחוחים. אין מה לעשות, הזמן הוא לטובתנו.

לא, אדוני השר, לא, ממשלת ישראל. הזמן הוא לא לטובתנו, הזמן הוא לקחת יוזמה אמיתית,

כדי להגיע להסדר שבראש ובראשונה יבטיח את עתידנו כאן כמדינה יהודית ודמוקרטית. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי

יעלה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, עפר שלח. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עולה שר ביטחון, או שר מלחמה, אפשר לקרוא לו, ומתחיל להסית נגד 20% מאזרחי מדינת ישראל. ממשיך להסית.

קודם כול, ההגדרה של מדינת ישראל היא הגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית. בין ליברמן לדמוקרטיה אין שום קשר, לא מקרוב ולא מרחוק.

וגם לך אין קשר. חברת הכנסת ברקו, את היהודית אתה אוהב, התנועה האסלאמית?

אני גאה שאני בן התנועה האסלאמית. את המדינה היהודית אתה אוהב? אני חבר התנועה האסלאמית מאז 1981, ואני גאה בזה, ואני אמשיך.

חבר הכנסת עודד פורר,

יש לו שלוש דקות, אתם לא תפריעו לו. ומדברים עלינו, על אנשי הרשימה המשותפת, שאנחנו פושעי מלחמה. אין דם על הידיים שלנו. תבדקו את הידיים שלכם, תבדוק את הידיים שלך,

ענת ברקו, אני פעם אחרונה קורא אותך לסדר. אני אוציא אותך. במקום לעמוד פה ולהגיד: תשמעו, אנחנו צריכים לחזור בנו ולבדוק אולי משפטית באמת, הממשלה הזאת יש בה פשעי מלחמה? אתם צריכים לחזור ולבדוק את עצמכם, לבדוק משפטית. בנייה בהתנחלות זה פשע מלחמה. אם אתם לא יודעים אז תבדקו, כי בהאג אתם צריכים, וליברמן צריך להכין תשובות להאג כשיועמד לדין כי על פשעי מלחמה הוא צריך לתת את התשובות. אני מציע, מדברים על האג, הטרוריסטים האלה מדברים על האג.

כי זה ישודר בשידור ישיר, כי זה יהיה משפט המאה. אני אומר, הנורמות של החיילים, אני לא רוצה לחזור אחורה, שמדבר עליהם, יותר מ-20 חיילים מובילים ילד בן 14, מבוהל,

ומכסים לו את העיניים. זה המוסר? להרוג אנשים מנוטרלים, זה המוסר שאתם מדברים עליו?

ללכת ברמה נמוכה, ללכת לגנוב כמה תפוחים מהבסטה, אלה הנורמות שעליהם מחנכים? על זה אתם מדברים על הנורמות? לכן אני אומר, אנחנו פה לפני ליברמן ונמשיך גם אחריו. אנחנו ילידי הארץ, אנחנו בני המקום. הוא היגר אלינו ולא אנחנו היגרנו אליו, המדינה באה אלינו ולא אנחנו באנו אליה.

כיום מדברים על חוק המסתננים כי מדינת ישראל הדמוקרטית לא רוצה לקלוט אנשים, פליטים שברחו ממלחמות. היא רק המדינה שצריכה לגרש אנשים מאדמתם ולהפוך אותם לפליטים. על זה אי-אפשר, כשמדברים על מוסר צריכים להתבייש ולהרכין ראש.

ליברמן והחבורה שלו צריכים להתבייש וצריכים להבין שהיום שיועמדו פה לדין, הוא יהיה קרוב. פשע מלחמה נוסף: מי שכובש עם אחר הוא פושע מלחמה, מי שמונע התפתחות בבנייה ובחיים הנורמליים הוא פושע מלחמה, מי שמונע אנשים להתפלל במסגד אל-אקצא הוא פושע מלחמה, מי שמפלה אזרחים, 70 שנים לא מקבלים זכויות, וכל פעם אומרים: אנחנו לא נוכל לסגור על הפער. תודה. מי שמפלה נכים הוא פושע מלחמה,

לכן, צריכים להתבייש. ואני מפה פונה לחברי הכנסת: הממשלה הזאת צריכה לחלוף מהעולם וצריך להפיל אותה.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. יעלה חבר הכנסת עפר שלח, ואחריו, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת עפר שלח. תודה רבה, אדוני.

חבריי חברי הכנסת, להגיד בצער: ראש ממשלת ישראל איבד את זה. סביבנו קורים תהליכים גדולים הדורשים את מלוא תשומת הלב של מנהיג המדינה, אבל נתניהו עסוק בשלושה דברים: באתנן לחברות הקואליציה כדי שלא ימוטטו את סוכתו הנופלת, למרות שגם בין חבריהן יש הרבה שנקעה נפשם, בנסיעות לחו"ל למראית עין של פעילות מדינית שחוסמת את לוח הזמנים שלו בפני חקירת משטרה נוספת, ובדחיפה פראית של הצעות חוק מופרכות ומושחתות שכל תכליתן לקעקע את רשויות האכיפה בניסיון לעכב את הבלתי-נמנע: היום שבו יוגש נגדו כתב אישום על מעשי שחיתות.

איראן ושלוחיה מקבעים מדי יום נוכחות סמוך לגבול הצפוני של ישראל. הכישלון המדיני המוחלט של נתניהו בנושא הזה מותיר אותנו בעימות ישיר עם האיראנים מהגבול עם ירדן ועד הים. וראש הממשלה? הוא עסוק בחוק ההמלצות, מכנס ישיבות מיוחדות לחוק המרכולים, מסדר לעצמו דרך שר החוץ של ליטא עוד נסיעה, העיקר שכורש ברנור והבחורים המצוינים של 433 לא ידפקו עוד פעם בדלת. שום דבר לא עוצר את נתניהו בניסיון הנואש לעצור את הצניחה, לא עשרות האלפים שמתכנסים בכיכר לומר לו שהגיע הזמן ללכת הביתה, לא האנשים ההגונים בקואליציה שמסרבים כבר לשתף פעולה עם הגחמות ההרסניות שלו, לא אנשי המשפט והחקירה ואכיפת החוק שמתחלחלים בגלוי מהניסיון שלו ושל שלוחיו לפגוע במשטרה, ביועץ המשפטי ובבג"ץ. ככה לא מנהלים מדינה, על אחת כמה וכמה לא מדינה כמו ישראל. במישור המעשי, כמו גם במישור הערכי, מגיע לנו משהו אחר. בקואליציה הזאת, ואני מסתכל על הצד הקואליציוני, נמצאו כבר אנשים שבלמו, לפחות זמנית, את חוק ההמלצות ונדרו להתנגד לחוק המרכולים. עכשיו יש להם הזדמנות לעשות את המעשה החשוב באמת ולשלוח את ראש הממשלה הזה הביתה.

תודה לחבר הכנסת עפר שלח. תעלה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ואחריה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

אתה אחרי יפעת שאשא ביטון. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

אני יושבת כאן ומקשיבה לדברים ואני נדהמת, לא בסוגיה עכשיו של ראש הממשלה, כן או לא, אלא מי עסוק בחוק ההמלצות אל מול מי עסוק בעשייה האמיתית. וככה צרם לי כשזה בא דווקא ממך, חבר הכנסת עפר שלח. כשאנחנו היינו עכשיו בשליחות בגוואטמלה ובמקסיקו כדי לחזק את הקשרים הבין-לאומים שלנו איתם, ואנחנו יודעים שאנחנו זקוקים להם, אני לא הייתי עסוקה בחוק ההמלצות. גם קיבלתי את הגב להישאר שם ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל מדינת ישראל, כשאתם הייתם עסוקים בחוק ההמלצות והחזרתם לכאן את חבר הכנסת חיים ילין, שאני מוכרחה לומר, פוגע, לא. אבל חבר הכנסת עפר שלח, זה לא מנע כלום, כי תוצאות ההצבעה, כשהיינו שם, היו בדיוק כפי שהן היו אילו היינו כאן. זה בדיוק אותו דבר.

אני רק רוצה להמחיש מי עסוק במה. אבל אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר חזק מזה, אני אומר לכם מה החלום שלי. זה אולי יישמע לכם קצת בדיוני, אבל כבר הרבה מאוד זמן אני מדברת על כך שהלוואי שהיינו יכולים להחזיר את לימודי החינוך לשלום שהיו נהוגים לפני כחמש, שש ועשר שנים במדינת ישראל, ולהנחיל ערכים של דמוקרטיה, של שוויון, של שלום, בלי להתבייש לומר את המילה "שלום", אבל, זה תלוי בנו?

זה תלוי גם בנו וזה תלוי גם במי שיושב כאן, כי אי-אפשר לנהל את השיח הזה באופן חד-צדדי. אנחנו מדברים כאן על הצעת אי-אמון בנושא של פשעי מלחמה, ואנשים עולים, ופתאום,

אתם יודעים, אנחנו לא מסוגלים להגן על עצמנו. ואני שואלת את עצמי, באמת: בנייה של מנהרה זה פשע מלחמה, כן או לא? חדירה לתוך בתים של אנשים ורצח של ילדים במיטות שלהם זה לא פשע מלחמה? זה שאני כאימא לחייל שיורד ביום ראשון בבוקר בירושלים לא מסוגלת לנשום עד שהוא יגיע לבסיס, כי אולי מישהו יחליט שבא לו לנעוץ בו איזשהו סכין, זה לא פשע מלחמה? ואנחנו עומדים פה ומצטדקים כאילו אנחנו חיים באיזושהי מציאות שאנחנו בוחרים אם להגן על עצמנו, כן או לא. חברים, אנחנו חיים במציאות מטורפת. הלוואי שלא היינו חיים בה והלוואי שהיינו מסוגלים לתקן אותה, אבל בשביל זה, חברת הכנסת עאידה, ואני שמחה שאת מקשיבה לי, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. כי גם אתם צריכים לעמוד כאן ולקרוא לכל אותם מסיתים בצד השני ולכל אותם אלה שחושבים שבאמצעות סכינאות או רצח של ילדים במיטה שלהם או בנייה של מנהרות מעזה וממקומות אחרים ברשות הפלסטינית לתוך שטח ישראל,

זה לא הפתרון. הפתרון הוא לנהל שיח אחר, הפתרון הוא לחנך בשני הצדדים למשהו אחר.

אני לא מטיפה לאף אחד, אני קוראת לך. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את יודעת מה ההבדל בינינו?

שאני לא מטיפה, ואני גם לא באה ויוצאת כאן בהצהרות. אני קוראת לכם, במקום לעמוד כאן ולהסית פעם אחר פעם כנגד מדינת ישראל, תקראו גם אתם מעל הדוכן הזה להתנהלות אחרת ולשיח אחר. אני, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, נו. היא, היא פונה, אז מה? את לא חייבת להגיב לה. ואני מצפה,

אני מצפה גם מהאגף הזה, שכשאנחנו מדברים על הצורך בהגנה על הילדים של כולנו, הילדים של כולנו נמצאים כאן, לא רק הילדים שלי, וכשאנחנו מדברים על זה אז שאנחנו נהיה בחזית אחת, כי בסופו של דבר של דבר זו הדרך היחידה להסתכל למציאות בפנים ולנסות ליצור כאן מציאות אחרת. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. יעלה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. שלוש דקות לרשותך,

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני שואל את עצמי בזמן האחרון אם הגיל, גם אצלי, חבר הכנסת אלאלוף,

כל עוד אין לך זקן לבן אז אתה עדין צעיר. אז זהו, שיש קצת. האמת היא שבזמן האחרון יש קצת שערות לבנות. אני שואל את עצמי אם זה בא אוטומטית עם אובדן הזיכרון. אני שומע פה בהתלהבות נאומים חוצבי להבות על העם שיוצא לרחובות ואומר את דברו ומפגין נגד ממשלה מושחתת. אני מגרד בשערות הלבנות ומנסה רגע להיזכר אם התגובות הללו נשמעו כאן בבית הזה לפני 12 שנה, כשרבע מיליון איש יצאו כל מוצאי שבת להפגין נגד הגירוש בגוש קטיף. זה עניין מישהו? אתם באופוזיציה הייתם וצעקתם, חברת הכנסת ציפי לבני, את צעקת על זה שהעם אומר את דברו? אז יוצאים לי כמה,

מספרים מנופחים של התקשורת, וזה העם. ויותר מזה, אני מנסה לגרד בשערות הלבנות בפדחת ולהיזכר

אתה רוצה להגיד שהממשלה קיבלה החלטה להיות מושחתת כמו שאנחנו קיבלנו החלטה להיות,

ממש לא. אני נורא שמח שאתם נורא מתפעלים מהפגנות כשזה בא מהצד שלכם. אני עוד פעם מנסה להיזכר, ואני אומר לך,

מאחר שהשווית להתנתקות,

אני מנסה להיזכר, חיפשתי בגוגל תמונות של רוטשילד אצל אולמרט, כשהתפרסמו פרשיות השחיתות שלו, חיפשתי בגוגל תמונות של רוטשילד, של עשרות אלפים מפגינים ברוטשילד נגד השחיתות של אריק שרון, כשהבן שלו כבר ישב בכלא, כשהתבררו כל המיליונים שהוא קיבל והשוחד שהוא קיבל. אולי בגלל שאף אחד לא שתק שתיקת כבשים. לא ראיתי.

באמת יכול להיות שאני כבר לא צעיר, עברתי כבר, אדוני היושב-ראש, אני אוסיף לו זמן. תעשה מה שאתה רוצה. אבל אי-אפשר שהבן אדם, קסניה סבטלובה. אי-אפשר שיישמעו שקרים. אולי בגלל שהייתה בושה אז והיא נעלמה לגמרי בקואליציה שלכם. אדוני היושב-ראש,

אתם חבורה של צבועים, מוסי. השחיתות מעניינת את הסבתא שלכם כשלג דאשתקד. אתם מובילים הפגנות פוליטיות שנועדו להחליף שלטון. אתם מושחתים לא פחות. מה, במחנה הציוני אין? מה, בוז'י לא שתק בחקירה?

זיכרונו לברכה, לא נמלט, אתה רואה כליות ולב. הנבואה ניתנה לשוטים. עשית עצמך נביא?

על מה אתם מדברים? חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אני אוסיף לו עוד זמן, כי כנראה זה, תוסיף לו. כי הרי לא שומעים אותך,

הייתם עוטפים את שרון כמו איזה אתרוג בפשתן, באיזו שכבה גדולה, מוחלים לו על כל השחיתויות שלו רק כדי לגרש את היהודים מגוש קטיף. אם שחיתות הייתה מעניינת אתכם לא הייתם נצמדים לכיסא בממשלת קדימה כשאולמרט עמד בראשה, עם כל הפרשיות שנקשרו בשמו,

הוא בסוף גם הלך לכלא. עד היום בצד שלנו לא הוגש ולו כתב אישום אחד.

צריך לחזק את המשטרה שתחקור,

אם חלילה וחס יתברר שמישהו עשה מעשים שלא ייעשו,

על זה אין בכלל ויכוח.

אבל הנשיאה שאתם נושאים את שם המלחמה בשחיתות לשווא, בציניות, הופכים אותה לקרדום לחפור בו, כדי לנהל על זה קמפיין פוליטי, אז אתם צבועים, יש לך עוד דקה. תמשיך. תודה רבה, אדוני. ואתם בעיקר פוגעים במאבק בשחיתות, מכיוון שבדיוק כמו שלא היה דבר שפגע יותר במאבק על זכויות האדם מההפיכה של זכויות האדם שוב פעם לאיזה כלי פוליטי כדי להילחם בהתיישבות ביהודה ושומרון, כך גם אין דבר שמזיק יותר למלחמה בשחיתות מאשר להפוך אותה לכלי פוליטי. אם באמת מעניינת אתכם שחיתות, אל תהפכו את זה לפוליטי. אל תעמדו עם סיסמאות שלא ימין ולא שמאל,

לא ימין ולא שמאל,

תלכו באמת למאבק בשחיתות שחוצה מחנות. אבל לא עשיתם את זה לשרון ולא עשיתם את זה לאולמרט, והציבור שיצא והפגין בהמוניו לא עניין אתכם, לא דגדג לכם את קצה הציפורן של הזרת.

כשרבע מיליון איש יצאו לרחובות פעם אחר פעם אחר פעם, בשרשרת האנושית, ובמחאות הכתומות, ובכיכרות, ישבתם פה ולא עניין אתכם. עכשיו אתם רוצים שאנחנו נתרגש? קארין, את יודעת איפה נמצא העם? אז אני אספר לך. הסתיים זמנך, אדוני. הינה, אני ממש, לא, אתה עוד תגרום שיפריעו לך. אני רק אספר איפה אני הייתי במוצאי שבת. אני הייתי בשכונת צהלה. אז אתם בעד

אגב, כלי תקשורת אחד לא היה. קמפיין שלם פה ממנף את ההפגנות של רוטשילד. 150 איש, חבר הכנסת אלאלוף, אנשים מבוגרים,

בכו לי בעיניים על מה שהם עוברים שם בדרום תל אביב. זה הציבור,

לא המפונקים שיוצאים רגע מהתיאטרון, יוצאים רגע מבית הקפה, יורדים שנייה אחת לרחוב, צועדים כמה צעדים,

איזה יופי, עשינו קמפיין נגד שחיתות. העם רוצה את הממשלה הזאת.

העם בחר בה, הוא יבחר בה שוב, אז רק

ואתם לא תפילו ממשלה בדרכים לא דמוקרטיות. בוודאי שאני נגד שחיתות, מה השאלה בכלל?

תודה לחבר הכנסת סמוטריץ. את נגד רצח?

תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. יעלה חבר הכנסת יעקב מרגי.

דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, יש כלי פרלמנטרי לגיטימי, הגשת הצעות אי-אמון בממשלה וטוב שכך, וצריך לשמור את הכלי הזה. אני מאלה שהצטערו שצמצמו אותו לפעם בחודש. אני חושב שזה כלי לגיטימי. הכול לגיטימי. לא לגיטימי לעלות כאן לדוכן, עלתה כאן חברת הכנסת סתיו שפיר, שנימקה את האי-אמון של המחנה הציוני, וסיפרה שכחברת כנסת חדשה, הפרוצדורה של ועדת כספים, ובר מינן, היא ספרה וסיכמה מינוסים, קיצוצים ב-17 מיליארד ש"ח. תגידו לי, יש דמגוגיה יותר זולה מזה? מישהו זוכר שהמדינה קיצצה בתקציבה פעם 17 מיליארד ש"ח? להציג את זה ככה? להציג עוד שה-17 מיליארד האלה הלכו לטובתם של חברי כנסת, של פוליטיקאים? חז"ל אמרו: חכמים, היזהרו בדברכם, שמא תחובו חובת גלות, שיבואו התלמידים וישתו מהמים הרעים. הציבור שומע את חברת הכנסת סתיו שפיר, ואנחנו מצפים שהציבור יאמין לנבחריו. יושבת עכשיו אזרחית קשת יום, צופה בערוץ 99, ערוץ הכנסת, שומעת את חברת הכנסת סתיו שפיר, מה זה עושה לה, למורל שלה? כמה אפשר לרדת נמוך, גברת סתיו שפיר, על פופוליזם, על פופולריות? עשית זאת, הצלחת בפריימריז פעם אחת.

זה היה טוב לקדנציה הראשונה. לבוא לספר סיפורים? ה-17 מיליארד ש"ח האלה הלכו לסעיפי התקציב שאליהם הם נועדו. אפשר לזקוף לזכותה משהו, נכון, היא תרמה קצת בשקיפות. אני אף פעם לא אהבתי את המסמכים שהאוצר מעביר לוועדת כספים ואיך שזה נעשה.

שקיפות, בסדר. מכאן לבוא ולומר, אתם יודעים מה? אולי צריך להדליק

נרות חנוכה, לא רק בכסלו על נס המכבים, אולי גם כל שנה עם העברת התקציב. לפי מה שאומרת סתיו שפיר ומספרת לנו כאן, יכול להיות שזה נס כלכלי בכלל איך שאנחנו מתנהלים פה במדינה הזאת. אנחנו כל כך שרלטנים והולך לנו. לא רציתי לדבר על זה, הכנתי משהו אחר, אבל לשמוע ככה? כמה אפשר ללעוג לאינטליגנציה של הציבור? ככה מנהלים תקציב? ככה מעבירים כספים? זה מה שנספר לעם? רבותיי, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מחאה היא לגיטימית. מחאה היא לגיטימית. אסור לפגוע בה.

אבל שלטון מחליפים רק בבחירות דמוקרטיות ובקלפי. יאללה, אז בואו לבחירות.

תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. יעלה חבר הכנסת עודד פורר. אחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני פשוט נדהמתי לשמוע פה את החבורה הזאת, שטומנת את ראשה בחול ומדברת על הסתה בהקשר של מה שקרה. כשאנחנו קוראים לא לקנות בוואדי עארה, מדברים על הסתה בהקשר של מה שקרה בעניין הזה, כאילו אנחנו מסיתים נגדם. הרי מה, אתם לא רואים מה קורה פה?

אתם לא רואים מה קרה שם באותו ערב, עם חסימת הכבישים והלינץ'? אתם לא רואים מה קרה קודם באום אל-פחם? אז בואו אני אתן לכם איזו רשימת מכולת,

מה קרה בתקופה האחרונה באום אל-פחם. זאת רק רשימת מכולת קצרה. בוא תתייחס לזה, חבר הכנסת ג'בארין. תתייחס לזה שבאוגוסט 2017 יצאו מאום אל-פחם שלושה מחבלים ורצחו שני לוחמים דרוזים על הר הבית ושפכו דם בפעם הראשונה על הר הבית. בוא תתייחס לזה שבפברואר 2017 נחשפה חוליית טרור מאום אל-פחם שתכננה לחטוף חיילים ולפוצץ מכונית תופת, שקיבלה הנחיות מהחמאס. או בנובמבר 2016, כשתושב אום אל-פחם הורשע בהסתה, או ביוני 2016, כשתושב אום אל-פחם טס לטורקיה כדי להתגייס לדאעש, או בפברואר 2016, כשיידו אבנים שוב על רכב ליד כפר קרע, או באוקטובר 2015, כשתושב אום אל-פחם ביצע פיגוע דריסה ודקירה בגן שמואל, או בפברואר 2015, כשמורה באום אל-פחם מצטרף למדינה האסלאמית,

לא איזה מישהו שאספו מהרחוב, או ב-2014, כשתושב אום אל-פחם הורשע שהסתנן לסוריה עם שלושה נוספים כדי להתאמן במדינה האסלאמית. ב-2012 תושב אום אל-פחם סייע לשלושה פעילי ג'יהאד מג'נין בניסיון לחטוף ישראלים. אני לא רוצה לבזבז את כל הזמן שלי, כי שלוש דקות לא יספיקו להקריא את כל מה שיצא מאום אל-פחם ומוואדי עארה. ומי החצופים שבאים לפה ומלינים על הסתה נגד אותם תושבים, נגד אותו אספסוף, נגד אותה חבורה, נגד אותם אלפים שיצאו יחד עם השיח' ראאד סאלח נגד מדינת ישראל? מי בא להגן עליהם? באה להגן עליהם חבורה שממנה יצא אחד שבכנסת הזאת הורשע בסיוע לעבירות ביטחוניות והברחת טלפונים,

שראש הרשימה שלכם הלך ביום העצמאות להניח זר, יחד עם מסעוד גנאים, על קברו של עז א-דין אל-קסאם, אבי תנועת ההתנגדות הפלסטינית, שמטיף לאלימות, עליהם אתם מגינים? אני לא מלין עליכם, אני מלין פה על אלה שיושבים באופוזיציה ומגינים עליכם.

על הרשימה המשותפת, שהלכה ועמדה דקה דומייה עם מחבלים, ועוד באים לפה ואומרים: אנחנו בעד שוויון לכולם. אנחנו ממש מדברים על שוויון זכויות. רשימת חד"ש, את מחד"ש,

במרס 2016 רשימת חד"ש ורשימת בל"ד הוציאו גינוי למדינות המפרץ על זה שהן הכריזו על חיזבאללה כארגון טרור, ואתם יושבים בכנסת ישראל. אם למישהו פה,

העניין הזה נשמע הגיוני, אז כנראה ההיגיון עצר פה בשער. אם אדם כמוך יושב פה, מגיע לכל אחד לשבת פה. ההסתה שלכם נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה היהודים, והרצון שלכם לחסל את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לא יעזור לכם. את הרצון הזה אנחנו נעקור. אנחנו נעקור את הרצון הזה, כי אין מקום למסיתים ואין מקום לאלה שבאמת רוצים לחסל את מדינת ישראל. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. יעלה חבר הכנסת מקלב. גם לך שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, נכון שחוק ההמלצות צריך להביע אי-אמון בממשלה, חוק גרוע מאוד. אוי, באמת. נעו אמות הסיפים על חוק שבא לדבר על המלצות המשטרה. אי-אמון בממשלה, דיונים ארוכים. לדעתי, היו דברים בשבוע האחרון שהם לא שווי ערך בכלל לנושא של חוק ההמלצות, ולו רק אחד מהם, כמו ההכרזה של נשיא ארצות הברית על הכרה בירושלים כעיר הבירה של מדינת ישראל. אבל אני, כמו רבים אחרים, באמת ראיתי את זה כשיחה נאה, כהכרזה חשובה, גם עם דאגה להשלכות של ההכרזה הזאת, במיוחד לנוכח היחסים העכורים והעוינים שהיו לישראל עם ארצות הברית בעשר השנים שקדמו לטראמפ. אבל כשאנחנו באים ומדברים על כך, האם לא היו רגשות מעורבים בהכרזה הזאת? אני מודה שלי היו רגשות מעורבים. כמו רבים, ואני מקווה שרובנו ככה, שמדורי-דורות מכירים את ירושלים כעיר הבירה, עיר בירה של העם היהודי, שנמצאת בתוך הלב של כל אחד, בתוך הדנ"א, גדלתי להגיד "שמע ישראל" יחד עם הערגה והתקווה לבניית בית המקדש, וירושלים היא קדושה מכוח בית המקדש. ועכשיו לבוא ולהגיד לנו שירושלים היא עיר הבירה, ועל זה נשמח מאוד? יש כאן איזה פער בערכיות, בעיניי בכל אופן, לצאת על זה בשמחה כשאנחנו הרבה מעבר לכך. גם אם ירושלים לא הייתה עיר הבירה של מדינת ישראל, היא עדיין העיר החשובה באמת של העם היהודי, מדורי-דורות, במשך שלושת אלפים שנה,

כשאנחנו מסתכלים בתוצאות של הדבר הזה, יכול להיות שיש בזה גם משהו עבורנו. אני מקווה שעבורנו לחשוב מדוע ירושלים כל כך חשובה, בגלל קדושתה, בגלל הרוחניות שיש בה, בגלל החשיבות שיש לנו, שאנחנו רוצים לשמור על ירושלים קדושה ואותנטית. אבל במעמד הזה גם הכרנו מי האוהב ומי האויב שלנו, מדינות עוינות או מדינות אחרות, שלא ציפינו מהן הרבה, או יודעים בדיוק מהן בתפקיד הזה, מסיבות כאלה, אנחנו יודעים. אבל ממקומות שציפינו מהם שיהיה חיזוק לנשיא, שיחזקו את הדבר הזה, שיהיו אפילו גורמים מעודדים, כמו הקרן החדשה לישראל, שיצאו נגדה, או במיוחד התנועה הרפורמית, בראשות יושב-ראש התנועה, ראביי ריק גיי'קובס, שיצאו נגדה, הכריזו וגם פעלו נגדה, זה נקרא שהם אוהבי ישראל? הם אלה שדואגים לירושלים, שאכפת להם מירושלים? אני פונה באמת למפלגת השלטון ולמפלגות הימין: להם אתם קוראים יהדות ארצות הברית? יהדות ארצות הברית, מי שפועלים נגד ההכרזה של הנשיא,

ומכריזים נגדה, ועושים כל מה שלאל ידם לעשות, זה נקרא ידידות? להם אנחנו קוראים ידידים, כשהם פועלים נגדנו? באמת, עם ידידים כאלה לא צריך אויבים. אבל בוודאי שלא יעזור, שזה לא משקף, איך הוא אמר? זה לא משקף את מעמדה של ירושלים כעיר חשובה גם לנצרות, גם למוסלמים וגם ליהודים.

רק משפט אחד. אנחנו יודעים שבהכרזה הזאת,

אפילו יעקב פרי מהנהן לי בראשו. אני שואל מתי אנחנו נתפכח בעניין הזה. אין יהדות ארצות הברית. המילים האלה לא עוזרות למדינת ישראל, אין מאחוריהן שום דבר. לא ייקח יותר משני דורות שלא תהיה תנועה רפורמית, ובזמן הזה היהדות האותנטית, לא משנה איזו, שמאמינה בכוח האמונה, באמת תחזיק מעמד. כשנשיא ארצות הברית בא ובירך במסיבת חנוכה, הוא אמר כמה משפטים. הוא אמר: הרשע מעולם לא הכחיד את האמונה שלכם, וזאת הסיבה שהעם היהודי מאיר כמו מנורה לכל האומות. ואני שואל: למי הוא התכוון באמונה, ליהדות שפועלת נגד הדבר הזה? לתנועה שפועלת נגד הדבר הזה? הוא לא התכוון אליהם.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. יעלה חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

אני רואה שהיא לא נמצאת באולם. אחריה, יואב קיש. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה לנדבר, תרשי לי תחילה לאחל איחולי החלמה לאשר אלמליח, המאבטח שנפצע בירושלים. אולי כל אותם חפים מפשע בכל מקום, יהודים כערבים, שנפגעו בגלל איזה קשר מדהים והצהרה מתלהמת של דונלד טראמפ, שכל כך היה מתאים, האמירה של: לא קרה כלום כי אין כלום, זאת ההצהרה הזאת לגבי הבירה ירושלים. אני אגיד לך. אין לי מה לעשות, מסרב מאוד להשתתף בחוויית הצהרת בלפור החדשה, איש ששמונה שעות מיומו מקשיב לטלוויזיה, אדוני, וכנראה בשאר השעות מצייץ ומטביע צוללות, מתחבר עם ראש הממשלה, מה שנקרא מצא מן את מינו, או הלך זרזיר אצל העורב, או פת ופטשון, או שמשון ויובב, או איך שלא תרצה לקרוא לזה, שני אנשים שמתמסרים בסטנגה אחד עם השני, כל אחד מרים לשני להנחתה: בוא, אני אביא לזה שאתה תצא טוב עם האוונגליסטים, ואתה תצא טוב עם נוער הגבעות. כל אחד נותן לשני משהו שאין לו שום ערך. ירושלים היא בירת ישראל הנצחית, כך הייתה, כך תהיה, עם טראמפ, בלי טראמפ. זה ממש לא משנה שום דבר, למעט דבר אחד, המשטמה, השנאה, הבסיס של הצתת השטח. למה, אדוני?

למה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? על מי מדובר? על בן אדם שלא ברור שהוא מבין באמת את ההבדל בין מדינות כאן, שלא אכפת לו, אמר מדינה, שתי מדינות, whatever. יהודה, חבר הכנסת יהודה גליק,

אתה מסתובב ממקום למקום, בקול רם, וחברך וידידך, התקשרתי אליך, אתה נחוץ לי. אני קראתי לך לחזור.

אתה היחיד שיכול לסובב את הגב אליי ואתה יכול לבטוח בי. המפלגה שלך לא בטוח, אבל כלפיי כן. אדוני, אני אומר, כל התעתוע הזה, איך הוא אמר? מדינה אחת, שתי מדינות, whatever, שגרירות, בית מלון מעל השגרירות, אולי של רשת טראמפ. מה זה הקשקוש הזה? אוי אוי לעם ואוי לעולם שזה מנהיגו הגדול ביותר. צריך פינצטה מאוד משובחת כדי לבחור מן דגם כזה של אדם. אז ברור שאחד מסתדר טוב עם השני, כי הם דומים אחד לשני. ואני לא זקוק ומדינה ריבונית איננה זקוקה לאישור של אף טראמפ לגבי איפה נמצאת בירתה, אדוני. ולממשלה אני אומר: לכו אתם, לכו טראמפ.

אני כל כך עצוב שזה עולם עם כל כך הרבה טראמפ וכל כך הרבה ביבי וכל כך מעט לאונרד כהן.

תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, איננה. חבר הכנסת יואב קיש, יושב-ראש ועדת הכנסת. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

גם אני לא צריך שיגידו לי שירושלים זו בירתה של מדינת ישראל. חד וחלק. גם אתה לא, אף אחד לא, אבל דבר אחד אתה שוכח, לא. דבר אחד אתה שוכח: כשהיה פה נשיא אמריקני שעשה הכול בשביל לפגוע באינטרס של מדינת ישראל,

ויש פה נשיא אמריקני, מה?

כשיש פה נשיא אמריקני שנעמד, לצידה של מדינת ישראל, שנותן, היה הנשיא הכי משמעותי שהיה למדינת ישראל. חבר הכנסת קיש, תפסיקו כבר. שנותן הכרה בין-לאומית, אנחנו גם במאבק בין-לאומי חשוב, וכל הדבר הזה הוא בזכות הקשר החזק שיש לראש הממשלה נתניהו איתו.

ראש הממשלה שלנו בנה גשר של ידידות שמועיל לאינטרס הישראלי. אני מאוד שמח שזה המצב עם הנשיא טראמפ, וכל חברי האופוזיציה צריכים לברך על כך ולהבין שזה מחזק

ה-MOU שחתמתם עם הנשיא

הגיע הזמן שגם באופוזיציה יכירו תודה על עבודה, אני חושב, שלא ראינו כדוגמתה בכל מה שקשור לקשרי חוץ. אפילו היום ראש הממשלה באיחוד האירופי. אנחנו נראה עוד מדינית ששולחות את השגרירויות שלהן לירושלים.

יש פה מהלך ציוני חשוב, בין-לאומי. נקודה. ואני רוצה להתייחס פה לחברי הכנסת מהרשימה המשותפת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה: תגידו לי, אם לא ירושלים בירת ישראל, אז מה אתם מציעים? גם לאספסוף הזה שהיה שם באום אל-פחם, מה אתם מציעים? יש לכם בעיה עם ירושלים, אז מה אתם רוצים? מהי בירת ישראל? וכן, אתם צריכים לבחור. אני אגיד לכם את האמת, אני לא מתחבר לאמירה של ליברמן בעניין להחרים.

אני מתנגד לחרמות. אני גם לא חושב שצריך להכליל ציבור שלם. אבל אתם צריכים לבחור אם אתם אזרחים שווים במדינת ישראל, מדינה יהודית-דמוקרטית, או שאתם מתסיסים נגדה ופועלים כמו טרוריסט מהרחוב. חבר כנסת אחד מהרשימה שלכם כבר נכנס לכלא, אחד ברח מהארץ בגלל שהוא בגד בה. הגיע הזמן שאתם תבחרו.

הגיע הזמן שאתם תבחרו אם אתם אזרחים ישראלים או שאתם רוצים להיות טרוריסטים. אם תחליטו להיות טרוריסטים אתם תמצאו את עצמכם מאחורי סורג ובריח. שטח כבוש לא יכול

אני אגיד לך את האמת בפרצוף.

זו האמת. וכמו שהשבאב הזה, או איך שאתם רוצים לקרוא לו, המשטרה הייתה צריכה לתפוס כל אחד מהם באוזן ולהכניס לכלא. לא ניתן לפרעות האלה, מי שנלחם נגדנו, נילחם בו בכל הכוח. ולערביי ישראל שרוצים לחיות פה באופן שווה, אני הראשון שיעמוד וייתן להם את הזכות,

אתה שומע? אני הראשון שיחזק ויחבר את ערביי ישראל שרוצים לחיות פה באופן שווה.

אבל אני הראשון שיילחם בכל הכוח באותן תופעות נוראיות שראינו באום אל-פחם, שכולנו צריכים לגנות אותן. יואב, זה בסדר גמור.

יפה מאוד, אני שמח שיש הסכמות גם בעניין הזה. תודה רבה.

שר ביטחון שקורא להחרים את כל היתר,

יסכם את הדיון השר יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבוד השרה, מר לפיד, ברוך השב. אני מקווה שחבר הכנסת פרי מעדכן אותך בתוכן תשובתי, שלא מצאת לנכון להישאר כאן כדי לשמוע אותה. באנו, אז לא צריך.

בגללך אני לא, אני אגיד לך את האמת, חבר הכנסת לפיד, אם אני שורד את העונה שלנו אני בליגה השנייה, אז אני בריא והכול בסדר, אז לא צריך לדאוג.

פה מתכננים להוריד אותך ליגה בעוד והצלחנו אפילו לנצח 1:4 ולעלות למקום ראשון,

לשם שינוי, שם אני מאחל לך הרבה הצלחה. אז בריאותי יותר טובה. ולמען האמת, את מי ניצחתם? את נצרת עילית. למען האמת, ראיתי את השידור של זוהיר, כי לא יכולתי, לצערי, לנסוע לעכו למשחק, שנדמה לי שהיה עם מרמורק. טוב, גם שם הייתה לי שמחה. היה קשה, אבל גם שם ניצחנו, אז מהבחינה הזאת זה לא רע. אדוני היושב-ראש, עכשיו ברוח קצת יותר רצינית. אם לא די במחזות הלא-ראויים שהתרחשו כאן כאשר עליתי להשיב על הצעות האי-אמון וחברי הכנסת המציעים לא טרחו להיות נוכחים כאן, אני חושב שכמעט מבלי משים מתרחש כאן עוד אירוע. אתה הרבה יותר ותיק ממני כאן במשכן, יכול להיות שאתה כבר זוכר תקדימים כאלה. אני מוכרח לומר שאני לא זוכר מצב מביש שבו כאשר ראש הממשלה נמצא בשליחות מדינית שעל חשיבותה אין חולק ואין עוררין, מוגשת הצעת אי-אמון בממשלה. ולא רק שמוגשת הצעת אי-אמון בממשלה, אלא שלפחות למיטב ידיעתי, ויתקן אותי חבר הכנסת חסון, שמייצג בדרך כלל את האופוזיציה מתוקף תפקידו כיושב-ראש הסיעה הגדולה באופוזיציה, גם לא הסכמתם לקזז את ראש הממשלה.

אדוני היושב-ראש, אני חושב ששיא מאוד מאוד עצוב של חוסר אחריות ושל התנהגות בלתי ראויה,

נשבר כאן פעם נוספת.

תראה מה אתם עושים פה, שמות. אנחנו שוברים את הכלים? אתה יכול לצעוק, חבר הכנסת חסון, כמה שאתה רוצה. אנחנו לא עובדים אצלכם

ראש הממשלה, חבר הכנסת יואל חסון.

לא חייבים לכם כלום. זה שראש הממשלה, אני אבקש, אתה לא חייב להגיב על כל מילה שהוא אומר. אני אבקש, אדוני היושב-ראש, מהמצלמות,

אדוני היושב-ראש, מהמצלמות של ערוץ הכנסת, אם אפשר, אני מוכן שיראו אותי פחות. אנא תראו את ספסלי המחנה הציוני, כדי שמר אבי גבאי יוכל לראות איך חברי הכנסת צועקים. אני אעדכן את מר גבאי מעל הדוכן: חברי הכנסת חסון ונחמיאס ורבין נלחמים כאן וזעקו זעקה מרה. ואתה לא נלחם בשביל ראש הממשלה עכשיו, אתה לא יוצא, אנא, למען מר גבאי,

אנא הפנו את המצלמות. ראש הממשלה קולט ערוץ 99 בבריסל. אנא הפנו את המצלמות. תודה רבה. בבקשה. כרגע חבר הכנסת חסון מוביל. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, אני מצפה שלא תוותרי. אני הייתי שקטה.

לגופו של עניין,

לגופו של עניין, חברי חבר הכנסת יחיאל חיליק בר,

באמת, כסגן יושב-ראש הכנסת ואחד הפרלמנטרים שבאמת הבניין הזה יקר להם, לא במירכאות אלא באופן אמיתי, אני חושב שגם אתה תסכים איתי שחבל מאוד שעקרונות ונוהגים שנשמרו כאן שנים ארוכות מופרים ונרמסים באופן הזה. נדמה לי, השר לוין, על ידי מי הם מופרים?

כי אנחנו לא נתנו קיזוזים, משום שיש לנו אחריות למדינה הזאת, קודם כול, אני מברך את חברת הכנסת נחמיאס ורבין, בהחלט איזנת את המצב.

עכשיו אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש: מאחר, יריב, אני מבקשת, על 40 פסטיבלים שיש בארץ, אני לא רוצה לבלבל אותם עם הדברים הטובים שקורים פה, הם ממילא לא כל כך רואים אותם.

אדוני היושב-ראש, אתה היית נוכח כאן כאשר ראינו מחזה לא ראוי, מצב שבו חברי הכנסת שמגישים את הצעות האי-אמון אינם נמצאים פה, אבל אני חושב שאנחנו עדים עכשיו לאירוע אפילו עוד יותר חמור, נדמה לי שיש כאן מסורת ארוכת שנים,

כמו חבר הכנסת וקנין, ותיק ממני בהרבה,

אתה תזכור איזשהו תקדים לכך שכאשר ראש ממשלה נמצא בשליחות מדינית בעלת חשיבות עליונה מוגשת הצעת אי-אמון בממשלה, ולא רק שהיא מוגשת, אלא אף אחת מסיעות האופוזיציה איננה מוכנה אפילו לקזז את ראש הממשלה. בושה וחרפה. אתם מדברים גבוהה-גבוהה על אחריות, על מה אתם תעשו כשתנהלו את המדינה, מדברים על זה, ותסתכלו מה אתם עושים, תסתכלו איך אתם נראים, תסתכלו איך אתם מתנהלים, תראו את הצביעות. בושה וחרפה. אתה מדבר על הממשלה עכשיו?

אני מוכרח לומר לך, אדוני היושב-ראש,

שהכנסת תביע היום לא רק אמון בממשלה, היא תביע אמון בראש הממשלה, בדרכו, ביושרתו, באופן שבו הוא מוביל אותנו בבטחה, והיא תעשה עוד דבר: היא תביע את הסלידה שלה מדרך ההתנהלות הזאת, שרומסת את כל הכללים, את כל ההסדרים שהיו כאן כל השנים. אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר לך משהו. בדרך כלל נוהג והסדר שקיימים בכנסת נועדו לשמור על זכויות המיעוט. הרוב לא צריך את זה. לרוב יש רוב, הוא יכול להרים ידיים ולהצביע. אבל כאשר המיעוט במו ידיו דורס ומוחק את הנהלים שנועדו להגן עליו, שלא יבוא אחר כך בטענות, שלא יצפה ושלא יצקצקו בלשון כל מיני אמירות על סדרי עבודת הכנסת, ועל זה שלא נותנים לדבר, ולא נותנים במה, ודברים מן הסוג הזה. יותר מזה, אני חושב שכבר היה תקדים,

חבר הכנסת חסון, אתה יודע, היה כבר תקדים לזה שהאופוזיציה חשבה שאפשר לרמוס את כל הנוהגים וכל ההסדרים, כי זה טוב לה וכדאי לה. אנחנו חשבנו

מה לעשות? חברת הכנסת סוֵיד, סוִיד. את מעלה בדעתך שמנחם בגין או יצחק רבין או שמעון פרס, בשבתם כראשי האופוזיציה, מישהו מהם היה מעז להגיש הצעת אי-אמון כשראש הממשלה נמצא בחוץ לארץ בשליחות מדינית,

שנקבעה כבר הרבה זמן מראש,

לא מפריע לך שרוצים להשתיק, נקבעה הרבה זמן מראש, ולא רק זה, היה גם מסרב לקזז אותו. תשאל את זה,

רבותיי, נא לרשום את הודעתו של חבר הכנסת חסון שאין לנו רוב, ואנחנו תכף נצביע. ואחריה, לא על זה. לא על זה.

אה, הבנתי, אוה, גרסה ב', גרסה ב'. אין לך על המרכולים. אין לך שום דבר שאתה רוצה להעביר.

אדוני יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת הרצוג, גם אתה צריך לשמוע את הדברים. אני חושב שגם אתה יודע שאירוע כזה שבו ראש ממשלה נמצא בשליחות מדינית בחו"ל ומוגשת הצעת אי-אמון, ואפילו לא מוכנים לקזז את ראש הממשלה, כמוהו לא היה. אני יודע, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, שזו לא דרכך.

לצערי הרב, מישהו אחר, שצופה בנו בטלוויזיה, הוא מנהל פה את העניינים אצלכם, וככה זה נראה: ללא ממלכתיות, ללא כבוד, באופן מביש, באופן לא מכובד.

עכשיו אני אומר לכם לגופו של עניין. ראש הממשלה לא נסע סתם, ראש הממשלה נסע כדי להמשיך במהלך המדיני הגדול שהוא מוביל, שהממשלה מובילה, ומה לעשות? חברת הכנסת נחמיאס ורבין, יצחק רבין, שכל כך דיבר על חשיבות אחדות ירושלים, וריבונותנו על ירושלים,

בנימין נתניהו עושה, מביא הישג מדיני אדיר, אדיר ממדים. ומה אתם עושים?

מה אתם עושים? בעודו נוסע כדי להמשיך במאמץ הזה, כדי להרחיב את ההכרה בירושלים, אתם מגישים אי-אמון בממשלה, אנחנו מפריעים לו להרחיב את ההכרה באחדות ירושלים? אנחנו בירכנו אותו, מתעסקים בפוליטיקה קטנטנה. אתה אומר, אז שביבי יתפטר בפוליטיקה קטנטנה.

אז בואו אני אומר לכם. רק בחודש החולף, רק בחודש החולף, אני אתן לכם סקירה של הפעילות ושל מה שעשה ראש הממשלה בתחום המדיני: בראש ובראשונה, כמובן, פגישה שלישית שלו עם הנשיא טראמפ, שמטבע הדברים כללה תיאומים והבנות בסוגיות הכי רגישות, והבטיחה את ההצהרה שבסופו של דבר ניתנה ואת היישום שלה, ראש הממשלה קיים פגישה פומבית ראשונה זה זמן רב עם נשיא מצרים. אני מציע שאולי תגישו אי-אמון בממשלה, באמת, כי ראש הממשלה הצליח להשיג רק בחודש אחד הכרה בירושלים כבירת ישראל על ידי נשיא ארצות הברית ופגישה פומבית עם נשיא מצרים. באמת, כל כך הרבה סיבות להגיש אי-אמון.

אולי רבותיי, תסתכלו טוב על לוח התוצאות. הוא משקף בדיוק את מה שהציבור חושב ואת האמון שיש לו בממשלה הזאת.

תודה לשר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, אבקש לשבת. אנחנו נצביע על ארבע הצעות האי-אמון. הצעת אי-אמון מטעם המחנה הציוני: ממשלה מנותקת המתמקדת בחוקים מושחתים ובאינטרסים אישיים ומזניחה את אזרחיה לחרפת רעב ועוני ללא אופק חברתי ומדיני אינה לגיטימית. מי בעד ההצעה? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת המחנה הציוני

51 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. הצעת האי-אמון לא התקבלה. חברי הכנסת,

אולי שקט? היושב-ראש מחכה לקואליציה. הצעת אי-אמון מטעם סיעת יש

ראש ממשלה שפוגע בשלטון החוק אינו ראוי להמשיך בתפקידו. מי בעד ההצעה? מי נגד?

חברי הכנסת, 52 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. גם הצעת יש עתיד לא התקבלה. ממשלה מנותקת המתמקדת בחוקים מושחתים ובאינטרסים אישיים ומפקירה את אזרחיה ללא כל אופק חברתי ומדיני אינה ראויה לאמון, הצעת אי-אמון מטעם סיעת מרצ. מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצעת סיעת יש עתיד להביע

חברי הכנסת, 50 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. גם הצעת מרצ לא התקבלה. בבקשה? אוקיי. אנחנו נבדוק את הצבעתו של השר אופיר אקוניס, שהתכוון ודאי להתנגד להצעת האי-אמון. הממשלה מקדמת מדיניות המבוססת על פשעי מלחמה, מטעם הרשימה המשותפת. מי בעד ההצעה? מי נגדה? נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 17 בעד, 63 מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי גם הצעת האי-אמון מטעם הרשימה המשותפת לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לשעת שאלות לשר הביטחון. להזכירכם, בכל מושב יהיו עשרה מועדים שבהם תקיים הכנסת שעת שאלות, ובמסגרתה ראש הממשלה או אחד השרים האחרים יוזמן לא יותר מפעם אחת להשיב על שאלות של חברי הכנסת בעניינים שבתחום תפקידו, שלא יימסרו מראש. הזמן לכל שאלה יהיה עד שתי דקות, ולכל תשובה, כבוד השר, עד שלוש דקות. אקבע את סדר השאלות כך ששלושה רבעים מהשואלים יבואו משורות האופוזיציה ורבע, מן הקואליציה. אני מזכיר שחלים גם כל הכללים של שאילתות,

שאלות היפותטיות, שאלות שלא בתחום פעילות הממשלה ושאלות שלדעתי יהיו פגיעה בביטחון המדינה ייפסלו על ידי. אנחנו נערוך הצבעה רק לצורך ההרשמה. בבקשה, מי שיהיה מעוניין בהמשך לשאול את השר יכול להירשם באמצעות ההצבעה.

חבר הכנסת איתן ברושי, אתה תפתח את שעת השאלות, ואז אני אקבע את סדר השואלים. עד שתי דקות לרשותך. אבקש לשמור על שקט, חברים. נא לשבת. אדוני שר הביטחון, יושב-ראש הכנסת, חברי כנסת, אדוני השר, אתה בטח יודע שצה"ל נותן כל שנה כמה אלפי דחיות גיוס כדי לאפשר לשרת בשנת שירות מוקדמת ובמכינות. אנחנו יודעים שהשירות בשנת השירות ובמכינות, ואולי גם במרכיבים נוספים, תורם הרבה מאוד לחברה, תורם למי שעושה את השירות הזה, אבל תורם גם לצה"ל, כי צה"ל מקבל בוגרים יותר מנוסים ובעלי מוטיבציה גבוהה. אנחנו רואים התאמה בין היכולת לשרת בשנת שירות לנכונות לשרת גם בקבע ארוך, כמו שייטת,

קצונה ודברים נוספים. אדוני השר, אני שואל: מדוע משרד הביטחון לא יגדיל, עד כדי הכפלה, את המכסות לשנת השירות ולמכינות על ידי מתן יותר דחיית שירות לפעילות חינוכית-חברתית חשובה בטרם הצבא? הרי כל אחד מהם מתגייס לצבא, ולא רק שהוא מתגייס לשירות משמעותי, הוא מוכן גם לעשות יותר ממה שמקובל.

אני חושב שאם נגדיל את המכסות, עשינו דבר נכון לחברה, למדינה, לנוער, אבל גם לצה"ל.

תודה, חבר הכנסת ברושי. אדוני השר, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, איתן. אני לא רשאי פה להביא מספרים מדויקים, אבל בוודאי אתה יודע שמספר דחיות השירות קפץ בצורה גיאומטרית בשנים האחרונות, ואני בהחלט מסכים שיש לזה תמורה בלתי מבוטלת. עם זאת, אנחנו לא יכולים לגלח את יחידות השדה.

החבר'ה שמבקשים דחיית שירות הם רובם חבר'ה טובים שגם יחידות השדה זקוקות להם. כמו תמיד בחיים, אתה מנסה למצוא את שביל הזהב בין הצורך המבצעי לבין ההבנה שאותם חבר'ה שילכו לשנת דחייה יתרמו תרומה לחברה וגם יבואו יותר בוגרים. אז יש פה הבנה ויש פה באמת שתי מטרות שהן מטרות מצוינות, טובות לעם ישראל, טובות לצה"ל. אנחנו כל שנה בוחנים את עצמנו ומנסים להגיע לשביל הזהב. אין מספיק גם לכאן וגם לפה. בסופו של דבר צריך לשמור על האיזונים. האמת היא שהבקשות הן בקשות גדולות מאוד, ואם נלך על כל הבקשות נפגע משמעותית במערך הסדיר. תודה לשר. חברי הכנסת, הסיבוב הראשון בינתיים: אז היה לנו את איתן ברושי, יעקב פרי, מיכל רוזין ומיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת יעקב פרי, עד שתי דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, בחדשות 2 פורסם לפני זמן לא ארוך כי שלושה בכירים לשעבר במערך פיתוח הטילים ברפאל מתריעים מפני התוכנית להרחבת מפעלי בז"ן ולהעתקת קרקעות בצפון.

שמסתמכים על הניסיון הגדול שלהם בעניין טילים, טוענים שהתוכניות האלה הן סכנה ביטחונית למאות אלפי תושבי חיפה והקריות אם חס וחלילה תקרה מלחמה. לטענתם, גם יכולת ההגנה של כיפת הברזל לא צפויה לספק מענה הרמטי. בדקתי במשרד האוצר, ומשרד האוצר טען שנציגי משרד הביטחון לקחו חלק באישור התוכנית במוסדות התכנון, אישרו את התוכנית ולא ראו בה כל בעיה. לכן, אדוני השר, ברצוני לשאול: לאור האזהרות והסכנה הצפויה, אם באמת צפויה, לתושבי מפרץ חיפה בעת מלחמה, האם בכוונת משרד הביטחון לבחון שנית את האישור שניתן לקידום התוכניות בטרם ייקבעו עובדות בשטח? האם בכוונת המשרד, אדוני השר, להורות על שינוי המקום או מתן הנחיות למיגון המתקנים בטרם הוקמו? תודה רבה. תודה.

קודם כול, יש לי עצה קטנה אליך, יעקב: תבדוק איפה שלושת הבכירים האלה גרים, איפה הם מתגוררים בעצמם. הדבר השני, אנחנו בהחלט, אדוני השר, אבל תבדוק את הכתובות שלהם. דבר שני, אני בהחלט ער לבעיות שקיימות גם בלי הרחבת בז"ן בכל מפרץ חיפה, וכל הצפיפות, גם באזור המתועש וגם באזור הנמל. כולנו מכירים וכולם מכירים. ולכן, אנחנו ערים ומנסים למצוא תשובות. גם הרחבת בז"ן זה לא משהו שקורה מהיום למחר, זה תהליך, ותוך כדי תהליך יהיה מקצה שיפורים וכל מיני תיקונים. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שבעידן הטילים, סך הכול כל מדינת ישראל היא מטרה אחת. זה שטח קטן,

עם צפיפות אוכלוסייה ועם צפיפות תעשייה, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר יצירתיים, אבל אי-אפשר לברוח. האיום הוא איום ממשי, ואנחנו בונים לא רק על כיפת הברזל, גם על המרכיבים האחרים. אבל אני בהחלט מסכים: אין סגירה הרמטית. אי-אפשר לסגור באופן הרמטי מדינה שלמה. אז לכן, גם פה, כמו בתשובה הקודמת, לוקחים בחשבון את כל הצרכים, צורכי התעשייה, ביטחון, הגנה, אפשרויות הגנה, ומנסים להגיע לפתרון הטוב ביותר. אינני רשאי פה גם להוסיף מעבר לכך. תודה, אדוני השר. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי. תודה רבה. רציתי לשאול אותך בעקבות הכרזת טראמפ על ירושלים. אנחנו יודעים שהיחסים שלנו עם שתי המדינות השכנות לנו שיש לנו הסכמי שלום איתן, גם ירדן וגם מצרים, נראה שההכרזה הזאת מסכנת את היחסים ושיתוף הפעולה הביטחוני בינינו. עם שגרירות ירדן בכלל, עדיין שגריר או שגרירה לא חזרו לכהן בשגרירות בירדן, והירדנים משהים את החזרת השגרירות בגלל מה שקרה עם המאבטח. האם הכרזה של טראמפ מעכבת עוד יותר את חזרתו של השגריר לשם? וכמובן, גם בעניין מצרים: עד כמה ביחסי התיאום הביטחוני בינינו לבין מצרים הסוגיה הזאת תהווה שיקול והיא מפריעה? האם אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהמשך שיתוף הפעולה הביטחוני עם מצרים, אם על דאעש בסיני ואם על כמובן הגבול עם עזה, יימשך כפי שהיה עד היום או אפילו ישתפר?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. קודם כול, מיכל, כמו שבוודאי את יודעת, יחסינו עם מצרים וירדן עברו הרבה עליות ומורדות ונבחנו כל השנים, והם מאוד עמידים ומאוד חזקים, ואני לא רואה שום סכנה של פגיעה בשיתוף הפעולה באופן כללי, ובטח ובטח שלא לשיתוף הפעולה במישור הביטחוני. בסך הכול, אני חושב שלמרות כל הוויכוחים והניגודים והשוני בפרשנות של האירועים, אני חושב שיחסינו יציבים, וכמו בכל מקום בעולם, כמו בכל מצב בין-לאומי, יש לפעמים יותר ויכוח, פחות ויכוח, אבל זה יציב וזה בטוח. אני חושב שדווקא ההכרזה של טראמפ ללא ספק מחזקת את מדינת ישראל בכל המשא ומתן המדיני העתידי, כי היא שמה סוף לאחד הוויכוחים הנוקבים לגבי ירושלים בירת ישראל. אמרנו כל השנים שזה בכלל לא לדיון, אנחנו לא מתכוונים להתמקח. ירושלים בירתנו, של ממשלת ישראל,

סליחה. אז אני עונה ואני מציע: במקום לשאול אותי, תסתכלי על הדיון שהתקיים בליגה הערבית. הרי לפני יומיים היה דיון, התכנסו שרי חוץ של הליגה הערבית, ואני חושב שמי שעקב ומי שקורא בין השורות ורואה את התוצאה הסופית, אז אני אומר לך, הכול, את יכולה להיות רגועה לחלוטין. תודה, אדוני השר. בסבב הזה הדובר הבא יהיה מיכאל מלכיאלי, ואני כבר נותן רשימה של הדוברים הבאים: איילת נחמיאס ורבין, עליזה לביא, עיסאווי פריג' וענת ברקו. בבקשה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. עד שתי דקות לרשותך. אדוני השר, פורסם לאחרונה על משפחה מירושלים שנסעה לכיוון הר ברכה. כשהגיעה לאחד הצמתים ביו"ש בדרך להר ברכה היא המשיכה והגיעה לתוך העיר שכם. מבירור של אחר כך וממה שהם ראו, אין תמרורי אזהרה שנמצאים תחת אחריות משרד הביטחון. פניתי אל מנכ"ל משרדך בבקשה שהמשרד ידאג להרבה יותר, בצמתים המסוכנים, בין מקומות יהודיים למקומות שאינם, ועד עכשיו לא קיבלתי מענה. מדי פעם מתפרסם על משפחה נוספת שנכנסת ממש לתוך שכם ומקומות נוספים, ועד היום אין תמרורי אזהרה כשנכנסים למקום שאסור להיכנס.

תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. בבקשה, אדוני השר.

יוצא לי לנסוע כמעט יום-יום בכבישים ביהודה ושומרון, ואני חייב להגיד לך שבכל צומת יש תמרור, יש שלט אדום וכתוב: תיזהר, כניסה לשטח A וכו' וכו', וזה על אחריותך. אני מכיר היטב את כביש הגישה להר ברכה. אני מנסה, ככה, תוך כדי תשובה, להיזכר בצומת אחד שאין שם שלט, אני לא מצליח להיזכר. אני אשמח אם ישלחו לי בדיוק נ"צ או תמונה. אני לא זוכר. דווקא הכביש שם להר ברכה הוא כולו עם שילוט בולט,

ואני יכול להגיד לך שכל יום נעים מאות אלפי יהודים בכבישי יהודה ושומרון, והמקרים שמישהו מתבלבל, נכנס בטעות לשטח A הפלסטיני, כמעט לא קורה. אז אמרתי: יש משפחה אחת, אבל קח בחשבון, כשבכל יום מאות אלפים נוסעים בכבישי יהודה ושומרון, אז סביר להניח שמישהו לא שם לב, התבלבל. אגב, גם מי שמשתמש ב-Waze, יש לנו בעיה עם Waze, כי Waze לא מפריד בין שטח A, B ו-C, ויכול להיות שאנשים נסעו עם Waze והוא לפעמים לוקח בדרך הקצרה, דרך היישובים, דרך שטח A, דרך היישובים הפלסטיניים. הבקשה שלי,

לכולם: מי שנוסע ליהודה ושומרון, שיבדוק את הכביש טוב-טוב וייזהר מלהשתמש ב-Waze, כי שם זה לא תמיד לוקח בדרך הכי בטוחה. תודה לשר. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד, אני חושבת שאדוני השר מכיר את היחס של רוב האנשים פה, רוב יושבי הבית הזה, למי שעובר על החוק, למי שפורע, למי שמסכן אנשים בכבישים, ואני כמובן מתייחסת למהומות שהיו בוואדי עארה. אין ויכוח שמי שפגע בביטחונם של אנשים צריך להיענש בהתאם, אבל מכאן ועד קריאת החרם של אדוני השר, אני באמת שואלת את עצמי: באיזה מובן העניין הזה מבטיח את ביטחונם של תושבי ישראל? ואני באמת שואלת שאלה. זה נשמע אולי מקנטר, אבל הכוונה היא אמיתית. אני רוצה להבין, אפילו בעתיד. לדעתי אדוני השר היה אחד מהמכוונים לנושא של חילופי שטחים, אום אל-פחם תמורת וכו' וכו' וכו'. באמת באמת, אדוני השר, כאן אתה איבדת אותי. אני לא הצלחתי להבין את הערך שבהטלת חרם על אזרחי ישראל,

למרות הפרעות, רובם לא היו בתוך המהומות האלה, את זה צריך להגיד. אני רוצה רק להוסיף שאלה שקשורה לכל הנאומים שאנחנו שומעים בימים האחרונים, וזה כמובן כיצד העורף נמצא, באיזה הכנות העורף נמצא ביחס להתלקחות פוטנציאלית בצפון?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני שר הביטחון. תראי, את בוודאי זוכרת את מהומות אוקטובר,

ואת זוכרת כמה אנשים נפגעו וכמה יישובים היו מנותקים, ואת ראית שמשהו מזכיר במקצת, אותו צלם עיתונות שכמעט בוצע בו לינץ'; ואת בוודאי זוכרת אותם שלושת בני חמולת ג'בארין מאום אל-פחם והלוויה של אלפים שהשתתפו והזדהו עם הרוצחים שרצחו שני שוטרים על הר הבית. ואני תמיד שואל: איך יכול להיות שבכל יישובי ואדי עארה אין בית עירייה אחד שעליו מתנוסס דגל ישראל? איך יכול להיות שבכל ההפגנות, ויש הרבה הפגנות שיצאו מוואדי עארה, מעולם לא ראיתי דגל ישראל? ראיתי דגל רש"פ,

ראיתי תמונה של נסראללה. מעולם לא ראיתי דגל ישראל. מעולם לא ראיתי מישהו שם שמח ביום העצמאות של מדינת ישראל. ולכן, אני חושב שזו כבר לא תופעה של בודדים. כשאותו חבר כנסת, וכבר ציטטתי אותו, ב-7 בדצמבר 2016, זה היה יום רביעי, 7 בדצמבר 2016, עמד פה על הדוכן ואמר שכל פלסטיני שמוכר קרקע ליהודים דינו מוות, וכך כתוב באסלאם וככה יש פתווה והוא מסכים והוא תומך בזה, אז כנראה זה כבר לא עשבים שוטים, זה לא בודדים ויש עוד כמה. אני מסתכל על המחבלים שיצאו, לצערי, מוואדי עארה בשנים האחרונות, כולל הרצח בדיזינגוף, ועל אותו בחור מערערה, דומני. וכשאני מסתכל על מספר האנשים שמעורבים בטרור, שנעצרו לפני ביצוע פיגועים, זה כבר לא בודדים וזה לא שוליים וזה לא מיעוט.

אני חושב שכדאי מאוד להבהיר שאנחנו לא מוכנים להשלים עם זה. הם צריכים להחליט באיזה דגל הם רוצים להחזיק בסופו של דבר. אם הם רוצים להחזיק בדגל פלסטיני או בדגל חמאסי או בדגל של חיזבאללה, יש להם מקום. מי שרוצה להיות פה, ואני אומר: הזכות להפגין היא זכות בסיסית, וזה לא משנה שמאל,

כשאתה רואה גם הפגנות של שלום עכשיו וגם של גוש אמונים, אתה רואה את דגלי ישראל ואתה מבין שזה ויכוח על הדרך. פה זה ויכוח על עצם קיומנו. מה אומר פה חבר כנסת מאותה רשימה משותפת? לעולם לא נשלים עם קיומה של מדינת ישראל כמדינה ציונית, כמדינה יהודית. תפקידנו לנצח את הציונות כמו שניצחו את האפרטהייד. כשאת שומעת פה מאותם אנשים מאותו חבר כנסת, שהוא תושב ואדי עארה, אז אני חושב שכבר לא מדובר בבודדים. זו תופעה שצריך באמת להתקומם נגדה. לגבי הכנת העורף, אני בהחלט, אני יכול להגיד לך שאני לא מרוצה. האם העורף שלנו בצפון ערוך כמו שצריך? לא, הוא לא ערוך כמו שצריך. דווקא הצפון, שמתמודד גם עם עוצמת האש הגדולה ביותר, כי היא מרוכזת בצפון, גם מבחינת רעידות האדמה, ששם השבר הסורי-אפריקני, שעובר גם בצפון, אני אומר לך שאנחנו לא במצב הכי טוב שם. אני דיברתי כמה וכמה פעמים. יש החלטת ממשלה 2025, שמדברת על חיזוק המבנים, על בניית הממ"דים, ומדובר על 150 מיליון שקל לעשר שנים, ולצערי אני לא מצליח להגיע למימוש של אותה החלטה. איזה סכום? 150 מיליון שקל בשנה לעשר שנים. עכשיו, עוד פעם, אני מדגיש שמדובר בשיכונים. אני לוקח שיכונים משנות ה-60 וה-70, האוכלוסייה שנשארה לגור שם כבר לעולם לא תבנה לבד את הממ"ד, ודווקא פה יש גם את הפן החברתי: אתה יכול להשביח את הנכס, לחזק את המבנה, להוסיף ממ"ד. אני בהחלט חושב שהאוצר מתנהג פה בצורה שהיא פשוט לא נכונה, ואי-אפשר לראות הכול דרך החור שבגרוש. הגרוש הזה במקרה נמצא, ובעדיפויות שהאוצר כרגע מנסה לקבוע, אני חושב שתושבי הצפון וחיזוק המבנים וההיערכות למיגון העורף,

משרד הביטחון לא אחראי, מי שאחראי לבניית ממ"דים זה משרד השיכון ומי שאחראי לבניית מקלטים ציבוריים ולאחזקתם זה משרד הפנים, אבל משרד הביטחון לא יכול לשבת פה בצד.

אני מדגיש: ל-30% מאוכלוסיית ישראל אין שום פתרון,

ממ"ד ולא מקלט ציבורי. תודה, אדוני השר. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי.

מצפה שחברי הכנסת יהיו אקטיביים בנושא הזה. לכן גם התעכבתי על העניין הזה.

לכן גם התעכבתי על התשובה.

בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בתקופה האחרונה נושא השירות המשותף לנשים ולגברים בצה"ל נמצא במרכזה של מחלוקת ציבורית גדולה מאוד. גם הרמטכ"ל רב-אלוף גדי אייזנקוט ערך פגישות עם גורמים אזרחיים מהצד הזה ומהצד הזה, ודווח בתקשורת כי נוסח הפקודה הצה"לית בדבר השירות המשותף הולך להתעדכן ועתיד להתפרסם בקרוב.

מתנהל קמפיין אגרסיבי, קמפיין מאוד מאוד חזק, לפגיעה בסמכות ובשיקול הדעת המקצועי של הצבא לקבל החלטות בסוגיה הזאת של השירות המשותף. גורמים שונים מבקשים להפוך את הסוגיה הזאת לסוגיה שהיא לא מקצועית, אלא לקדם אג'נדה פוליטית. אנחנו רואים את הנזקים הרבים, בטח ובטח בסביבה של בתי הספר הדתיים ובכלל. כיצד אדוני מתכוון לפעול להבטחת עצמאותם של הרמטכ"ל ושל הצבא מול הגל המסוכן הזה, שהולך וגדל, של התערבות ולחצים פוליטיים, ומה דעתך בנושא הזה? ועוד שאלה אחת ברשותך, אדוני, בנושא של ירידה במוטיבציה של ללוחמה קרבית: האם לא נכון לשנות את המינוח, יש לוחמים קרביים ויש לוחמים שכיום הצבא קורא להם סייבר ועוד ועוד. האם טרמינולוגיה,

לא משפיעה, ובטח ובטח נוכח המציאות שאנחנו רואים לפי הסקרים האחרונים?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. אני מקווה שלתשובה פה יש לי לפחות 15 דקות, כי לפי השאלות האלה, לא, יש לך שלוש דקות, אבל אתה מסתדר מצוין באורך התשובות,

אני בהחלט חושב שאין שום מקום להתערבות בתוך הצבא לגבי פקודת השירות המשותף, לא מצד חברי כנסת, לא מצד חברות כנסת, לא מצד גורמים אזרחיים, לא מצד רבנים ולא מצד אף אחד. הרמטכ"ל פה סוברני לגמרי. אני רוצה להגיד לך שהיום בערב הרמטכ"ל חותם על פקודת השירות המשותף, ואני חושב שהוא חותם על פקודה מצוינת. גם הרבצ"ר תומך בפקודה הזאת, למרות כל הלחצים, ואנחנו בהחלט, תפקידי לדאוג שהם יהיו סוברניים ומוגנים מפני לחצים כאלה ואחרים. לכן, אני חושב שאנחנו בסוף נקבל היום פקודת שירות משותף טובה, מאוזנת, שתואמת את רוח הזמן. בכלל, כל הוויכוח הזה נראה לי פשוט תלוש מן המציאות. בצה"ל תמיד היה שירות משותף. כבר ב-48', כשהוקמו יחידות נח"ל ראשונות, אז מה היו יחידות נח"ל? גם שם שירתו חיילים וחיילות. מעולם זו לא הייתה בעיה, תמיד, גם בכל המחתרות.

כשחנה סנש צנחה אי שם בהונגריה, גם שם היו לוחמים ולוחמות. מעולם זאת לא הייתה בעיה, ואסור שזו תהיה בעיה. אגב, גם כשאנחנו מדברים על היחידות המשותפות,

ואריות הירדן וכך הלאה, מי שלא רוצה, חיילים שלא רוצים לשרת שם,

אף אחד לא מכריח אותם. לצה"ל יש את כל הגמישות לייצר תנאים אופטימליים לכל חייל, לכל חיילת, לשרת ולשמור על אורח החיים שלהם. לכן, אני רגוע לחלוטין, וכמו שאמרתי: it’s a done deal, זה כבר נעשה, והיום תתפרסם פקודת השירות המשותף. לגבי החלק השני, תראי, קודם כול צריך להבין: יש מספר מוגבל של חבר'ה צעירים שמתגייסים לצבא, וזה תמיד משתנה, מתקופה לתקופה. זה הכול כלים שלובים. כולם מדברים על הירידה בהתגייסות, אני יודע, ליחידות חי"ר, אבל יש עלייה, פעם ראשונה שיש עלייה משמעותית, בהתגייסות לשריון ולתותחנים. פעם ראשונה שמתגייסים לשם אפילו יותר מאשר היה הצורך הראשוני. באמת אני שמח שהמצב הוא כזה. אז לפעמים יש תקופה, היום פתאום הכי פופולרי הוא משמר הגבול. אולי הם יותר בכותרות, יותר בחזית. זה משתנה. אבל אין ספק, החלוקה הזאת חשובה. אותם חבר'ה, אין מה להשוות. אותם לוחמים שנמצאים בקו הקדמי, שזוחלים שם על הר דב בין כל מיני שיחים בגבול הצפוני, גם בחורף גם בקיץ, זו אחריות אחרת, זו משימה אחרת. אלה גם מטלות וסיכונים אחרים. לכן חשוב להדגיש: כן, יש הבדל. עם כל הכבוד וההערכה לאחרים שעושים,

נותנים תרומה אדירה לצה"ל ולמדינת ישראל ולחברה, כי אין כלכלה ישראלית מודרנית ללא 8200, ללא סייבר, ללא כל ה-Start-up Nation, כ-by product של אותם פיתוחים בתוך העשייה הצבאית ב-8200, בתקשוב, וכך הלאה. אבל אי-אפשר להשוות לאותם חבר'ה שבאמת כל יום יושבים במארבים בקו הקדמי בעזה או בצפון.

ואני חושב שאנחנו שומרים פה על מונחים נכונים ועל איזונים נכונים. תודה לשר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני, עד שתי דקות. אני הקשבתי לתשובה של שר הביטחון לחברת הכנסת איילת ורבין, ותמהתי לשמע התשובה, אז אני בכל זאת שואל באותו תחום. שר הביטחון, כשהייתה השריפה בדומא וכשגולדשטיין עשה טבח וכששקולניק עשה מה שעשה, לא קראת לחרם על מתנחלים; כשאבו ח'דיר נשרף וכשיונה אברושמי רצח את אמיל גרינצווייג, לא קראת לחרם על ירושלים, כשיגאל עמיר רצח ראש ממשלה, לא קראת לחרם על תושבי ראשון, כשעמי פופר עשה מה שעשה, לא קראת לחרם על תושבי ראשון, ותג מחיר,

כשחרדים עושים הפגנות ואין דגל ישראל, לא קראת לחרם. אתה שר הביטחון של כל אזרחי מדינת ישראל. שאלתי אליך: למה אתה מצפה מאזרח מדינת ישראל ששר הביטחון של מדינתו קורא לחרם נגדו? איזו תחושת ביטחון אמורה להיות לאזרח הזה? אני ציפיתי אפילו לנימה של: החלקתי. אתה, אדוני, שר ביטחון של כל אזרחי מדינת ישראל. אני מבקש שתהיה דוגרי ותענה על השאלה באופן דוגרי. תודה.

בבקשה, אדוני השר. אני חושב שזה מה שנקרא שאלה,

הרמת להנחתה. לא רציתי שתרים להנחתה, אבל במדינת ישראל באמת מדובר באותם עשבים שוטים. כולם גינו את הרוצחים מדומא וגם את יגאל עמיר, גם אנוכי וגם כל הנהגת מדינת ישראל. ואף אחד, עשבים שוטים.

סליחה, מדובר בבודדים. אתה לא ראית הפגנות סוערות למען יגאל עמיר ואתה לא ראית הפגנות למען כל הרוצחים. מי שזרקו אבנים לא בודדים. לא מדובר באותם אלפים, ובטח שלא מדובר בנבחרי ציבור ולא במנהיגות רוחנית שמטיפה בבתי כנסת בשבת לאותם, חקיקה לכבוד, אתה לא עונה על השאלה. מעשים כמו שראינו באום אל-פחם.

שאני מכיר היטב את הנתונים לגבי פעילות בתוך זרמים כאלה ואחרים של הטרור האסלאמי הקיצוני, אז אני יכול להגיד לך שלצערי, כשאני מדבר היום על כל האזור של ואדי עארה, לא מדובר לא בבודדים, לא בעשרות ולא במאות, ולא מדובר בעשבים שוטים. מדובר במנהיגים, גם מנהיגים רוחניים, גם מנהיגים פוליטיים. אין משהו דומה, לא מתקרב ולעולם לא יהיה במדינת ישראל. תמיד היו, אתה יודע, לצערי, כמו בכל חברה, היו עשבים שוטים, אבל כל עוד הם עשבים שוטים אלה עשבים שוטים. וכל עוד ההנהגה הרוחנית, חבר הכנסת פריג', השר משיב לגופה של שאלה.

וכל עוד ההנהגה הרוחנית והפוליטית מגנה את זה, זה מצב אחר לגמרי. לכן, אין מה להשוות. אני באמת מאמין שבלי נאמנות אין אזרחות. אני מצפה לנאמנות גם מאותם תושבים שגדלו במדינת ישראל, קיבלו פה חינוך, קיבלו השכלה גבוהה, נהנים פה מהחופש שמקנה החברה הדמוקרטית, והם עדיין יוצאים להפגין עם אותם דגלי חמאס וחיזבאללה. את זה אני לא יכול לקבל. תודה, אדוני השר. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, כנסת נכבדה, כבוד השרה, כידוע לך, אדוני השר, אני עוסקת הרבה מאוד בחיילי צה"ל, ואני רוצה לברך אותך באמת על הפעילות למען חיילי המקא"ם, על העבודה שנעשתה סביב החיילים הללו, על חוק הפיקדון, כל מיני שינויים שנעשים. אבל משום מה יש לי הרגשה שדווקא אלו שעושים ואלו שנותנים, אנחנו מתקשים להעביר חוקים עבורם. כל דבר שנוגע לחיילי צה"ל וחיילים משוחררים שמנסים לדחוף, אומרים שיש אפליה, בזמן שהאפליה היא בכך שהם משרתים כשיש כאלה שלא משרתים. הם באים על פי חוק, ויש כאלה שלא מכבדים את החוק או לא נקראים לשרת. הם לא יכולים לנצל את הזמן לעבודה או ללימודים, ויש כאלה שבשלוש השנים האלה, או יותר מזה אפילו, עושים את הדברים הללו. ולכן, אדוני, גם למען חיילי צה"ל אני מבקשת לדעת אם אפשר שאת הדברים שנותנים לחיילי צה"ל והם מקבלים במסגרת הצבא, יהיה אפשר לממש במסגרת הצבא. אתן דוגמה לדברים שאני אומרת: לדוגמה, יש את החוק של מקבילה אזרחית למקצוע צבאי, חוק שעבר, אבל ניפוק התעודות צריך להיעשות במשרד העבודה, ואז חיילי צה"ל נופלים בין הכיסאות, למרות שיזמתי חוק נוסף שהתעודות יינתנו על ידי צה"ל. אתם מסמיכים לוחמים אין שום סיבה שאת כל המקצועות שאושרו גם כמקצועות אזרחיים, אתם תנפקו את התעודות. אותו הדבר, אולי גם זה משהו שכבר הצגתי בפניך, מחר הוא יום הוקרה לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה, וגם לגבי נכי צה"ל אגף השיקום זקוק לטלטלה. צריך לבדוק מה קורה שם. יש עבודה טובה, אבל יש גם הרבה דברים שהם לא בסדר כלפי נכי צה"ל,

למשל, אין רופאים שיבדקו אותם. לכן אודה לך מאוד אם תשיב לי.

בבקשה, אדוני השר. תודה רבה. אני יכול רק להזדהות איתך. אני מודה ומתוודה שגם כשר הביטחון לפעמים אין לי תשובות. אני יודע שרק לפני עשרה ימים חבר כנסת חמד עמאר העלה הצעת חוק,

כן, צמודה, של שניכם, לכן התחלתי ממנו, וגם הצעת חוק שלך הייתה צמודה,

לאותה הצעת חוק על היתרון בקבלה, לוחמים. למקום עבודה ליוצאי צבא.

ולצערי אני פה מרים ידיים, הקואליציה עצרה את זה. במקרה הזה מי שעצר את זה זה לא האופוזיציה אלא הקואליציה. אין לי פשוט, אני מנסה בכנות, באמת ובתמים למצוא תשובה,

אני פשוט לא מבין איך היה אפשר לעצור את זה, וגם עוד חלק מהחקיקה שהזכרת, לגבי הסמכה במקצועות האזרחיים, שזה תקוע אי שם בביורוקרטיה האין-סופית בין משרד הרווחה למשרד הביטחון. וזה חוק קיים. אני חושב שגם שם אנחנו פשוט, באמת זו פשלה שלנו, אם אפשר ככה לדבר בסלנג העממי. זה כישלון שלנו, ונצטרך לעשות,

פסגה, מפגש ועידה כזה, פסגה בין שר העבודה לשר הביטחון. יש לי כבר אג'נדה ארוכה, אני מציע שתוסיפי קצת לאג'נדה,

וננסה להתגבר על כל הסבך הביורוקרטי.

באמת אני אומר לך, גם לי פה אין תשובות טובות. אני מודה ומתוודה. תודה, אדוני השר. אם כן, הסבב הבא הוא כדלקמן: חבר הכנסת איל בן ראובן, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חברת הכנסת תמר זנדברג וחברת הכנסת סתיו שפיר. זה הסבב הבא. בבקשה, אדוני, עד שתי דקות לרשותך. כבוד השר, כבוד יושב-ראש הכנסת, אני מבקש באמת את תמיכתך ואת דחיפתך למיגון העורף בצפון. המצב רע. נשאלה כבר השאלה, אז אני אשאל שאלה אחרת. אנחנו היום בתהליך של קיצור שירות לכיוון ה-32 חודשים. הייתי מתנגד יחיד בהצבעה בוועדת החוץ והביטחון לאישור קיצור השירות,

לצערי, בחוק ההסדרים, שזה בעיניי שערורייה כשלעצמו, שעוסקים בקיצור שירות במסגרת חוק הסדרים, זה דבר חמור כשלעצמו, אבל עברה ההחלטה לקצר ל-30 חודש. אני שומע שאתה מדבר על צורך ביטחוני גובר, ואני חושב שאתה צודק בעניין הזה, למול חוסר בכוח אדם, ואני שואל מה אתה מתכוון לעשות בנושא. תודה, חבר הכנסת בן ראובן. בבקשה, אדוני השר. אלוף במילואים, חשוב להוסיף. יש לנו סבב של אלופים, כי אחריו גם אלעזר שטרן. כן, אז סבב רציני. אתה בוודאי יודע שכל הנושא הזה אמור לבוא לדיון מחדש ב-2019. באותו הסכם יש נקודת יציאה ב-2019, ומה לעשות, כמות האיומים לא פוחתת,

רק הולכת וגוברת. ומה שאנחנו פה צריכים לעשות, ואני עוד פעם מדגיש: אנחנו צריכים פה לאפשר לצה"ל הרבה יותר גמישות, הרבה יותר גמישות, קרי, באותן יחידות שדה שאנחנו רוצים לחזק, אותם מקומות, אותן חטיבות שצריך לחזק, מצד אחד, ומצד שני יש מקומות שאין שום צורך בחייל ל-36 חודש.

יהיה אפשר לשחק דיפרנציאלית, וכל הכסף שחוסכים במקום אחד, יהיה אפשר לתגמל במקום אחר. אבל ברור שהיום, מצד אחד האוכלוסייה גדלה, מחזורי הגיוס הולכים וגדלים, והגישה חייבת להיות גישה דיפרנציאלית: לחזק את אותם מקומות שיש בהם צורך, ואולי להישאר באותו רף במקום שאין צורך. אבל במקום שיש צורך, על ידי חיסכון במקומות אחרים, כמו שאמרתי, אתה מתגמל. אנחנו עובדים על זה קשה, ואין ספק שלקראת 2019 הדיון הזה יהיה מאוד מאוד אקטואלי. אנחנו עושים כבר בתחילת ינואר גם דיון מקיף בתוך הצבא, בתוך משרד הביטחון, על מודל הקבע החדש. ננסה להפיק לקחים, וננסה לבחון את הסד"כ לשנים הבאות, את הצרכים האופרטיביים של צה"ל, גם מתוך אותה ראייה, אותו בסיס של צבא העם, ואני לא רוצה לוותר על המושג הזה, צבא העם, וגם לתגמל מי שבאמת מוכן להתגייס לארבע, חמש שנים ביחידות מיוחדות, מי שכל יום, בלי מירכאות ובלי פאתוס, לוקחים סיכונים עבור כל עם ישראל. צריך פה לגשת פשוט דיפרנציאלית. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נעבד עד אמצע 2018 מודל חדש מבחינת גיוס וסד"כ, וגם נכניס מקצה שיפורים למודל עצמו.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אמרת לשר אלוף ועוד אלוף, אחרי חוק הצינון-סינון זה מה שנשאר פה, בהקשרים האלה, אבל אני לא רציתי לשאול על זה אלא רק להגיד איך אנחנו מצליחים לסנן את עצמנו לדעת בחוקים האלה,

השר עכשיו מכיר את האלופים מקרוב, ואת רבי-האלופים,

אני מתאר לעצמי שהוא יודע שיש שם כאלה שהוא היה שמח לראות גם כאן. שתי שאלות. שאלה ראשונה, אדוני השר: חוק קיזוז כספי המחבלים כבר תשעה חודשים על השולחן. אתמול המחבל יאסין אבו אל-קרעה משכם נעץ סכין בליבו של המאבטח הגיבור אשר אלמליח כאן, בירושלים. המשפחה שלו עתידה להתחיל לקבל כסף, כי תשעה חודשים אנחנו לא מצליחים. אני רק רוצה להזכיר שחוק המרכולים, בערך בתוך שבוע, כאילו יש שם חיי אדם, אנחנו כולנו מתכנסים כפורפרה בשביל להעביר מהר מאוד את חוק המרכולים. נראה לי שיש פה בעיה ביטחונית. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה תהיה קצרה גם היא, אדוני השר. בשבוע האחרון של המושב הקודם התקבלה החלטה, שאומנם לחייל לוחם יש בשנה 15 ימים חופשה, 21 סך הכול, מהם 15 שהוא יכול להיות בחו"ל, אבל בחורי ישיבות, או בחורי ישיבות הסדר, יש להם כ-78 ימי חופשה בשנה, וועדת החוץ והביטחון, בהובלת הבית החרד"לי,

הבית היהודי, השם של המפלגה, הובילה לזה שבחור ישיבה יוכל להיות בחו"ל 74 או 78 ימים, יש פרשנות, אבל עוד שבעה ימים,

85 ימים, לעומת 15 ימים של חייל צה"ל. כשמדברים גם על סוגיית מוטיבציות וכוח אדם, כפי שעלה פה קודם, למה הדבר באמת תורם? האם אנחנו לא מתביישים שאלה התקנות שאנחנו מעבירים בכנסת הזאת? תודה לך, אדוני השר. תודה. בבקשה, אדוני השר.

אלוף במילואים שטרן היה גם ראש אכ"א, אז הוא בוודאי יודע שגם בנושא החקיקה, חבר כנסת פרטי יכול להגיש הצעת חוק פרטית. אני, כצה"ל, כמערכת הביטחון, חייב לקבל תגובה כשאני מגיש הצעת חוק, ואנחנו תומכים תמיכה מלאה ומוחלטת בקיזוז כספי המחבלים, אז אני צריך לקבל תגובה של ראש שב"כ, ומתפ"ש, ופקמ"ז, ומשטרת ישראל, והמועצה לביטחון לאומי,

ואחר כך משרד המשפטים, ולהיכנס שם לדיון ארוך. גם פה, כמו בתשובה לענת ברקו, אני אכן חושב שכשמגיעים לצדק, טחנות הצדק טוחנות לאט-לאט, לאט מדי. אנחנו כרגע מנסים לדחוף את כל הגופים להביא את העמדות שלהם, והתשובות, ולזרז כל ההליך, ואני מקווה שבתוך חודש אנחנו נשלים, אבל זה באמת, כשאתה מדבר על צה"ל ומשרד הביטחון, רק לאסוף את העמדה והתגובה של כל המשרדים וכל הגופים הרלוונטיים זה מלאכה בפני עצמה. לגבי ימי חופשה וחו"ל,

אני יכול גם פה להגיד שאני מסכים איתך לא במאה אחוז, במאתיים אחוז. אני חושב שזה דבר לא נכון, כל התוספת של שבעה ימי חופשה, זה לא מוסיף שום דבר, זה בטח לא תורם לא לחוסן הלאומי ולא לשוויון בתוך צה"ל. מה לעשות? זה מה שיש, אבל נשתדל. אתה יודע, כל הנושא הזה יבוא בתוך עשרה חודשים לבחינה בסיסית,

ואני מקווה שאנחנו נוכל שם לפנות לשכל הישר. תודה לשר. השאלה הבאה היא של חברת הכנסת תמר זנדברג.

אני אפילו יכול לנחש מה השאלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, לאחרונה פורסם כי משרד הביטחון הקפיא את פעילות המל"ט של החברה הישראלית אירונאוטיקס באזרבייג'ן, וכי משרד הביטחון חוקר תלונה שבה נטען כי נציגי החברה הדגימו שימוש במל"ט הזה בפעילות באזרבייג'ן שבה המל"ט תקף עמדה מאוישת של צבא ארמניה. נוסף על כך, לפי פרסומים רשמיים, חברת אירונאוטיקס מחזיקה באזרבייג'ן מפעל ייצור של המל"טים האלה, שזהים למל"טים של אותה חברה בייצור ישראלי. ברקע החלה אזרבייג'ן לחזק את קשריה עם רוסיה ואיראן, ובתחילת נובמבר התקיימה פגישת פסגה בהשתתפות נשיאי המדינות. לנוכח זה ברצוני לשאול, שאלה ראשונה: כיצד המשרד מפקח שהטכנולוגיה שאירונאוטיקס מייצרת לא תשמש להפרת זכויות אדם שאזרבייג'ן מבצעת בחבל נגורנו קרבאך? שאלה שנייה: כיצד המשרד מפקח שהטכנולוגיה לא דולפת לגורמים שאזרבייג'ן מחזקת את הקשרים איתם, למשל איראן? ושאלה שלישית: מהו העיסוק האישי שלך ביחסי היצוא הביטחוני עם אזרבייג'ן, והאם לנוכח הקשרים האישיים שלך ושל מפלגתך עם גורמים באזרבייג'ן הדבר מעמיד אותך בניגוד עניינים?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. תראי, אני אתחיל מהסוף. אני לא עוסק ביצוא ביטחוני בכלל. יש לזה מערכות בתוך משרד הביטחון, יש סיב"ט ויש מנכ"ל משרד הביטחון. לשר הביטחון אין שום נגיעה ואין שום התעסקות בנושא יצוא.

יש רבים וטובים שעוסקים בזה, אפילו רבים מדי.

אין מדינה, והייתי שש שנים שר החוץ, שאין לי שם קשרים טובים, בטח ובטח במרחב הזה של מרכז אסיה, קווקז ומזרח אירופה. אפשר לראות ניגוד עניינים בכל מגע שלי עם כל שר לשעבר או עם כל מדינה במרחב הזה. אני חושב שתרמתי תרומה לא מבוטלת ליחסינו עם האזור הזה. גם זכינו לא מעט לסיוע בזירה המדינית.

אזרבייג'ן זה מקום פופולרי, זה מה שנקרא מקום מאוד פופולרי במדינת ישראל. גם נשיאים וראשי ממשלות, אני לא מכיר אחד שלא ביקר שם, אז אני הצנוע בטח אחרון בתור, אבל גם הנשיא פרס וגם הנשיאים הקודמים, ראשי ממשלות בעבר ובהווה מבקרים. לצערי, מאז התמניתי לשר ביטחון כמעט אין לי זמן לנסיעות, ובטח לא לשם. לגבי כל מה שפורסם, לא צריך לקחת כל מה, אני לא יודע על איזה פרסומים רשמיים דיברת. אני לא מכיר שום פרסומים רשמיים. יש הרבה, חרושת שמועות שהתפרסמה בתקשורת. אני מציע לחכות למסקנות של הבדיקה הרשמית שנעשית במשרד הביטחון. זאת בדיקה רשמית, ולכן אני לא רוצה להתייחס כל עוד היא לא הסתיימה. כשהיא תסתיים אנחנו נשמח לפרסם. היא בטח לא תהיה סודית. אני גם רוצה להגיד, כשאומרים שקרים אז לא משנה לבן אדם שאומר שקרים, אבל הוא יוצא מתוך הנחה שכשהוא אומר שקרים הרבה פעמים, בסוף זה ייתפס. הרי כבר זהבה גלאון הגישה כל מיני תצהירים שקריים וכל מיני תלונות לגבי קשרים של מפלגתי עם אזרבייג'ן למבקר המדינה ולאלף ואחד, לכל דבר שאפשר, לכל מקום שאפשר להגיש תלונות הן כבר הוגשו. כולן נבדקו, כולן נבחנו, והכול התברר כשקר גס, אז כשאת פה, ליד המיקרופון, חוזרת על אותם שקרים זה לא מוסיף לא לך ולא למפלגתך. השתתפותך,

לי יש קשרים מצוינים עם כל המדינות. יש לי הרבה חברים טובים, חברים אישיים, קרובי משפחה. שמימנו לך כנסי בחירות?

שמימנו לך כנסי בחירות? אף אחד לא נתן לנו כספים בבחירות, וקבלת כספים לבחירות מגורמים זרים, אני רוצה להגיד לך שזאת עבירה פלילית, ואני מציע: אם יש לך מידע אז תגישי תלונה במשטרה. כבר קיבלנו תלונה מזהבה גלאון והכול התברר כשקר, רק לא ראיתי התנצלות, לא ראיתי שום דבר שבן אדם מוכן להודות שהוא משקר במצח נחושה, אבל זה מאוד אופייני גם לזהבה וגם למפלגתך. תודה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, של חברת הכנסת סתיו שפיר. בבקשה, גברתי. אחריה, אדוני היושב-ראש? אחריה, זוהיר בהלול, ואם נספיק אז גם חבר הכנסת עפר שלח. יש לנו עוד עשר דקות.

יפה אז נספיק. בבקשה, גברתי, עד שתי דקות לרשותך. השר, אתה אמרת לפני כמה שבועות שאין לך בעיה שנשים ישרתו בגולני. אבל נראה שלהרבה גורמים בתוך הממשלה שאתה חלק ממנה דווקא יש בעיה שנשים ישרתו, ולא רק בגולני, אלא בכלל שישרתו בצבא. אנחנו עדים בשנה האחרונה להרבה מאוד קולות וארגונים שמקבלים גיבוי חזק מצד הקואליציה, בין היתר ארגון אחים לנשק, שמפיצים מידע שקרי נגד שירות נשים בכלל בצבא, לא רק במקצועות לחימה, אבל בעיקר מופנה נגד הלוחמות, כולל אפילו,

כאלה שמאשימים לוחמות שהקריבו את חייהן למען מדינת ישראל, מאשימים אותן שבגלל שהן נשים כוחן לא היה מספיק חזק, מאשימים אותן שהן פוגעות בכוח של הצבא. אנחנו יודעים על הרב לוינשטיין, ראש מכינת עלי, שלמרות הדברים שאמרת עדיין מכהן בתפקידו. אנחנו רואים לצד זה גם עדיין את הפטור להרבה מאוד נשים במדינה משירות צבאי בכלל. אז רציתי להבין את עמדתך, אדוני. האם עמדתך ועמדת המשרד היא בעד המשך הפטור לחלק מהנשים משירות צבאי או נגד? מה אתם מתכוונים לעשות נגד אותם ארגונים שפוגעים בנשים הלוחמות ופוגעים בצבא ההגנה לישראל? ואוסיף עוד דבר קטן: יש עליית מוטיבציה מובהקת, בשעה שיש ירידת מוטיבציה אצל גברים בתפקידי לוחמה, נשים דווקא רוצות לשרת עוד ועוד בתפקידים יותר משמעותיים, ובהן גם הרבה מאוד נשים דתיות. אשמח לשמוע את עמדתך.

סתיו, כנראה, לא היית בתחילת הדיון, כי זאת בדיוק שאלה שהופנתה בתחילת הדיון,

לגבי כל הנושא של שירות הנשים. פטור לנשים דתיות. היום בערב הולכת להתפרסם פקודת השירות המשותף. סיכמנו עם הרמטכ"ל שזאת גם תהיה פקודה שמקובלת על ידי הרבצ"ר, שהוא גם סמכות רבנית רצינית וגם לוחם. שמעתי את זה. על פטור לנשים דתיות משירות צבאי,

לגבי שירות הנשים בכלל, זאת הייתה עמדה מסורתית של צה"ל, זה לא נולד בשנה האחרונה ולא בשנתיים האחרונות. ב-48', כשהוקמו יחידות נח"ל, מה עמדתך? עמדתי היא שצה"ל הוא לא שוביניסט, הוא לא פמיניסט, צה"ל קודם כול פועל לפי הצרכים המבצעיים. כל אישה, היום, ברוך השם, יש גם טייסות בחיל האוויר וגם מספר המתגייסות או העוברות מיון לקורס טיס הולך וגדל כל שנה. אנחנו בהחלט, אני חושב, היום יש מג"דית בצה"ל, פטור מטעמי דת לנשים. פטור מטעמי דת מקובל מיום היווסדו של צה"ל. זה לא כלי חדש. אני חושב שמי שהיא באמת בחורה חרדית או שהיא שומרת דת והשירות מפריע לה, אנחנו לא נכריח אותה. אי-אפשר פה להפוך את כל היוצרות בבת אחת. זה מ-48' עד היום, גם היה שירות משותף, גם הנשים שירתו, גם לפני הקמת צה"ל, וגם הנשים הדתיות היו פטורות. מהנשים פטור? גברים לא מקבלים פטור מטעמי דת. שוב אני אומר לך, אי-אפשר להתחיל הכול מבראשית. אני כן תומך בנשים שהן לא מתחזות אלא נשים שקיבלו חינוך ולמדו במוסדות דתיים. עוד פעם, היום, אגב, אין בעיה עם גיוס בנות דתיות. כמו שאמרת לבד, המוטיבציה שם הולכת,

שבכניסה לבתי ספר, חברת הכנסת סתיו שפיר, השר צריך להשיב, זה לא דיאלוג. לא נותנים לצבא להכין אותם לצו ראשון, בנות. בבתי ספר, יש תיקון של חוק, אין היום שום בעיה, תאמיני לי, לבנות להתגייס, לא מאולפנות ולא ממוסדות דת כאלה ואחרים, למי שרוצה לשרת, כולל בנות דתיות, וברוך השם, המספרים גדלים יום-יום. אבל מאיימים עליהן בבית הספר ולא נותנים להן, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. תודה, אדוני השר. אנחנו עוברים לשאלה של חבר הכנסת זוהיר בהלול. בבקשה, אדוני.

רציתי לשאול אותך מלכתחילה על גורלם של אברה מנגיסטו ושל הישאם א-סייד ושל ג'ומעה אבו גנימה, המצויים בשבי של חמאס, אבל הואיל והגבת כפי שהגבת על דבריו של חבר הכנסת עיסאווי פריג', ברצוני בכל זאת למקד את השאלה הזאת. אדוני השר, אנחנו נמצאים כאן, והיינו כאן ב-48' ולפני 48'. מאז כינונה של המדינה הזאת מעולם לא קיימנו פוטש, לא ביצענו חרקירי ולא ניסינו לפגוע בביטחון של המדינה הזאת. ובמקום להלל את הנאמנות שלנו לחוקי המדינה, אומנם אנחנו לא נאמנים לחלק מהסמלים של המדינה, מכיוון שלא הדגל ולא ההמנון מדברים אלינו, אבל אנחנו נאמנים לחוקים ולאזרחות של המדינה הזאת. עברנו מלחמות ועברנו קרבות, והוכחנו את הנאמנות שלנו בצורה שאין בה כל דופי. במקום לומר לנו: אנחנו מחבקים אתכם, בעיקר לנוכח העובדה שלפי נתונים שהתפרסמו, אפילו בעיתון ימני, בעיתון שמשרת את האינטרסים של בנימין נתניהו, ישראל היום, יותר מ-70% מאזרחי המדינה הערבים רוצים להושיט יד כדי להשתלב בחיי המדינה. ולכן, דבריך, כך אני לפחות ציפיתי, אמורים היו להיות ממלכתיים. אני עדיין מצפה ממך, באמת, למתינות, הואיל ואתה מתפקד באחד מהתפקידים הקריטיים של מדינת ישראל, בתוך ממשלת ישראל. זו הזדמנות יוצאת מן הכלל, אדוני השר, לחזור בך מדבריך. אני עדיין מאמין ביכולתך להתייצב על שתי הרגליים ולומר: אני חוזר בי, התכוונתי לאנשים שפגעו ופיגעו בביטחון של המדינה. שלא יהיו לך אשליות,

גם אני מגנה את אלה שרצחו אנשים חפים מפשע מקרב בני עמי. אבל אי-אפשר להפליל ולהכתים אוכלוסייה שלמה. אנחנו 1.7 מיליון איש, והוכחנו ברובנו, כמעט 98%, שאנחנו נאמנים, לא פחות ממך ולא פחות מכל אחד אחר במדינה בנאמנותנו למדינת ישראל.

תודה. בבקשה, אדוני השר. קודם כול, אני שמח שאתה מגנה באופן ברור וחד-משמעי את כל אלה שפוגעים בביטחון ופוגעים בחפים מפשע. לצערי, לא ככה גם פה, בבית הזה. גם במקרים הכי קיצוניים ראיתי איך אנשים מתפתלים ומנסים להתחמק מתשובה חדה וברורה.

לי אין שום הבדל, אני לא רואה שום הבדל בין מרדכי ואנונו לעזמי בשארה. שניהם בוגדים, ולכן אין שום, זה לא שייך לא ליהודי, לא לנוצרי, לא למוסלמי, מבחינתי, המבחן היחיד הוא נאמנות למדינה. אני לא חושב שמישהו יכול לבוא בטענות לעם היהודי. העם היהודי תמיד התגורר בהרבה מדינות, לא תמיד זכה ליחס הוגן, ותמיד היה נאמן לאותה מדינה שהוא חי בה. היו חיילים יהודים ששירתו בצבא האדם, ובצבא האמריקני, ובצבא הבריטי, והיו יהודים שרים בממשלת מרוקו, ובממשלת עיראק, ותמיד ידעו לתרום למדינות שהם חיים בהן, ולא הייתה להם שום בעיה להזדהות, לא עם הסמלים של אותן מדינות ולא עם המדינה כריבון. זה מה שאני מצפה גם מאחרים. עוד פעם, אני לא מבדיל בין יהודים או, אתה יודע, מבחינתי אותם אנשים מנטורי קרתא ששורפים דגל ישראל, הם לא שונים מאותם פורעים מאום אל-פחם. זה דין אחד, מבחינתי. אז לכן אני, חוץ מזה שהם לא רצחו אף אחד,

חוץ מזה שהם לא רצחו אף אחד. בזה הם שונים. צריך להגיד את זה,

אני כרגע לא מדבר

מבחינתי הדבר הזה הוא הבסיס, וכל עוד אנשים הם באמת נאמנים, אני לא רואה שום בעיה, לא רואה שום סיבה למה צעיר ערבי מוסלמי לא ישרת בצבא, לא יהיה קצין, לא יהיה מג"ד בצנחנים או לא יהיה אפילו טייס בחיל האוויר. אני כן מצפה שאותם אנשים שהם אנשים הגיוניים, אותם אנשים שהם מה שנקרא באנגלית reasonable guys, אנשים הגיוניים, שהם ייקחו את ההובלה. לא לתת לקיצוניים פה לדרדר את המצב.

מה שאנחנו רואים זה הדומיננטיות של אותם קיצוניים, גם בכנסת וגם, לצערי, בצד הרוחני, וזה לא יכול שלא להטריד אותנו, ובזה שלא נדבר על כך, בזה שננסה להתעלם מן העובדות, בזה שננסה לברוח מן הבעיה, אנחנו לא נפתור אותה. אז לכן אני תמיד מוכן לדון בבעיה הזאת בכנות, ועם כל החריפות, כי אנחנו הגענו לצומת קריטי, וחייבים לשים את זה על השולחן ולא לטאטא מתחת לשולחן.

אנחנו ממש על הגבול,

אני אתן לחבר הכנסת שלח לשאול את שאלתו. זה אחרון, כן? זה אחרון, בהחלט. אנחנו ממש על הגבול של חצי דקה זמן.

השאלה תהיה קצרה, ואני מקווה שגם התשובה. אדוני שר הביטחון,

ואמרת שזה לא עובד בגלל משרדים אחרים. אני רוצה לשאול אותך על שתי הצעות חוק, גם משרד הביטחון, אני לא בורח מזה. על שתי הצעת חוק שהן לגמרי ב-jurisdiction של משרד הביטחון. ראשית, חוק משרת מילואים פעיל ומפקד מילואים פעיל. זה חוק שמאגד את המעמד והזכויות של המעטים שעוד עושים מילואים. זה חוק שהוכן במשרדך, אני יודע שאתה מכיר את זה. הוא עונה על צורך חשוב ומיידי של צה"ל. אני מנסה לקדם אותו כבר ארבע שנים, כולל בתקופה שאתה שר הביטחון, ודווקא משרדך מעכב אותו. הייתי רוצה לדעת למה. החוק השני נוגע בנוהג שיש בצבא לשחרר חיילים שנפצעו במהלך שירותם, לשחרר אותם על תנאי לחצי שנה, ככה שהם גם נדרשים לטפל בעצמם דרך קופות החולים, והם גם לא יודעים את עתידם, כי אחרי חצי שנה יכולים לקרוא להם לשירות. בכירים מאוד באכ"א מסכימים שהנוהג הזה הוא פסול. העליתי הצעת חוק, הייתה לה תמיכה בוועדת השרים, ומי שעצר אותה זה משרד הביטחון. הייתי רוצה לדעת מה עמדתך בשני הדברים האלה.

תודה, חבר הכנסת שלח. בבקשה, אדוני השר.

בעיקר לגבי חיילים בודדים, לא לא לא,

אדוני השר.

מי כמוך יודע שמשרד הביטחון עוסק בנושאים האלה, ובמשרד הביטחון מי שמרכז את זה זה בעיקר הסגן,

סגן שר הביטחון, שעוסק בנושא המילואים וגם בנושא של כל מה שקרוי אגף שיקום ופצועים, אבל בהחלט מקדמים דברים דומים.

עומדים, ולא מנוטרלים, אלא להפך, פועלים ופעילים. יש כמה הצעות חוק שהעברנו, שאתה אישית העברת, בתמיכת משרד הביטחון, ואתה יודע שאנחנו אכן בוחנים כל חוק וחוק. צריך להבין, אתה יכול לתת תשובה ספציפית על השאלה הספציפית? ספציפית, זה כרגע נמצא בדיונים אצלנו באגף המשפטי, בתוך מה שנקרא פורום החקיקה. יש כל מיני שיפורים וניואנסים שאנחנו רוצים להוסיף, ואני מקווה

במהלך כנס החורף להביא את זה לוועדת השרים לחקיקה. ביום שהצעת החוק תעלה בוועדת השרים, למה שלא תעלו, עשינו את זה בעבר,

להעלות את זה במקביל להצעת החוק שלנו, וכמו שהסברתי גם לחבר הכנסת שטרן, אתה בתור חבר כנסת כותב את זה אישית, מגיש אישית. בתוך משרד הביטחון יש הרבה גופים, הרבה מחלקות, ולכל אחד יש מה להגיד ויש התייחסות, ולכן בסוף נכון שזה פועל הרבה יותר לאט מחבר כנסת בודד, אבל זאת דרך המלך, ואני מקווה, כמו שאמרתי, שעד סוף כנס החורף נביא את שתי ההצעות.

תודה, אדוני השר. אני מודה לשר הביטחון אביגדור ליברמן. שעה ושלוש דקות, הספק לא רע. אני מודה לכל הח"כים ששאלו, ומתנצל בפני חברי כנסת שהיו במליאה ולא הספיקו לשאול. אני שומר את הרשימה לפעם הבאה שתהיה לנו שעת שאלות. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם.

חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מראשית גל המסתננים לישראל בעשור האחרון הגיעו כ-60,000 איש בערך למדינת ישראל. היום נמצאים במדינה כ-40,000 מסתננים, מאריתריאה וסודאן. אלה נתונים, בעצם, של רשות ההגירה. מובן שהנושא הזה בעייתי מבחינת מדינת ישראל, גם בהיבטים של שוק העבודה, גם בהיבטים של כל החברים והתושבים שגרים בדרום תל אביב. רובם מתרכזים בדרום תל אביב, ומה שקרה שם, הם הקימו לעצמם מיני עיר קטנה, ומה שקרה לתושבים הוותיקים, שהם, איך אמרה לי אחת מהם, אישה מבוגרת? אני פליטה בתוך ארצי. זו בעיה לא פשוטה, וזה גם מעמיס כמובן על כל המערכות במדינת ישראל, רווחה, חינוך וכו'. עשינו שם סיורים, וכמובן גם אני מעריך שבגלל בג"ץ כזה או אחר, בונים שם מעונות יום, נותנים להם כל מה שנדרש מבחינת מערכת החינוך, הבריאות והרווחה.

ניסתה להילחם בתופעה הזאת, או לצמצם אותה, והיו כמה חקיקות בעניין הזה כאן וכל מיני הסדרים, ובסופו של דבר חלק מהם נפסלו על ידי בית המשפט העליון. אתם זוכרים גם את הסיפור של המשמורת, גם בחולות. זה היה בזמנו, אם אני לא טועה, כשלוש שנים, אחרי זה זה צומצם לשנה, וכו' וכו'. גם הנושא של איסור ההוצאה של כספים, חוקקנו את זה לפני כשנה, פחות או יותר, ואנחנו בעצם הכרחנו גם את המעסיקים, באמצעות חקיקה, להפקיד סכומים קצת יותר גבוהים מאשר היום, כדי לתת למסתננים אינסנטיב, גם כלכלי, לעזוב את מדינת ישראל. בהצעת החוק שאנחנו מדברים עליה כרגע הממשלה מציעה להאריך את תוקפם של ההסדרים האמורים בשלוש שנים נוספות,

את תוקפו של פרק ד' לחוק, שעניינו מרכז השהייה חולות, מוצע להאריך לתקופה של שלושה חודשים בלבד, וזה כי מדינת ישראל, וכאן באמת גם מגיע הרבה שאפו לראש הממשלה בעניין הזה, המדינה הגיעה לאיזשהו סידור עם מדינה שלישית שאליה ייסעו המסתננים, כי בסופו של עניין הטענה המרכזית שלהם היא שהם פליטים, גם אם לדעתנו, לדעתי בוודאי, הם מהגרי עבודה, רובם המוחלט, אבל הם טוענים שהם פליטים, ויש סכנה בכך שהם יחזרו למדינתם, אז ודאי וודאי אם מדינת ישראל מוצאת איזשהו סידור אחר שלא יסכן את חייהם, גם לשיטתם, ודאי מה שנקרא, הבעיה חזרה בה, מה שנקרא, הסיפור חזר לתחילתו, ולכן אין מניעה שמדינת ישראל תפעל להוציא אותם מגבולותיה, ובעצם זה מה שאנחנו מציעים. בנושא של מתקן חולות, מוצע להאריך לתקופה של שלושה חודשים בלבד, ולאחר תום התקופה הממשלה תבחן שוב את ההסדר. אני מקווה שבאמת רובם המוחלט, בתוך שלושה חודשים המדינה תוכל, רשות ההגירה והזרועות האחרות של המדינה יוכלו בעצם לגרום לשינוי מבחינת היקף המסתננים במדינה,

שזה ייקח קצת יותר זמן, אז הם יבואו שוב לכנסת ויבקשו ארכה נוספת. מעבר לכך, מוצע להאריך בשנה את תוקפו של האיסור של הוצאות רכוש של המסתננים. מעבר להארכות הוראות השעה, מוצע להבהיר שהסמכות להורות על העברת מסתנן למשמורת תחול גם על כל מסתנן שהפר את המגבלות הגיאוגרפיות, בדיוק כמו שקורה עם, כמובן זה להבדיל אלף אלפי הבדלות,

לעובדים בסיעוד: יש להם מגבלות גיאוגרפיות, וברגע שבן אדם חורג מהמגבלות הגיאוגרפיות שיש לו בתנאי הרישיון, ממילא הוא עובר על החוק, אז ודאי וודאי, אם עובד שבא במסגרת הטיפול הסיעודי, חלות עליו אותן מגבלות, אז ודאי על המסתננים. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לדחות אותן.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דוד אמסלם. נעבור לרשימת המסתייגים. המסתייג הראשון חבר הכנסת דב חנין,

20 דקות לרשותך. בבקשה. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. עמיתיי חברי הכנסת, שולחן הממשלה הריק כמו כמעט תמיד, בכנסת הזאת, ממשלה שיש בה הרבה שרים, אבל הם כרגיל לא יודעים להיות בכנסת, לא יודעים למלא את השולחן שהם כל כך רוצים לשבת סביבו. גברתי היושבת-ראש, את הצעת החוק הזאת מנמקים בטובתם של תושבי דרום תל אביב, ואני רוצה לומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, שזה שימוש לרעה במצוקה ובכאב של אנשים שחיים בשכונות מוחלשות של העיר שאני חי בה, שכונות שאני מאוד אוהב, שכונות שאני מרבה להימצא בהן ומעורב באופן מאוד עמוק גם בקשיים של התושבים שם וגם במאבקים של התושבים שם. הממשלה מדברת בשמם של תושבי דרום תל אביב, אבל בפועל היא מפקירה אותם. אנחנו היום, עמיתיי חברי הכנסת, הולכים לדון בחוק שמסמל את אחד הכישלונות הגדולים של ממשלת נתניהו. שם, במדבר, הממשלה הזאת קברה 1.5 מיליארד שקל בהקמת מתקן חולות המיותר, הבעייתי, הלא-רלוונטי, המזיק, שעכשיו הולכים לסגור אותו. 1.5 מיליארד שקל נקברו בחולות. במקום לפתור את הבעיות בדרום תל אביב, במקום ליצור פתרונות אמיתיים של שיקום שכונות, של עזרה, של סיוע, של השקעה, בשכונות המוחלשות של דרום תל אביב ובשכונות מוחלשות אחרות, במקום להשקיע בפתרון מצוקותיהם של תושבי דרום תל אביב, במקום להשקיע בפתרון מצוקתם של מבקשי החיים שהגיעו מאפריקה, הממשלה הזאת עושה רק דבר אחד, מסיתה את אלה נגד אלה.

ומשול, הסת ומשול, זוהי הסיסמה של ממשלת נתניהו. פעם מסיתים נגד ערבים, פעם מסיתים נגד מבקשי חיים מאפריקה. אבל, עמיתיי חברי הכנסת, האמת היא שבדרום תל אביב יש הרבה קורבנות, קורבנות הם התושבים הוותיקים של השכונות שם, אנשים שחיים באמת בקושי, במצוקה, בשכונות שהוזנחו לאורך שנים רבות והממשלה הזאת ממשיכה להזניח אותן גם היום. קורבנות הם גם אלה שהגיעו לכאן מאפריקה, במיוחד משתי ארצות מאפריקה: אריתריאה וסודאן. האנשים האלה, הקורבנות האלה, הממשלה פותחת נגדם מלחמה ועושה את הכול כדי להתעלל בהם וכדי שהם יקוצו בחייהם כאן ויצטרכו ללכת למקומות קשים שמהם הם ברחו. עמיתיי חברי הכנסת, בואו נתחיל בהתחלה. למה הגיעו לכאן עשרות אלפי מבקשי חיים מאריתריאה ומסודאן? אומרים לנו: באים מאפריקה כי באפריקה יש עוני ויש מצוקה. נכון, באפריקה יש עוני ויש מצוקה, אבל למה באו דווקא מאריתריאה ומסודאן? למה לא באו מארצות אחרות? התשובה היא מאוד פשוטה: באריתריאה יש משטר עריצות דורסני, ואנשים נמלטים מאריתריאה על חייהם. אגב, לא רק לארץ, מהצבא. נמלטים על חייהם מאריתריאה להרבה מאוד מדינות בעולם, וברוב המדינות בעולם, כאשר מגיע בן אדם מאריתריאה ומגיש בקשת מקלט כפליט, ב-90% מהמקרים הוא גם מקבל את המעמד הזה של פליט. רק בישראל, מאלפי בקשות שהוגשו, אפשר לספור על אצבעות של יד אחת את מספר הבקשות שהוכרו והאנשים שקיבלו מעמד של פליט מאריתריאה. וגם בסודאן, גברתי היושבת-ראש, בחבל דארפור בסודאן מתנהל רצח עם. מתנהל רצח עם. אני לא אומר דברים שאינם ידועים בקהילה הבין-לאומית, אני אומר דברים שהם ידועים, הם אמורים להיות ידועים גם בארץ.

גם משרד החוץ הישראלי לאורך שנים טען, משרד החוץ שלכם,

אני רוצה להזכיר, הוא חבר הכנסת בנימין נתניהו, אז אותו משרד חוץ טען לאורך שנים, תחת בנימין נתניהו, שמדינת ישראל לא יכולה לגרש בחזרה מבקשי חיים, מבקשי מקלט, לאריתריאה, ולא יכולה לגרש בחזרה מבקשי חיים, מבקשי מקלט, לסודאן, כי אסור לגרש אותם. את זה אמרה ממשלת נתניהו. את זה אמר משרד החוץ בראשות נתניהו. אז האנשים האלה שנמלטו לכאן על חייהם, אותם מבקשי מקלט, אותם מבקשי חיים, הפכו היום לאויב הגדול שמאיים על דרום תל אביב וחס וחלילה מאיים בכלל על כל מדינת ישראל. כמה עשרות אלפי מבקשי חיים מאפריקה הם האיום הגדול על כולם, גם על תל אביב וגם על המדינה בכלל. לכן הממשלה מנהלת מלחמה בשורה ארוכה של חוקים שונים ומשונים לאורך השנים. חלק מהחוקים נפסלו על ידי בג"ץ, חלק מהחוקים נחסמו חלקית על ידי בג"ץ. אבל הממשלה לא נרתעת וממשיכה באותו קו להמציא מנגנונים שונים ומשונים כדי דרכם ובאמצעותם לגרש את מבקשי המקלט האלה שנמצאים אצלנו. עמיתיי חברי הכנסת, צריך לדעת: מאחורי כל אחד מהאנשים האלה יש סיפור, והסיפורים הם סיפורים מאוד קשים. אני יכול להביא לכם עדויות רבות. במסגרת הזמן שיש לי אני אסתפק רק בכמה עדויות על מה שקורה למשל לאנשים האלה בדרך לארץ, כאשר הם עוברים דרך סיני. מדברים על עינויים שהם עוברים במחנות בסיני, אגב, כולל אונס שיטתי, גם של נשים וגם של גברים, תלייה ממושכת מהגפיים, צריבה עם ברזל או עם פלסטיק מותך, מכות חשמל, מלקות, הרעבה שיטתית. מאות נרצחו בעינויים.

ממבקשי המקלט אולצו לספק שירותים למענים שלהם, ובכלל זה גם חפירה של מרתפי עינויים חדשים.

זה לא שם אמיתי, זה שם שאני משתמש בו לצורך הקראת העדות הזאת, מעיד: קיבלנו שלוש כוסות מים ביום,

צוהריים וערב. אכלנו כוס אורז שהשרו אותה במים פעם ביום. חיינו במרתף תת-קרקעי כדי שלא יגלו אותנו. שוב, הכול מדובר על התנאים בסיני. פייסל מתאר את התנאים בשבי כך: הרעב היה קשה במיוחד. לפעמים לא היו נותנים לנו אוכל יום וחצי. גם עם המים הייתה לנו בעיה רצינית: המים היו עם בנזין, ולא יכולנו לשתות אותם. הכול היה מאוד קשה. כשהגענו לסיני אמרו לנו שהסכום ששילמנו הוא סכום זעום ולא מספיק עבור ההברחה, ולכן אנחנו צריכים לשלם יותר, אבל מאחר שלא היה לנו כסף מעבר למה שסוכם עבור ההברחה, אותם אנשים העבירו והתעללו בנו. אחרי 27 ימים היינו תשושים ועייפים. הגוף לא הצליח לסחוב את עצמו יותר. לא הצלחנו ללכת. כשניסינו להרים דברים מהרצפה כל הגוף שלנו רעד. היינו במצב קשה. בוודאות היינו מתים אם היינו נשארים שם עוד שבועיים, לא היינו שורדים. הגענו לגבול 28 אנשים. שניים נורו למוות בגבול על ידי חיילים מצרים. מג'ד מספר: אנחנו עבדנו בשדות חשיש. גם מי שהיה חולה היה חייב לעבוד. מי שלא עבד, היכו אותו. היה נער שלא הסכים לעבוד, אני לא יודע מה קרה לו: או שהחזירו אותו למצרים או ששלחו אותו לישראל או שהרגו אותו. כל הזמן איימו עלינו שיהרגו את מי שעושה בעיות. הכול היה קשה בסיני: העבודה, האלימות, העונשים. עמיתיי חברי הכנסת, זה רק בקליפת אגוז חלק מהזוועות שאנשים עברו בדרך מאותם משטרי עריצות באריתריאה ובסודאן כאשר הם הגיעו לסיני בדרכם לארץ. הם הגיעו לארץ הזאת, נמלטו על חייהם לארץ הזאת, וכאן, עמיתיי חברי הכנסת, כאן צריך היה להתייחס אליהם כאל בני אדם ולא להמשיך להילחם בהם. אבל במקום יחס אנושי, במקום מחויבות לאמנת הפליטים הבין-לאומית שב-1951, אחרי השואה, מדינת ישראל הייתה אחת היוזמות שלה, במקום מחויבות לדבר הזה, המדינה עכשיו מנסה לגרש אותם, כביכול ברצון אבל בפועל בכפייה, למדינות כמו רואנדה ואוגנדה. גם כאן אפשר להביא עדויות של מבקשי מקלט שישראל שלחה לרואנדה במסגרת ה"עזיבה מרצון". מספר אחד האנשים שגורשו: אמרו לי: אנשים טובים מקבלים אתכם, אבל אין. משקרים. כל הזמן אתה חולה, כל הזמן אתה רעב. כל הזמן מגרד. אם יש לך מזל, פעם אחת ביום אתה אוכל. מבקשי מקלט שנשלחים מישראל לרואנדה, עמיתיי חברי הכנסת, שוהים בה זמן קצר בלבד. הם מוברחים לאוגנדה ומעמדם אינו מוסדר. הזכויות שלהם אינם מובטחות. הזכויות הבסיסיות שלהם נשללות מהם. בדרך כלל, אגב, עמיתיי חברי הכנסת, אין להם מסמכים או אישורים רשמיים. למעשה, ברגע שהם מגיעים לרואנדה גם אין להם קשר עם נציגים רשמיים, לא של מדינת היעד ולא של מדינת ישראל. עוד זוג אחד מעיד שעם נחיתתם ברואנדה הם נלקחו למקום שממנו הם לא הורשו לצאת. הם לא יכלו להגיש בקשת מקלט. הם המשיכו משם לאוגנדה. בהיעדר מסמכים הם מצאו את עצמם בכלא: היינו שישה ימים בכלא. בדרך כולם גונבים ולוקחים ממך כסף. היינו צריכים לשלם מאות דולרים למשטרה כדי להשתחרר.

חלקם נדחקו צפונה לדרום סודאן, לסודאן ומשם ללוב. בכל נקודה הם צריכים לשלם סכומים ניכרים מכספם ככופר וכשוחד כדי להמשיך להתקדם ליעדם. אנחנו יכולים להביא עדויות כמו סיפורו של טספאי, שמספר על סחר בבני אדם. הוא שילם 700 דולר למבריח שהבטיח להביא אותו לבירת דרום סודאן, ואז הוא נמכר למבריח אחר. הוא אמר: אנחנו אבל כבר שילמנו 700 דולר לבן אדם, אבל הם אמרו: אנחנו לא מכירים אותו, ואם לא תביא את הכסף, יהרגו אותך. הוא מעיד גם על התעללות ותנאים קשים בדרך לדרום סודאן: זורקים אותנו ברצפה. לא אכלנו ולא שתינו מים. אותי חתכו במכות. שתתי דם. אלה הם, עמיתיי חברי הכנסת, עדויות של אנשים שנשלחו לרואנדה. מרואנדה, כאמור, מועברים הלאה לאוגנדה, לסודאן, ללוב. בלוב יש שתי ממשלות, אחת בטריפולי, וממשלה שנייה של דאעש. גם שם אנשים עוברים עינויים, נשים עוברות אונס, ילדים נמצאים בתנאים קשים, בהיעדר מזון, בהיעדר טיפול, מתים ממחלות. נכלאים במכלאות. במקרה הטוב, המקסימלי, מצליחים להגיע מאות אנשים מלוב בסירה לאיטליה, עם פיתה אחת ליום, קצת פסטה. לפעמים טובעים בים. עמיתיי חברי הכנסת, ככה זה נראה בהמשך הדרך. ככה זה נראה בהמשך הדרך.

אני רוצה לשאול אותך, גברתי היושבת-ראש: מדברים הרבה על המדינה הזאת כמדינה יהודית. הציווי שנמצא הכי הרבה בתורה הוא הציווי הקשה "ואהבת את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים". עכשיו אני אומר, אפילו לא נאהב אותם, אבל לפחות נתייחס אליהם כבני אדם במינימום האפשרי. נבדוק את בקשות המקלט שלהם אחת לאחת במקום להתייחס אליהם בצורה קולקטיבית, ולא נגרש אנשים שנמלטו לכאן על חייהם למקומות שבהם חייהם יהיו בסכנה. לא נעשה את זה. "ואהבת את הגר"? גברתי יושבת-הראש. אצלנו האהבה הזאת התחלפה בשנאה חסרת מעצורים. אני רוצה לומר לך בצער גדול, ואני אומר את זה באמת בצער, שגם יושב-ראש המפלגה שלך, חבר הכנסת אבי גבאי, כנראה שכח מה זה להיות יהודי. הוא שכח מה זה להיות יהודי. כאשר הוא מנחה את מפלגתכם לתמוך בחוק הרע הזה, שמאפשר המשך התעללות במבקשי חיים ובמבקשי מקלט, אבי גבאי באמת שכח מה זה להיות יהודי. להיות יהודי זה לא רק להצביע בעד או נגד חוק המרכולים. להיות יהודי זה קודם כול להיות מחויב למערכת של הוראות מוסריות. זה להיות יהודי באמת. עמיתיי חברי הכנסת, במקום המערכת הכוזבת שהממשלה מציעה, צריך להציע פתרונות אמיתיים, צריך להציע פתרונות אמיתיים גם לתושבי דרום תל אביב וגם למבקשי המקלט, מבקשי החיים, מאפריקה. פתרונות אמיתיים כאלה צריכים להתחיל בתוכנית שיקום אמיתית לדרום תל אביב. לדרום תל אביב ולשכונות המוחלשות מגיע שיקום. צריך להשקיע שם כסף, צריך ליצור שם מנגנוני תמיכה בהתארגנויות הקהילתיות. לא מדובר רק בשיקום פיזי, מדובר גם בסיוע לציבור, לאנשים, לאזרחים. צריך להפסיק את הפינויים בדרום תל אביב. צריך להתייחס בכבוד לתושבים באבו כביר ובשכונת הארגזים. צריך לתת פתרונות בשכונת התקווה. צריך לתת מענה, שטחים ירוקים, בשכונת שפירא. צריך להגן על בתי כנסת בדרום תל אביב ולתת להם מעמד, לנקות אותם, לטפח אותם, בהחלט. יש הרבה הרבה כוחות נהדרים בדרום תל אביב. תנו להם יד, תעזרו להם, תעזרו להם לפתח את השכונות האלה, תעזרו להם לתת פתרונות לשכונות האלה.

במקביל צריך ליצור פתרון אחר לגמרי למבקשי המקלט. עמיתיי חברי הכנסת, קודם כול צריך להבין שהאנשים האלה שנמצאים כאן,

הם בני אדם, ומגיע להם יחס כבני אדם. צריך לאפשר להם לעבוד. כל עוד המצב באריתריאה ובסודאן לא משתנה, צריך לאפשר להם לעבוד בארץ. צריך לאפשר להם לעבוד בכל מיני מקומות בארץ. למה שהם יהיו כולם מרוכזים בדרום תל אביב? צריך לתת להם פתרונות של בריאות ורווחה. אומרים: יבואו מיליונים מאפריקה. אז אתם הרי כל כך מתגאים בגדר שבניתם בגבול הדרומי, ומאז שבניתם את הגדר הזאת, צריך להגיד באופן מאוד ישר וכן, אין, לא מגיעים יותר אנשים מאפריקה. הגדר הזאת, בצירוף המצב הקטסטרופלי שיש בסיני שתיארתי כאן קודם בקיצור, הגדר הזאת והמצב הקטסטרופלי בסיני, ואולי גם שיתוף פעולה שיש בין ממשלת ישראל לממשלת מצרים,

עצרו את הגל הזה. אין יותר מבקשי מקלט שמגיעים לארץ. ישראל חסמה לגמרי את גבולה. השאלה האמיתית היא כרגע, לכן, מה עושים עם אלה שנמצאים כאן. מה עושים עם אלה שנמצאים כאן. ואני אומר לך, גברתי היושבת-ראש, דווקא בני עם שלאורך המאה ה-20 נרדף בכל ארצות אירופה ובארצות אחרות, אנחנו צריכים להיות רגישים במיוחד למצוקתם של בני אדם. הרי היהודים היו אלה שבמאה ה-20 באו בטענה, ובצדק למדינות שסגרו את שעריהן, לא נתנו ליהודים שברחו ממשטרים אנטישמיים שונים ומגוונים את האפשרות לקבל מקלט ולקבל הגנה בארצות אחרות. אנחנו באנו בטענות על ההתנהלות הזאת. מדינת ישראל, שהוקמה על ידי פליטים, והאתוס המרכזי שלה הוא פתרון לפליטים, איך המדינה הגיעה למצב הנורא הזה, שהיא מתייחסת בצורה כל כך אכזרית, כל כך מבזה, כל כך בלתי אנושית, כל כך מנוגדת למשפט הבין-לאומי, למבקשי מקלט ולמבקשי חיים? לכן אני אומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, ההצבעה על החוק הזה היא מבחן לכל אחד ואחת מאיתנו. איש לא יינקה. כל אחד צריך לתת מענה לעצמו, למצפונו, וגם להיסטוריה, האם נצביע בעד גזר דין של התעללות, של סבל, חס וחלילה של מוות, למבקשי מקלט ופליטים, או שנתייחס בצורה ראויה, בצורה אמיתית, בצורה צודקת, לאנשים האלה? ואהבת את הגר, ואהבת את הגר, ואהבת את הגר,

כי גרים הייתם בארץ מצרים. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דב חנין, הזכרת את יושב-ראש המפלגה אבי גבאי, שלא נמצא פה ואינו יכול להגיב. אני כן יכולה לומר לך, באופן חד-משמעי, שהדברים שאמרת לגביו אינם נכונים. נעבור לדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה.

אני לא יודע שליושבי-ראש יש סמכות לתקן חברי כנסת במליאה.

חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, אני לא רק מסכים עם חברי דב חנין, גם לגבי מפלגת העבודה ומי שעומד בראשה, אלא גם לגבי היו"ר הקודם, שאמר שיש לו בעיה עם מבקשי המקלט כי הם בין היתר תופסים מקומות עבודה של ערבים. אז אני פונה אליו ומבקש ממנו שלא לשסות מוחלשים במוחלשים. זו העמדה הכי ערכית מבחינתנו. וגם מה? עוד ממשיכים לשמש צל חיוור של הימין: גם נגד מבקשי מקלט, גם אין פרטנר פלסטיני, גם צריך להשאיר את ההתנחלויות, גם אין שום דבר משותף עם המשותפת וגם עדיף ירושלים המאוחדת על שלום. אלה הם פניה של מפלגת העבודה היום. לפני שעה קלה עמד פה קשקשן הביטחון אביגדור ליברמן ותקף את הרשימה המשותפת. כשהוא מתחיל לתקוף אותנו, אני מבין שהקואליציה עשויה להתפורר, כי בתקופת בחירות הוא יודע טוב מאוד איך לתקוף את האוכלוסייה הערבית, כי הפטריוטיזם הוא מפלטו האחרון של הנבל. אבל לא רק זה. אתמול הוא דיבר על חילופי אוכלוסין בין תושבי ואדי עארה לבין המתנחלים שודדי האדמות. למה אמרתי "קשקשן ביטחון"? כי אם זה אכן מתקיים, אני רוצה לראות איך האזרחים מגיעים מתל אביב לעפולה, למשל, דרך המדינה הפלסטינית, או איך זה שהגבולות של מדינת ישראל, למשל, יהיו בחדרה או בכפר סבא, שבעה קילומטרים מהים. אז אני רוצה לראות איך קשקשן הביטחון יכול להסביר את הדברים הללו. אבל גם זה לא הדבר העיקרי. השאלה העיקרית היא: האם האזרחים הם בני אדם ואזרחים, או שהם חפצים שאפשר להעביר אותם ממקום למקום? השאלה היא: מה הוא אומר לי, אני, הערבי תושב חיפה, לערבי כמוני וכמו אזרחי המשולש, אבל משום שהוא לא יכול להעביר את הגבול ביני ובין השכן היהודי בחיפה, הוא אומר לי בעצם: אני משאיר אותך על המדף עד התוכנית הבאה, כי אנחנו רוצים ערבים, כמה שפחות ערבים. זה המסר שמקבל כל אזרח ערבי במדינה. וממי? משר כל כך בכיר, מקברניטי המדינה. זה המסר שאנחנו מקבלים, האזרחים הערבים במדינה. מה המסר של ההתפרעויות? זריקת אבן, או סכין בלב למאבטח.

לנהג אוטובוס, זה דבר שאני מתנגד לו מכול וכול. סוף-סוף, הגיע הזמן. אני אדאג להזמין אותם לאום אל-פחם. אבל מה אתם אומרים על 60 תהלוכות שעברו בסדר מופתי? חברת הכנסת ברקו. אבל מה אתם אומרים על אזרחים שיודעים איך להפגין בדרכים דמוקרטיות ואזרחיות? אם אתה לא חוטף אבן בראש, חברת הכנסת ברקו, בבקשה.

בדרכים הדמוקרטיות והנכונות, אבל למה הוא לא אומר כך לגבי החרדים והמתנחלים שמשתמשים באלימות? למה הוא לא תוקף אוכלוסייה שלמה, וטוב שהוא לא עושה את זה, אבל למה רק נגד הערבים הוא תוקף אוכלוסייה שלמה? זאת רדיפה פוליטית גזענית נגד הערבים במדינה. אנחנו נישאר על אדמתנו על אפו ועל חמתו, ונפגין, חברת הכנסת בוקר,

נגד הפעילות המרושעת של הממשלה, ועוד נביא את השלום ועוד נביא את השוויון ועוד נחיה פה במולדתנו, שאין לנו מולדת אחרת מלבדה, בראש מורם, והממשלה הזאת, עוד ידעו שני הציבורים איך לסלק אותה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. המסתייג הבא הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אני מברך אותך. זו הפעם הראשונה שאני מדבר כשאת נמצאת פה. זה מראה שהרבה זמן לא דיברת.

בואי נגיד ככה: לא יצא לי לדבר כשאת על הבמה.

אומרים שחירות לא ניתנת לחלוקה ושדמוקרטיה לא ניתנת לחלוקה. מסתבר שגם גזענות לא ניתנת לחלוקה. הגזענים נגד ערבים היו גזענים נגד ילדי תימן, ונהגו בהם כתת-בני-אדם. הגזענים נגד ערבים הם גזענים נגד מהגרי עבודה,

שברחו ממדינות שיש בהן רעב, מלחמת אזרחים, שבאו לחפש פרנסה. זו מטרתם היחידה. כאן נהגו בהם כבעבריינים, הטילו עליהם עונשים, מכלאות עשו להם, פגעו בזכויות האדם שלהם.

בארץ הזאת אף אחד שקרא לפגיעה, או פעל למען פגיעה, בזכויותיהם של מהגרי עבודה, בזכויות אדם שלהם, שלא עושה אותו דבר בזכויות אדם של הפלסטינים, כלומר פאשיסט הוא תמיד פאשיסט, גזען הוא תמיד גזען, ומי שפוגע בזכויות אדם תמיד פוגע בזכויות אדם. זו תפיסת עולם, אתה יודע, עליהם בכפרים? זו תפיסת עולם, איך מתנהגים לסודאנים בכפרים, חברת הכנסת ברקו, אני איאלץ לקרוא אותך. רוצה שאני אספר לך איך מתנהגים לסודאנים בכפרים? חברת הכנסת ברקו, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. בבקשה.

אפילו להתפלל איתם, חברת הכנסת ברקו, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה.

אנחנו תומכים, הרשימה המשותפת לא נופלת בפח. חברי הכנסת עודה ודב חנין, אנחנו לא נופלים בפח שטומנים לנו כשאומרים שמהגרי העבודה פוגעים בפרנסתם של פועלים ערבים. אנחנו לא נופלים בפח הזה. אני אגיד לכם למה. מתי זה יכול לפגוע? כשפוגעים בזכויותיהם של העובדים, כשלא נותנים להם משכורות כמו שצריך, כשלא נותנים להם ביטוח לאומי כמו שצריך, כשלא נותנים להם חופשות כמו שצריך, כשפוגעים בזכויותיהם.

הפתרון הוא לא לגרש אותם, הפתרון הוא לתת להם זכויות עובדים מלאות. אנחנו בעד זכויותיו של האדם העובד באשר הוא, ואנחנו בעד זכויות בני אדם באשר הם. אתם לא תפילו אותנו בפח הזה, כי זו תמיד השיטה, כמו שאתם עושים עם אנשי דרום תל אביב ואומרים: אתם נגד המהגרים, כאילו הדפוקים מכאן יהיו נגד מהגרי העבודה. זו שיטה נלוזה, שפלה, של שלטון שדרכו היא רמיסת זכויות אדם. שוב אני אומר: אנחנו לצידם של העובדים, של מהגרי העבודה. אנחנו נגד פגיעה בזכויות האדם שלהם. אנחנו בעד זכויות העובד שלהם. אנחנו בעד יחס אנושי ושוויוני כלפיהם. באותה מידה אנחנו נלחמים בגזענות של הממשלה ודוברי הממשלה, וצר לנו שכמה אנשים באופוזיציה תומכים בעמדה הלא-מוסרית הזאת של הממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. הדובר הבא, חבר אחמד טיבי, אינו נוכח.

המסתייגת הבאה היא חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה, כבוד היושבת-ראש, ואם אני לא טועה, גם אני פעם ראשונה מדברת כשאת מנהלת את הישיבה.

את דיברת ביום המאבק למען נשים.

כל הכבוד. אז את זוכרת יותר טוב ממני.

כשהתחיל זרם מבקשי המקלט, מבקשי החיים,

אמרו לנו: אלה מבקשי עבודה. אמרו לנו שאלה אנשים שבאים לחפש פרנסה. כשהתחלנו יותר ויותר להתוודע לסיפורים ולזוועות של האנשים האלה, ואני ניהלתי שני סיורים של הוועדה, בדרום תל אביב ובמקומות שבהם מתאספים מבקשי המקלט, ושמעתי על מה שעובר עליהם כדי להגיע לפה. כל הזמן שאלתי את עצמי: זה לא ייתכן וזה לא אפשרי שבני אדם, רק בגלל שהם מחפשים עבודה, יעברו את כל מה שהם עוברים. המשפחות שלהם יודעות אחר כך את הסיפורים והם מספרים לעוד ועוד צעירים מסביב על מה שקרה להם, גם על החטיפות שעברו בדרך ועל זה שדורשים כופר בעבור החטיפות האלה, על זה שמשפחות מתגייסות, וגם מבקשי מקלט פה מתגייסים ואוספים גרוש אחר גרוש כדי לשחרר את האנשים, ובכל זאת עדיין זורמים ומגיעים. מה שדוחף אנשים להיות פליטים/מהגרים/מבקשי חיים במדינות זרות, שהם עוברים את כל מה שהם עוברים בדרך, זה רק מנוסה וחיפוש חיים. זה לא יכול להיות רק עבודה לשם עבודה. לאחר שאנחנו יודעים שהם נמצאים בארץ רק בגלל שהם מחפשים דרך להמשיך לחיות, מה אנחנו גוזרים עליהם?

אני יודעת שהמצב בדרום תל אביב, והייתי שם והסתובבתי, הוא מצב קשה. אבל בואו גם לא נשלה את עצמנו. גם המצב לפני זה, ואני לא משווה, לא היה הכי טוב. המדינה זנחה את החלק הזה הרבה שנים. עכשיו, כאילו כדי לתת סיבות למה המצב כל כך גרוע, זורקים את כל האשמה על מבקשי החיים ואומרים שהם הסיבה היחידה. אם המדינה הייתה באמת רוצה לטפל בבעיה, למה הביאו אותם באוטובוסים וניקזו אותם לאותו אזור כל הזמן? הם הביאו אותם במכוון ונתנו להם להיות רק בדרום תל אביב. היה אפשר לפזר אותם בכל המדינה. היה אפשר לקבל אותם בחלקים שונים מהמדינה, ואז הנטל היה פחות מאשר בנקודה מסוימת שמעוררת כל כך הרבה פחדים ושנאה, לשסות את שתי האוכלוסיות, גם את האוכלוסייה של דרום תל אביב במהגרים או במבקשי המקלט. המיליארד וחצי שהושקעו במתקן חולות היו יכולים לעשות נפלאות בדרום תל אביב. גם לתושבים עצמם, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חבר הכנסת אייכלר, אתם מפסידים דברים מעניינים מאוד. אתם מפסידים את הדברים של הרבנית. המיליארד וחצי שהושקעו במתקן חולות, משהו זמני שעכשיו רוצים לסגור אותו, היו יכולים להיות מושקעים בדרום תל אביב כדי לשפר את תנאי המחיה של תושבי האזור וגם של מבקשי החיים.

בימים האלה מדברים יותר ויותר על הסכמים שראש הממשלה מר בנימין נתניהו מקדם עם הנשיא רואנדה כדי שיקלטו

מבקשי המקלט שרוצים להוציא מהארץ. אני רק רוצה להתייחס למילה המכובסת "עזיבה מרצון". מדברים על עזיבה מרצון כאשר דוחקים בבני אדם שאין להם שום פתרון, שעלולים לכלוא אותם עד אין-סוף, ואחר כך מפחידים אותם ואומרים להם: אנחנו רוצים שאתם תעזבו מרצון. הרי מבטיחים להם אשרות שהייה ברואנדה, מבטיחים להם מקומות עבודה, מבטיחים להם בית מגורים, הם מגיעים לרואנדה ואין להם כלום. נא לסיים. ויותר מזה, לוקחים להם את הכסף, שחלק ממנו נלקח מהמשכורות שלהם.

אני חושבת שהגיע הזמן להתנגד לגישה הגזענית הלא-אנושית כלפי מבקשי החיים. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. נעבור למסתייג הבא, חבר הכנסת עבד אל-חכים חאג' יחיא, בבקשה. חמש דקות לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כשמדברים על חוק ההסתננות, זה חוק גירוש של אנשים שבאו כפליטים. באו לחפש חיים פה. אני אתחיל מזה שראש הממשלה והממשלה בכלל מתגאים בזה שאחרי הקמת הגדר בדרום כמעט לא מגיעים מסתננים. סך הכול המסתננים שמגיעים, איך שהם קוראים להם, אני קורא להם פליטים, המספר שלהם הוא כמעט אפס. אז החוק הזה בא לגרש אנשים שהגיעו לארץ, שכבר שנים נמצאים פה, במקום לפתור להם את הבעיות, במקום לעזור להם מבחינה אנושית, מבחינה חברתית, מבחינת היחס אליהם כבני אדם. רוצים לגרש אותם ומחפשים, פעם בבג"ץ, מביאים עוד חוק עוקף בג"ץ ועוד חוק עוקף בג"ץ. הנושא הזה הוא נושא גזעני. מה שמניע את הממשלה זה לא דאגה לאזרחים, זה לא דאגה למדינה, כי זה לא ישנה את הדמוגרפיה של המדינה. המספר שלהם לא ישנה את הדמוגרפיה, לא ישנה את האחוזים של אנשים פה. לכן, הכוונה היא כוונה גזענית. אבל ממשלת ישראל ומדינת ישראל חתומה על אמנות בין-לאומיות כדי לקבל את פניהם של הפליטים, לפתוח להם את השערים. חלק מהאנשים יגידו: תשמע, הם מהגרי עבודה והם לא פליטים, אבל זה לא נכון. אגיד לכם למה זה לא נכון, גברתי, לא נכון כי אנשים מגישים בקשות. רוצים שיכירו בהם כפליטים. המדינה לא בודקת את הבקשות שלהם ולא מחזירה להם תשובות. כמה אחוזים מהם מהגרי עבודה? נניח שהם מהגרי עבודה, אבל אתם לא בודקים אותם. אתם לא יכולים להחליט שהם לא, כי לא בודקים אותם. את יודעת מזה, גברתי.

כל עוד שלא בודקים אותם, הכוונה היא כוונה גזענית וכוונה לגרש. נושא אחר. אנחנו מדברים על אנשים שבאים, רוצים לעבוד ורוצים לחיות. הם לא רוצים לשבת במקלטים, לא רוצים לשבת בבתי כלא. הם רוצים לעבוד ולהתפרנס, רוצים לחיות. אז למה למנוע מהם לחיות? זה שהם נמצאים בכלא ומפרנסים אותם שם,

אני אומר לכאורה כי הם לא מקבלים את התנאים המינימליים שבני אדם צריכים לקבל, אתה מפרנס אותם, אז תן להם לעבוד. המעסיקים רוצים שהם יעבדו אצלם. סנקציות על המעסיקים שלהם.

אם אתה תעסיק, אתה תחטוף קנס. מי שיתפוס, מה שחשוב למדינת ישראל זה לחפש מי מעסיק עובד שבא מאפריקה כדי להתפרנס ולחיות. אתם יודעים איזה מרחק הם עברו על הרגליים? הם באו מהתופת, התרחקו מהתופת, ברחו, רוצים לחיות. יש אנשים שיש להם ילדים שנמצאים פה, לא רוצים לקבל אותם בגני ילדים במקומות מסוימים, לא רוצים לקבל אותם בבתי ספר. יש מקומות שהקימו גנים בנפרד בשבילם. אז איך אפשר לקרוא לזה אם לא גזענות? הילדים האלה, במה חטאו? ההורים שלהם, במה חטאו? לא רוצים לאפשר להם לעבוד. ומי שעובד וכבר נמצא, אז מקצצים הרבה מהכסף שלו, שמים לו בצד, כדי להסיע אותו בבוא הזמן ולזרוק אותו מחוץ לגבולות.

למה אתם רוצים לחנוק אותם ככה? הרי לא באים יותר. למה הם צריכים לעבוד אם עובדים בכלל,

גם המעסיקים מנצלים אותם ואומרים להם: אני עושה לך טובה שאני מעסיק אותך, כי אם יתפסו אותך אצלי אני אשלם את הקנס, אז אני צריך לקחת את זה בחשבון. אז השכר שלהם הוא מבייש. השכר שלהם הוא שכר של עבדות. ממשלת ישראל מסתתרת מאחורי סבלם, לכאורה, של אנשי דרום תל אביב. קודם כול, למה לא לפזר אותם? אתם דואגים לתושבי דרום תל אביב? מה אתם עושים בכפר שלם? הרי כולנו יודעים את סבלם של אנשי כפר שלם, שרוצים לגרש אותם, ומה הזכויות שלהם, ואיך מחשבים אותן ואיך מרחיקים אותם. הנושא הזה, צריך להפסיק אותו. את החוק הזה צריך למשוך ואסור לאשר חוק כזה, כי הוא חוק גזעני, חוק עוקף בג"ץ, חוק שאין לו סיבה חוץ מלהיות נגד ולתת הרגשה של עליונות על אחרים. אנחנו כולנו בני אדם, תודה רבה. וכולנו צריכים להיות שווים.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל-חכים חאג' יחיא. המסתייגת הבאה, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת טלב אבו ערר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת ג'מעה אזברגה אינו נוכח. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי שבאולם, מונחת לפנינו הצעת חוק שלמעשה רוצה להאריך חוקים קיימים, הצעת חוק שבאה לקבוע מדיניות. דרך אגב, מדינת ישראל בהחלט רשאית לקבוע אותה, מדיניות לגבי הגירת תושבים למדינת ישראל. אבל מה שהצעת החוק הזאת לא מנסה לעשות, היא לא מנסה באמת להתמודד עם הבעיה שאנחנו מכירים זה שנים רבות. היא לא מנסה לבוא ולומר לשר פנים: קודם כול, לפני שאנחנו מחוקקים את החוק, בוא תקבע מיהו פליט ומיהו לא פליט. הרי אם שר הפנים יעשה את המוטל עליו, את תפקידו, ויברר עם כל מסתנן אם הוא אכן מסתנן שבא הנה כדי למצוא עבודה או שמא הוא פליט שאין לו ברירה, מפני שבמקום מוצאו רודפים אותו ואם נחזיר אותו לארץ מוצאו אנחנו נסכן את חייו, אם את זה מדינת ישראל תעשה, כל החוק הזה שאני מחזיקה כאן היה נראה אחרת לחלוטין, והיינו יכולים להסכים,

הייתי יכולה להסכים, לחלק ממנו, לא עם כולו, בוודאי שלא עם כולו, אבל עם חלקים ממנו. אלא שמדינת ישראל מעדיפה לטמון את ראשה בחול. מדינת ישראל מעדיפה לסכסך את תושבי דרום תל אביב עם הפליטים, כי כמה קל לסכסך שתי אוכלוסיות מוחלשות, כמה קל לבוא לתושבי דרום תל אביב ולהראות מצג כאילו הפליטים והמסתננים שנמצאים שם, ובאמת אולי מהווים מטרד, הם הבעיה שלהם. אבל האם תושבי דרום תל אביב נהנו משגשוג? האם באמת היה להם טוב לפני שהפליטים באו? ומה דעתכם, האם לאחר שהפליטים ייעלמו, בדרך כלשהי, אתם מאמינים שבאמת בדרום תל אביב יהיה טוב? אני לא מאמינה, ואני חושבת שבתוך-תוכם גם תושבי דרום תל אביב לא מאמינים בזה, כי הפתרון לשלוש השכונות שבהן באמת נמצאים רוב הפליטים, לנווה שאנן ולעוד שתי שכונות, שכונת התקווה ועוד, הפתרון הוא לשקם אותן, בלי קשר לכך שיש פליטים. הפתרון זועק לשמיים, וכל מי שנמצא בדרום תל אביב ומטייל שם ונפגש עם התושבים מבין שדרום תל אביב צריכה להיות אזור מיוחד, שמדינת ישראל תכריז עליו כעל אזור פיתוח מיוחד, ששם ישלמו פחות מיסים, ששם ישקיעו בתשתיות, ששם ישקיעו בחינוך וברווחה, ואין לזה שום קשר לפליטים. זה במקביל. ובמקביל צריך לפתור את בעיית הפליטים. ובעיית הפליטים נוצרה בין השאר מפני שהם מרוכזים באותו אזור שבו קל להם למצוא עבודה, קל להם למצוא עבודה שמנצלים אותם בה, לא עבודה שמכבדת אותם, לא עבודה שבאמת מאפשרת להם לאחר מכן למצוא מזון,

מקום שבו הם יוכלו לגור בכבוד,

אלא עבודה שבאמת מאפשרת להם, בצמצום רב, למצוא איזשהו מקום שבו הם ישכרו דירה צפופה, שבה גרים לפעמים עשר או שמונה נפשות, דירה שלא ראויה,

למגורי אדם, דירה שדרך אגב מסכנת אותם בגלל חיבורי גז וחשמל, ומסכנת את האזור שלהם. אבל זה מפני שאין באמצעותם באמת למצוא דירה במשכורות, משכורות הרעב, שמשלמים להם, כי הם פליטים ואפשר לנצל אותם, ואפשר לאיים על המעבידים והמעסיקים שלהם שאם הם יעסיקו אותם הם חייבים להפריש כסף, ואם הם לא יפרישו כסף אז הם בעצמם יהיו פושעים ועבריינים.

למה לעשות את הדברים עקום? למה לא למצוא את הפתרון הנכון? למה לא לומר: אלה שאנחנו יכולים לסלק מהארץ מפני שנכנסו שלא כדין וכל מטרתם למצוא עבודה, אני חושבת שצריך לסלק. אין שום סיבה, ולא משנה אם הם אריתריאים, סודאנים, גיאורגים, רומנים, פולנים או סינים. זה לא משנה. בטח, נביא את כולם לארץ. אם הם באמת נכנסו בצורה לא חוקית,

אין להם מקום בארץ. אבל אם הם פליטים, אם הם כאלה שזקוקים באמת להגנה, אם הם כאלה שמרחפת על חייהם סכנה, מדוע שלא נאמר: כל מי שפליט, אנחנו מאפשרים לו: מאפשרים לו לעבוד בכבוד, נותנים לו אפשרות לביטוח בריאות, ממילא הוא היום מקבל את טיפולי הבריאות בבתי החולים, ודרך אגב, המדינה חייבת לבתי החולים שמטפלים בהם עשרות מיליונים. לא יעלה למדינה יותר, יעלה למדינה פחות אם היא תאפשר באמת לפליטים, תאפשר להם את ביטוח הבריאות, ואז הם ישלמו. קודם כול יעבדו, ולאחר מכן ישלמו ביטוח בריאות, ובביטוח הבריאות שהם ישלמו הם יוכלו לקבל את הטיפול הרפואי המגיע להם. לא הגיוני יותר? ולא רק זה, תבוא המדינה,

כעצת בית המשפט העליון, ותאמר: אכן, לא ראוי ולא נכון שאוכלוסייה מוחלשת תהיה בקרב אוכלוסייה מוחלשת. בואו נאפשר להם פיזור במקומות שונים בארץ. אני משוכנעת שיש מקומות רבים בארץ שישמחו לקבל את הפליטים בעבודות שונות: במלונאות, במלצרות, בסיעוד, במקומות שונים שבהם משוועים לכוח אדם. מדוע שלא נאפשר להם לעבוד בכבוד במקומות האלה? הם ייהנו, יתפרנסו, יעזבו את דרום תל אביב, יהיו במקום שבו הם עובדים ויוכלו באמת למצוא מקום מגורים בכבוד. ודרום תל אביב, כפי שאמרתי, תשוקם, במקביל וללא כל קשר. פתרון כל כך קל, פתרון כל כך צודק וכל כך הומני. אז מדוע, מדוע בחוק שאני אוחזת כאן בידי, מדינת ישראל לוקחת את הפליטים ואת המסתננים, אלה שבאמת אפשר לסלק ואלה שאסור לסלק, שמה אותם בסל אחד, לא עושה הבחנה, לא רוצה לעשות הבחנה, כי קל לה, ומטילה את כולם למצב בלתי אפשרי, למצב שבו אנחנו שוללים זכויות אדם אלמנטריות?

מדינת ישראל, מדינת היהודים, שידעו במשך שנים רדיפות ופליטות, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להעביר חוק כזה? לעצום את עינינו שלא יראו, לאטום את אוזנינו שלא ישמעו, שלא נראה, לא נשמע ולא נדבר, האם אנחנו יכולים לעשות זאת? והתשובה שלי היא: לא. וחברים יקרים, זה לא ימין וזה לא שמאל. מספיק עם התיוג הזה שכל מי שבעד זכויות אדם הוא שמאל וכל השאר הוא בימין. אני מאמינה, ויש כאן ניצנים כאן, בבית הזה שבימין יש אנשים שאכפת להם מזכויות האדם והם נלחמים על זכויות האדם. זכויות אדם הן דבר הומני, אלמנטרי, הוא לא שייך לימין ולשמאל, וחבל שהממשלה הזאת מנסה לעשות זאת, לעשות הפרדה, לעשות תיוג, לעשות פילוג. אנחנו מבקשים מהממשלה לקחת את החוק הזה, לשים אותו בצד ולחשוב על פתרון הומני, פתרון שיהיה למעשה win-win situation, גם לתושבי דרום תל אביב וגם לפליטים שראויים למקלט ולהגנה של מדינת ישראל. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. נעבור למסתייגת הבאה, חברת הכנסת תמר זנדברג.

כן, כן, זה לא עניין של כמות, זה גם עניין של משך הזמן. 20 דקות לרשותך.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברות וחברים, החוק הזה, לצערי, בלבושים שונים, לא בפעם הראשונה מגיע לכאן, אבל כל פעם הוא מדהים במידת הרשע שהוא מכיל בתוכו. קודם כול, אני חושבת שכבר כשמסתכלים בשם החוק צריך לתהות ולשאול על עצם הכותרת שלו: החוק למניעת הסתננות. אני לא יודעת אם אתם יודעים ויודעות, חברות וחברים, מה החוק הזה מגדיר כהסתננות, יותר נכון מה הוא לא מגדיר כהסתננות. כי בשפה הציבורית, כשאנחנו רוצים לחשוב על הסתננות, זה כניסה בלתי חוקית,

זה כניסה שלא כדין וכניסה לא מוצדקת.

החוק למניעת הסתננות מגדיר הסתננות רק ככניסה רגלית יבשתית דרך הגבול, דרך הגדר. אולי לא יפתיע אתכם לדעת, ואולי גם אותך לא, גברתי היושבת-ראש, שמאז בניית הגדר עם מצרים כבר אין כניסה כזאת,

אין הסתננות למדינת ישראל לפי מה שמגדיר החוק הזה. רק לפני שבועות מעטים, לפני שבועיים-שלושה, ישבנו בוועדה וסיפרו לנו מרשות האוכלוסין: ב-2017, אפס כניסות לישראל לפי מה שהחוק הזה מגדיר כהסתננות. לעומת זאת, שהייה לא חוקית, או אפילו כניסה לישראל שלא כדין וגם לא מוצדקת, יש גם יש. רק, השר אופיר אקוניס, גם אנחנו רוצים לשמוע מה שאתה אומר, אבל לחברת הכנסת זנדברג זה, אפשר להזמין אותך,

זכות הדיבור שלה.

רוצה לעלות לדוכן? עוד זמן קצר אני אדבר. לא כל כך קצר, אגב. זה הכול עניין יחסי. זה גם נכון. כניסה לא חוקית ולא מוצדקת למדינת ישראל יש גם יש, בכל מיני דרכים,

מהאוויר, של אנשים שמגיעים באשרת תייר, אבל הופכים את השהות שלהם כאן לא לשהות תיירותית אלא לשהות למטרות עבודה. מה ההבדל בין האנשים האלה,

שיכול מאוד להיות שיש עשרות אלפים כאלה, אנחנו לא יודעים ואף אחד לא עוקב אחריהם, לבין האנשים האלה שהחוק הזה מגדיר אותם כמסתננים וכתוצאה מזה מאפשר הכבדת יד מרושעת, בלתי סבירה, לא מוצדקת ולא מוסרית? צדקת, חבר הכנסת אילן גילאון, הצבע. אלה שבאים לכאן מהאוויר ונשארים באופן לא חוקי לעבוד הם לבנים. הם דומים לנו, לרובנו, הם יכולים להסתובב כאן, במדינת ישראל, ואנחנו לא נשים לב, דרך אגב,

למי שמודאג מהמגמות הדמוגרפיות. האם זה מדאיג מישהו, או שמדאיגים אותנו אנשים שצבע העור שלהם שחור? האם החוק למניעת הסתננות הוא החוק לעידוד הגזענות? האם המטרה שלו היא לעשות חוק אחד לכולם ולספק עבודה לאזרחי ישראל ולמנוע שהייה בלתי חוקית ולשמור על הגבולות, כמו שכל מדינה דמוקרטית עושה ולמנוע, לשמור על המגמה הדמוגרפית?

למה רק אלה שמגיעים ממדינות אפריקה?

לא ראיתי כאן מבצעי רדיפה ושלילת רישיונות עבודה ושלילת, ענישה על מעסיקים של כל אותם שוהים בלתי חוקיים שאין להם פה אשרה, בטח לא אשרת עבודה, שאיבדו מזמן את אשרת התייר ונמצאים כאן ועובדים כאן. למה לא? הדבר השני שאני חושבת שצריך לשים עליו את הדגש, וזה כבר כן בהגדרה הזאת של ההסתננות, ואנחנו שומעים כאן הרבה את המילה "מסתננים" הרבה אנשים מסננים אותה בבוז, בלעג, בעוינות, בשנאה. מי הם אותם מסתננים? אנחנו גם לא יודעים. כמה מהם הם מהגרי עבודה? כמה מהם הם אנשים שבאים לכאן, דרך אגב, זאת גם יכולה להיות שאיפה לגיטימית של אדם לשפר את נסיבות חייו, לפרנס את משפחתו. בסופו של דבר, כל בן אדם על פני הכדור הזה,

לחיות, לפרנס את משפחתו, להבטיח משהו לילדים שלו. כמה מהם הם מהגרי עבודה שרוצים, שבאו לכאן למטרת פרנסה? וכמה מהם, חלק כאן מחברי הכנסת בקואליציה הולכים כאן לוועדות הכנסת כדי לדאוג לאשרות למהגרי עבודה בענף הבניין, בענף הסיעוד. חבר הכנסת אילן גילאון, אתה יושב בוועדת העבודה והרווחה, כמה בקשות כאלה מגיעות אליכם? ומזהירים אותנו שהדיור בסכנה, ולא יהיה כסף, ומחיר למשתכן, וצריך להביא עוד ועוד מהגרי עבודה.

מה עם אלה שנמצאים כאן? הם לא יכולים לעבוד בבניין? צריך להביא חדשים במדיניות הדלת המסתובבת? אנחנו לא יודעים כמה מהם הם מבקשי עבודה, כמה מהם מהגרי עבודה וכמה מהם מדינת ישראל לא רק רוצה, אלא במידה רבה מאוד צריכה שיהיו כאן כאלה. יש פה חברי כנסת שהפכו את עצמם ללוביסטים של ארגוני קבלנים וחברות כוח אדם בדרישה להביא עוד ועוד אשרות עבודה. מה עם אלה שכבר פה? אבל כמה מאותם מסתננים הם מבקשי מקלט? השרה מירי רגב, יש משהו שאת רוצה לעדכן את כולנו?

אני כבר מעדכנת בשידור חי בפייסבוק שלי, אני חושבת, השר אופיר אקוניס והשרה, סליחה.

מצחיק אותנו. את הולכת לגרש פה אנשים מהמדינה, אני תומכת בלהחזיר את המסתננים חזרה לארץ מוצאם. פליטים הם לא. ואת עושה שידור חי בפייסבוק, השר, וזה מצחיק אותך? השר אופיר אקוניס,

בבקשה תפסיקו את הצילום במליאה. פליטים הם לא. תודה. את לא יודעת אם הם פליטים או לא כי לא בדקת.

לא בדקת. את הרי יודעת שהם לא פליטים.

אז עכשיו בדיוק

ואת מאשימה אותנו? אני לא. כן, אני מאשימה אתכם.

הם מהגרי עבודה.

את שמעת מה שאני אומר? הם מהגרי עבודה. האם שמעת את מה שאמרת? האם שמעת את מה שאמרת? אתם לא למדתם מההיסטוריה. האם הקשבת למה שאת אמרת? מההיסטוריה שלנו. כן. את משווה,

אני מאשימה אתכם בשליחת אנשים

שמדינת ישראל מייצאת למדינות האלה. ואחר כך ראש הממשלה, מהמטוס שלו, מחייך למצלמה ואומר שכל אפריקה מתרגשת. בטח שכל אפריקה מתרגשת מהנשק שמדינת ישראל הולכת למכור שם לדיקטטורות רצחניות שרודפות אחרי אזרחים ועיתונאים ופעילי זכויות אדם. באיזה מחיר, באיזה מחיר דמים אתם מוכנים לשלוח אנשים מבקשי מקלט, בני אדם שבסך הכול ביקשו חיים, שלא לדבר על חיים טובים יותר, נתחיל מחיים, אל המקומות האלה? עכשיו, בואו נדבר. דיברה כאן קודם השרה מירי רגב על שנפתח את שערינו לכל אחד ועל הדמוגרפיה ועל כל הדברים האלה. חברות וחברים, כבר אמרנו שמסתננים, מבקשי מקלט,

דרך אגב שמדינת ישראל התחייבה בצו הגנה קולקטיבי שלא לגרש אותם, זאת הסיבה שכל

שנאמרו כאן על לשלוח אותם חזרה לארצם, זה שקר שאפילו אתם לא מאמינים בו, כי אתם יודעים שזה לא נכון. אתם עצמכם לא תשלחו אותם חזרה לארצם, לא השמאל, לא בית המשפט, לא התקשורת, לא אף אחד, אתם, כי זה מה שהתחייבתם בצו הגנה קולקטיבי.

אתם שולחים אותם למדינות אחרות שאתם עושים איתן עסקאות נשק, ואתם יודעים את זה. אבל על מה דיברה השרה רגב כשאמרה: נשלח אותם חזרה לארצם? אמרנו כבר שבשנת 2017 נכנסו אפס אנשים שמוגדרים על ידי החוק הזה כמסתננים למדינת ישראל. קיימים כבר בישראל כ-35,000, 35,000 אנשים שבקשות מקלט בודדות שלהם נבדקו, ועוד פחות מזה, בודדות בלבד, אושרו. באותו זמן ממש היה אמור לעלות כאן, בכנסת, חוק שהוא חלק, בסוף ירד בגלל שלא נעים לכם מטראמפ, חלק מסדרה של חוקים שמבקשים לספח 350,000 פלסטינים במזרח ירושלים, ומי יודע, אולי עוד כמה מיליונים גם בגדה המערבית.

זה לא מדאיג אותנו? בשביל ירושלים המאוחדת לנצח נצחים ובשביל ארץ ישראל השלמה אנחנו מוכנים לספח מיליונים של בני אדם, אבל בשביל לעמוד במחויבות המוסרית הקטנה, המינימלית, המתבקשת מאיתנו, זה לא? הדמוגרפיה לא מדאיגה אותך בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, השר אקוניס? אני לא יודע איפה זה הגדה המערבית. הגדה המערבית. תפתח אטלס. אני יודע איפה זה יהודה ושומרון. מכבסת המילים, מכבסת המילים שלכם. אני אתייחס לכל מכבסת המילים שלך. תפתח אטלס, תראה איפה זה הגדה המערבית.

השתיקה היא הפתרון.

איזה שתיקה? אני ממש לא מתכוון לשתוק, ואני אשיב להכול, הכול, הכול. לקואליציה ולאופוזיציה.

כל מכבסת המילים, שמעתי את מכבסת המילים שלכם, של הגברת זנדברג, של חברת הכנסת.

חבר הכנסת פריג', השר אקוניס, הגדה המערבית, אנחנו נלך לפתוח אטלס ללמד אתכם גיאוגרפיה בסיסית,

של מה שנמצא איפה שאתם שולחים צבא, לשלוט על השטח, על האזור. אני אתן לך אחר כך שיעור. אדוני, תפקח עיניים. גם אם תשים ידיים על העיניים ותעצום אותן ממש ממש חזק המציאות לא תשתנה. הגדה המערבית לא תלך לשום מקום. אני אתן לך שיעור בגיאוגרפיה בתום הדיון הזה. אני אתן לך.

גם אם תעצום אתה עיניים, אתה כמו ילד בגן שעוצם עיניים וחושב שהמציאות נעלמת.

אני יודע, אני יודע. היא יודעת, היא יודעת. אתה יודע באיזה גיל? בגיל צעיר מאוד ילדים לומדים שאם שמים את הידיים על העיניים המציאות לא נעלמת.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. זו החברה שלך.

גם השר, הוא לא יכול לעמוד ולענות.

יש לי תחושה שחברת הכנסת זנדברג נהנתה, או לפחות ניהלה דיון סוער עם השר אקוניס, והוא לא הפריע. טוב שהיא עשתה סלפי באמצע המליאה. אנחנו מנהלים דיון, חברת הכנסת מיכל רוזין.

אנחנו שמחים לנהל דיון, רק נשמח שקודם כול, שלא לדבר על כל אזרחי מדינת ישראל, קודם כול שכל השרים בממשלה יכירו את הגיאוגרפיה של מה שהם מתיימרים לשלוט עליו. באמת, זה מביך. אני אתן לך לסיים את התשובה, תודה רבה לך, באמת. מה עבר עליך?

לא עבר שום דבר, זו גיאוגרפיה פשוטה. עכשיו,

בבקשה. ישבה פה השרה מירי רגב ולא הוציאה מילה. אתה רק הגעת והצתת את כל המליאה.

בבקשה, זה מפריע מאוד. עכשיו, אחרי כל זה, אחרי שהבנו עד כמה לא רק פושעת ומרושעת אלא גם עד כמה אווילית המדיניות שלכם, עד כמה היא לא הגיונית, עד כמה היא לא מוסרית, עד כמה היא לא עומדת בקנה אחד עם המחויבויות שלנו, לא הבין-לאומיות ולא המוסריות לעצמנו, שנוכל להסתכל במראה, לשאול את עצמנו מי אנחנו ומה אנחנו עושים, אחרי כל זה, אני חייבת, אבל חייבת, להפנות את המילים האחרונות שלי לחברים שלי באופוזיציה: חברות וחברים,

גברתי היושבת-ראש, המפלגה שאת משתייכת אליה, אנחנו ביחד רוצים לחזור לשלטון. אנחנו ביחד, כמחנה, רוצים לשכנע את אזרחי מדינת ישראל שאנחנו ראויים לאמון שלהם, ושבהובלה שלנו מדינת ישראל תהיה צודקת יותר, שוויונית יותר, משגשגת יותר, ראויה יותר לאמון של האזרחים במנהיגות שאנחנו נציג. ואת יודעת מה? לפעמים גם יכולה להיות לנו מחלוקת על הדרך, שלא לדבר על הערכים. גם זה בסדר. אנחנו לא שייכים לאותה מפלגה, יכולים להיות ניואנסים בתוך המחנה, ואפשר גם לחשוב שיש אסטרטגיה, אותה מילה שתמיד אתם אוהבים להשתמש בה, שתביא אותנו לשלטון. אבל יש ערכים בסיסיים, יש מוסר ראשוני, קודם לכל אסטרטגיה, קודם לכל פוליטיקה, קודם לכל חישוב קולות. כשאדם קם בבוקר ודבר ראשון שואל את עצמו: לאן אני הולך? מה המצפן המוסרי שמוביל אותי? ואם אני מגיע או מגיעה למצב שאנחנו מוכנים לבגוד במצפן הזה, בערכים הבסיסיים האלה תמורת כמה קולות, אנחנו לא ראויים לקולות האלה, ולא רק שאנחנו לא ראויים להם אנחנו גם לא נקבל אותם. את יודעת למה? כי הדבר הראשון שהציבור מעריך אצל המנהיגים שלו זה אומץ לב, זה אמת, זה כנות. זה לא זיגזוג. זה לא הסתתרות מאחורי "לא, זה יביא לנו קולות". אתם רואים שאתם מאבדים את הקולות האלה אחרי כל זיגזוג כזה. מתי תלמדו?

אני אומרת את זה בכאב. אין לי שום עניין,

אין לי שום עניין לא להיכנס בכם ולא לרדת עליכם ולא ללעוג לכם ולא ללגלג עליכם. אני מודאגת מהמשימה המשותפת שלנו, ואני שואלת את עצמי אם אנחנו נוכל ביחד, כמחנה, כקבוצה חזקה, עוצמתית, שעשרות ומאות אלפי אנשים ומיליוני אנשים נושאים אליה עיניים, להציב אלטרנטיבה ערכית ופוליטית למדינת ישראל. האם אנחנו עומדים במשימה הזאת? ושנסתכל על מסכת הזיגזוגים מצד מי שמתיימר להנהיג את המחנה הזה ולעמוד בראשות הממשלה מטעמו, ומצד חבריו, שהולכים אחריו חצי בלית ברירה חצי בהרכנת ראש חצי באיזה מלמול של איזה מרמור, שלא בדיוק מסתדר, אבל לא מרימים את קולם ולא אומרים: עד כאן. לדבר הזה אנחנו לא יכולים לתת יד, כי אז לא נהיה אנחנו ולא נהיה ראויים לאמון של הציבור שאנחנו מבקשים ממנו את האמון. יש רגעים שבהם ההיסטוריה שופטת, וזה רגע כזה. ובעוד 10 או 20 או 30 או 50 שנה נסתכל בראי, ומה נגיד? היינו צריכים קולות? חשבנו שככה ננצח? לא חשבנו שככה נפסיד שוב ושוב ושוב כי עמדנו מול ציבור שלא ידענו להגיד לו אמת? אני באמת קוראת לכם: זה רגע מבחן. אני יודעת שקראנו בעיתונים, כי יש הדלפות, שאתם לא יכולתם או לא ניהלתם את הדיון הסיעתי, אני לא יודעת מה. יש דברים שצריכים להיות מובנים מאליהם. תעמדו כל אחד מכם מול המצפון שלו, מול הפרצוף שניבט אליו במראה, מול הציבור ששלח אותו ותגידו: אנחנו בוחרים בחירה מוסרית. הציבור יעריך את זה הרבה יותר מאשר עוד זיגזוג אסטרטגי, שמעולם לא הביא אותנו לשום מקום מוצלח.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. המסתייג הבא, חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. 20 דקות לרשותך. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, בסוף השבוע האחרון ירדנו רעייתי, שחגגה יום הולדת 60,

יחד עם כל נכדינו וילדינו ובנינו דרומה לאילת. ברוך השם. מזל טוב.

זוגתי היא הסבתא הביולוגית של שמונת נכדיי, ואנחנו מכיתה י' ביחד, ולא זאת הפואנטה. מה שרציתי לומר, שבתחנות בדרך עצרנו בצריף של בן-גוריון, באופן מאוד טבעי. המקום הזה הפך בימינו, לצערי הרב, למקום של הרבה מאוד געגועים, על כל הקלישאות שאתם יכולים לחשוב עליהן, ועל אתוס אחר לגמרי. גברתי, אני בן 61. כמעט נולדתי במקום הזה. אהבתי בו כל שעל אדמה.

אני חניך תנועת נוער. אני עדיין חושב על אותה תקופה שיהודים נטו לקרוא לילדיהם על שם רחובות,

נגיד, רחוב הרצל, שנקרא, כמובן הרצל נקרא על שם רחוב הרצל, או ז'בוטינסקי, שוודאי אם היה מגיע לכאן הוא לא היה מזהה את יורשיו, בלי שום ספק, ממש בלי שום ספק. והם דיברו על קווי מתאר אחרים לגמרי, רחוקים ת"ק פרסה ממה שקורה כאן. אני רוצה להגיד לך, גברתי, שבשנתי ה-61, ואני כמעט יליד הארץ, מעולם לא הרגשתי זרות כזאת וייאוש כזה מן המקום שבו אני חי. כן, גם אני, כמו אחרים, לימדוני בבית הספר שאנחנו אור לגויים, וכל תיאור רע של הגויים שאת מתארת לעצמך. ואני עדיין מאמין שיש לנו את הפוטנציאל הזה, אבל כאשר אני לוקח אחת לאחת

במורשת הרחוקה שלנו, דב חנין היטיב לתאר את המורשת הרחוקה שלנו, על מכניסי האורחים, על אברהם, שהיו לאוהל שלו ארבעה פתחים כדי שיוכלו לבוא אליו מכל הכיוונים, ועל ההיסטוריה של ואהבת את הגר, והגר זה כל אחד, זה אנחנו, ועל ההיסטוריה היותר-קרובה, כשהידפקנו על כל נמלי הבית בכל המקומות ואיש לא קיבל אותנו, ונרדפנו, ובסופו של דבר הגענו אל חוף מבטחים. אחרי נדודים ואחרי גירושים וגלויות הגענו אל המקום הזה, שהוא חוף המבטחים שלנו. ומצופה היה מאיתנו,

אבל קצת, קצת יותר לארג'ים, משום שאנחנו מכירים את המציאות הזאת ממקום ראשון, ואני בא מתוך בית מדרש,

ואימי הורתני שברגע שמישהו מתדפק על דלתך ואומר: נרדף אני, אני קודם כול מכניס אותו ומשקה אותו, ומברר את מעמדו. אני האחרון לטעון שמדינה לא רשאית להגן על גבולותיה.

לכל מדינה יש זכות להגן על גבולותיה ולהכניס אל תוכה את מי שהיא חפצה להכניס. אבל גם ההיסטוריה הרחוקה וגם ההיסטוריה הקרובה וגם העובדה הפשוטה, ריבונו של עולם, שאנחנו חתומים על אמנת האו"ם לענייני פליטים, ואנחנו איננו יודעים אם כל האנשים האלה הם מסיגי גבול, מסתננים או פליטים, וההגדרה ממש לא משנה, כי במציאות כזאת כדאי לתת לאנשים ליהנות מן הספק. אנחנו איננו מבררים את מעמדם, גברתי. אני פשוט רוצה להמחיש כאן,

ב-2017 אושרה בקשת מקלט של פליט אחד מקונגו, ב-2016 אושרו חמש בקשות, ב-2015 אושרו, גברתי, ארבע בקשות. כלומר, בין השנים 2015 ו-2017 אושרו עשר בקשות. הוגשו 9,253 בקשות. אני לא חזק באחוזים, אבל זה כנראה משהו שהוא ברמת הפרומיל, ברור לגמרי, כי הוא לא בתחום האחוזים. מה הסיפור כאן? מדובר ב-40,000 איש, אגב. וצודקת חברתי תמר זנדברג, שאמרה שכנראה בעייתם היותר-קשה היא צבעם.

אני חושב שמדינה שמביאה אל עצמה מהגרי עבודה וזקוקה למהגרי עבודה צריכה גם לשלם מחיר, בסופו של דבר, אם היא לא מסוגלת לעשות את העבודות בעצמה, וחלק מן המחיר הזה, כמו במקומות אחרים, זה אזרוח של יותר אנשים: תחילה מעמד של תושבות ולאחר מכן גם מעמד של אזרוח. השיחה שלכם היא בקול.

זה קצת מפריע. תודה.

הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל מיכל צריכה להקשיב. חבר הכנסת אכרם חסון, חבר הכנסת דודי אמסלם, חברת הכנסת מיכל רוזין,

אני מסבירה לחבר הכנסת אמסלם, אני מבין שחבר הכנסת אמסלם מרגש אותך, אני מבין את זה.

אני דווקא ממליצה להקשיב לחבר הכנסת אילן גילאון. זה מאוד מעניין.

נעלבתי עמוקות, ואני מזמין אותך לדו-קרב אחר כך.

בסדר, חופשי. חבר הכנסת גילאון, תמשיך, בבקשה. ואני תמהתי מדוע בסך הכול 40,000 אנשים, תכנו אותם איך שאתם רוצים, 90% מתוכם מוצאים את פתרונם בדרום תל אביב. ומי הביא אותם לדרום תל אביב? איך הם הגיעו דווקא לשם?

האם זה לא חלק ממדיניות של סכסוך, של הפרד ומשול, של ללכת ולשסות אח באחיו, האנשים הקשים ביותר? מצבה של דרום תל אביב היה קשה כל הזמן. ובאתי לשאול, גברתי, מדוע האנשים האלה שנמצאים כאן עד בירור מעמדם, ולא מעבר לזה, עד בירור מעמדם, לא יוכלו לעבוד בחקלאות?

אנחנו לא מצליחים לנהל פה נאום בשקט. גברתי היושבת-ראש, אני מקבל את ההערה. תודה רבה. מדוע, גברתי, הם לא יוכלו לעבוד בחקלאות? אז מה אם איזו חברה ליבוא כוח אדם של סרסרות עובדים מן המזרח הרחוק לא תרוויח בדיוק מה שצריך, או תרוויח פחות 40,000? והייתה תשובה מעניינת,

ואת חייבת לשמוע אותה. אני חושבת שאני היחידה שמקשיבה לך. אמרתי: מדוע הם לא יכולים לעבוד בחקלאות,

עד בירור מעמדם? אמרו לי: אתה לא מבין, הם גבוהים, האפריקנים. התאילנדים הם יותר נמוכים והם מתאימים לתוך החממות. זאת הייתה התשובה.

ריכוז האוכלוסייה הזאת במקום שמגיעה לו איכות חיים מצוינת וטובה, וליבי עם אנשי דרום תל אביב, כי אני מבין את זה, ומגיע להם ביטחון ובטיחות ומקום חופשי, וכאשר אנחנו מדברים על עניי עירך קודמים, זה נכון. אבל כאשר אתה לפעמים נאלץ לקבל גם עניי עיר אחרת, כמו במציאות הנוכחית, בגלל ההיסטוריה הרחוקה והקרובה, ואמנת האו"ם, וכל הדברים שאנחנו מבקשים להיות, ולהיות טיפה יותר לארג', כי אנשים שנרדפו כמונו, בתוך חוק השבות שלהם הם צריכים למצוא לעצמם עוד כמה "קניפלים", כמה נישות קטנות,

לא יקרה שום אסון, לא תהיה שום בעיה דמוגרפית. לעולם כאשר עניי עירך קודמים ואתה צריך לארח עניי עיר אחרת, אינך מארח אותם באותו מקום, אתה מוצא מקומות אחרים, אתה מפזר, אתה הולך למדיניות שהיא מדיניות מושכלת, ולאט-לאט כל אחד ימצא את מעמדו. נאמר כאן, ונאמר בצדק: אנחנו שולחים חלק מהאנשים האלה, ואין לנו לדעת מי, אל מותם, אל הפסקת חייהם. ואני, מה לעשות, אני בא מבית מדרש שהוא עיוור לגמרי לצבע,

לנטייה מינית, שופט אנשים רק על פי מעשיהם. אין להם שום זכויות לפני שאני שופט אותם על פי מעשיהם.

הדבר הזה מתווסף לאיזושהי תחושה מאוד קשה שמעולם לא היינו כל כך רחוקים מקווי המתאר שלנו בכל התחומים. אבל זה כאילו כדי לארוז במארז חגיגי יותר את התפיסה הלאומנית, השוביניסטית, הגזענית שלנו, שלוקחת אנשים ומשתמשת בהם כקרדום למטרה אחת: להנציח את עצמנו, כי עכשיו אני בטוח שהם כבר לא מאמינים אפילו שאלוהים לשלטון בחרתנו. אפילו זה לא. ולכן, כל אמצעי של הפחדה והפרדה, ככל הניתן ישתמשו בו כדי להגיע לתוצאת השלטון. אפשר ככה להוליך אנשים בכחש כל הזמן. חברים.

חברים, באמת, זה מגיע עד לכאן. עוד לא הגעתי אליכם, יואל. אתה שם, בבקשה.

יש לי עוד זמן. אני רוצה להמחיש לך בדוגמה אחרת איך הנהגת המדינה הזאת לוקחת את הנכס העיקרי והכי חשוב שהיה לציונות אי פעם, זה הרב-תרבותיות, ואין נכס יותר חשוב מזה, כי אם היינו לוקחים את כל הטעמים והריחות והצלילים והתבלינים מכל המקומות היינו מייצרים כאן תרבות מדהימה, איך כאן במזיד אנשים משתמשים ברב-תרבותיות, בזהותנות, כקרדום לנגח את המעמד. והמעמד הזה זה ילדי ה-SMA האלה, שלא מוצאים את פתרונם. מה המשמעות של חברה שילדי ה-SMA ודושן, ואני מביא אותם בתור דוגמה, כי בקליפת אגוז הם הדוגמה לחברה הזאת, החברה לא מצילה את חייהם? בנסיבות אחרות היינו מוכנים לפוצץ הרבה הרבה יותר כסף, ואני יכול להראות דוגמאות שמובילות אותנו בדיוק לאותה תקופה של פרות הבשן שהנביא מדבר עליה. כמה סיאוב. החברה הזאת מורכבת מאותם נכים, שכבר נלחמים, נאבקים, אני בכלל לא מבין מה הקשר של המילה מאבק לאנשים כאלה, במהלך של שנה שלמה ויותר מזה. מה המשמעות של חברה בכלל אם כל אחד צריך להביא את הפקלאה שלו לבד, ומי שמסוגל לחטוף ולגנוב, הוא עושה את הדבר הזה? איזו משמעות יש? לא אור לגויים, לא כל שכן שום דבר. יש כאן ריקבון מובנה בכל התחומים, באחריות, בזהותנות ובדבר אחד שאנחנו מוצאים אותו יותר מכל דבר אחר: הישרדות. העידן הצרפתי. Le temp francais.

מכל הדברים שהצרפתים המציאו, חבר הכנסת אמסלם, בחרתם בחוק אחד, זה החוק של אי-הפללת ראש ממשלה. ובכן, לידיעתך, הצרפתים המציאו עוד כמה דברים. אני יכול למנות כאן שעה ארוכה את כל הדברים שהם המציאו. למשל רוסו דיבר על הבושה בתור בת לווייתה של היכולת להבחין בין טוב לרע, והוא אמר שבמקום שאין בושה אין יכולת להבחין בין טוב לרע. וולטר, הוא דיבר על זה שהוא מוכן להרוג את עצמו כדי שאדוני יוכל לומר את דעתו, אף שהוא לא מסכים לשום מילה שלו.

במדיניות של עריצות רוב ואצבע בעין מתמידה. אתם רוצים לקבוע.

כי אתם יכולים, כי אתם הרוב, התכונה האינפנטילית הזאת שאומרת: אני קובע, כי זה הבית שלי, כי זה המקום שלי.

והצרפתים גם דיברו, דקארט אמר: אני חושב משמע אני קיים. ואתם חושבים רק על דבר אחד, רק על עצמכם ואיך אתם שורדים, מלמטה ועד למעלה, כאיש אחד, ומכסים על הכול, לא משנה כלום. אני יכול לתת אלף ואחת דוגמאות. בסופו של דבר טראמפ, שלפני שבוע הכיר בבירת ישראל, אלוהים אדירים, אתה הרגשת איזשהו שינוי חוץ מהמהומות שיש במזרח העיר ובמקומות נוספים מאז שטראמפ הכיר בבירת ישראל? הוא יקדם את זה מהר כמו שהוא קידם את החומה עם מקסיקו,

אולי פחות מהר מהדבר הזה. אבל הוא אמר, מה אכפת לו? הלך הזרזיר אצל העורב, ביבי אל טראמפ, וכל אחד משמן את השני, כל אחד עושה קומבינה עם השני, מוסר הרמות להנחתה: זה מחזק אותו על ה-base שלו עם האוונגליסטים, זה מחזק אותו על ה-base שלו עם המתנחלים. כל אחד יוצא גיבור וחזק, והייתי אומר שכעומק החקירה עומק הידידות הזאת של שני מנהיגים כושלים, מסובכים בחקירות שניהם. לרוע מזלם של האמריקנים, אני לא יודע איך הם עשו את זה לעצמם, אולי בגלל השתתפות מועטה מדי בבחירות.

שהטעות הזאת לא תחזור בעתיד. הוא גם מנהיג העולם, איש אמיץ מאוד, שבא לשרוף את ירושלים. אם אתה כזה גיבור, תצא מול אסד, תעמוד מול פוטין, תהיה גבר. אל תצפה לי שמונה שעות בלילה בטלוויזיה, ואחרי זה תצייץ שעתיים, ואחר כך לך תדע מה אתה עושה עוד, משחק עם ברווזים באמבטיה. זה מנהיג העולם.

אז לכן, מצא מין את מינו. אני לא יכול לומר אחרת חוץ משמשון ויובב,

ובכל הסוגיות ובכל הנושאים ובכל דבר שאנחנו כאן נוגעים, אנחנו רחוקים ת"ק פרסה מקווי המתאר שלנו. ואני שואל את עצמי,

את השאלה איך הגענו עד לכאן. היום היינו עם הסיפור של קצבת הנכות. קצבת הנכות מתגלגלת כבר שנה, מאז שעבר חוק להשוואת קצבת הנכות לשכר המינימום ועד היום, בכל התעתועים שיכולים להיות, לרבות גיוס פרופסורים, כל אחד הביא את הפרופסור שלו, כדי שיסבכו את החיים עוד יותר, מין שיטה כזאת שככל שאתה מסבך יותר, אנשים פחות מבינים על מה מדובר. והרי אנחנו דיברנו רק על דבר אחד: לשלם פיצוי על כך, בסדר, עיסאווי, תודה. אני מחזיר לך עוד מעט, אל תדאג. אתה עולה אחריי. הוא אמר לי משהו שאני אשמור על זכויות נוצרים. תכף תספר לנו, כשתעלה.

אתה תצטט את מי שהביא לך. דיברנו על דבר פשוט, לא במדיניות הקבועה של הממשלה להכפיל בשתיים ולחלק ברגליים, ולגרום לכל האנשים לא להבין, ונתתי לך הנחה פה ומגבת שם וכל מיני דברים כאלה, דיברנו על קצבת הנכות שנשחקה כתוצאה ממעשה של שר אוצר אחד, ב-2003, אתה זוכר, חבר הכנסת אמסלם? קראו לו בנימין נתניהו, והוא הצמיד את קצבת הנכים למדד יוקר המחיה ולא לשכר המינימום ולא לשכר הממוצע במשק, למדד יוקר המחיה, ששחק אותה עד כדי כך שהיא לא קצבה של קיום בכבוד, היא איננה קצבת קיום בכלל. היא 2,342 שקלים. אבל הכול, גם השכר של העובדים במשק.

אתה מוכן שאנחנו נעשה את הטבלאות האלה?

כי אני יודע על מה אני מדבר,

כל המשק, כל השכר של העובדים צמוד, הקצבאות נשחקו למרות הבטחה של שר האוצר לעשות את זה לשנתיים בלבד ולהחזיר אותו. לא חשוב, נו. אז על מה אנחנו מדברים פה? אז לכל הפחות רצינו להחזיר את זה. עכשיו, בואו נדבר כפשוטו של הדבר. אני מוטרד יותר, אתה יודע ממה? ממפלס החרדה. אני חושב שאם פעם היה מעמד פועלים, היום יש מעמד חרדתי. אנשים, יש להם חרדה על הקיום הבסיסי שלהם. וקו העוני, אני לא צריך להגיד לך, עובר ב-3,170 שקלים במדינת ישראל, שזה כלום. אז זה בסדר שמוזילים פה את הטואלטיקה, אני לא אומר שלא, אני בעד זה ולא מזלזל. אבל אני מעדיף שאדם, תהיה לו באופן עצמאי אפשרות ללכת ולרכוש, והאנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אין להם בכלל כושר רכישה. אבל זה בתור דוגמה, והיא קשורה,

בקליפת אגוז, דבר קשור בדבר: המסתננים, והנכים, וכימיקלים חיפה, ונגב קרמיקה, וגבעת עמל. וגם יש כאלה שחושבים, חבר הכנסת אמסלם, שכנראה לוטשים שם עיניים על דרום תל אביב כדי ללכת לעוד עסקה נדל"נית מאוד מאוד גדולה,

שלא יקרה מה שקרה ברמת אביב ג' ובתל כביר ובכל המקומות האלה, שאנשים מועפים מעל פני מפת השולחן כאילו היו פירורים, כאילו כלום, אותה יד ענקים זדונה ובוטחת שמה לאל גם את אלה גם את אלה גם את אלה, כי אין להם זמן, גברתי. אין להם זמן לאנשים.

אם אני לוקח את כל הדברים האלה ובמה אנחנו עוסקים בימים כאלה, כמו בחוק ההמלצות, והמרכולים, והג'ובים, וכל הקטעים הפרסונליים, ריבונו של עולם, תסתכלו מי מושל. ואז אני חוזר לצריף של בן-גוריון. אני מנסה לסרטט לעצמי בדמיון מה, אתה יודע מה, לא לבן-גוריון,

לתקופה אחרת לגמרי, כשמנהיגים ידעו שהם פחות חשובים מהעבודה שהם צריכים לבצע, שהעבודה והמשימה שהם צריכים לבצע יותר חשובה מאשר המעמד שלהם. ואין לי הוכחה אחת בכל מה שמתרחש היום בתוך הממשלה כולה לאדם אחד כזה. היום זה מותרות.

באמת נותרה לי עוד דקה, ואני אומר לך מה התכונות שצריכות להיות למנהיג, לפני שאני בכלל שואל אותו אם הוא מאמין בשתי מדינות או מדינה, כי אם הוא לא עומד באלה, זה ממש לא משנה לי. התכונה הראשונה, חבר הכנסת אמסלם, זה לדעת להפעיל כרטיס אשראי. יש מנהיגים דגולים שלא יודעים להפעיל כרטיס אשראי ושוכחים תמיד את הארנק באוטו, וזה אומר משהו על אישיותם. התכונה השנייה, גברתי, זו יכולת לבכות ולדמוע בלי בצל בכיס. יש גם מנהיגים כאלה. זה לא יכול להיות. התכונה השלישית, שלבן אדם יש דעות. קורה לפעמים,

יש לו דעות, והוא לא תמיד מקבל את הדעות של הקיר שהוא עומד מאחוריו כשהוא מצטלם בטלוויזיה, כשהוא בכותל יש לו דעות של כותל, כשהוא בזה יש לו דעות, גם זה דבר מאוד מאוד חשוב. התכונה הרביעית היא הנגישות. נגישות זאת תכונת אופי בראש ובראשונה, ורק לאחר מכן תפיסת עולם, אני מסיים. 16 שניות, לקטנים ולגדולים כי אתה מלצר ציבורי ואתה צריך לדעת לשרת. אבל התכונה הכי חשובה, שאין ממנה מילימטר אחד ואין ממנה גרם אחד, זה היכולת שלך לראות בבני אדם מטרות ולא אמצעים ולא להיות אינסטרומנטלי. זה לא קיים היום.

תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. המסתייג הבא, חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. 20 דקות לרשותך, בבקשה. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת אמסלם, אתה עובד שעות נוספות. אני מרחם עליך. גברתי היושבת-ראש, אני לא רואה כאן שרים, אבל אני מניח שהם שומעים אותנו. חברים, הקשבתי לרוב החברים שקדמו לי בנאומים, החל בחברנו דב חנין עד לידידי אילן גילאון. בעצם כל הדברים שנאמרו סיכמו והתייחסו לכל הסוגיה מכל כיוון אפשרי. אני, למען האמת, לא מתבייש, בעצם אני מתבייש, מהקואליציה.

היא מובילה אותנו? הקו האדום נחצה מזמן. ברגע שהבושה לא קיימת אז הכול אפשרי. אבל לא פחות, חברים, אני באמת מתבייש מהאופוזיציה, מראשי האופוזיציה, ממפלגת המחנה הציוני ומראש המחנה הציוני אבי גבאי, שמיישר את חברי מפלגתו, אולי תתעסק בעצמך? אולי תתעסק בעצמך? כואב לך. כואב לך.

כואב לך. כואב לך. אני מתבייש בשותפות איתכם. תתמודד מול מי שאתה צריך להתמודד איתו. אני מתבייש שהמצפן שלך לא מדויק. השר לשעבר, יושב-ראש מפלגת המחנה הציוני,

מיישר את חברי מפלגתו לתמוך בחוק לגרש מבקשי מקלט. הוא החליט להיות ליכודניק. אבל אני שואל את עצמי: אם אני מנסה לשחזר את המסע של יושב-ראש המחנה הציוני, החל בהשתלחות בחברי זוהיר בהלול, אתה צריך להתבייש שאתה מתעסק באופוזיציה במקום בקואליציה שמביאה את החוק הזה. כואב לך. כואב לך.

אתה לא מתבייש? אני מתאר לעצמי. אתה יודע מה, עיסאווי, מאה אחוז. כואב לך שאומרים את האמת. אנחנו במחנה הציוני נזכור שבמקום להתעסק בקואליציה, אני זוכר טוב, אתה מתעסק באופוזיציה. תתבייש. אתה גם, עצם האמירה שלך, תתבייש.

הבוחרים שלך רוצים שתטפל בקואליציה. אתה צריך לעבור מקום. תתבייש. המסע של היושב-ראש אבי גבאי החל בהשתלחות בזוהיר בהלול, דרך ירושלים המאוחדת, דרך פינוי ההתנחלויות, כל הדרך. אבל אני רוצה להזכיר לכם משהו,

אני רוצה להזכיר לכם משהו ולתת לכם עצה. חבר הכנסת חסון, האמת כואבת, האמת כואבת, האמת כואבת, האמת כואבת,

אתה המצפן שלנו? אתה רחוק מלהיות המצפן שלי, תאמין לי. לא מעניין אותי מה אתה חושב. אז אל תקשיב. תוכל לצאת.

מקום לטפל בקואליציה שהביאה את החוק הזה, אתה מטפל באופוזיציה. יפה, הבנתי. בסדר גמור. עיסאווי, נחיה ונראה. אני אגיד לך, נחיה ונראה. תקשיב אבל. היה מלך חשמונאי ושמו אלכסנדר ינאי. תשמע טוב.

היה מלך, שמעת עליו? לפני הספירה. מה היה אומר לאשתו? ממי לפחד, היה אומר, אתה רואה, בוז'י, מפרושים. תקשיב, תלמד. אלכסנדר ינאי היה אומר לאשתו: תפחדי מפרושים, אדוני, הוא מפריע לי. אדוני, תוסיף לעיסאווי חמש דקות. אלכסנדר ינאי, מה היה אומר לאשתו? תפחדי מפרושים ומצדוקים, עיסאווי, אתה מרגיז אותי.

אדוני, הוא מפריע לי. שיקשיב. אני אגיד את זה. תוסיף לו 20 דקות. לא, לא, לא.

אבל תלו אותך. בדרום תל אביב, חבריי, אני פונה עליכם, בדרום תל אביב יש שכונת התקווה, יש שפירא, יש נווה שאנן, יש כפר שלם. לפני שבאו הפליטים ומהגרי העבודה, לפני שבאו, איך היה מצבכם? עיסאווי, עכשיו גם זוהיר פה. זוהיר מסכן, זוהיר סובל. אבל תירגע, יגיע תורך עכשיו. חברי, ידידי, בני בגין, אני מבקש שתשב, כי יש לי כמה מילים לפנות לכבודו. אני אזכיר לכם: לידידי בני בגין היה אבא, שמו מנחם בגין.

לא פונה אליי? אה, אני מודה שהיה לי אבא. שמו מנחם בגין. הוא היה ראש ממשלת, בשביל זה הוא הושיב אותי, להגיד לי שיש לי אבא. ארבעה שבועות אחרי שעלה לשלטון

ספינה שעליה, תקשיב, השר אקוניס, ליכוד חדש, בוא תשב ותלמד מהמקורות, ליכודניק חדש. בוא, בוא. אענה לו בחצי משפט,

אל תחנך אותנו על מנחם בגין.

ליכודניק שבנוי על שנאה, ליכודניק שבנוי על פחד. שב, שב, אתה, השר. אני פונה עכשיו לחבר הכנסת בגין. ארבע שבועות אחרי שאביך עלה לשלטון הייתה אונייה שהיו בה וייטנאמים שתעו בים. תגיד לי אם אני טועה, חבר הכנסת בני. אתה לא טועה. הייתה אונייה שהיו עליה 180 אסירים פליטים וייטנאמים. מנחם בגין, מנחם בגין, תקשיב, ליכודניק מנותק, תקשיב, מנחם בגין קלט אותם ואזרח אותם, כי זה הזכיר לו, זה היה 180 איש,

180 איש, והמשיך לאחר מכן לקלוט וייטנאמים ולאזרח אותם, כי נזכר,

כי נזכר, מה אתה רוצה? כי נזכר במה שהוא ראה ובני עמו עברו. תגיד, למה באיחוד האירופי לא קולטים אותם? למה, אני אוכל להשיב? לא עכשיו. אחרי שהוא יסיים אני אתן לך לענות לו. בקריאת ביניים, זה יהיה קל. קריאת ביניים אתה יכול לעשות מהמקום. עכשיו, הליכוד של היום, המנותק, המנותק והאדיש לסבל, החי על הפחדים,

פחדים מאיראן, פחד מערבים, פחד מהצבע השונה כל הפחדים המדומיינים האלה, שיש להם כותרת: גזעניים. אתם היום ליכוד מפחיד, שחי על מצוקתם של אחרים.

זה מה שאתם. וכפי שאמרתי, יש שכונות בדרום תל אביב היום,

שפירא, שכונת התקווה, כפר שלם, נווה שאנן, לפני שהיו פליטים כאן, איך חייהם היו? למה לא דאגתם להם? הרי אתם בשלטון מ-1977, אז למה לא דאגתם להם? ועכשיו אתם מוצאים אליבי, אליבי, למצוקתם, בשם הפליטים. אתם לא מתביישים? הם לא פליטים, הם מהגרי עבודה.

אתם חושבים שתושבי דרום תל אביב יקנו את הסיפורים ואת השקרים שלכם? אתם חבורת שקרנים חסרי בושה, מנצלים את מצוקתם של אחרים בשביל עוד כמה קולות,

כי אתם ניזונים מזה. אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? כשאתם באים ומדברים כאן על זכויות אזרח, אתם יודעים מה זה זכויות אזרח? אתה יודע.

מי שמביא את החוק הזה יודע מה זה זכויות אזרח, ליכוד מנותק, ליכוד אדיש?

אתה והמפלגה שלך חיים מהסתה ומפחד. ממש לא.

זה ברור, שקוף. לזה אני מתכוון. עיסאווי, אני משוחרר? אתה, אדוני, חופשי. תנהג איך שבא לך. כשאני אומר: ליכוד של פעם וליכוד של היום, לפחות דיברנו על חמלה. היום החמלה לא קיימת, לא שומעים אותה. אתם היום מביאים לנו אנשים, אוי, אוי, אללה הוא אכבר, אללה הוא אכבר. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם, חברים, ובזה אני משחרר אתכם, היום קראתי בהארץ שראש הממשלה נתניהו, בישיבתו עם שרי החוץ מהאיחוד האירופי, אומר להם, תקשיב מה הוא אומר להם, ראש הממשלה, היום בבריסל, אומר להם: תפסיקו לפנק את הפלסטינים. אני קראתי את הכותרת,

מה זה "תפסיקו לפנק"?

איך זה קוראים לזה, לפרשנות של "פינוק" מה זה פינוק. פינוק, חיי מותרות, פינוק זה לענג. פינוק, כאילו האירופים נותנים לפלסטינים חיי מותרות. חיי מותרות.

אבל זה לא מגיע לאזרחים,

עם מיואש, בלי זכויות אדם, שמקבל תמיכה מהאיחוד האירופי בשביל הקיום היומיומי, מה הם עושים איתו? ראש הממשלה אומר להם: תפסיקו לפנק את הפלסטינים. צריך לפנק את הפלסטינים, לפי גישתי, ביותר מחסומים, פינוק מחסום,

פינוק הריסת בתים, פינוק רדיפות. הורסים את הבתים של אלו שעושים טרור. תאמין לי, ההיגיון אצלכם משתנה בצורה בלתי נתפסת, בלתי נתפסת,

אני לא רוצה להאריך. אני אומר לכם, אתם לא מרפים. אתם לא מרפים. מאז שאני בכנסת, מי שעובר על החוק במדינה, שנה חמישית שלי בכנסת, אתם עושים בחוק הזה.

כי החוק הזה שווה לכם אלקטורלית.

החוק הזה מייצג אתכם, ומייצג את ההסתה והפחד ושנאת האחר. הפחד, דרום תל אביב, דרום תל אביב, דרום תל אביב. זה לא

מערכה ראשונה, מערכה שנייה, ומערכה שלישית מגיעה עכשיו. תראו למה החוק הזה גרם לכם, גרם לכם לאבד את הערכים שלכם. כשאתם מדברים על ערכים, וכשאתם מזכירים יהדות, שהיא ערכים, דת זה ערכים, יהדות זה ערכים. העיוורון והשנאה לאחר, בחלק מהמקרים בגלל צבע עורו, אתם מאבדים את הערכים, ממש לא. עובדה שיש לנו כהי עור,

תראו איזה נזק עצמי אתם גורמים, לעצמכם. תראו איזה נזק עצמי אתם גורמים, לעצמכם.

נכון שאני חש שאנחנו לפני אווירת בחירות. לפי המתכון איך הדברים מתנהלים כאן, אנחנו במתכון של אווירת בחירות, ואווירת הבחירות מחייבת ליצור אייטמים שייטיבו וייצבו אותי, אם זה שר הביטחון, שמוצא לו שק חבטות של הערבים בוואדי עארה, אם זה הליכוד, סליחה, התפרעות.

איזה שטויות אתה מדבר. בחוקים הלא-מוסריים, הלא-דמוקרטיים, הבלתי-אנושיים,

בפורעי הסדר?

ובשם אווירת הבחירות, כדי לשחק אותה מול הבוחרים שלנו, אנחנו חייבים ליצור את מה שאנחנו טובים בו. איך אנחנו נעשה את זה? ניצור אווירת פחד. אנחנו נציל אתכם. אם אנחנו נהיה בשלטון, הלך עלינו, הלך עלינו. המתכון שהיה הוא מה שיהיה. ועכשיו אתם מעלים בסדר-היום שלכם, הוא סדר-יום של הסתה ופחד וסדר-יום פרסונלי,

איך לשמר את עצמי, איך לשמור על קיומי ואיך להמשיך בהישרדות שלי. זו המתכונת. לשם כך אומרים: אנחנו לקראת אווירת בחירות. אפילו כחלון היום, שר האוצר, מסיבת העיתונאים שלו היא כלכלת בחירות. כלכלת בחירות. אנחנו רואים את זה מכל כיוון: ליברמן עם שק החבטות, אתם עם ההסתה והפחד, וכולנו עם הכיוון של לתת כסף, הנחות,

נחסוך לעצמנו את כל הטרחה ואת כל המאמץ, וכמו גברים, קואליציה מפוררת, קואליציה שאין לה הצדקה והמשך קיום, נגיד: חברים, אנחנו לא מצליחים למשול, נכשלנו, אין לנו דרך, איבדנו את הצפון, וכל פינה שאנחנו נמצאים בה וכל רגל שאנחנו דורכים בה הופכת להיות מושחתת, אז בואו נלך לבחירות מוסכמות. חברים, אני מסיים, ואומר לכם, ואני קורא למצפון שלכם, אני מתאר לעצמי שאצלכם זה חזק ומדבר: החוק הזה הוא לא דמוקרטי, לא מוסרי, חוק גזעני, ואין לו מקום במדינת ישראל.

חבר הכנסת זאב בנימין, אתה רוצה?

חברת הכנסת מיכל רוזין, עד 20 דקות. לא חייבת. בבקשה. סגן יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות הכנסת והשר הוציא את האוזניות לכבודך.

לספר לכם שהחלטתי לחזור היום, אופיר, הוצאת את האוזניות כדי להקשיב לי. זה בעיות קשב וריכוז פה. ברגע שהוא לא מקשיב, הוא צריך לדבר. השר אקוניס, הוצאת את האוזניות כדי להקשיב לי, לא כדי לנאום. בידיים נקיות, אני רוצה לחזור לנאום שנאמתי פה ב-9 בדצמבר 2013, 9 בדצמבר 2013. כשאני קוראת את הנאום הזה, וזה הנאום שאני אקרא לפניכם היום, תראו כמה מצעד האיוולת ממשיך להתקיים, שום דבר לא משתנה. תפיסת העולם של הקואליציה והממשלה, האופן שבו הם פותרים בעיות, האופן שבו הם לא פותרים בעיות, האופן שבו הם ממשיכים לעסוק באופן כל כך מוטעה בנושא של מבקשי המקלט, כאילו כלום לא השתנה, וזה פשוט מדהים. אז גם היום, כמו אז, אני רוצה לדבר על עובדות ולנסות להפריך את מצעד השקרים של הממשלה הקודמת, וזאת. אני רוצה לפרט שקר-שקר את כל השקרים שהממשלה משקרת ומספרת לציבור ולהסביר את העובדות לאשורן. אחר כך אפשר להתווכח אידיאולוגית מה הפתרון, מה נכון, אבל קודם כל, העובדות. השקר הראשון והגדול מכולם, שאנחנו שומעים פעם חמישית היום, ונאמר לנו בכל הצעת חוק הסתננות שהגיעה לכאן, אלה שבוטלו על ידי בית המשפט העליון ואלה שממשיכות להגיע אלינו כי הממשלה פתאום גילתה שיש דרך אחרת לטפל בסוגיה, אבל בעצם זה אותו טיפול ואותה דרך, השקר הראשון הוא שהחוק עומד לפתור את המצוקה בדרום תל אביב. זה השקר הגדול מכולם. מאוד מאוד קל להפריך את השקר הזה.

כי אז חיו בישראל כ-53,000 מבקשי מקלט. היום יש כ-45,000 מבקשי מקלט, מאריתריאה וסודאן, ורק בשנה האחרונה נכנסו והגישו בקשות מקלט כ-16,000 אוקראינים וגיאורגים, שכמובן החוק הזה לא חל עליהם, הם נכנסו דרך שדה התעופה, הם הגישו בקשת מקלט, והם מוגנים. אתם יודעים למה עוד הם מוגנים? בגלל הצבע שלהם, המוצא שלהם.

דרך אגב, סביר להניח, יכולים לחזור לארצות שלהם, להבדיל מהאריתריאים והסודאנים, ובוודאי מ-2,000 דארפורים, אבל הם כמובן יחיו פה, ויעבדו פה, אף אחד לא יחפש אותם, אף אחד לא יקים להם מתקן חולות ב-0.5 מיליארד שקלים ובעלות כוללת של מיליארד שקלים, שזה פשוט כסף עצום שנזרק, פשוט נזרק, חסר תוחלת, חסר היגיון, ופשוט לא ייאמן איך הציבור לא בא לממשלה ואומר: תחזירו את מיליארד השקלים האלה שבזבזתם. באתם וציירתם לנו שחולות, מתקן חולות, זה הפתרון, זה מה שיוציא את מבקשי המקלט מהארץ. 0.5 מיליארד שקלים עלה להקים את המתקן, מיליארד שקלים להחזיק את מבקשי המקלט, והיום הבנתם כמובן שטעיתם, וכמובן, זה היה זריקת כסף לשווא. אז באותו כלא חולות שהמדינה הקימה, 3,000 מקומות. העבירו אליו כ-3,300. בסהרונים בתפוסה מלאה נכנסים רק 2,000. מה אומר החוק החדש של ארדן, החוק הזה שאתם עומדים להצביע עליו? הוא אומר שלא יהיה יותר מתקן חולות, אבל כל מבקש מקלט שלא יסכים לעזוב, או שלא יצליחו להעזיב אותו, יושיבו אותו בכלא סהרונים. כמו שאני אומרת: שקר. יש מקום רק ל-2,000, וגם זה כמובן להושיב אנשים בכלא על לא עוול בכפם ועל כך שהם לא יכולים לחזור למולדת שלהם. אז נשארנו באמת עם כ-40,000 מבקשי מקלט בתל אביב, שכמו שאמרו פה קודמיי, הגיעו לכאן והועברו או לתחנה מרכזית באר שבע או לתחנה מרכזית תל אביב. מה עשו כשהקימו את מרכז חולות? הדבר הראשון שעשו, הלכו והביאו את אותם עובדים מבתי המלון באילת, אותם עובדים שכל כך נדרשים, לניקיון, לחדרנות, לבישול, לשטיפת כלים, אותם לקחו והביאו לחולות. אותם אלה שגרו בצורה מסודרת במגורי עובדים, אותם הביאו. אלה שהיו זמן רב יותר בארץ, ידעו עברית, השתלבו בעבודה, אותם לקחו לחולות. כל הגלגול הזה, של להכניס אותם לחולות, ולהוציא אותם, וכמובן אז הם חסרי עבודה, חסרי דיור, חסרי פרנסה, אותם אנשים חוזרים לרחובות, חוזרים לתל אביב. מכיוון שגם אסרו עליהם לחזור לתל אביב או לאילת, הם עברו לגור בכל מיני יישובים בארץ, ושם היו צריכים להתמודד שוב עם פרנסה ומחיה. אותם עובדים שכל כך נדרשים במשק, בניקיון, בסיעוד, במסעדנות, במלונות, כל העובדים האלה שיכולנו גם שהם יעבדו בתעשייה, ויעבדו גם בחקלאות, ויעבדו גם בבניין, אנחנו כמובן מנסים שוב ושוב לגרום להם לא לעבוד. אנשים שהם חסרי פרנסה מוצאים את עצמם ללא דיור, מוצאים את עצמם גרים ברחוב. אנשים שחיים ברחוב, אין להם מה להפסיד. אנשים שחיים ברחוב ואין להם מה להפסיד הם אנשים שמגיעים לפשעי הישרדות. השר אקוניס, אני רואה אותך מנענע בראש, ואנחנו לא מתווכחים על אידיאולוגיה ותפיסת עולם מה קורה עם האנשים. אני אומרת דבר אחד ברור: בוא תבדוק. מה-53,000 בדקת אך ורק 5,000, ועם העובדות אי-אפשר להתווכח. אתה יכול עד מחר להתווכח עם האידיאולוגיה.

כאשר בדקת רק 5,000 בקשות מקלט, ולסלק אותם מייד,

אז בוא תבדוק מדוע הממשלה שלך, שהיא כבר פעם שנייה, ממשלה שנייה שאתה חבר בה, שב ותבדוק את כל בקשות המקלט. את מגינה על פורעי חוק.

אתה לא עונה על דבר מאוד פשוט, צעקת את זה מולי, צעקת את זה מולי גם כשהקמתם את חולות, ואמרתם.

עכשיו אתם סוגרים את חולות, ועכשיו אתם רוצים לעשות את ההסכם עם רואנדה. רואנדה, אנחנו יודעים מה קרה לאנשים שהגיעו לרואנדה ואוגנדה ואתיופיה שלא היה להם מעמד והם סולקו משם, או ישבו בכלא. הם סולקו בחזרה לארצות שבהם הרגו אותם, או רצחו אותם, או הושיבו אותם בכלא. אז אנחנו יודעים את כל השיטות האלה, שיטות הישראבלוף, במקום לעשות דבר מאוד פשוט. יש פה 40,000 שצריך לבדוק את בקשות המקלט שלהם. צריך לבדוק מיהו מבקש מקלט ולתת לו מעמד פליט ומיהו מהגר עבודה ויכול לחזור לארצו. תעשו את הדבר המאוד-פשוט הזה ואז יכול להיות שאתה תצא צודק. אבל מכיוון שאתה לא בודק, ויש סיבה שאתם לא בודקים, ואני יודעת מה הסיבה, רק עכשיו עומדת על שולחנו של ראש הממשלה החלטה לקבל את בקשות המקלט של 2,000 דארפורים, מכיוון שהוא לא יכול לברוח מכך שדארפורים לא יכולים לחזור לארצותיהם, כי מתבצע שם רצח עם וטבח. הוא יצטרך לקבל את ה-2,000 האלה. אז תבדקו את בקשות המקלט. לא לחינם לא בדקתם אותם, ואתם יכולים להגיד לנו עד מחר שאנחנו מגינים על פורעי חוק, ואנחנו הכול. תבדקו את בקשות המקלט, תביאו את העובדות. אתם ממשיכים לשקר לתושבי דרום תל אביב, להביא להם חקיקות שמבוטלות, להביא להם חקיקות שלא מביאות פתרון. ראה חולות, שעכשיו אתם מבטלים, ובעצם גם הסכם עם רואנדה אין. התחייבתם שיש הסכם עם רואנדה. שרת החוץ של רואנדה אמרה שאין הסכם כזה. שום דבר עדיין לא נחתם, בוודאי לא שלא מרצון. זה כמובן שקר. השקר השלישי והברור-מאליו זה השקר שהם לא פליטים, הם מהגרי עבודה. ומובן שאתם לא בודקים, לא מי נמצא ברחובות תל אביב, אם יש להם בקשת מקלט, ואם הם מבקשי מקלט. אתם בודקים אך ורק את ה-2,000 ששהו בסהרונים ואת ה-3,000 ששהו בחולות, מכיוון שבית המשפט העליון חייב אתכם. חוקקתם חוק להסתננות שקבע שאתם מחויבים, את מי שאתם כולאים, לבדוק את בקשות המקלט שלהם. מיותר לציין שאת רוב בקשות המקלט כמובן לא קיבלתם, מכיוון שאריתריאה היא מדינה נהדרת, לא נמצא שם דיקטטור, לא לוקחים אנשים לצבא ל-30 שנה, לא אונסים אותם ומענים אותם, והעולם לא הכיר ב-70%, 80% מהאריתריאים, באירופה ובארצות הברית,

80% מהאריתריאים הוכרו כמבקשי מקלט וכפליטים.

רק מדינת ישראל, שמוכרת נשק לאריתריאה, ורוצה קשרים עם שליט רודן אכזר,

לא מסכימה להכיר, כי היא מפחדת מהיחסים עם אריתריאה. אנחנו צריכים להתבייש בכך.

לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה, התביישנו וגינינו עמים שהסכימו בשקט או בהסכמה לשתף פעולה עם מי שרדפו יהודים, עם מי שרצחו יהודים, ואנחנו מסכימים לשתף פעולה עם מי שרודפים בני אדם. אנחנו מסכימים לשתף פעולה, אנחנו מסכימים למכור נשק, אנחנו מסכימים לאמן אותם, אנחנו מסכימים לעשות הרבה מאוד דברים שלא ראויים להיעשות בשביל בצע כסף. ההיסטוריה תשפוט אותנו על בצע הכסף הזה, ואנחנו עושים את זה לא מתוך אינטרסים להגנת מדינת ישראל, אנחנו עושים את זה לטובת בצע כסף. תקלטי את כל עריקי אריתריאה, למה לא?

את יכולה להמשיך להגיד כל מיני שקרים לציבור. את גם עמדת פה ושכנעת למה מתקן חולות הוא הפתרון לתושבי דרום תל אביב. אין לכם בושה? איבדתם את הבושה? לעשות סלפי במליאה ולהגיד לציבור: קפצו לנו. אז חשבנו שחולות יפתור את בעיית מבקשי המקלט. אז הוצאנו מיליארד שקלים וכלאנו אנשים לשנה שלמה, ישבו בכלא. אבל עכשיו: אופס, טעינו. אוי, התבלבלנו. אוי, איזה באסה. יובל המבולבל. עכשיו אנחנו ממשלה אחרת, אנחנו נביא חוק חדש ונכלא אותם, או נביא מדינה שלישית. אבל אין הסכם. אופס, עוד מעט יבוא חוק הסתננות נוסף, שיביא לנו משהו אחר, איזו המצאה חדשה, במקום לעשות את הדבר הפשוט ביותר: להכיר במי שצריך להכיר, להחזיר את מי צריך להחזיר, לתת מעמד למי שצריך להכיר בו, וזה אומר מעמד חברתי, זה לא אומר אזרחות, זה אומר לתת לו ביטוח רפואי, לתת לו ביטוח בריאות, על מנת שיוכל לחיות פה, על מנת שבסופו של דבר לא נשלם 50 מיליון שקלים בשנה לבתי חולים בארץ חובות אבודים. מתוך העבודה שלהם, וכולם עובדים, אפשר להכניס לקופת המדינה למעלה מ-200 מיליון שקלים מס הכנסה. 200 מיליון שקלים מס הכנסה. במקום זה, מה עושים? עושים להם פיקדון, פוגעים להם במשכורת, לוקחים מס מעסיקים רטרואקטיבית ממסעדנים וממקומות שהעסיקו אותם, שעכשיו יצטרכו לפשוט רגל. יש מסעדות שסגרו כבר את דלתותיהן מכיוון ששמו להם הערת אזהרה. החוצפה הזאת, שאנחנו פוגעים בישראלים, פוגעים בעסקים קטנים ואומרים להם, בנק ישראל אומר להם: תביאו עובדים ישראלים, תביאו עובדים ישראלים לניקיון, למסעדנות, לסיעוד, לחקלאות, לבניין. תביאו עובדים ישראלים. בינתיים, מה קורה בחקלאות? מה קורה בבניין? איפה 8,000 סינים שאתם כל כך רוצים שיבואו? אתם יודעים למה הם לא באים? כי הם לא מסכימים לעבוד בשטחים הכבושים, זו הסיבה שהסינים לא באים, ובגלל שהם רוצים דמי תיווך לאנשים שלהם, דמי תיווך, לקחת 30,000 דולר מכל סיני שמגיע לכאן, שהוא יהיה מחויב לעבוד פה עשור ולשלוח את כל הכסף שלו למשפחה, לעבוד בתנאי עבדות ולא לחזור לבית שלו ולילדים שלו. זה מה שהם דורשים, ואנחנו עומדים להסכים לזה, במקום לקחת את כוח האדם שיש פה ולאפשר לו לעבוד, לאפשר לו תעסוקה. כי בסופו של דבר, אם הייתם יכולים לגרש אותם מפה כבר הייתם עושים את זה. אתם לא יכולים ואתם יודעים שאתם לא יכולים ואתם ממשיכים לשקר לציבור. זה מה שהכי מכעיס אותי. אתם ממשיכים לספר סיפורים על מתקן חולות, שעכשיו אתם סוגרים, ואתם ממשיכים לספר סיפורים על מדינה שלישית שמוכנה לקבל אותם שלא בהסכמתם. זה שקר. הממשלה הזאת משקרת כל הזמן לציבור. אתם מהתלים באופוזיציה, אתם מהתלים בציבור, אבל בעיקר אתם מהתלים במי שסובל הכי קשה, ואלה באמת תושבי דרום תל אביב. תושבי דרום תל אביב באמת נאנקים תחת המעמסה הזאת, אבל זה בגלל שהמדינה ועיריית תל אביב רבים ביניהם מי ייקח אחריות. על מי העול? עיריית תל אביב, בצדק, אומרת: סליחה, זו תופעה ובעיה כלל-ישראלית, מדוע עיריית תל אביב צריכה לקחת על עצמה את כל ההוצאות? ולוקחים בהחלט, עיריית תל אביב עושה עבודה יפה מאוד וטובה מאוד. אבל באה המדינה ואומרת: סליחה, לא בעיה שלנו, זו בעיה של תל אביב. היא צריכה לדאוג לתשתיות, היא צריכה לדאוג לתאורה ברחובות, לפינוי זבל, לכל מה שקורה שם, לשיטור וכדומה. הבטחתם שיטור לתושבי דרום תל אביב. השר אקוניס, שיטור הבטחתם להם. תחנת המשטרה שם קורסת. מתחננים אליכם, מתחננים שתוסיפו תחנת משטרה, ואתם לא עושים את זה. תפסיקו כל הזמן למרוח. תביאו תקציב למשטרה בדרום תל אביב, תביאו אכיפה. אין אכיפה. אני יודעת שאין אכיפה, כי אני יושבת עם תושבי דרום תל אביב ושומעת את הטענות הקשות שלהם, ובצדק יש להם טענות קשות, וצריך שם אכיפה. שלום, כבוד

אז עם כל הכבוד, אתם כל הזמן מורחים את הציבור, ואתם יודעים למה אתם עושים את זה? כי זה שיטת הפרד ומשול. כי הבעיה בדרום תל אביב לא התחילה עם האריתריאים והסודאנים, היא גם לא התחילה עם העובדים הזרים לפני כן, עם השכרות שהייתה של הרומנים, או ההונגרים, אני מצטערת אם פגעתי באיזושהי קבוצת אוכלוסייה. אבל היא כן התחילה עוד הרבה קודם, עם התחנה המרכזית,

הישנה. עוד כשאני הייתי ילדה היו שם נרקומנים והייתה שם זנות. זה לא קרה משנות ה-90, כשהתחילו להגיע לכאן עובדים זרים, זה קרה כשאני הייתי ילדה. אני גדלתי בשנות ה-70 ושנות ה-80. יושב פה חבר הכנסת מיקי לוי ויגיד לכם: המשטרה לא התמודדה בשנות ה-80 עם זנות וסמים בתחנה המרכזית בתל אביב, בשכונות דרום תל אביב? על מה אתם מדברים? אז ברור שעוני מגיע לעוני, אנחנו מכירים את זה מכל העולם, וההגירה ומבקשי העבודה מגיעים תמיד למקומות המוחלשים ביותר. זו לא המטרה שלנו. המטרה שלנו היא למצוא פתרון, ואפשר למצוא פתרון, ורוב האנשים האלה עובדים, ורוב האנשים האלה, עדיף שיהיו מסודרים ושיהיו להם דירות, ולא דירות פרטאצ'יות עם כל מיני הסכמים.

שנוכל להחזיר אותם לארצותיהם,

אופיר אקוניס. אתם יכולים להמשיך בסיסמאות: אתם רוצים לאזרח אותם, מדינת כל מסתנניה. כל הסיסמאות האלה הן סיסמאות ריקות מתוכן, והן בעיקר מסיתות ולא נכונות. האמת היא שאתם לא מצליחים להתמודד עם התופעה הזאת, לא באופן ראוי, לא באופן נכון, כי אתם ממשיכים לשקר לציבור. עכשיו אני אגיד לך, כל שר שנכנס לתפקיד, אני מגלה פה סקופ: כל שר שנכנס לתפקיד בא אליי ואמר לי: בואי,

בואי תסבירי לי מה המצב האמיתי. מה אפשר לעשות? מה קורה? אני ישבתי ונתתי את כל העובדות וכל האופציות, כולל תוכניות שבניתי עם מרכז רופין ובניתי עם התאחדות בוני הארץ ובניתי עם התאחדות החקלאים ביחד, איך הם יקלטו עובדים, ויש בתי אבות בישראל שמתחננים לעובדים. בנינו את כל התוכניות האלה. מי סירב לתוכניות? ממשלת ישראל, אז והיום, מסרבת לכל התוכניות האלה. כי הרבה יותר קל להיות פופוליסט, הרבה יותר קל לעשות סלפי במליאה ולספר כמה אנחנו דואגים לעם ישראל, ואנחנו מגינים על עם ישראל מכל הזרים האלה שבאים לפה, והם יגרמו לנשים יהודיות להתבולל והם יביאו פה מלא ילדים, וכל מיני אמירות, תסלחו לי, גזעניות, נוראיות, שנאמרו לאורך השנים נגדנו במדינות אחרות. אז תתעוררו, תתאפסו על עצמכם ותביאו תשובות אמיתיות לתושבי דרום תל אביב. תמשיכו את הפופוליזם, כי אנחנו מכירים את הפופוליזם. לפחות תביאו תשובות אמיתיות. אל תוציאו מיליארד שקלים על איזו המצאה של מתקן שהות שהוא בעצם כלא נוסף שלא נתן פתרון. היה ברור שהוא לא ייתן פתרון. גם מה שאתם מציעים היום לא ייתן פתרון, והדרך היחידה היא באמת סוף-סוף להקשיב לאופציות הנוספות, למצוא אלטרנטיבות נוספות ולהביא פתרון, בעיקר לתושבי דרום תל אביב, וגם למבקשי המקלט.

תודה רבה. חבר הכנסת מוסי רז, עד 20 דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, לנו, לעם היהודי, יש ספר אחד כזה שנפוץ בכל העולם, ספר התורה.

רוצה לצטט ממנו, לדוגמה, מספר דברים, פרק י', פסוקים 16 19: "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד. כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדֹני האדֹנים האל הגדֹל הגִבֹּר והנורא אשר לא יִשא פנים ולא יִקח שֹחד". לא ייקח שוחד. "עֹשה משפט יתום ואלמנה ואֹהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים". למי שלא הבין את זה: "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים". אני מוכן לקבל את כל מה שאמרת. בסדר. וגם את מה שאני אמשיך להגיד. גם בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוקים 34-33: "וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אֹתו" לא תונו אותו, "כאזרח מכם יהיה לכם הגֵר הגָר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ה' אלהיכם". תגידו לי, רציתם משפט עברי, חשבתי שרציתם משפט עברי, אז תקשיבו למשפט העברי. אז אתם בעצם רוצים לגרש מפה עשרות אלפי אנשים. אתם רוצים לגרש מפה משפחות וילדים. הם יושבים עכשיו בבית ולא יודעים שפה עכשיו נחרץ גורלם. לא רק מי שמצביע בעד החוק הזה מגרש אותם, גם מי שנמנע מגרש אותם, גם מי שיוצא החוצה מגרש אותם, גם מי שנותן חופש הצבעה מגרש אותם וגם מי שחושב שכך הוא יקבל קולות כדי להיות ראש ממשלה אחרי שיגרשו אותם מגרש אותם. כל מי שלא ירים פה את ידו היום נגד, הוא שותף לגירוש הזה לא פחות מאלה שהצביעו בעד. שלא יחשוב שאם הוא נתן חופש הצבעה,

שלא יחשוב שאם הוא נמנע, אז הוא בסדר. שלא יחשוב שאם הוא הלך הצידה לשתות קפה או הלך לישון, הוא בסדר.

הוא השתתף בגירוש הזה של אנשים תמימים שלא הזיקו לאיש, ילדים, נשים וטף. אותם, כולם עכשיו, לאן מגרשים אותם? בואו אני אספר לכם קצת לאן מגרשים אותם. מגרשים אותן לאן? לדוגמה, לרואנדה, אתם אמרתם? שמענו קודם את חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין, היא אמרה שלא בטוח שיש לכם הסכם. שרת החוץ של רואנדה אמרה שאין. הייתה פה גם יושבת-ראש הפרלמנט של רואנדה בשבוע שעבר,

בבית הזה, והיא אמרה: אני בכלל לא יודעת על הסכם. היא בכלל שיחקה אותה תמימה, כאילו היא אימא תרזה לפחות. אז אני רוצה להקריא לכם טיפה מעדות של מי שכבר גורש לשם: כל הזמן אתה חולה, כל הזמן אתה רעב, כל הזמן אתה מגרד. אם יש לך מזל, פעם אחת ביום אתה אוכל. בעברית בהירה ופשוטה מתאר ג'וני, מבקש מקלט מאריתריאה, את מסע הפליטות השני שלו, לאחר שישראל שלחה אותו בתוכנית עזיבה מרצון לרואנדה והוא נותר ללא מעמד: אמרו לי: אנשים טובים מקבלים אתכם,

משקרים. כמו שמשקרים לחברי הבית הזה ולחברות הבית הזה, כמו שמשקרים לאזרחי ישראל. הוא מספר שאחרי הטיסה שלו מנתב"ג נחתה בקיגאלי בירת רואנדה בשנה שעברה, נאמר לו שמסמכיו לא מאפשרים לו להישאר. הוא נאלץ להמשיך לאוגדה, שם נכלא ונסחט. הוא ברח לסודאן, ושם נעצר שוב. את התלאות שארכו חודשים הוא משחזר בריאיון ממדינה באירופה לאחר שהצליח להגיע אליה דרך לוב ושרד על סירה עם 350 פליטים נוספים. אתם יודעים מה קורה לחלק גדול מהפליטים האלה בים: היינו בים שלושה ימים וכולם בוכים, ילדים, נשים בהיריון. דבריו של ג'וני מתווספים לשורת עדויות מפי מבקשי מקלט אריתריאים וסודאנים המעלות כי שליחתם לרואנדה בתוכנית עזיבה מרצון רחוקה מלספק להם מקום מבטחים. הסיפורים שמגוללים הניצולים מסרטטים מסע נוסף של רדיפה שהם נאלצים לצאת אליו מהמדינה שאמורה לקלוט אותם, מסע הכולל כליאה בתנאים קשים,

סחיטה וסכנת מוות בלתי פוסקת. בהיעדר מעמד ומסמכים הם חשופים לאיומי גירוש חוזרים ונשנים לארצות המוצא שלהם שמהן נמלטו. בדרכם לאירופה הם נמלטים מאנשי ארגון המדינה האסלאמית,

מוחזקים בתנאים קשים, נכלאים בלוב ואחר כך עוברים דרך מסוכנת בים. העדויות נאספו על ידי חוקרות ישראליות, ליאור בירגר, שחר שוהם, ליאת בולצמן, בשיתוף עם המוקד לפליטים ומהגרים, בחודשים האחרונים, והובאו בהארץ. אני יכול להמשיך לקרוא, אבל אין צורך לקרוא. כל אחד ואחת פה שרוצים להצביע בעד החוק הזה, אני מציע לכם: בואו איתנו לדרום תל אביב. תגידו שם לנשים ולגברים, לילדות ולילדים בעיניים שאתם רוצים לסלק אותם למדינה שתסלק אותם למקום אחר, ושם הם יהיו חשופים לסחר בבני אדם, שם הם יהיו חשופים לאלימות, שם הם יהיו חשופים לכך שלא יקבלו מזון, שם הם יהיו חשופים לסכנת מוות.

כי הם לא באים לכם טוב בעין. כי הם לא באים אליכם טוב בעין. 50,000 איש מדינה של 9 מיליון איש לא יכולה לקלוט. עוד שמעתי פה קודם חברת כנסת אומרת: שיקלטו אותם באירופה.

היא לא יודעת שרק גרמניה קלטה בשנה האחרונה מיליון פליטים?

עד כדי כך מגיעה הבורות בספסלי הקואליציה? עד כדי כך לא סיפרו לכם על איזה חוק נוראי אתם הולכים להצביע? על איזה עוול מוסרי שסותר כל היגיון, שסותר כל צדק? עד כדי כך אתם לא יודעים מה אתם עושים? עד כדי כך אתם לא יודעים על מה אתם מדברים, שיכולה חברת כנסת להגיד פה את הדבר הזה? לפעמים עדיף לשתוק. צריכים קואליציה, ובשביל שתישאר הקואליציה שלכם צריכים 50,000 איש לשלם, אולי אפילו בחייהם. לפחות לא לומר דברים לא נכונים, לפחות לא להעליל עלילות, לפחות לא להעביר את זה בכזב כזה, בכחש כזה ברמייה כזאת. לאן נעלם השר? השר,

דיברו איתך קודם ואמרת שאתה לא יודע איפה הגדה המערבית.

אני בטוח שאתה יודע איפה יהודה ושומרון. זה בדיוק מה שאמרתי. אני בטוח שאתה יודע איפה יהודה ושומרון. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה קורה כשמתחילים בפרקטיקה של גירוש אנשים כי הם לא באים לנו טוב בעין, לא מתאים לנו, הצבע שלהם לא נראה לנו. אז כיוון שאתה בוודאי מכיר טוב את יהודה ושומרון, נחלת אבותינו, אגב, יהודה ושומרון היא חלק מארץ ישראל, אבל צריך להתפשר.

אתה, אל תתפשר. אני רוצה להתפשר ולחיות בשלום. אתה אולי מכיר את הכפר עין אל-חילווה. ביקרתי שם לא לפני הרבה זמן עם חברי חבר הכנסת זוהיר בהלול ועם חברי חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אולי אתה מכיר או שאתה רוצה שאני אגיד את השם בעברית? המעיין המתוק, תרגמתי בסדר, זוהיר? המעיין המתוק. יש גם בלבנון.

גם שם גרים פליטים שגירשו אותם.

בעין אל-חילווה גרים אנשים מדורי-דורות. היינו שם ופגשנו איש בן 70. הוא אמר לנו שהוא נולד שם. היה פה איזה סגן שר שאמר שהם בכלל באו מהמאדים,

שאלתי אותו אם הם באו מהמאדים והוא ענה שכן. אחרי זה הוא אמר שהרשות הפלסטינית שילמה להם כדי לבוא. אז אני רוצה להגיד לך, יצא לי כשהייתי חייל בצבא להיות שם, וראיתי אותם. זה היה מזמן, לפני יותר מ-30 שנה. אז גם אם סגן שר יבוא לפה, ועל אף צילומי אוויר שיש לנו שמוכיחים לנו שהם היו שם לפני 20 שנה, ואף שאני ראיתי אותם לפני שנה, הוא אומר כאן שהם לא היו שם,

גם אם יבואו כל השרים, יעמדו פה בשורה ויגידו שהם לא היו שם ויחזרו על השקר הזה פעם אחר פעם, הוא לא ייהפך לאמת. יש צילומי אוויר, הם מראים. יש צילומי אוויר. לא צריך סגן שר שיבוא לפה ויגיד, ויבזה את הכנסת,

אני עדיין חושב שהוא צריך לבוא לפה להתנצל, להגיד: שיקרתי בפני הכנסת, או אולי שיקרו לי, אולי הוא לא ידע, וזה בסדר, ובכל זאת אנחנו רוצים לגרש את האנשים האלה. למה אנחנו רוצים לגרש אותם מהבית? כי יש התנחלות, לא אוסיף את המילים "לא חוקית", כי כל ההתנחלויות לא חוקיות, ולהתנחלות הזאת קוראים משְׂכִּיות. הם פתאום הופיעו שם, וזה לא מתאים להם שיש להם רועים ליד הבית. בדיון הבא אקרא עדות ממשכיות. פשוט הקראתי כבר יותר מדי היום, ואני לא רוצה להקריא עוד, אבל בנאום הבא אקריא מה קורה הערב שם, מה הודיעו לרועים הערבים שם. אבל למה רוצים לגרש אותם? הם לא הגיעו מאפריקה, הם לא גרים בדרום תל אביב. למה אותם רוצים לגרש מהבית שלהם? הפרקטיקה הזאת של גירוש, כשמתחילים אותה, לא עוצרים. ואז עומד פה שר הביטחון ואומר לחברים בבית הזה, חברים בבית הזה, שהוא יגרש אותם לעזה. אני לא יודע אם הוא התכוון רק אליהם או לכל הערבים אזרחי המדינה, או לחלק, ואולי רק לאלה שגרים בוואדי עארה. הוא יגרש אותם לעזה. ברגע שמתחילים לגרש, זה לא נעצר רק באלה שבאו מאפריקה. אגב, כולנו באנו מאפריקה. אתם ודאי יודעים שההומו ספיאנס מקורו באפריקה, כך שכולנו באנו מאפריקה. אם נלך אלפי שנים אחורה, אף אחד מאיתנו לא היה פה. אני לא צריך ללכת כל כך רחוק כדי לומר שבין חברי הכנסת היהודים, אם אלך 100 שנה אחורה, ספק אם יש יותר מכמה בודדים שהורי-הוריהם היו פה, וזה בסדר גמור. אני ציוני, ואני חושב שטוב שבאנו לפה, טוב שהסבים והסבתות שלי באו לפה. אבל איך אפשר שאנשים שבאו לפה ממקום אחר ילכו לילדים ולילדות האלה שגרים שם ויגידו להם: אנחנו מגרשים אתכם, אנחנו מסלקים אתכם?

לא יודעים. מה, זה מעניין אותנו לאן? אתם בסכנת מוות? נו, מה זה מעניין אותנו? שאירופה יקלטו. אה, אירופה קלטו מיליון השנה? רק גרמניה? לא נורא, שיקלטו עוד. אנחנו נגרש אתכם, כי יש לנו עבודה לעשות. אנחנו גומרים לגרש אתכם, אנחנו רוצים לגרש בעין אל-חילווה, וגומרים לגרש בעין אל-חילווה, אנחנו רוצים לגרש באום ג'מאל, וגומרים לגרש שם, אנחנו רוצים לגרש בוואדי עארה. את כולם אנחנו רוצים לגרש. כל זה רק מהיום, רק מהיום, פה, מהמליאה הזאת. ככה מגרשים אנשים. רק עכשיו באנו לפה, איך אנחנו יכולים? את סבתא שלי גירשו מפה. את סבא שלי גירשו מפה. אתה רוצה שאני אלך לילדים ואגיד להם שאנחנו מגרשים אותם מפה? איך אפשר?

המוסר היהודי שלכם לא צועק? קראתם את התורה? על מה מדובר פה?

באו לפה מיליונים שמנסים להחליש את מדינת ישראל? הגדר סגורה, לא באים אנשים חדשים. לא באים לפה אנשים חדשים. אם היו באים, זה היה משנה? אם היו באים לפה יותר ממיליון בשנה, היינו מדברים. אבל לא על זה מדובר. זה היה משנה לך את כל הנאום אם היו באים עוד? אם היית פה עומד בגל של מיליונים, זה היה משנה חלק מהנאום. עדיין הייתי אומר, חכה שיהיו מיליונים רואים מה קורה באירופה, אבל אני שואל אותך אחרת, זה לא כך. לא באים. אתה יודע מה? אתה רוצה להתגאות בהישג של נתניהו? תתגאה בהישג של נתניהו. לא באים. עכשיו, אולי זה ישנה לכם את החקיקה. אולי תבינו שלא מדובר בהרבה אנשים שחברה נמדדת איך היא מתייחסת לגר, איך היא מתייחסת למיעוט, איך היא מתייחסת לפליט או לפליטה שבאו עכשיו ונמלטו מאימת מוות, מסכנים את חייהם בעצם הגירוש הזה. אתה מוכן לבוא איתי לרואנדה לראות מה קורה איתם? בוא נלך ונראה מה קורה איתם.

120 חברי כנסת ניסע לרואנדה, ונראה מה קורה איתם, אולי אז נצביע. אולי קודם נלמד לפני שאנחנו מצביעים? אולי קודם נבדוק לפני שאנחנו מצביעים? אז אני אומר לך, אתה אומר לי: מה היה קורה, אם היו באים מיליונים?

אולי הייתי בדעתך. אבל לא באים מיליונים. אולי תהיה בדעתי? אולי תהיה בדעתי? מה יכול להיות אם לא יגרשו אותם? איזו ממשלה תיפול בגלל שלא יסלקו אותם? כל הזמן, כל התרגילים האלה, להעלות אנשים בכוח. עשיתם איזה שהוא מבצע של גירוש מרצון, אתה מדבר רק האריתריאים או גם על האוקראינים,

כי החוק הזה בעצם מדבר על כל השחורים. הוא לא מדבר על לבנים, הוא לא מדבר על אוקראינים. הוא לא מדבר על אוקראינים. איפה כתוב בחוק "שחורים"?

איפה כתוב "שחורים"? אנחנו יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים.

יכול להיות.

אנחנו הולכים עכשיו לגרש גם עשרות אלפי אוקראינים לרואנדה?

אנחנו חברה מספיק חזקה, מדינה מספיק מבוססת, שיכולה לקלוט את האנשים האלה, ועובדה שהיא עושה את זה. איחוד משפחות עם הפלסטינים, אל תכניס עכשיו. אחרי זה נדבר על דברים כאלה.

כל הערבוב הזה, הרי אתה יודע מה קורה. מה זה קשור לאיחוד משפחות? הכול קשור לכול. מי שבא מאריתריאה או מאוקראינה או מסודאן, אין לו משפחה פלסטינית, הרי בסוף המאזן הכולל חשוב. ברור לך שאם היה מדובר ב-50 איש, אף אחד לא היה עושה את זה.

לא אמרתי 50 איש, אמרתי כמעט 50,000. לא יודע, 47,000 או 45,000? את זה חברת הכנסת רוזין תגיד לי. כמה, מיכל? 45,000?

45,000. אגב, בלי אלה שנולדו פה. בסדר.

אתה רוצה לגרש את אלה שנולדו פה או שאתה רוצה לגרש את ההורים שלהם ולהשאיר פה תינוקות לבד?

זה כולל. יש 43,000, בכל מקרה, אתה תצטרך לעמוד מול הדילמה הנוראית הזאת. אתה לא יכול שלא לעמוד בפני הדילמה הנוראית הזאת. אתה תהיה חייב לעמוד בפניה. אז על הדבר הנורא הזה, אני אגיד לך למה זו לא דילמה. אולי לך זה לא דילמה. אסביר לך עוד מעט למה לא וגם לך לא צריכה להיות. תגרש את התינוקות.

תגרש את התינוקות. אנחנו נענה לך אחרי זה.

אחרי זה נשמע את יושב-ראש ועדת הכנסת. בטח יש לו תשובה. אבל אנחנו בעצם נדרשים כאן, באישון לילה, להצביע על גירוש עשרות אלפי אנשים, ובהם ילדים וילדות שנולדו כאן. אנחנו לא יודעים לאן, אנחנו לא יודעים אם יחיו אחרי הגירוש הזה, אנחנו יודעים שזה נוגד את כל הציוויים המוסריים שלנו, אנחנו יודעים שיש מעל זה דגל שחור שאומר: אסור,

ואנחנו יודעים שלא יושבים פה חברי קואליציה להקשיב, אולי לנאום אחד, לשמוע על מה הם מצביעים. מה זה חשוב? בסך הכול נרים את היד שלנו ונעיף מפה 50,000 איש. מה, אנחנו צריכים לדעת לאן? מה פתאום? אנחנו צריכים לדעת מתי? מה פתאום? אנחנו צריכים להסתכל לילד בעיניים ולהגיד לו: אנחנו מגרשים אותך? לא צריך. אנחנו צריכים להקשיב לנאום אחד, אחד, לפני שנגרש מפה 50,000 איש? לא צריך. בשביל מה? חבל על הזמן. יש לנו חוק המרכולים, אני יודע מה יש להם, לחברי הקואליציה, לעשות כרגע? אז לפחות מי שיושב פה, אני מעריך אתכם, לפחות אתם מקשיבים. אני רוצה להגיד לכל חברי הבית הזה, האופוזיציה לא פה. לכל מי שלא פה, ל-120 חברי הכנסת, כולל אופוזיציה: כל מי שלא מצביע נגד, הוא מצביע בעד. בלי שטיקים, בלי קיזוזים, בלי חופש הצבעה, בלי הימנעות, בלי יציאה החוצה, בלי שירותים, בלי ללכת לקפה. כל הקונצים האלה, שמענו עליהם. כל מי שלא ירים את ידו נגד הגירוש מצביע בעד לגרש מפה 50,000 או 45,000 איש, אנשים בשר ודם, עובדים שכל מה שהם רוצים זה מקלט, פרנסה,

מזון ורפואה, עם הילדים שלהם. למי שיש עוז להרים יד בעד העוול המוסרי הזה, שיעשה. מי שרוצה להצביע נגד הדבר הנורא הזה, שיבוא נגד, שלא יתחמק, שלא יתקזז, שלא יימנע ושלא ייתן חופש הצבעה. תודה רבה. חבר הכנסת עמר בר-לב. אנחנו עוברים עכשיו לבקשות דיבור, עד חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. החוק הזה, בגרסה כזאת או אחרת, עלה בכנסת הקודמת. ובכנסת הקודמת עמדת הסיעה של מפלגת העבודה הייתה להצביע נגד, מבחינתי, מהסיבות הברורות. לכן, כשהחוק הזה הגיע בפעם השנייה בכנסת הזאת ועלה לדיון בסיעה, והיה דיון, אני הבעתי את דעתי ואמרתי שאני מתנגד לחוק מאותן סיבות שהתנגדתי לו לפני שנתיים או שלוש, כשהוא עלה בכנסת הקודמת. הסיבות לא השתנו, המציאות לא השתנתה. החוק הוא חוק בעייתי ביותר. ואז, כמו בארגון דמוקרטי, הייתה הצבעה בסיעה, ובהצבעה בסיעה התברר לי שאני במיעוט, ורוב חברי הסיעה הצביעו בעד החוק הזה. ולכן, בקריאה הראשונה, כשהחוק הגיע, סיעת המחנה הציוני הצביעה בעד החוק. אני, בתור אחד שהתנגדתי לו, לא הייתי נוכח. מאפשרים לנו בדמוקרטיה שלנו, הדמוקרטיה שלנו

ומאפשרים, למי שזה ציפור נפשו, כך אנחנו קוראים לזה, שלא להצביע. וכך היה.

כשהחוק הזה מגיע לקריאה שנייה ושלישית, כמובן הדילמה הזאת חוזרת.

כמו יתר חברי בסיעה,

קיבלתי עשרות, עשרות סמ"סים של חברי מפלגה, רובם צעירים, שמפצירים בי להצביע נגד החוק. ראשית, קצת התפלאתי למה דווקא אליי, אני באמת הבעתי את ההתנגדות לחוק הזה. למה אותי הם מנסים לשכנע להצביע כנגד? אבל אני עניתי להם, דודי, אני אגיד לך מה עניתי לכולם. שהיה אומר לי: תמיד מרביצים לילד שבא לבית ספר.

אתה יודע כמה מכות אני מקבל על זה שאתם בקואליציה עושים בלגן במדינה הזאת? ובלגן זה מילה עדינה. איי איי איי. אז אני רוצה להקריא לכם מה שלחתי, מה ההודעה ששלחתי לכל אלה שהפצירו בי להצביע נגד. כתבתי ככה: יש בעיה עם הדמוקרטיה כשהרוב לא חושב כמוך. אי-אפשר לדגול בדמוקרטיה רק כאשר הדמוקרטיה חושבת כמוך. כמי שהתנגד להצעה אני, בישיבת הסיעה ונשאר במיעוט,

אם יש החלטת סיעה בנושא מסוים לאחר הצבעה דמוקרטית, לא נכון להצביע נגד. אפשר להיעדר מהצבעה, כפי שעשיתי בפעם הקודמת, וכך גם אעשה בפעם הזאת. מה שמעניין, וכאן אני מדבר אל חברי מפלגת העבודה ששלחו את הסמ"סים האלה, מה שהכי מעניין זה התשובות שקיבלתי. חלק מהתשובות להתייחסות אמרו: אנחנו מבינים את דעתך, אנחנו מקבלים. כל הכבוד. אבל חלק מהתשובות אמרו: מה זה דמוקרטיה? בצורה כזאת או אחרת, חלק בצורה מאוד מאוד בוטה, חלק הסבירו לי שהמוסר עולה על הדמוקרטיה, חלק הסבירו לי שבמקרים מסוימים לא צריך דמוקרטיה. אני רק חושב לעצמי מה היה קורה אילו אנחנו היינו בקואליציה והייתה משמעת קואליציונית על כל מיני חוקים. ואם היינו בקואליציה, וכשאנחנו נהיה בקואליציה וברשות המבצעת וגם לנו יהיו ויכוחים עם בית המשפט העליון,

אני מניח, כמו שהיה בעבר, שבית המשפט העליון לא יחשוב כמונו כשאנחנו נוביל את המדינה הזאת, אבל זו הדמוקרטיה: יש רשויות, יש הפרדת רשויות, יש בסופו של דבר החלטה של הרוב, וכל עוד הרוב לא רומס את דעת המיעוט, הדמוקרטיה היא שצריכה להמשיך להוביל אותנו, מכיוון שברגע שאין דמוקרטיה זה או דיקטטורה או כאוס מוחלט. אני מאוד שמח על מתקפת ההודעות האלה שעשו חברי מפלגת העבודה על חברי המחנה הציוני, והינה, זה נשא פרי. גם זה דמוקרטיה, כאשר אנשים מהשטח שולחים הודעות ומפצירים ואומרים את דעתם. בסופו של דבר זה עשה את העבודה, והינה, סיעת המחנה הציוני החליטה לתת חופש הצבעה בנושא הזה.

במסגרת חופש ההצבעה הזה ובמסגרת עמידה בלוחות הזמנים, אני אצביע נגד הצעת החוק הזאת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, איננו נוכח, חבר הכנסת עמיר פרץ, איננו נוכח. חברת הכנסת מרב מיכאלי, עד חמש דקות.

תודה, אדוני. חבריי וחברותיי חברות הכנסת והשר אקוניס, בואו נדבר רגע על מה באמת אפשר היה לעשות וצריך היה לעשות עם הבעיה הזאת של קרוב ל-50,000, אפילו לא, הם אפילו היום פחות מ-40,000, מבקשי מקלט, אנשים שבאו מאפריקה ונמצאים היום בעיקר בדרום תל אביב. פעמיים העליתי כאן להצבעה את הצעת החוק שלנו, של המחנה הציוני, שבאה ואמרה שקודם כול הממשלה חייבת לעשות את מה שהיא חייבת לעשות, וזה לבדוק מי מהם הוא באמת מבקש מקלט שיש לו זכות, זכות מוקנית, למעמד של פליט ולהגנה של מדינת ישראל,

אומות העולם, מפני סכנת מוות במדינה שלו, ומי לא. והממשלה שלך המשיכה את דרכה של הממשלה הקודמת ושל זאת שלפניה ושל זאת שלפניה, ופשוט לא בדקה. אתם המשכתם לתקוע את הראש בחול והאמנתם שלא ברור מה יקרה, איזה נס, נס החול הצהוב. חד-משמעית, סירבתם לבדוק. רובם המכריע של אלה שנמצאים פה לא נבדקו מעולם. מעולם. ואחר כך, השר אקוניס, אם אתה רוצה אחר כך להגיב אולי כדאי שעכשיו תקשיב, אחר כך, בשלב שני, הפכתם את הגשת הבקשה לבלתי אפשרית בשבילם. זה הפך להיות ממש מסע. אותו מסע שהם עברו במדבר הם היו צריכים לעבור פה בשביל להגיש בקשה לבדוק בכלל את מעמדם. אנחנו הצענו לבדוק למי מגיע, ולמי שמגיע הצענו לתת עבודות מתאימות ולפזר בארץ בהתאם לצורך בידיים עובדות, ויש בישראל צורך בידיים עובדות. בגלל הצורך הזה אתם מאפשרים יבוא, והמילה הזאת על בני אדם, "יבוא" של עובדים זרים מכל מיני מדינות שפעם רדפתם אותם. לפני שהיו אפריקנים לרדוף אותם רדפתם אנשים מלוכסנים, אבל עכשיו אתם ממשיכים לייבא אותם, כי זה חתיכת מסחרה שמכניסה כסף להמון אנשים שסובבים אתכם, במקום לאפשר לאלה שכבר פה, ולחלקם מגיעה הגנה, לעשות את העבודה הזאת. אנחנו הצענו לפזר אותם במקומות שצריכים את הידיים העובדות האלה ולתת סיוע לרשויות שייתנו להם לעבוד בתחומן. מעל הכול, אנחנו הצענו לשקם את שכונות דרום תל אביב, משום שהממשלה הזאת, כל מה שהיא עושה זה משתמשת בבעיה הזאת כדי להסיח את דעתם של תושבות ותושבי דרום תל אביב מהעובדה שאתם יורקים עליהם, אתם מפקירים אותם, אתם מזניחים אותם, אתם בועטים בהם ואתם רק מנחמים אותם בזה שאתה קוראים לאפריקנים שנמצאים שם "סרטן".

אנחנו הצענו להקים רשות שתאגד את כל הרשויות שצריכות לדאוג לכל הדברים שצריך לעשות בדרום תל אביב בשביל באמת לשקם אותם, רווחה, שיטור, בינוי, תעסוקה, שירותים חברתיים. כל הדברים האלה צריכים, חייבים להיעשות בדרום תל אביב. אתם בשלטון מאז בגין. בגין התחיל את שיקום שכונות. נו, איך השיקום שכונות הזה עובד בדרום תל אביב? איזה יופי של שיקום שכונות בדרום תל אביב. מה אני אגיד לך, מדהים. בעיית האפריקנים מדגימה בקליפת אגוז סבל אנושי משני צדדים: של תושבות ותושבי דרום תל אביב ושל האפריקנים עצמם, מדגימה את האופן שבו אתם לא מנהלים את המדינה הזאת, אפילו לא קצת. אתם רק עושים קמפיין על הגב של כולם. תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בזמן שאנחנו מקיימים כאן דיונים, חשובים ככל שיהיו, קרה אירוע שאי-אפשר להתעלם ממנו, חבריי חברי הכנסת: ראש הממשלה, באופן לא מתוכנן, נטש פגישות מדיניות, קטע ביקור מדיני, ועלה על מטוס כדי למנוע את נפילת ממשלתו. זה מה שכרגע קורה כאן. זה מה שסיפרת לעצמך. כרגע, מאחורי הקלעים, עמל ראש ממשלה חלש, מזיע, שפגע באינטרסים המדיניים של מדינת ישראל ובא להציל את עצמו, רק את עצמו ואת הקואליציה שלו. זה מה שראש הממשלה עשה. אותו ראש ממשלה, שמספר לנו על כל במה אפשרית כמה הוא מחולל מהפכות מדיניות ונפגש עם שועי עולם ועם שרי חוץ ועם ראשי ממשלות ועם כל מי שלא נדבר, לא הייתה לו שום בעיה, ברגע שהכיסא שלו קצת רעד, ברגע שהוא הבין שהכול מתפרק לו , לנטוש את הכול, לעלות על מטוס, לבטל פגישות ולשמור על עצמו, על הממשלה. פוליטיקאי קטן, לא מדינאי דגול. פוליטיקאי קטן, שגם על מה הוא נלחם?

מה, אי-אפשר עוד שבוע, עוד שבועיים? מה קרה? 70 שנה הסתדרנו. מה קרה? לא מהות ולא תוכן, רק רק רק הישרדות, הישרדות נטו בצורה הבזויה ביותר, קידום חקיקות אינטרסנטיות לחלוטין. מה קרה כאן ב-50 הימים האחרונים? מאז שחזרנו למושב הכנסת עברו 50 ימים. אני זוכר שכשפתחנו את היום הראשון במושב, כמעט כל סיעות הבית ציינו בפתיחה, בנאומים, שהינה הינה, אנחנו הולכים לחולל מהפכה שהסכמנו עליה כולנו ולהעביר את מתווה הנכים, באמת, קבוצת אוכלוסייה מוחלשת שזקוקה למתווה הזה כדי להרים את הראש מעל המים. היינו בטוחים שבזה נעסוק. היינו בטוחים שנעסוק בדבר שברומו של עולם, שנוגע ומשנה חיים. ועל מה בזבזנו ימים ושבועות פרלמנטריים? על חוק המלצות מושחת שאמור היה לחלץ את ראש הממשלה מהפרשיות המושחתות שלו, שבמשך הדרך, בזכות מאבק חזק מאוד של האופוזיציה, שבמושב הזה החליטה לעבוד במשותף נגד חוק ההמלצות שהובא במושב הזה כדי באמת לעצור אותו ולחסום אותו, וחסמה באמת את היכולת, עד עכשיו חוק ההמלצות לא הגיע, וגם מה שנשאר ממנו אחרי הצהרת ראש הממשלה, שעדיין נשאר חוק מושחת וסימפטום של שחיתות, הופך להיות עכשיו איזה סוג של חוק של כיסוי אגו, אחרי שחבר הכנסת אמסלם, יושב-ראש ועדת הפנים, ננטש בצידי הדרך על ידי ראש הממשלה, הוא צריך עכשיו לנקות את מצפונו. לנקות את מצפונו,

רוצים להמשיך להביא אותו, אבל אנחנו נפעל ונחסום אותו. אנחנו נפעל ונחסום אותו. ואני אגיד דבר נוסף: תראו, הגיעו אלינו, אדוני היושב-ראש, בשעות האחרונות, פניות באמת נרגשות לקזז אחד מחברינו שנמצא בהליך רפואי. ואני אומר: אם יש באמת פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה חוק. פיקוח נפש דוחה חוק. אל תדרשו מאיתנו קיזוזים ופתרונות לבעיות שאתם יוצרים. ואם יש אדם שזקוק באמת לטיפול רפואי, ראוי לתת לו את הטיפול הזה ולדחות את החוק, ולא להעלות אותו בכוח ולא לגרום גם לפיקוח נפש וגם לחוק שלא תורם כהוא זה לאינטרס הציבורי.

תודה רבה. חבר הכנסת זוהיר בהלול. אחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. עד חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, המשימה הכי קשה לאדם היא להטיף מוסר לאחר, ואני מוצא את עצמי פעם אחר פעם מתייצב מאחורי הפודיום הזה והמיקרופון הזה כאשר אני מטיף לאחיי היהודים מוסר. אומנם קטונתי, מוסר יהודי. אבל מה לעשות?

מוסר יהודי, כן, מוסר יהודי.

אדוני היושב-ראש, שאני נאלץ להפנות את דבריי לצד השמאלי שלי, הימני במפה הפוליטית בישראל או בכנסת ישראל? אינני יודע כיצד אתם יכולים לחיות, אלה שעומדים לתמוך בחוק הזה, איך אתם יכולים להתייצב אל מול האמרות, אמרות השפר, שבעצם מייצגות את היהדות, למשל: אתם אור לגויים, אתם עם זקוף קומה, אתם בשורה לאנושות. איך תוכלו להתייצב מאחורי הדברים הנשגבים האלה כאשר החוק הזה מדבר על גירוש בני אדם, על גירוש בני אדם, ויתרה מכך, על העמדתם בפני סכנה קיומית? איך יכול להיות שאתם תמשיכו להתייצב מאחורי הדברים האלה? לדעתי אין לכם מנוס אלא להשתופף בקומתכם ולהשפיל את מבטכם אל מול שאלות טורדניות של בניכם ובנותיכם כאשר ישאלו אתכם: כיצד אתם הרמתם את ידיכם כתומכים באחד החוקים הגזעניים ביותר באנושות? מה תעשו בעצם בפליטים האלה ובמסתננים האלה, שאתם, שהמצאתם את המושג המשפטי "שימוע" אף אחד מהם, אולי למעט אחד בשנה, לא מתייצב לשימוע רגע לפני שאתם מגרשים אותו מארץ הקודש. איך אתם יכולים לנמק את הדברים האלה? האם אתם לא מבינים שדיבתכם הרעה תופץ ביקום, דיבתכם הרעה תופץ באנושות? אתם לא יכולים לעמוד אפילו אל מול הפרקים השחורים בהיסטוריה, פרקים שבעצם לא היטיבו איתכם. מי מכם אינו יודע את האמרה, ואני הפעם חובר אל דבריך, מוסי רז, ואתה נשענת על התנ"ך, המסמך האנושי, אחד המסמכים האנושיים הגדולים והדגולים בהיסטוריה. אני לא רוצה להסתמך רק על התנ"ך ועל הקוראן, אני רוצה דווקא להקריא אמירה ידועה באתוס היהודי: בכל רמ"ח איבריו ובכל שס"ה גידיו. המשמעות בגימטרייה היא שרמ"ח זה 248 ושס"ה זה 365. מחברים את שני המספרים יחדיו ומגיעים ל-613 מצוות. ליהדות יש 613 מצוות, יותר מאשר כמעט לכל הדתות האחרות. אתם רוצים חלק מהמצוות האלה?

מישהו דיבר על פיקוח נפש, ואני מדבר איתכם על סובלנות, על אהבת הבריות, על מתן בסתר, על ערבות הדדית, על גמילות חסדים, על שמירה על ייחודיות של הגר, של האלמנה ושל היתום, על תיקון עולם, רחמנא לצלן. על תיקון עולם. מי ייצר את המושג הנשגב הזה, תיקון עולם? ומי לא דיבר על צדקה? אלו חלק ממצוות היהדות. אלה חלקים, מר אמסלם, אלה חלקים ממצוות שאתה גדלת על הברכיים שלהן. איך אתה יכול להביא לחקיקה ולאישור של חוק שמגרש בני אדם מארץ הקודש?

אני מתחלחל. אני לא יכול לעמוד בפני הנימוקים שעכשיו אני מעלה, כאשר יש טקסט ויש סב-טקסט. אלה שמחוקקים חוקים כאלה נבזיים ומאוסים, מוקצים עד כדי מיאוס, לא מבינים שמעבר למילים יש גם בין השיטין. בין השיטין. היהדות בעצם נשקפת אל מול העולם, בפני אחת מהמצוקות המוסריות הגדולות ביותר. אני רוצה לומר לכם, רגע לפני שאתם משתופפים בקומתכם, רגע לפני שאתם משפילים את מבטכם, רגע לפני שאתם נצרכים ומחויבים לומר לבניכם ולבנותיכם מהי עמדתכם,

באחת מהקושיות הקריטיות ביותר,

רגע לפני כן, אל תצביעו על החוק הזה, תודה רבה. כדי שאולי בצידה שבקרבכם יהיו נימוקים יותר הגיוניים.

חבר הכנסת איתן ברושי, איננו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן, חבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת קסניה סבטלובה. עד חמש דקות, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת חמד עמאר. אני רוצה לומר לכם, חבריי חברי הכנסת, שהצעת החוק למניעת הסתננות, כמו גם חברותיה, חוק המרכולים, חוק ההמלצות וחוקים אחרים, הם חוקים בזויים, הם חוקים לא ראויים, הם חוקים שמסבים נזק, נזק גדול למדינה שלנו, לדמוקרטיה שלנו, הם נוצרו בחטא, והם נוצרו אך ורק למטרה אחת: להסיט את תשומת הלב ממעלליו של ראש הממשלה ושל שריו שחשודים בפלילים ושל יו"ר הקואליציה ושל אחרים שכרגע נמצאים בחקירות וממש שקועים מעל לצוואר כבר בתוך החקירות האלה, בתוך השחיתות הנוראית שמשחיתה את המדינה שלנו יום-יום, שעה-שעה. רבותיי וגבירותיי, אימי נולדה כפליטה. היא נולדה בשנת 1941 בעיר סטלינגרד, לשם ברחה סבתא שלי כשהיא בהיריון, כשהיא נושאת את אימא שלי ברחמה. כמה חודשים הם חיו, בחודשים הכי קשים של החורף, של רעב, של מלחמה,

עם הקרב הגדול, התארחו אצל משפחה מרובת ילדים שאירחה אותם, פליטים ממוסקבה, פליטים יהודים, אימא וילדה קטנה שלה, אימא שנעדרה כל היום בעבודה, הייתה רופאה צבאית, הצילה בני אדם והייתה פליטה. היא גם הוכרה כפליטה כאן, במדינת ישראל, כפליטת השואה, כפליטת הנאציזם, וכמוה גם אלפים ומאות אלפים של יהודים, אחינו, שהוגלו, שגורשו ממדינות ערב ושמצאו מפלט כאן, במדינת ישראל.

גם היהדות שלנו וגם החוקים הדמוקרטיים של מדינת ישראל מורים לנו שעלינו להעניק לפליטים, שמוכרים כפליטים, להעניק להם סעד ועזרה. אי-אפשר להימנע מהדבר הזה.

כמובן שיש כאלה שיגידו: אבל הם לא פליטים, הם מבקשי עבודה, הם אנשים שבאים פה לחפש חיים טובים יותר.

תבדקו אותם, תפשפשו בציציותיהם, תבדקו את כל המסמכים שלהם. אחד-אחד,

עד שתדעו על כל הכמות הזאת מי הם האנשים האלה. תקבעו את המעמד שלהם. מדוע מדינת ישראל מתחמקת, ממשיכה להתחמק, מהאחריות שלה לבדיקה ולקביעת עובדות, עובדות בסיסיות, לקבוע האם בן אדם פליט,

ואם הוא כן פליט, הרי לנו, למחנה הציוני, יש תוכנית סדורה, ואנחנו הצענו אותה, ואנחנו מכירים ויודעים שיש פתרון לכל הדברים האלה.

אפשר להחזיר את אלה שהם מבקשי עבודה בתנאי שלא מאיימים עליהם שם ברצח ובאונס ובעינויים. אפשר למצוא פתרונות גם לאותם פליטים שהם פליטים. אפשר למצוא פתרון לכול אם רוצים. אבל אם לא רוצים, אם רוצים עכשיו רק להשתמש בזה כסדין אדום ולהראות את זה לאוכלוסייה שהיא בעצמה נזקקת, אוכלוסייה מוחלשת, ולהגיד לה: תשמעו,

אנחנו מצילים אתכם. אנחנו מצילים אתכם מהעוני, אנחנו מצילים אתכם משנאת חינם, אנחנו מצילים אתכם עכשיו מכל הדברים האלה, מכל הרעות החולות, כשאנחנו בעצם עושים את מבצע הגירוש. מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית עושה גירוש? אתם נורמליים? האם החלקתם על השכל? במה אתם מתעסקים בכלל? אני מצפה שהצעת החוק הזאת לא תעבור, שהצעת החוק הזאת, שכל מי שפועם בליבו רגש דמוקרטי, רגש יהודי, רגש אנושי,

בין שזה יהודים ובין שזה ערבים, מדובר בבני אדם קודם כול,

איך קוראים להם? באיזה ביטוי השתמשה השרה מירי רגב? אני לא רוצה לחזור על זה בכלל, אבל אני רוצה להגיד לכם שכל בן אדם, כל בן אנוש, ובמיוחד כאלה שחוו את הפליטות, שחוו את הגירוש, את הכאב הנוראי הזה ואת האיום, את המלחמה, את העוני,

את הניסיון להציל את הילדים שלהם, צריכים להבין היטב שאתמול זה קרה לנו, היום זה קורה לאנשים אחרים. אף אחד, אף אחד לא פטר אותנו מאחריות להיות בני אדם, קודם כול, לפני שאנחנו ימין ושמאל ומרכז וכל הגוונים שלה הקשת הפוליטית. לפני כן חשוב להיות בני אדם. תודה רבה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חבר הכנסת איל בן ראובן. לא, סליחה, חבר הכנסת יוסי יונה. סליחה. עד חמש דקות, בבקשה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מוכרחה להגיד לכם, אני מסתובבת כאן בבית הזה, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת אותו, אני מסתובבת כאן חסרת מנוחה, ואני מסתובבת כאן, אני מוכרחה להגיד, בעצבות מאוד מאוד גדולה. קצת מתפלאת שלא הובא החוק להצלת הקואליציה היום כדי להעביר אותו מהר בקריאה טרומית,

שנייה ושלישית, אבל את החוק הזה עדיין אפילו הקואליציה המתוחכמת הזאת לא הצליחה להמציא. ככה אנחנו נמצא את עצמנו בלילה. והאמת היא, לא היה אכפת לי לפעמים להיות כאן בלילות. באמת, אני חושבת שכשאנחנו משרתים את הציבור, הרבה פעמים צריך והגיוני שזה יהיה שעות מאוד מאוד ארוכות. אבל פה אנחנו עושים רק דבר אחד: אנחנו משרתים את הקואליציה, אנחנו משרתים את הקואליציה, שהיא ככה על כרעי תרנגולת, אנחנו משרתים קואליציה שבסך הכול היא סוודר שנפרם ממנו חוט וצריך לראות פשוט מי הבן אדם הבא שיבוא, הבן אדם הבא בתור שיבוא ויאיים שהוא לא יצביע ככה עם הקואליציה ולא יצביע ככה עם הקואליציה, ופשוט ימשוך את הסוודר הזה וישחרר אותנו מהממשלה הזאת,

בבחירות דמוקרטיות, הכול בסדר. אפילו הקרח בבריסל לא מנע מראש הממשלה להגיע כדי להצביע על חוק המרכולים. השיפוט שאנחנו כל היום שופטים אחד את השני מי שומר שבת יותר טוב הוא הרי שיפוט הזוי,

ראש הממשלה, היה לו חשוב להגיע. אבל אם זה היה למשל מתווה הנכים, שעליו הוא לכאורה עמל הרבה מאוד זמן,

שר האוצר, לא בטוח שהוא היה טורח להפשיר את הכנפיים מהשלג ולהגיע מבריסל. לעניין הזה, לעניין שימור הקואליציה, לעניין הזה, ראש הממשלה הגיע גם הגיע, כי זה חשוב לוודא את הרוב של הקואליציה הזאת במין הנחת עבודה כזאת. כל הזמן אומרים הפרשנים הפוליטיים שלקואליציה ולרכיבים שלה אין קואליציה יותר טובה מהקואליציה הזאת. ואני רוצה להגיד לכם הערב: לאזרחי ישראל יש אלף ואחת קואליציות יותר טובות מהקואליציה הזאת. אתם יכולים לספר לעצמכם כמה סיפורים שאתם רוצים, ויש חברי כנסת בקואליציה שיכולים להגיד עד מוחרתיים שאין עניים במדינת ישראל, יש אולי כ-200,000 עניים, בעוד הדוחות מצביעים על 843,000 רק מהילדים שהם עניים. אבל מה אכפת לקואליציה הזאת? מה זה משנה? למה זה חשוב? מס הכנסה שלילי לא יועלה, אבל את מס החברות יפחיתו, יחלקו את הכסף כמו גרעינים, בכל מיני הסכמים קואליציוניים, אבל לא יטפלו בקצבאות. אני כן רוצה להגיד על יוזמה אחת שהיא חשובה, שגם גורמים מהקואליציה,

וזה דווקא היוזמה של המעסיקים בנושא העלאת הקצבאות לקשישים העניים, יוזמה שיצאה מארגוני המעסיקים, שהסכימו להעלות ב-0.36% את הביטוח הלאומי כדי שקשישים במדינת ישראל יוכלו לחיות בכבוד. אבל 843,000 ילדים שהולכים רעבים כל יום לבית ספר לא מעניינים את הקואליציה הזאת. למה שזה יהיה אכפת? יתעסקו עד מוחרתיים באוכלוסייה הבדואית שמרמה, שיש בה פוליגמיה, הכול נושאים נכונים וחשובים, אבל אנחנו יודעים שהם אפילו לא סריטה בדוח העוני, הם לא משפיעים עליו בכלל. למה שהקואליציה הזאת תתעסק בדברים החשובים באמת? האם מחירי הדיור כבר באמת באמת ירדו? האם משפחות במדינת ישראל, עם כל הנטו נטו נטו נטו, יכולות לחיות יותר בקלות? אנחנו יודעים ש-200,000 משפחות מתוך דוח העוני הן 200,000 משפחות שבהן שני ההורים עובדים. אבל למה שזה יעניין את הקואליציה? בשביל 200,000 הורים עובדים ועניים במדינת ישראל לא מפשירים כנפיים של מטוס, אבל בשביל חוק המרכולים לשימור הקואליציה בהחלט מפשירים את הכנפיים של המטוס. תודה לאל שחוק ההמלצות לא הגיע היום, כי זה חוק שהוא הכול הכול הכול חוץ מלדאוג לאזרחי מדינת ישראל. כי אם באמת רוצים לדאוג לציבור הישראלי, למה החוק הזה חל רק על 200 נבחרים עם תיקים עם פרקליט מלווה? והיום המשטרה גם דאגה,

להוציא כל מיני תיקים שבהם ההמלצות נראות ככה ובהם ההמלצות נראות ככה.

אגב, גם על ההדלפות הפתאומיות האלה אני לא מתה. אני רוצה לייחד כמה מילים כן לנושא של המסתננים, של הפליטים, של מהגרי העבודה, כי יש ביניהם גם פליטים וגם מהגרי העבודה. אני מצטערת על דבר אחד, שהקואליציה לא השתמשה בחוק הזה כדי לעשות צדק אמיתי. משום שלטפל בתושבי דרום תל אביב זה מאוד מאוד מאוד חשוב, לשקם את דרום תל אביב,

זה מאוד מאוד מאוד חשוב. אבל גם לבדוק ולראות מי זכאי למעמד פליט זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. אבל כל מה שצודק לא מעניין אתכם, כל מה שהוא מוסרי לא באמת מעניין אתכם, ועל כן המשפט "צדק צדק תרדוף" ממש לא מעניין אתכם. שררה שררה תרדפו.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסי יונה, חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשתף אותך בחוויות שהיו לי, חוויות לא כל כך נעימות. סיירתי בדרום תל אביב בחברתם של התושבים ונציגי התושבים לפחות שלוש פעמים, והמציאות שם איומה. אין מילה אחרת לתאר את המציאות האיומה, ונוכל להוסיף על כך: העגומה וקשה. ואני מדבר תחילה מנקודת מבטם של תושבי דרום תל אביב. אדוני היושב-ראש, דיברנו עם גברת, אישה קשישה שגרה בקומה הראשונה של בניין מגורים דחוס במהגרי עבודה ובפליטים. דחוס. והגברת אומרת לנו שפעם אחת היא עמדה בקומה הראשונה וחשה ששערה רטוב, והיא התבוננה למעלה, ומישהו פשוט הטיל את מימיו עליה. סיפרו לנו על מהגרי עבודה ועל פליטים שהתחברו לחשמל של התושבים ולגז של התושבים,

החשבונות צפו ועלו, ואיתם גם המים של הביוב, משום שבניין שיכול להכיל 20 30 איש לפתע מכיל 60 70 דיירים, ואולי אף יותר. מציאות קשה ועגומה. וליבי, כן, במידה מאוד רבה, היה עם התושבים, שחוו מהפך, מהפך בתנאי החיים שלהם. ביקרנו בתחנת המשטרה המקומית. בעודנו מבקרים בתחנת המשטרה המקומית דווח על כך שמישהו חלף על פני נערה שאחזה בטלפון נייד וגנב לה אותו. והמשטרה אמרה: אין לי מה לעשות. והינה, גם דווח על אופניים שנגנבו בעודנו שם בתחנת המשטרה. ליבי ליבי על דיירי דרום תל אביב הוותיקים שחיים בעזובה הזאת, בתנאים הקשים הללו. והם חיו בעזובה ובתנאים הקשים הללו גם לפני שהגיעו מהגרי העבודה וגם לפני שהגיעו הפליטים. ומדינת ישראל, ממשלת ישראל, בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, לא עשתה מאום כדי לשפר את תנאי חייהם. ואכן, כאשר הגיעו מהגרי העבודה והגיעו הפליטים, פליטים? ונורית אומרת: פליטים? איזה פליטים? איזה פליטים?

משום, ואנחנו יודעים זאת היטב, שלא נעשתה שום פעולה אמיתית כדי לברר מי פליט ומי מהגר עבודה. אני אומר מפה: אם ניתן לגרש את מהגרי העבודה באופן הומני, ויש מדינה שאכן רוצה לקבל אותם, והם עוזבים מרצון, אז אני גם בעד. אבל זאת לא המציאות, זאת לא המציאות, רבותיי. ולכן, בסופו של יום, כאשר אנחנו מסתכלים על הפתרונות שממשלת ישראל מציעה, אנחנו יודעים שאין בזה שום פתרון אמיתי אלא פגיעה, רדיפה, שלא לצורך, באנשים הללו. אנחנו מדינת העם היהודי. אנחנו מתגאים במורשת ובמסורת שלנו. כל אחד ואחד יכול לעמוד כאן ולצטט מהמקורות היהודיים ולומר עד כמה התורה שלנו, המקורות שלנו רגישים למעמדו של הגר. ולכן, אין אנו יכולים, אין אנו יכולים לאמץ פתרונות שאין בהם צדק ואפילו מסכנים את חייהם של האנשים הללו עם גירושם לארצות אחרות.

בסופו של דבר, באמת מתוך כאב, מצד אחד לראות את הכאב של התושבים שם, ומצד שני להסתכל בחוק הזה או במדיניות של ממשלת ישראל שאין בה צדק, אנחנו, רבים מאיתנו במחנה הציוני, מצביעים נגד החוק הזה, כי הוא לא חוק מוסרי, הוא לא חוק צודק, ובוודאי ובוודאי, אדוני השר, בוודאי ובוודאי הוא אינו עולה בקנה אחד עם הערכים, המוסר,

והמקורות היהודיים שלנו. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת איל בן ראובן, עד חמש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, החוק הזה המוצע כאן היום עוסק כולו בכישלון, כישלון של מדינה, כישלון של ממשלה בטיפול באנשים שהגיעו הינה, מי בזכות ומי שלא בזכות, מדיניות כושלת שהצליחה לחבר שתי אוכלוסיות חלשות ולגרום עוול נוראי לשתיהן. בחוק הזה, כבוד היושב-ראש, יש צד אחד שלי אין בעיה איתו, והוא שאת סוגיית מבקשי המקלט צריך לפתור. גם אין לי בעיה עם סגירת מתקן חולות כחלק מהפתרון. אבל החוק הזה אומר דבר נוסף, והוא הארכה בשלוש שנים של מדיניות כושלת, כלומר, המשך תהליך הכישלון. סגרתם, ממשלת ישראל, את הגבול המצרי, בסדר, יש כאן אנשים שחלקם גם כנראה לא צריכים להיות כאן, אבל יש כאלו שיש להם זכויות של פליט על פי החוק הבין-לאומי ועל פי המוסר והשכל הישר. במדיניות של לעשות רע לכולם אתם לא מנסים להגיע להבחנה באשר למי יש זכות שמחייבת אותנו כמדינה שחתומה על חוקים בין-לאומיים ולמי לא.

מדוע במשך שנה דנים בשמונה בקשות מתוך אלפים שהגישו בקשה? ואתם לא רוצים לבדוק. ישבו כאן בכנסת אנשים מרשות ההגירה ושאלתי אותם: איך? למה שמונה? במשך זמן רב. לא קיבלתי תשובה אלא מבוכה, מבוכה, כי זאת המדיניות מלמעלה. כך, גם לאלו שכן מגיע ולאלו שלא מגיע להם. לכולם נתתם ניירות שמאפשרים להם, הייתי אומר, לנשום, אבל לא לעבוד. אז מה ציפיתם שיעשו? לא דאגתם לנתב את האנשים למקומות ראויים, ומשכך, כמעט כולם בדרום תל אביב. והתוצאה בשטח היא נוראה: תושבי דרום תל אביב מפחדים לצאת מביתם בערב, ועוד תמונות קשות נוספות. ובמקביל, מחסני ילדים, אלפי ילדים אומללים. כשביקרתי שם, אני אומר את זה כאב לילדים קטנים, ירדו לי דמעות מהעיניים. לא האמנתי שבמדינה שלנו יכול להיות שכך נאפשר לילדים לגדול, וללא קשר בכלל לזכויות כאלה ואחרות. בהזדמנות הזאת אני גם רוצה להודות לעיריית תל אביב, שהחלה כן לטפל בילדים האלה ומשפרת, וגם לעמותות ולפעילים ולפעילות לזכויות אדם, שעושים עבודת קודש בניסיון לטפל באנשים האומללים האלה. אז אתם רוצים להוציא מהארץ את אלו שלא מגיעה להם הזכות להיות כאן? עשו זאת בצורה מכובדת, דאגו לגורלם באותה מדינה שלישית, רואנדה. חייבים לשאול שאלות, חייבים לתחקר ולראות אם מה שחשבנו שיקרה ברואנדה, אם זה קורה. כנראה שלא. אבל חשוב מזה, ביקשתי בעבר משר הפנים: בדקו ברצינות ומהר מי זכאי ומי לא זכאי. תנו תשובות לאנשים. למשל, ברור ש-6,000 האנשים, כבוד היושב-ראש, שהגיעו מדארפור, לגביהם אין שאלה, הם זכאים לזכויות פליט. אז תנו להם את הזכויות האלה. אתם יודעים מה? ניתן להם את הזכויות האלה, זה יעזור לנו להסתכל בראי המוסרי של עצמנו ובראי המוסרי והחשוב של החוק הבין-לאומי.

במצב הנוכחי, כפי שמסתמן על פי החוק הזה, בוודאות יגורשו גם אנשים שיש להם את זכות הפליט. וזה לא ראוי, זה לא חוקי, ולכך אני מתנגד בכל תוקף. אני פונה אל חברי הכנסת מימין ומשמאל: היזכרו מי אנחנו, מי אנחנו, העם היהודי. יש בנו ייחודיות, יש בנו חמלה. בואו נפתח מעט את הלב, את הנשמה, ונעשה פתרון הגון לאנשים האומללים האלה ובני משפחותיהם. לכו בקרו בבית הספר רוגוזין בתל אביב, אי של שפיות,

מעבדה קטנה של טיפול ראוי באוכלוסיות האלה. נא לסיים, בבקשה. כלומר, כשרוצים גם אפשר. אני אצביע נגד החוק, ואני מציע לכולנו: בואו נדרוש חוק ברור, דרך אגב, גם על פי הכוונת בג"ץ: מי שצריך לגרשו, יצא מפה בכבוד, ומי שלא, נאפשר לו ולמשפחות האנשים האלה את הזכות להשתקם. אנחנו יכולים לעשות זאת אם רק באמת רוצים.

ואני חושב שבחברה הישראלית רבים מוכנים ורוצים לטפל בשתי האוכלוסיות, גם באוכלוסיית דרום תל אביב וגם באוכלוסיית דורשי המקלט האלה.

חברת הכנסת יעל כהן-פארן. עד חמש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, החוק שעולה כאן היום נוגע בעצם להמשך היחס של מדינת ישראל ושל ממשלת ישראל כלפי הקבוצה הכי חלשה שחיה פה היום.

ואולי רובם הגדול, הם מבקשי מקלט שנמלטו מזוועות, מניצול, ממלחמות, אבל מאחר שהם הגיעו בדרכים לא דרכים, הם מכונים בעיקר מסתננים. ומאחר שבמשך שנים הם גם לא יכלו להגיש בקשות מקלט,

אז הם לא הגישו בקשות מקלט. וגם אלה שבסוף כן יכלו להגיש בקשות מקלט, מרגע שניתנה להם האפשרות הזאת הם לא נבדקו בכלל. ופה לב העניין: יש אלפי בקשות מקלט שלא נבדקות ולא נבחנות, ויש רק לשכה אחת שמקבלת כמה עשרות פונים ביום, אז הם אפילו מתקשים להגיש בכלל את הבקשות האלה. זה לב העניין. מדינת ישראל מסרבת להתמודד איתם. היא מסרבת להתמודד עם התופעה של הפליטים, של מבקשי המקלט, שמדינות אחרות בעולם מתמודדות איתה, ואפילו מתמודדות איתה בצורה הרבה יותר משמעותית, והרבה פעמים מאותן מדינות כמו סודאן וכמו אריתריאה נקלטים עשרות אחוזים.

90% ממבקשי המקלט מאריתריאה במדינות אחרות מקבלים מעמד של פליט. אלה הנתונים. מדינת ישראל, לא בודקים. מאזור סודאן, וחבל דארפור בוודאי, עשרות אחוזים, מעל 60% 70%. תראו, ישראל בסך הכול היא מדינה מפותחת, עם תל"ג לנפש גבוה. אנחנו לא מדינה נחשלת, תודה לאל, שלא מסוגלים לדאוג לעצמנו. נכון, יש לנו פערים חברתיים מאוד גדולים. לא כולם נהנים מאותו תל"ג גבוה. אבל מכל בחינה אנחנו מדינה שיכולה, ברמת העושר שלה, להכיל אוכלוסייה של מבקשי מקלט. עובדה שנכנסנו ל-OECD. במדינות אחרות ב-OECD מצליחים ברמת העושר של המדינה להכיל אותם. אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן: לא לבחון את בקשות המקלט, כאן זאת הבחירה של הממשלה, לא לבחון את בקשות המקלט, לכלוא אותם לתקופות, להמציא עוד ועוד אמצעי מדיניות פוגעניים, קרן פדיון רק שתצא מהארץ וכו', זה רק מגדיל את הבעיה. המדיניות הזאת מבוססת על קמפיין שהוא כוחני וגזעני, שהממשלה בעצם גם מובילה אותו, קמפיין שמבוסס על שקרים ועל עשיית הון פוליטי משכבות מוחלשות. הרי בשנים האחרונות, מאז הוקמה הגדר לאורך הגבול עם מצרים, כמעט שלא נכנסו, נכנסו מתי מעט של אנשים, ובשנה האחרונה,

למרות זאת לא מהססים בקמפיין נגדם להגיד שהם רק מהגרי עבודה, ושאם ייתנו להם אשרות או יכירו בבקשות המקלט שלהם אז יגיעו אלפים. יש כאן שרה שאפילו עשתה את פריצת הדרך הציבורית שלה על ידי זה שהיא קראה להם "סרטן" ממש לעשות הון פוליטי על הגב של תושבי דרום תל אביב. אני רוצה להגיד כאן באופן ברור: אין ספק שתושבי דרום תל אביב סובלים, אבל הם סובלים בעיקר כתוצאה מהמדיניות הכושלת של הממשלה, שמתעלמת מפתרונות אפשריים למבקשי המקלט ושמעודדת אותם להתרכז במקום אחד. המדינה גם לא מנסה למצוא בשום דרך פתרון אמיתי לתושבי דרום תל אביב. רק לפני כמה חודשים עלתה כאן הצעה שלנו, של המחנה הציוני, לטפל בדרום תל אביב כמו שצריך, להסתכל על הבעיה האינטגרטיבית של החולשה של דרום תל אביב ומבקשי המקלט ולפתור את שתיהן ביחד.

הקואליציה והממשלה התנגדו והביאו לנפילת הצעת החוק. אני רק רוצה לסיים באמירה: הסבים והסבתות שלי, כולם היו פליטים. הם ברחו מפולין לרוסיה, והם היו שם פליטים כמה שנים עד שהם יכלו לחזור לפולין ובסוף לעלות לארץ. דווקא אנחנו, העם היהודי, עם כל ההיסטוריה שלנו, מהיותנו גרים בארץ מצרים ועד הפליטות שלנו באירופה בתקופה הכי חשוכה בהיסטוריה, דווקא אנחנו צריכים לזכור את התקופות האלה, לזכור שהיינו במקום הזה, לזכור שהיינו פליטים, ואנחנו צריכים לדאוג גם לגר ולהכי חלשים. זאת מצוות היהדות. חברה נמדדת ביחס שלה לחלשים ביותר שבה. אם אנחנו רוצים חברת מופת, חברה צודקת, חברה מוסרית לאור ערכי היהדות, אנחנו לא יכולים לעמוד כאן ולאפשר מדיניות של כליאה ושל גירוש למבקשי המקלט. תודה רבה.

חבר הכנסת סאלח סעד, איננו נוכח, חברת הכנסת לאה פדידה, אינה נוכחת. מסכמים. השר אופיר אקוניס, בבקשה.

ואבסורדי כפי שלא נשמע בכנסת ישראל שנים ארוכות. כמעט שלוש שעות, אדוני היושב-ראש, עמדו כאן בזה אחר זה חברי האופוזיציה והשמיעו את מיטב הטיעונים שלהם בעד מסתנני עבודה בלתי חוקיים, פורעי חוק, שנכנסו תוך כדי הפרת החוק הישראלי, רמסו אותו ברגל גסה ונכנסו ארצה, ונגד, אדוני היושב-ראש, אזרחי ישראל, נגד תושבי דרום תל אביב, נגד תושבי אילת, נגד תושבי פרדס כץ, נגד תושבי אופקים, נגד תושבי שכונות שלמות בירושלים שאינן רחוקות ממשכן הכנסת.

אדוני היושב-ראש, נראית האופוזיציה בישראל ב-2017. אלה המכנים את עצמם, ובפי עצמם הם שומרי הדמוקרטיה ושלטון החוק, בעד החוק. התייצבו כאן, אדוני היושב-ראש, לימינם של עשרות אלפי פורעי חוק ונגד האזרחים של המדינה שאותה הם היו אמורים לייצג, נגד אזרחי ישראל. אבסורד כזה, אדוני היושב-ראש, אינני זוכר במליאת הכנסת מאז, פחות או יותר,

סביב המרמרה באמצע 2010, כאשר התייצבו חברי כנסת מהסיעה הערבית, אז הם היו מפוצלים, ותמכו במשט הזה. להבדיל אלפי הבדלות, כן? הנושא הוא נושא אחר, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. העיקרון הזה, אני אגיד לך בדיוק מהו העיקרון. העיקרון הזה, חבר הכנסת רז, ואני הקשבתי גם כשר תורן אבל גם כמאזין לכל אחת ואחד מן הדוברים בפראזות, בסיסמאות נבובות, במילים בעברית שהקשר בינן, הקשר בין הדיון, לבין הטיעונים שהושמעו הוא אפסי, הוא קלוש. לא הייתי אומר "טיעונים נקלים", כי בכל זאת אלה הטיעונים שלכם. ואם זאת רמת הטיעון, אז אבוי לנו ואבוי לאנשים, כולל מצביעי המחנה הציוני ומרצ, שהצביעו בשכונות דרום תל אביב, והיו כאלה, לשמחתי לא רבים, אבל היו כאלה שהצביעו עבורכם, רבים מאוד.

גם עבור מרצ. בושה וחרפה שאתם התייצבתם לימינם של האנשים האלה תוך כדי מכבסת המילים הבולשביקית שלכם, אתם, את הבושה שלכם איבדתם. המכבסה הבולשביקית שלכם, "בולשביקים".

כאשר אנחנו כולנו יודעים את האמת: כוח עבודה זר, כוח עבודה בלתי חוקי, שצעד לו מאריתריאה ומדארפור דרך מצרים. אדוני היושב-ראש, מעניין, ממש פליאה איך אותם אנשים, גברים חסונים, גדולים, יכולים לעבוד, במצרים, אדוני היושב-ראש, הם לא פנו לנציבות האו"ם לפליטים.

לא ביקשו פליטוּת במצרים, חבר הכנסת פריג'. הם לא ביקשו במצרים פליטות. הם רק הגיעו לארץ האיומה הזאת, לפרוטוקול: בציניות,

בלשון סגי נהור, למדינה הנוראה הזאת עם הכלכלה הכושלת, סגי נהור, לפרוטוקול, למקום הבלתי-אפשרי הזה, שאזרחי ישראל אינם יכולים לחיות בו, על פי השיטה שלכם, ובאו לכאן ככוח עבודה. ברור כשמש שזה מה שהם עשו. כולנו, מאז ממשלתו, סלחו לי, אתם דיברתם פה שלוש שעות. בשביל ביבי, מאז ממשלתו של אריאל שרון, זכרו לברכה, אדוני היושב-ראש, דרך ממשלתו של מר אולמרט והגברת לבני, ביבי עוד מעט יגרש אותך. וגם בשנה הראשונה לכהונת הממשלה שלנו, הם זרמו באין מפריע, בניגוד מוחלט לחוק. כל אחד ואחת מכם מהבניין הזה אשר נכנס לארצות הברית של אמריקה, בין שהוא שר או חבר כנסת, וודאי אם הוא אזרח שבא בלי ויזת עבודה, עובר ב-immigration. ואם הוא איננו מקבל את האישור של אותו פקיד קשוח, אדוני היושב-ראש, בכניסה בשערי ארצות הברית של אמריקה, ערש הדמוקרטיה המודרנית, הוא מסולק בו ברגע, חבר הכנסת פריג', ושלל התיאורים העלובים שבהם תיארת את מפלגתי המפוארת. לא, לא, מוסי רז, שמענו אותך. 20 דקות שמענו אותך.

מספיק, די והותר שמענו אותך. מבקשים אישור להיכנס, מה שלא עשו מסתנני העבודה הבלתי-חוקיים שפלשו לישראל וכבשו בה שכונות שלמות, ובהן שכונות, אדוני היושב-ראש, שבספסלים האלה מייצגים אותן חלק קטן ומזערי מן האנשים שיושבים כאן. במקום לייצג את תושבי דרום תל אביב ואת תושבי שכונות אחרות בישראל, במשך שלוש שעות ייצגו דוברות ודוברי האופוזיציה את האינטרס הזר ופורע החוק שנמצא בדמותם של 50,000 או 60,000 או 40,000 משפחות שהופכות עכשיו את ילדיהן למקלט אנושי כדי שלא יגרשו אותן. זאת האמת. אנחנו רואים את העגלות בנווה שאנן.

חברת הכנסת גרמן דיברה על דרום תל אביב. יש לי שאלה אליה, אם תואיל בטובה להיכנס לאולם: מתי בפעם האחרונה ביקרה בדרום תל אביב הגברת גרמן? מתי בפעם האחרונה הגברת גרמן צעדה בשכונת התקווה? מתי עשתה קניות בשוק של שכונת התקווה? מתי ירדה מרכב השרד שלה בשכונת שפירא? מתי הגיעה לאזור התחנה המרכזית הישנה, החדשה והישנה, אדוני היושב-ראש, שנמצאות תחת כיבוש אפריקני בליבה של תל אביב, זה עוד לא בחירות. חמש דקות, חבר הכנסת רז, מן המקום שבו הפגינו במוצאי שבת המפגינים, שרובם הגדול, לא הייתי אומר "המוחלט", כי לא בדקתי, מזוהים עם מפלגת העבודה, עם מרצ ועם הרשימה המשותפת?

חברת הכנסת גרמן, מתי היית בפעם האחרונה בדרום תל אביב? מתי היית שם? מתי היית בפעם האחרונה בדרום תל אביב? ובשם איזה אנשים ואיזה תושבים דיברת? חמש פעמים, חברת הכנסת גרמן, את יכולה לשבת. אם היית שם, את יכולה לשבת במקום שלך. אסור לעמוד. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. מתי אתה היית שם?

אבל אני הייתי שם בשבוע שעבר. תבואי איתי.

השר אקוניס, אתה יושב בממשלה, ואתם לא עשיתם שום דבר בשביל תושבי דרום תל אביב. אני גרה מטר משם, לא אתה.

לדרום תל אביב, ותראי באיזה תנאים, אני גרה מטר משם. איפה אתה גר?

חברת הכנסת ורבין. באיזה תנאים חיים תושבי שכונת התקווה, תושבי שכונת שפירא, תושבי נווה שאנן,

ממעט הישראלים שנשארו שם, ממעט הישראלים שנשארו שם. אבל אתם מדברים, בשם מי? איזה אזרחים אפריקנים שלחו אתכם לייצג אותם בכנסת? תגידו לי עכשיו. שלחו את מוסי רז? את עיסאווי פריג'? בודדי המצביעים שהצביעו למרצ בשכונות דרום תל אביב. איזה אזרחים, תודה רבה, חבר הכנסת מוסי רז. איזה מסתננים אפריקנים שלחו אותך ואיזה מסתננים אפריקנים שלחו את חברי המחנה הציוני?

תסבירו. אין לכם הסבר. אין לכם הסבר. אז מה אתה בכלל,

היושב-ראש, האופוזיציה דיברה שלוש שעות עכשיו אשיב להם כגמולם בתשובה מפורטת, מנומקת ויסודית, שאתם לא מסוגלים להתמודד עם רמת הטיעון שלה. דבר על החוק, דבר על החוק. לא

אז חבר הכנסת פריג' יורד לפסים אישיים וקורא בשמות לחברי הליכוד, מאפשר לעצמו את החוצפה לקרוא בשמות גנאי לחברי ליכוד. אנחנו לא שאלנו אותך. ואם אני אחרוז את שם המפלגה שלך,

במילה מהשפה העברית אבל בגלל הכבוד,

אני לא אעשה את זה, בגלל הכבוד למליאת הכנסת ובגלל הכבוד לשפה העברית ובגלל הכבוד לחברי הכנסת שנמצאים כאן. אתה השתמשת בחריזה בשפה העברית על שם המפלגה שלי ועליי באופן אישי, אבל מכיוון שרמת הטיעון שלך כל כך עלובה, כל כך ילדותית, ילדים בכיתה ג' וד' שאני רואה בבתי ספר כל שבוע ברחבי הארץ מעלים טיעונים יותר כבדי משקל מהטיעונים האוויליים שאתה העלית פה ומשמות הגנאי. לאיזה רמה מרצ מדרדרת את השיח הפוליטי; לאיזו רמה. בושה וחרפה.

אדוני היושב-ראש, זהו לא היה השיא של הערב הזה. זה לא היה השיא של הערב הזה. אחד מן השיאים של הערב הזה היה דבריה של חברת הכנסת זנדברג,

אני מוכרח להגיד, אבל הגדילה לעשות חברת הכנסת זנדברג, אשר אמרה את האיוולת, הגסות, האלימות וההסתה. וכך היא אומרת, ציטוט, שימו לב, אדוני יושב-ראש הכנסת, בכנסת ישראל, חברת כנסת, ציטוט: אתם שולחים אנשים אל מותם, בדיוק כמו שלא רציתם שיעשו לעם שלנו לפני עשרות שנים. והיא ממשיכה: מההיסטוריה שלנו,

איזו חרפה, לאיזה שפל הגיעה הכנסת הזאת, לאיזה שפל הגיעה האופוזיציה, שמשתמשת, חבר הכנסת אלאלוף, אתה לא היית בדיון, תרשה לי. משתמשת בהשוואה של מצבם של פורעי חוק מאפריקה למצבם של 6 מיליון יהודים שנרצחו במלחמת העולם השנייה ולמעמדם כפליטים במלחמת העולם השנייה. וזה היה רק חלק, אדוני היושב-ראש. אני מציע בהזדמנות הראשונה לחברי האופוזיציה, בעיקר לחברת הכנסת זנדברג, וגם לאחרים, להתבייש. להתבייש בדברים שהם אמרו. לפשפש היטב בפרוטוקול, לקרוא מה שהם אמרו, כיצד הם השוו את הטיפול של ממשלה לגיטימית בישראל במידה רבה מאוד לשלטון של הרייך השלישי בגרמניה ובאירופה.

אתה לא היית בדיון. תן לי להשיב לחברי האופוזיציה. אגב, לשמחתי למיטב זיכרוני חבריך לא השתמשו בביטויים האלה, אבל חברי הכנסת ממרצ, וגם מן הרשימה הערבית המשותפת, וגם חברת הכנסת מיכאלי ואחרים הזכירו את התקופה האפלה הזאת. תתביישו לכם. קחו לילה שלם, קחו לילה שלם של בושה, שהיום הזה ייזכר. אתם יכולים, חבר הכנסת פרי, לתקוף את הממשלה במסגרת הדיון הפרלמנטרי האופוזיציוני כמה שאתם רוצים. זה בסדר. אני מעולם לא שללתי את זכות ההפגנה ומעולם לא שללתי את זכות הדיבור. להשוות השוואות כאלה? אוי, תודה.

וכמובן, אדוני היושב-ראש, מכבסת המילים הידועה: מבקשי מקלט. הם לא מבקשי מקלט, הם מסתננים, תבינו, מסתנני עבודה בלתי חוקיים.

חברת הכנסת רוזין,

אדוני יושב-ראש הקואליציה, עוד שתי דקות, כי כאן היה דיון חמור ביותר. השר ארדן, לא היית ער לו, אבל אני נאלצתי לספוג את זה כשר תורן. שלוש וחצי שעות. ואומרת חברת הכנסת רוזין: אתם לא מצליחים להתמודד, בואו, כן, אמרת.

כדי שהציבור שרואה אותנו בבית ידע איך ממשלות שלנו לא הצליחו להתמודד. העמותות שלכם, אהה. אהה. העמותות שלכם, הממומנות על ידי קרנות של מדינות אירופיות, על כל חוק, כולל חוקים, חבר הכנסת לפיד, שחוקקו כשאתה היית שר בממשלה, מייד פנו לבג"ץ ופסלו. ועל ידי מי הן ממומנות, העמותות הללו, אדוני היושב-ראש? על ידי קרנות של מדינות אירופיות שמממנות את הבג"ץ ומממנות את הפנייה.

ובזה אני מסיים, סליחה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת קיש, כל הבית הזה, כל הבית הזה, אדוני ראש הממשלה, ראש הממשלה והשר שטייניץ חייב תודה גדולה לממשלת נתניהו השנייה, אשר באומץ החליטה בתחילת כהונתה, וגם תקצבה,

באומץ גדול, מול כל הפופוליזם שלכם, החליטה לממן ולבצע ולתקצב ולהביא לידי סיום את אחד הפלאים הגדולים שהתרחשו בישראל בעשר השנים האחרונות,

זה הפלא היחיד. וזוהי הגדר, גדר הגבול בין ישראל לבין מצרים, שבלמה את כניסתם של פורעי החוק, שהערב הזה אתם הגנתם עליהם ובגדתם בשליחות שלכם. הגדר התחילה בתקופת עמיר פרץ.

בגדתם בשליחות שלכם. בגדתם בשליחות שלכם כנציגי אזרחי ישראל שומרי החוק בבית הזה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש מחברי הכנסת להצביע בעד,

תהיה הוגן, הגדר התחילה בתקופת עמיר פרץ. ואני מעמיד עכשיו למבחן, תודה,

את מנהיגותו של יו"ר מפלגת העבודה, שהודיע שהמחנה הציוני, אדוני ראש הממשלה, בוא נבדוק כיצד מצביעים חברי המחנה הציוני. ראש המפלגה שלכם קרא לכם להצביע בעד החוק, וכל מי שעלה לדבר, אדוני היושב-ראש, הודיע שהוא יצביע נגד. זהו המבחן הגדול של יושב-ראש המפלגה שלכם, שאל דבריו בנושאים אחרים אני אתייחס בהמשך הערב הזה.

תודה לשר אופיר אקוניס. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם להשיב למסתייגים. מייד לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה דווקא,

אני רוצה לענות לך. תראה, לא מזמן עשינו איזשהו דיון, גם על הנושא של, כפי שאמרתי לך, איחוד המשפחות, מסתבר שיש כמעט 27 מפגעים בדור השני. חברת הכנסת זנדברג כל הזמן התעניינה למה אנחנו לא שומרים על הזכויות שלהם, לכאורה. תפיסת העולם שלי, אני נבחרתי כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, לא על המסתננים. אני הייתי בדרום תל אביב, ראיתי אישה בשם סופיה והיא אמרה לי: אני עליתי מהודו בשנת 1950, ואני פליטה במדינתי. זה לא במושגים שלי.

אני מצפה מכם: תפסיקו עם הצביעות, תפסיקו עם ההתחסדות. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, קודם כול דואגים לאזרחי מדינת ישראל. מדובר במהגרי עבודה.

אני אגיד לך עוד משהו: הרי כל הטיעון של הפליט הוא שלכאורה הוא נמצא באיזושהי סכנת חיים, אם יחזור למקום מגוריו, אולי יפגעו בו. ראש הממשלה כאן מצא פתרון ששקד עליו הרבה זמן, מצא מדינה שלישית שאין בעיה להחזיר אותם לשם. אז מה מפריע לך בבטן? למה זה מפריע לך? לא הבנתי מה אתה רוצה. איזה מדינה?

מה זה מעניין אותך איזה מדינה כרגע? יש הסכם בין המדינות שמסדיר את העניין. למה תמיד אתם דואגים לכולם חוץ מליהודים פה? בושה וחרפה. מה אתה אומר?

תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם. חברי הכנסת, נא לשבת. יש לנו עוד לילה ארוך, אני מבקש שנשמור על הקולות. יש מישהו שמרכז את ההסתייגויות מולי? חבר הכנסת דב חנין, אתה? חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017. נצביע קודם כול על שם החוק, כנוסח הוועדה. אין הסתייגויות לשם החוק. מי בעד? מי נגד? אפשר להצביע. שם החוק כנוסח הוועדה. מי בעד ומי נגד?

71 בעד, 35 מתנגדים. אני קובע כי שם החוק אושר כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הסתייגויות לפני סעיף 1. חבר הכנסת חנין, להצביע? הסתייגויות של חברי הכנסת דב חנין, איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה,

עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא,

ג'מעה אזברגה, סעיד אלחרומי ויוסף עטאונה, להלן:

ההסתייגות של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה.

לחלופין להצביע, אדוני?

מסירים את ההסתייגות לחלופין.

בעד הסעיפים 5 ו-6 בקריאה שנייה, 71, נגד,

אין נמנעים. סעיפים 5 ו-6 אושרו כנוסח הוועדה. לסעיף 7, קבוצת מרצ, הסתייגות מס' 4, מצביעים. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. הסתייגות מס' 4, לסעיף 7, מי בעד?

ההסתייגות?

43 בעד, 69 נגד, אין נמנעים. הסתייגות מס' 4, לסעיף 7, לא התקבלה.

5, אדוני? מצביעים על הסתייגות מס' 5. מי בעד? מי נגד ההסתייגות?

חברי הכנסת, בעד ההסתייגות, 44, נגדה, 66, אין נמנעים. הסתייגות מס'

לסעיף 8 אין הסתייגויות. לכן, נצביע על סעיפים 7 ו-8 כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות.

מי נגד סעיפים 7 ו-8? נא להצביע. סעיפים 7 8, כהצעת הוועדה, נתקבלו.

אפשר להצביע.

בעד, 71, נגד, 41, אפס נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש קריאות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח 2017. שימו לב, חברי הכנסת, בהתאם לסעיפים 4 ו-45 ו-46 לחוק-יסוד: הכנסת, לחוק המפלגות נדרש רוב של 61 חברי כנסת בכל שלוש הקריאות. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת דוד אמסלם להציג לנו את הצעת החוק. בבקשה, אדוני, לקריאה ראשונה, כאמור. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הגשתי את הצעת החוק בנושא של מימון של הפריימריז. היום המצב הוא שבמפלגות שיש בהן פריימריז, רוב המפלגות שיושבות כרגע בבית אין להן את זה, אז אולי הם לא יודעים על מה מדובר, אז אני אסביר לכם קצת. בפריימריז הכוונה היא בחירות מקדימות בתוך המפלגות. לא ראש המפלגה מחליט על הרשימה, אלא הציבור הכללי שחבר במפלגה הוא שמצביע ובוחר את הרשימה. בסופו של עניין, על כל הנושא הזה יש כיום הוצאות לא מעטות. איך בעצם המועמדים מגייסים? על פי החוק כיום, כל מועמד יכול לגייס תרומות, כמובן באמצעות תורמים, לפנות לתורמים. הוא יכול לקבל עד סכום בסדר גודל של 11,000 שקלים מכל תורם. זה כמובן גם פונקציה של גודל המפלגה. לא אלאה אתכם, אבל בליכוד, היות שיש לנו כמעט 150,000 מתפקדים, אז המשמעות היא שאפשר לגייס עד כ-450,000 שקל. המשמעות היא שכמעט 45,000 איש נותנים צ'קים לחבר כנסת, שיכול להיות גם שר לאחר מכן, כדי שיעשה את הפריימריז, יתמודד בפריימריז. בז'רגון שלי זה נקרא שוחד על פי החוק. אני לא מכיר משהו אחר. אף פעם אף אחד לא דפק לי בדלת ונתן לי 100 שקלים סתם. לכן, אני רואה את זה כדבר חמור מאוד. אין לי מושג איך זה התפתח עד היום, כשיש שלטונות חוק במדינת ישראל, רבותיי.

בגלל שמבחינתי זה דבר לא הגיוני. לא יכול להיות שפה בכנסת יש חברי כנסת שקיבלו כסף ממישהו, גם אם החוק מאפשר את זה. כמובן שאותם אנשים לרוב, לדעתי, לא תורמים בגלל צבע העיניים, אלא יכול להיות שזה בבחינת שלח לחמך, ובסופו של דבר לכו תדעו כמה חוקים עברו כאן בכנסת ומה המשמעויות של החוקים האלה לעם ישראל. אנחנו גם לא יודעים מי ביקש ואיזו עזרה הוא קיבל. לכן, אני חושב שהדבר הזה חמור, וצריך לנתק את ההון מהשלטון. צריך לנתק בכלל את חבר הכנסת ממושג הכסף. חבר הכנסת בשום תחנה לא אמור לפגוש תורמים ושקלים. לכן, אני הגשתי את הצעת החוק הזאת, שבאה בעצם לעשות את ההפרדה. היא באה לומר שבמדינת ישראל הדמוקרטיה עולה כסף.

כל מפלגה פה מקבלת על כל חבר כנסת אולי הציבור לא יודע, 80,000 שקל לחודש. חלק מהמפלגות, יש להן מנגנונים,

הן מתפעלות אותם. חלק מהמפלגות אין להן כלום. הם רק אוספים את הכסף ולקראת הבחירות הם משתמשים בו,

חוץ מהמימון של הבחירות.

צריך לנתק אותו, וכמה שיותר מהר זה יותר טוב, כך ייטב לנו. אנחנו הורדנו גם את תקרת ההוצאה כמעט בשליש. הצעת החוק באה ואומרת שזה יבוא בעצם מקופת המדינה, ועשינו כאן כל מיני הסדרים שבאים להבטיח שחבר הכנסת מקבל את המימון. אם הוא נבחר מחדש אז הוא מקבל חזרה את המימון, על מנת להתנתק מהתורמים. גם מי שלא נכנס בסופו של עניין מקבל, רק חלק מהמימון, רק בהנחת עבודה שהוא הביא איזושהי תוצאה סבירה. זה בדיוק כמו שקורה גם כיום בכנסת בבחירות: מי שלא עובר את אחוז החסימה עדיין מקבל חלק מהמימון כשהוא מתקרב לאחוז החסימה, וכנ"ל בעיריות. אז אני בעצם מבקש, אני חושב שזה חוק חשוב לחיזוק הדמוקרטיה במדינת ישראל.

לדעתי זה אחד החוקים הכי חשובים במלחמה בשחיתות. לכן אני באמת מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק, כולל אלה שאין להם פריימריז, בגלל שזה טוב למדינת ישראל. תאמינו לי, זה טוב למדינת ישראל. אז תודה רבה, ואני מבקש באמת שתשקלו את העניין, גם אלה שאין להם פריימריז. יעקב, תחשוב טוב על מה שאמרתי. למה אתה נותן כסף, תראה, בוז'י, תקשיב, ברור לך שזה לא עלה ממני.

אבל בסופו של דבר, אני אסביר לך, שאלת שאלה. ברור לך שזה לא עלה ממני, ואני חושב שזה לא בסדר.

אבל כשאני רואה את כל המתווה הכללי, שהוא החשוב, אז כרגע יש לנו פה נקודה בעייתית. אני גם הפכתי אותה בהצעה, זה לא אוטומטי, אלא מפלגה שתרצה, היא תיזום את הפנייה לקבל, ואז היא תצטרך להסביר לציבור למה היא רוצה את הכסף. גם אני מסכים איתך, זה לא מוצדק.

כשאתה רואה את הקרון ואתה מבין לאן הוא צריך להגיע, אז גם אם יש לך הפרעות כאלה ואחרות אתה מנסה לבוא איתן לפשרה. אז אני באמת מבקש מכל החברים להצביע בעבור הצעת החוק הזאת, בגלל שאני באמת חושב שהיא חשובה.

תודה רבה. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. מווג'וד, תפדל. חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת אמסלם, אמרתי לו את זה כבר הבוקר, שבזכותו יצאו בשני מוצאי השבת האחרונים עשרות אלפי אנשים לרחוב, שלא עשו את זה כבר שנים, מאז המחאה החברתית ב-2011. אין ספק שאתה נכס של האופוזיציה. אתה מצליח להוציא את האנשים לרחוב בזעם על המעשים המושחתים האלה, על החקיקה ההזויה הזאת. לבוא ועכשיו לממן פריימריז למי שייבחר ולא לממן למי שלא ייבחר וכל הסיבוכים האלה, השחיתות הזאת תעלה למדינת ישראל ביוקר. האופוזיציה לא תרוויח מזה שאתה מצליח להוציא מוצאי שבת אחר מוצאי שבת עשרות אלפים, ובמוצאי השבת הקרובה יותר שיפגינו נגדך ונגד הממשלה המושחתת, מפני שהמדינה רועדת, מפני שמדינה מושחתת לא יכולה להתנהל בצורה כזאת. כל יום עוד חקיקה מושחתת, עוד חקיקה גזענית, עוד כסף למקורבים, עוד כסף לזה שנבחר, פחות כסף לזה שלא נבחר. מה עם הילדים החולים? מה עם מתווה הנכים? מה עם העניים? מה עם הקיצוץ הרוחבי שהביאו היום לוועדת הכספים? מה עם כל הדברים האלה? רק לקחת כסף לפריימריז, להשתיק את המשטרה. אבל ההשתקה של המשטרה, כן, שאלה, אני עונה לך, על חשבון הזמן שלו. בהגינות, תענה לי ביושר. אתה חושב שפוליטיקאי יכול לקבל צ'קים מאנשים? לא. אסור לפוליטיקאי לקבל צ'ק מאנשים. הוא יכול לאסוף תרומות בצורה מסודרת. לבוא ולהגיד: מי שנבחר יקבל, מי שלא נבחר לא יקבל, מי שיש לו פריימריז יקבל כך, מי שלא יקבל אחרת, השחיתות הזאת פושה בנו. זה הדבר שאמרתי גם קודם: הכיבוש משחית. הבטחתי לשר אקוניס לקרוא, בגלל שהוא אמר שהוא לא יודע איפה הגדה המערבית, הוא יודע איפה יהודה ושומרון. המעשים המושחתים והמטורפים והאלימים שנעשים שם בשעות האלה, כשאנחנו מדברים פה, כנגד אנשים שמנסים לגרש אותם מביתם, לא רק מהגרי עבודה בתל אביב, כן? גם אנשים שגרים שם מקדמת דנא. באים אליהם בשעות האלה מתנחלים מההתנחלות שהיא בלתי חוקית, כמו שאר ההתנחלויות, משכיות, ומאיימים עליהם שאם הם יצאו למרעה, כמו שעשו ב-50 השנה האחרונות, יאונה להם רע. כי השחיתות שמתחילה כאן, היא נמשכת לכל מקום. היא נמשכת לכל מקום. הסתכלו על מה שקורה שם. אני קורא מפה לחברי הכנסת של כולנו, שאני מבין למה יצאו החוצה, כי הם לא יכולים יותר לראות את השחיתות הזאת, הם לא יכולים לראות את הגועל הזה יותר, שהמפגינים שהגיעו במוצאי שבת האחרונה ובמוצאי השבת שלפניה הם גם מצביעים שלהם, לא רק של מרצ, לא רק של המחנ"צ,

לא רק של הרשימה המשותפת, לא רק של יש עתיד: צריך לשים סוף לשחיתות הזאת. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר. בבקשה, שלוש דקות, קארין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שרים ושרות נכבדים, כנסת נכבדה, אומר, בעיקרון אדוני היושב-ראש, הכנסת מאוד פעילה ב-23:30, בלילה. חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת דיכטר. חברי הכנסת הרצוג, ציפי לבני, עאידה תומא סלימאן, יהודה גליק, ויש שם גב לא מזוהה. אדוני היושב-ראש, אומר שבעיקרון אני מבינה את הצורך הזה שהמימון לפריימריז יגיע מהמדינה ולא מתרומות, אבל יש שני דברים שאני לא מבינה בחוק הזה. הדבר האחד: איך זה מעודד כניסה של כוחות חדשים לפוליטיקה? זה הרי מתמרץ בעיקר את הפוליטיקאים הקיימים להחזיק את עצמם, לתחזק את עצמם בתוך המערכת הזאת. הדבר השני שאני לא מצליחה להבין זה למה מפלגות שאין להן פריימריז שולחות ידם לכיס הזה. בסוף מדובר בכסף של אזרחי ואזרחיות ישראל. למה אזרחים צריכים לממן את מי שבכלל אין לו פריימריז?

אז למה המפלגות הללו כן לוקחות את הכסף הזה? דבר נוסף, נקבע איזשהו מנגנון שאומר שאם לא תצליח בפריימריז אתה בכל מקרה צריך להחזיר את הכסף. אז איך יגיעו החדשים הלא-אמידים? זה עדיין מחזיר אותנו לאותו מקום שאומר שאם אין לך כסף, אתה לא יכול להתמודד בפריימריז. בכל מקרה יצטרכו לגשת לתרומות ולאנשים שייתנו את הכסף. אז אני לא מצליחה להבין. אני רוצה להאמין שהכוונה הייתה כוונה טובה, אבל התוצאה, איך נאמר, די גרועה.

תודה רבה, חברת הכנסת אלהרר. עווד אל-כנסת עיסאווי פריג'. כבוד היושב-ראש. תנו לי להתרגל, תתנצל, תתנצל. אתם הייתם בסדר, לחצתם על הכפתור הנכון. אומנם ישנם כמה שברחו החוצה, אבל זה בסדר. מודה ועוזב ירוחם.

(אומר בערבית: אדוני יושב-ראש הישיבה חבר הכנסת אחמד טיבי,) תפדל. כבוד השר, חברים, היום יש אווירה של נטו בחירות. נטו בחירות. זה מתחיל בתהליך פינוק. כולם מתפנקים היום, כולם מתפנקים, החל ממסיבת העיתונאים של כחלון: פינוק, יאללה, החלטתי לשנות את מדיניות המיסים, לחלק לכם, ביטול מכסים, טלוויזיות, מסכים, תיהנו,

והגענו לחוק של היום, שגם לחברי כנסת מכהנים מגיע פינוק. קיבלנו פינוק. אנחנו, חברי כנסת מכהנים, הוחלט להטיב עימנו. הבחירות בדרך, אנחנו צריכים להתכונן. חברי הכנסת מהליכוד, יש להם פריימריז בדרך, יש להם פריימריז בדרך, והם צריכים להתכונן לזה. אז איך להתכונן לזה? אנחנו הרוב, אנחנו המחליטים,

יש לנו את החוצפה ואת הכוח, נעביר הצעת חוק שנצ'פר את עצמנו. הצעת חוק צ'יפור. בינתיים הנכים חודשים על גבי חודשים מתחננים ובאים יום-יום למליאה ומבקשים שתשימו עליהם. אבל מה זה מעניין אתכם? קודם כול אני ואחרי זה נחשוב על הנכים, נחשוב על האחרים. זה מה שקורה. ואתם עושים את זה בחוצפה, בעזות מצח כזאת, שזה בלתי יתואר, בלתי יתואר. אין שבוע, במיוחד במושב האחרון, אתם עסוקים בחוקים פרסונליים, חוקי ביבי וחוקי פריימריז וחוקים כנ"ל. זה מה שמעסיק אתכם. תראה מה סדר-היום שלכם. מה סדר-היום שלכם. ואתם לא חושבים פעמיים, לא חושבים פעמיים, באים ומציעים חוק מביש כמו שאתם מביאים. אני התחלתי ואמרתי: נטו בחירות, וימים יגידו שזה נטו בחירות. אבל "תהליך החקיקה" במירכאות, שהוא ניצול לרעה של הכיסא שאתם יושבים עליו, מהר מאוד האמת תצא לאור, וכל הניסיונות שלכם שאתם מנסים לעשות, הציבור לא יקנה. הבושה הזאת תיגמר. צריך להצביע נגד הצעת החוק. (אומר בערבית: תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'.) חברת הכנסת זנדברג. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מסתכלת על סדר-היום של היום ובכלל על סדר-היום של הכנסת בימים ובשבועות האחרונים. זה באמת, פשוט לא להאמין במה אנחנו מתעסקים, ויותר מזה, במה אנחנו לא מתעסקים. הנכים פה, סליחה, כמעט הורגים אחד את השני וממשיכים להתאבד בכבישים. חברי כנסת כאן באמת יורקים דם על העלאת קצבה שבסוף לא מועלית לגובה שכר המינימום אלא נתקעה איפשהו באמצע במדרגות, מוועדת שמחון ומוועדת זליכה ואני כבר לא יודעת מאיזו ועדה. דוחות העוני מתחרים ביניהם אם יש 845,000 ילדים עניים או שכבר חצינו את המיליון ילדים עניים. לזה אין כסף? ולמה יש לנו כסף, לחלק כספי מדינה לחברי כנסת? השתגענו? זה מה שיש לנו להתעסק? ולא רק זה, לחוק הזה צריך רוב של 61, אז הקואליציה עשתה גיוס והודיעה לחברי הכנסת שאסור להם לנסוע לחו"ל. עוצר נסיעות.

כדי לעשות איזה משהו לטובת מדינה או בשביל לסדר לעצמם 300,000 שקל לפריימריז? תגידו, השתגעתם? סוף-סוף נמצא הדבר שבשבילו שווה לחברי כנסת מהליכוד לא לנסוע לחו"ל. נמצא הדבר שיקרקע אותם לארץ. לקנות פה חברי כנסת בשביל חוק המרכולים, בשביל לשמור על הקואליציה ולחלק לעצמם כסף. ואללה יופי, מזל שיש מדי פעם חוקים עקרוניים בכנסת, שאפשר לבוא להצביע, לעשות ימי מליאה סוערים, לעשות פיליבסטר בשביל רווחה, בשביל ילדים עניים.

מה פתאום? יש רק דבר אחד שיביא חברי כנסת לפה, וזה הפריימריז. באמת, זאת באמת בושה וחרפה שאנחנו צריכים חוק אחרי חוק להצביע פה על הדברים האלה. סדר-יום מביש. זה בלי לדבר על ההמלצות, שלא בא בסוף היום, אבל חוק אחרי חוק פשוט אנחנו מתעסקים בדברים הלא-נכונים במקום לעשות משהו שמיטיב עם מדינת ישראל. אולי באמת כבר כדאי שנפזר את הכנסת הזאת, נלך לבחירות, ושהציבור יבחר מחדש מנהיגות שדואגת לו, ולא לחוקי הפריימריז של עצמנו.

תודה רבה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חבר הכנסת אייכלר, לא נמצא. חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, דוח העוני התפרסם, אדוני היושב-ראש, רק השבוע, אתמול שמענו על הדוח האלטרנטיבי, ולצערי הגדול בזה אנחנו מתעסקים. אני שואל את חברי הליכוד שנמצאים כאן: מה באמת, המצע שלכם הפך להיות מוכתב על ידי חברי מרכז הליכוד? זכרו שלפני כמה חודשים באתם עם הפטנט החדש: יום הפריימריז צריך להיות יום חופש. היום אתם מדברים על כך שהמדינה צריכה לממן את הפריימריז שלכם. תגידו, נפלתם על הראש?

יש תחרות ביניכם מי יקרוץ יותר ויהיה חינני לחברי המרכז? זה מה שמעסיק אתכם היום? אנחנו מספר אחת בעוני ברשימת ה-OECD. כנסת ישראל הייתה צריכה להישאר עד לפנות בוקר ולהכות על חטא על זה שאנחנו במקום מספר אחת, מובילים את רשימת העוני. במקום זה אנחנו אומרים לאזרחים שלנו היום: קדימה, תשלמו את הצ'ק. אתם גם תממנו את הפריימריז. מה כל כך הפריע, חבר הכנסת אמסלם? עד היום יכלו לקבל תרומות מבוקרות על ידי מבקר המדינה. יש סכום מסוים שלא עוברים אותו. כך נוהגים בכל מדינה. אז אתם, חברי מרכז הליכוד, צריכים להמציא פטנט חדש? מה, על מי אתם עובדים? אני פוגש את האנשים בשטח. כל חבר מרכז יודע שאתם הולכים לעזור לו. אומרים לי חברי המרכז, לא מתביישים: סידרו לנו יום חופש, ועכשיו גם מסדרים לנו כסף. בשביל מה אתם צריכים את זה? מי צריך את זה? אני יודע. כל אחד שיתמודד מקבל תרומות, מותר לו כמה, הוא מדווח נכון, אתה חושב שזה בסדר? ואם אתה מדווח נכון, מאיר, שאלתי אם זה בסדר. בסדר גמור. אם אתה ישר ואם אתה מסתכל בעיניים לכל אחד אין שום בעיה. לא הבנתי, כסף, כסף. אני שואל אותך שאלה: למה, זה שוחד. זה מה, זה שוחד. דודי, אני שמעתי אותך, תשמע אותי.

ממילא יש כמה סעיפים לחוק שמייד צריך להוריד אותם. 1. מפלגה שאין בה פריימריז, שלא תיקח כסף, 2. אם מישהו לוקח ומפסיד,

הוא ילך לקחת תרומות, תאמין לי. כשהוא יצטרך להחזיר, הוא ילך לקחת תרומות. לכן, ממה נפשנו?

ממה נפשנו? עד עכשיו יכולת לקבל תרומה מבוקרת. מבקר המדינה בדק את זה, ואם זה לא בסדר, חטפת,

ואם אתה ישר עם עצמך, בדק את מה?

לא כל מי שתורם. באמת.

אז מה שאתם עושים, ואני מסכם את הדברים שלי, דודי, ואין לי ספק בזה, ואתה יודע: אתם קורצים לחברי המרכז: סידרנו לכם יום חופש, מה זה קשור לחברי מרכז? מה זה קשור לחברי מרכז?

תודה רבה. חבר הכנסת עמר בר-לב. את לא עמר בר-לב.

מירב בן ארי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השרים, כנסת נכבדה, אני מגיעה ממפלגה שאין בה פריימריז, ולמרות הכול אני חייבת לומר שהחוק הזה הוא חוק חשוב. אני חושבת שאם לא היו טהרנות וצדקנות, כמו שיש הרבה, דווקא כן הייתם מצביעים בעד. נכון, יש מקום לשנות את החוק, ואני חושבת שאפשר להוסיף סעיפים,

אדוני יושב-ראש הוועדה, לחברי כנסת חדשים. כי אתה יודע מה? אני יודעת, במה את לא, קארין,

אני חושבת כמוך. אני חושבת שאם לי היו פריימריז, כנראה לא הייתי נבחרת,

אין לי כסף בשביל לממן פריימריז, וב. שנייה. אבל מה החוק הזה בא ואומר? הוא בא ואומר: צריך להפסיק להיות תלויים בתרומות. אני רואה את החברים שלי, אני רואה את שמולי, אני רואה הרבה חברי כנסת, הוא אוהב תמיד שאני מזכיר אותו על הדוכן,

הולכים ומקוששים תרומות. רואה את החברים שלי, את שמולי, מה זה אומר עלינו? אז אני אזכיר את דודי אמסלם. תחשפי את האמת. הם הולכים ומקוששים תרומות, תחשפי את האמת. ואחרי זה אתם צריכים להיות חייבים להם. אני אומרת לכם: בא לפה ונתנו לכם סידור.

אין מה לעשות. תאמיני לי, הורדת לי 200 קולות בפריימריז. תראה, שמולי, זה לא תמיד יסתדר, כן? פעם אחת תגידי את האמת.

תשמעו, אתם צריכים להפסיק את הצדקנות לרגע, לנוח רגע, יש פה אגף צדקני, ולהגיד: זה חוק טוב, זה חוק שיעזור לנו, ולהצביע בעד. נכון, אפשר להכניס שיפורים, ואני בטוחה שיו"ר הוועדה, הינה, הוא אפילו אומר שהוא יתייחס לזה. תשמע, חבר הכנסת חיליק בר, אומר יושב-ראש הוועדה שהוא כבר הכניס, והוא מתכוון להכניס שינויים.

הוא יגיד את זה בסוף. תבוא לוועדה. לא עכשיו. יהיה לו מה להגיד בסוף.

לכן אני מציעה להקשיב, ואני כן אומרת לכם להצביע בעד. אני לא מצליחה להבין למה אתם מתנגדים לזה. באמת שאני לא מצליחה להבין. לא מתאים.

רגע, דיברתי, דיברתי.

אז תסביר, אתה תסביר, ואני בטוחה שגם יו"ר הוועדה יסביר. אבל אני אסביר.

אבל אני מציעה להניח את הצדקנות והטהרנות ולהצביע בעד החוק.

מי שלא ייבחר, אני באה אליך, לקושש קולות.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, מיש מווג'וד, דב חנין, מיש מווג'וד, מיכל רוזין, מיכל רוזין, לא, נחמן שי, לא, יעל גרמן, מוותרת, מיכאל מלכיאלי, מיש מווג'וד. יואב קיש. מירב, לא. אני הבנתי שאם הוא לא נבחר הוא צריך להחזיר את הכסף.

בוא רגע, בוא.

שרים וחברות וחברי כנסת, אני רוצה להגיד את דעתי לגבי החוק. אני אתמוך בחוק, אבל אני חייב להודות שיש כמה דברים בחוק שדעתי לא נוחה מהם. הדבר הראשון, דבר שכבר עלה פה בדיון, הוא זה שבעצם נותנים גם כספים לסיעות ולמפלגות שאין בהן פריימריז. הדבר הזה לא הגיוני. זה נראה כאיזשהו הסדר פוליטי עם ריח רע מאוד, ואני אומר לכם שאני הולך להתנגד לזה במהלך החקיקה בוועדה. אני ראיתי שיש לעניין הזה שותפים רבים, ואני מניח שההצעה הזאת תוסר, הדבר הזה יתוקן. הנושא הזה, גם לא דיברו על זה הרבה, איך אתה רוצה שנצביע בעד דבר מעוות? הרי אתם כקואליציה, אני מסביר. חיים, תשמע עד הסוף. אתה עוד לא מקשיב בכלל. תן לי רגע להגיד.

אני אומר לך שאני הולך להצביע בעד, ואני הולך להגיד לך איפה אני מתנגד לחוק ואני אתקן בקריאה ראשונה. אז אני מצביע נגד עד שתשנה. עכשיו, אגיד לך עוד דבר שמפריע. בעצם יש פה מורכבות של שני נושאים: אחד, מורידים עכשיו את רף המימון בשביל להקטין את הסכום,

מייצרים מצב שיכול לגרום לאנשים לעבור על החוק, בגלל שצריך עוד כסף. בעיניי זה מצב לא תקין. לא ראוי ולא נכון להוריד את סף המימון לדבר הזה, ולדעתי, צריך להישאר באותם סכומים שהיינו. עכשיו, למהות העקרונית של החוק הזה. הרי הדבר העקרוני שנאמר פה: האם השיטה שבה, מה, נגמר הזמן או שלא קיבלתי זמן?

יש לך עוד דקה.

אני רק התחלתי. טוב, בסדר. אסיים רק בהתייחסות לנושא העקרוני. תודה, היושב-ראש. הנושא העקרוני הוא כך: האם עדיפה שיטה של תרומות נמוכות, כי בהגדרה תרומות נמוכות, ואני לא חושב שבתרומות נמוכות אנשים נהיים מושחתים, ממש לא, או שיטה שיש בה מימון ממשלתי, מימון מתקציב המדינה, ולמנוע בכלל את הקשר של תורם או איש כזה או אחר עם ח"כ. אני רואה לשני הדברים יתרונות ולשני הדברים חסרונות. אנחנו ננסה לטייב ככל האפשר את ההצעה הזאת. בסופו של דבר, אני מודה שדעתי לא נוחה מהדברים שאמרתי,

ואני מקווה שנתקן אותם במהלך החקיקה. תודה, יואב. חיים ילין. דילגת

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כנראה אין לממשלה מה לעשות.

אומנם אתה כתבת את החוק, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. 1. החוק הזה הוא חוק מושחת. אני יכול להגיד בדיוק את אותם דברים לגבי זה שהיום מי שמקבל תרומות גם הוא מושחת. מה לעשות? איך יש דבר כזה שאפשר, אני אומר לכם את זה עכשיו: רוב ראשי המועצות שנבחרים לא מקבלים תרומות. אני לא מצליח להבין את זה. הם מממנים את זה מהון עצמי, מביאים את המשכורת ואת החסכונות, לוקחים הלוואות בנק והולכים ומתמודדים. מה? איזו חוצפה זאת?

זה אמיתי.

אחרי זה יש, איזו חוצפה זאת?

מה, אני אגנוב?

יריב, אדוני, אתה שר, אתה יודע? קצת כבוד. למה?

כבוד השר, אתה מתנהג כמו אחרון, טיפה, טיפה, אצלכם אין פריימריז ואין כלום, בן אדם אחד ממנה, ואתם באים להגיד לנו איך אנחנו ננהל את הפריימריז. עוד יותר מושחת. מה אתה מציע,

מה אתם כותבים, שגם מי שלא הולך, בן אדם ימנה הכול. יריב, אני לא מכיר אותך ככה. תפסיק לקרוא לנו "מושחתים", כי זאת חוצפה. אבל זה חוק מושחת. למה? למה? חוק מושחת. זה מבטיח את זה שנעבוד בשביל הציבור. לשבת בסלון עם אשתך ולקבוע רשימה בלי לחשוב על צורכי הציבור. זה מושחת. מה שיאיר לפיד אצלו בבית זו שחיתות. תתעוררו כבר עם ההצגות שלכם.

די עם המוסר הכפול הזה. למה אתה לא עונה? כי אתה יודע שאני אומר לך את האמת.

הוא סוגר דיל עם ש"ס. אומרים לך את האמת, אז אתה סותם את הפה. אין לך מה להגיד. ההערה שלך חצופה. ההערה שלך חצופה, אין לך גבול.

לא מכובד,

שאני מדבר על חוק מושחת, אין לך גבול. הוא חוק מושחת. ההתנהלות שלכם מושחתת. הפכתם, תפסיקו עם ההשמצות.

טוב שאתה לא אומר "סמרטוטים" אבל זה נכון, מה אתה רוצה?

עובדה, מה אתם, כולם שמעו אותך. כולם שמעו אותך, וגם את השר לוין. כשאין מה להגיד, חבר כנסת

אתה מוחה על המילה "מושחת". בבקשה, תמשיך. כבוד היושב-ראש, אני מבקש לתת לי את השלוש דקות. אתה תקבל את הזמן שלך,

כבר התנפלו עליי. דבר, דבר. אני חשבתי שיש פה דמוקרטיה ואפשר להביע דעות. לא חשבתי שמתנפלים על דעות. מה הדעות?

כל אחד פה, אתה מתפלמס איתם? תמשיך לדבר. חבר הכנסת חיים ילין, חוק שמשלמים שוחד, מנסים לפחות, לכל מי שאין לו פריימריז, זה שוחד, אדוני. רוצים שאני אצביע בעד החוק וגם אני אקבל, בלי פריימריז, את הכסף. ואתם יודעים שזה לא בסדר. ניסיתם לשחד אותנו, אבל אנחנו אנשים ישרים והגונים ולא מוכנים לקבל את השוחד הזה. תוותרו על הכסף. תוותרו על הכסף.

אני אומר לכם, לא יעזור לכם כלום. מי שרוצה ללכת לפריימריז כשיטה, בבקשה, שיביא את הכסף. למה על חשבון? איציק שמולי היקר,

אל תנהל פולמוס.

אנחנו נלחמים על 160 מיליון שקל להציל חיי אדם, ופה מפזרים 160 מיליון שקל. עכשיו תגיד: זה פופוליסט.

בוא נבטל את מימון מפלגות לגמרי.

חברים יקרים, מה קרה? מה בניתם? בניתם אימפריה שתממן לכם פריימריז? וזה בכלל לא דעה, אם אני חושב שפריימריז זה נכון או לא נכון.

ואני אומר לך עוד משהו: אני חושב שבסוף צריך להגיע לאיזון, ש-50% זה בבחירה של יושב-ראש או ועדה מסדרת ו-50% בפריימריז. אני חושב שצריך איזון. זאת דעתי. אבל משם לממן? זאת שחיתות. אני אומר לך את זה עכשיו עוד פעם אחרונה.

משפט מחץ. כבוד היושב-ראש, תרשה לי משפט אחד. מספיק, הוספתי לך שתי דקות. משפט אחד. אני רוצה להגיד מילה פה למרצ, ואני אומר את זה לכל הסיעה: אתם מחנכים אותנו. אני לפעמים מרגיש מושפל שאתם, האליטיסטים, באים ומטיפים לי מוסר. ואתם אלה שמתקזזים עכשיו עם ש"ס. תתביישו לכם. לא נכון, לא נכון. הם מתקזזים עם ש"ס? המפלגה שלך, תודה רבה. עליזה לביא,

אדוני היושב-ראש, אתה יודע, החוק הזה, אני מודה ומתוודה שיש בעיה במערכת הקיימת.

חבר הכנסת חזן, תקשיב. אם תקשיב לי, אני מבטיחה לך שתבין איפה הבעיה. תאמיני לי, החבר שלך, תראה, יש בעיה בפריימריז. שיטת הפריימריז, לפחות בגרסה הנוכחית שלה, היא המקור של כמעט כל הרעות החולות של הפוליטיקה הישראלית. הפרשיות של השחיתות והשימוש הציני שאנחנו פה, לצערי הרב, רואים בתוך הבית הזה בכספי ציבור, בעמותות כאלה ואחרות, פעם בשם הציונות ופעם בשם היהדות ופעם בשם ההתיישבות ופעם בשם מטרות חברתיות כאלה ואחרות, את מעדיפה ועדה מסדרת?

כל אלה הם הוכחה חד-משמעית שיש בעיה בשיטה הקיימת. ועדה מסדרת, לדעתי, בואי ניקח את המפלגה הקומוניסטית, שתרכיב את כל ה-120. תודה שיש.

אז קודם כול, בוא נסכים שיש בעיה בשיטה הקיימת. עליזה, בשיטה שלך, חבר הכנסת חזן. אבל ההתנהלות שהיא מייצרת אצל חלק מחברי הכנסת,

חבר הכנסת חזן, קריאה ראשונה. רק שאלה.

קריאה ראשונה. רק אם אפשר שהיא תשאל את עדי קול מה הבעיה בשיטה. לא, היא לא מוכנה.

אולי היא תספר על בעיה בשיטה שלכם. יאללה, תמשיכי. גם במהלך הקמפיין של הבחירות וגם כאן, בתקופת הכהונה בכנסת. אבל עכשיו נשאלת השאלה: איך פותרים את הבעיה הזאת? איך אנחנו פותרים אותה? האם ההצעה הזאת, שמונחת, מסייעת?

דרך אגב, אתם מקבלים מיליון שקל לחודש. מיליון שקל לחודש אתם מקבלים, למפלגה. מיליון שקל כל חודש. כל חודש אתם מקבלים מיליון שקל, סתם. מה שיש לנו כאן זה פוליטיקאים שמחלקים כסף ל-עצ-מם. פוליטיקאים שמחלקים כסף לעצמם.

פוליטיקאים שמנציחים את המקום שלהם, את הכיסא שלהם פה בכנסת. מיליון שקל, חבר הכנסת אמסלם, זאת אפליה,

חבר הכנסת אמסלם. זה לא פייר, אדוני.

אין לכם מפלגה, אין לכם כלום.

אני קורא את חבר הכנסת אמסלם קריאה ראשונה. וגם את חיים ילין. גם חיים ילין. חיים, אני קורא אותך קריאה ראשונה. גם אתה וגם אמסלם.

חבר הכנסת אמסלם, בחוק שאתה מביא יש אפליה בין חברי כנסת מכהנים וחברי כנסת שצברו שם וכוח והשפעה, מה את מציעה?

שאין להם הון ואין להם חשיפה ואין להם את הכלים להשתלב במערכת. אז מה אתה יוצר, חוק מקולקל בחוק עוד יותר מקולקל? מה אתה מבקש לעשות כאן? מה אתה מבקש בעצם להביא? היקף המימון הציבורי הקיים שמוקצה לבחירות במדינת ישראל הוא הכי גבוה במדינות ה-OECD. אז מה אתה רוצה, להוסיף עוד כסף ציבורי? בואי נוריד את

ומה שהכי חמור, שזה שוחד פוליטי. זה שוחד פוליטי וקנייה של אצבעות בכספי ציבור. קנייה של אצבעות בכספי ציבור. ואתה יוצר פה אפליה בין חברי כנסת מכהנים לחברי כנסת לא מכהנים. צריך לתקן את השיטה הקלוקלת הזאת של הפריימריז, אבל לא בחוק המעוות הזה שאתם מביאים לכאן. למה אתם מביאים אותו? לא רק זה, אתם קונים תמיכה של מפלגות בקואליציה שאין להן פריימריז, אבל האתנן הפוליטי זה שאתם נותנים לכל מפלגה כזאת 50,000 שקל לראש. מה זה, עדרי בקר? תודה רבה.

אדוני היושב-ראש.

שזה חוק חשוב גם למפלגות שאין להן

עדיף שאת לא תזדהי עם החוק הזה.

חיליק בר. חבר הכנסת חיליק בר. אני אומרת לך. מירב. בבקשה. אדוני, לפני שאני אדבר אל חברי דוד אמסלם על למה אני מתנגד לחוק הזה, ואגיד גם מה טוב בו, עליזה לביא, בכל הכבוד,

לעמוד פה ולהטיף לנו על כמה הפריימריז הן שיטה בעייתית ומושחתת והחוק הזה מחלק כסף לעצמם, אתם מפלגה לא דמוקרטית, דיקטטורית, שבן אדם אחד יושב ומחליט מי האנשים. לפחות שבו בשקט ואל תטיפו לנו מוסר כשזה נוגע לפריימריז, כי את לא התמודדת בפריימריז. ואל תטיפו לנו מוסר. וכשאתם אומרים: נותנים שוחד ומחלקים כסף לעצמם, בחוק הזה אתם אחת המפלגות שמקבלות כסף חינם ואין להן בכלל פריימריז. אז גם המוסר הכפול שלכם, חיים ילין, תרגיעו.

במקומכם בחוק הזה הייתי יוצא החוצה, שותה קפה,

שותה תה ולא מתערב בכלל. ואת יודעת מה, עליזה? נראה את יש עתיד, שאם החוק הבעייתי הזה יעבור, יגידו: אנחנו לא מוכנים לקבל כסף. בגלל זה מתנגדים לחוק. אנחנו מוותרים על ה-50,000.

כמו שהתנועה, ציפי לבני, באומץ שלה, באה ואמרה שאם החוק הזה יעבור, התנועה לא תסכים לקבל כסף. לא שמעתי הצעה כזאת מלפיד. לא שמעתי. לא, לא. יש גבול גם לכמה אתם תטיפו לנו שפריימריז הן שיטה בעייתית ומחלקים כסף לעצמנו.

תכף תשמע גם מה יש לי להגיד נגד החוק. חבר הכנסת מיקי לוי. אני מבקש את הזמן הזה. לא, אתה כל הזמן נאמת. סליחה, אבל לא נותנים לי לדבר.

דיברת יפה, אגב. אז קודם כול,

שתו קפה כשמדברים על פריימריז ודמוקרטיה ואיך להתמודד עם גיוס כספים.

עיסאווי, שוואיה. עכשיו אני אגיד לך משהו, דוד, תקשיב. דוד 1. יש דוד 1 ודוד 2. אתה 1 או 2?

אני תמיד 2. אתה תמיד 2? אוקיי, בסדר. אני מסכים איתך שיש בעייתיות בגיוס כספים.

כאלה שלא יכולים לגייס או קשה להם לגייס, ב. התלות בבעלי הון. אני מסכים איתך.

כמי שחי במפלגה שיש בה פריימריז, צריך לתקן. הרעיון הכללי של לתקוף את החוק מאיפה שאתה בא הוא נכון. שני דברים או שתי טעויות עשיתם פה: האחת זה לחלק כסף באמת חינם למפלגות כמו של עליזה לביא וחיים ילין.

ואת זה צריך לחסל. אחרי הקריאה הראשונה יהיה לנו קל להוריד את זה. רגע, אני שמח. אז תוריד את הסעיף הזה לפני ההצבעה. תגיד שאתה מוריד אותו. אבל זאת קריאה ראשונה. אז אמרתי לך, אז הינה, רגע, הוא אומר שהוא יגיד. מיקי, מיקי, הוא אומר שהוא יגיד. זה כבר הישג. אבי גבאי לא מאפשר לכם, אוקיי, אז אם אני צודק, אני שמח שתבהיר את זה פה. 2. צריך, אתה רואה, אדוני? שלא תגיד שאני, עכשיו אתה אומר את זה? מילא היית אומר את

אבל בשביל זה יש קריאה שנייה ושלישית.

הרי אין שום היגיון בהתנגדות שלכם.

דודי אמסלם. הסברתי מה ההיגיון. תתמכו בקריאה ראשונה ונראה, דודי, אתה מפריע. יריב, תן לו. אדוני היושב-ראש, אם מותר לי להפנות את דבריי לידידי ורעי דודי אמסלם, אני חייב להביא בפניך מיומנו של פוליטיקאי חדש שחווה פריימריז, דודי, בפעם הקודמת, לראשונה בחייו. סליחה שאני מדבר בגוף שלישי.

נכנסתי לאנשים כדי לגייס תרומות בדחילו ורחימו, הרגשתי חלחלה והייתי אפילו אחוז אימה, מכיוון שהאקט הזה הוא אקט רגיש, לא קל, ויש בו מה שנקרא בשפתכם היפה "לשנורר" באופן בלתי משכנע.

בצד הביקורת שיש לי על העניין הזה אני חייב לומר שאם אתה מצליח לגייס כסף באמצעות תרומות מאנשים שמתמזגים או מתכתבים עם דעותיך, זה יכול לעבור. בסך הכול אני יכול להבין את הצעת החוק שלך. יש בה, אגב, היגיון רב, כדי לנתק הון משלטון. אלא מאי? הבעיה היא שמדובר בקופה ציבורית. הקופה הציבורית בישראל הפכה להיות נאפנית וזימתית, ואני כמעט מתפתה לומר "זנותית". מנין אני שואב את המילים הקשות האלה כדי לתאר את הקופה הציבורית? מוועדת הכספים, שלעיתים מעניקה מנעמים ואתננים לחברי כנסת בצורה מחשידה, בצורה בלתי מוסרית בעליל. לי מאוד קשה, ידיי ירעדו, באמת אני אומר לך, ידיי ירעדו אם אני אתחב, בת', לא דחיפה, לתחוב, להכניס, את ידיי אל הקופה הציבורית ואבקש שהמדינה תממן את מסע הבחירות שלי. תשאל אותי: מה הדיסוננס הזה? זה דבר והיפוכו, זה דבר דיכוטומי. זה נכון. אפילו אין לי תשובה לדבר והיפוכו, אבל בסך הכול תבין את הרגישות שלי לתחיבת ידיי לקופה הציבורית לנוכח הרגישות הרבה שהציבור מגלה, לנוכח כל תופעת השחיתות שפושה בקרבנו,

הפוליטיקאים. אני מבין אותך, אבל אם אתה הולך על הקו הזה, תגיש הצעת חוק לבטל את כל מימון המפלגות,

לדחוף את היד לקופה הציבורית.

מכיוון שאני אידיאליסט, אני יכול במקרה מסוים להסכים איתך שלא נקבל שום מימון ושנשכנע את הציבור בצורה הקונבנציונלית ביכולת הקוגניטיבית, האנליטית שלנו, לבחור בנו. אם יש לנו יכולת כזאת,

אבל זה לאידיאליסט כמוני, ואני תמים,

אמיר אוחנה, אינו נוכח. יהודה גליק,

נוכח. כתבת בטוויטר שעזבת את הבניין. זה היה סטודנט? כדאי לך להתעדכן, כבר מזמן חזרתי. בוא נשמע אותך, בוא. עכשיו זה קרה. בוא נשמע אם אתה חוזר בתשובה עם הציציות הארוכות שלך. אדוני היושב-ראש, כנסת מתוקה, חבריי, אל תיסחף. וחברותיי מן הקואליציה ומן האופוזיציה, מתוקים ומתוקות.

בימים האחרונים הודעתי לקואליציה שאינני רואה את עצמי חלק ממנה בגלל איזה נושא, נושא צמצום העישון. התקשרו אליי ראשי היישובים ביהודה ושומרון: איך אתה מעז להתעסק בנושא כזה? יש נושאים יותר חשובים. התקשרו אליי רבנים: יש את השבת, היא יותר חשובה, המרכולים, איך אתה מעז? אז חברים וחברות, אני מבקש להביא את הנקודות הברורות. חברים, העישון הוא גורם המוות מספר אחת במדינת ישראל, גורם המוות מספר אחת במדינת ישראל. זה אומר שאלפי אנשים מתים מדי שנה, זה אומר ש-20 אנשים מתו היום בגלל זה, 20 מחר, 20 אתמול. 90% מהמעשנים מתחילים עוד לפני גיל 21. במדינות ברחבי העולם שהעבירו חוק שהגביל את המכירה של הסיגריות לגיל 21, זה צמצם ב-50% את הסיגריות בקרב בני נוער. הילדים שלנו שלחו אותנו לפה לא כדי להיבחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם שלחו אותנו לפה כדי לשמור על החיים שלהם. אתמול הייתי אורח של האגודה למען החייל בבאר שבע. לקחו אותי לבקר חיילים פצועים בבית חולים, וחלפתי על פני מיטתה של סימונה, אישה מדימונה, במקרה. סימונה ביטון גוססת, כל מערכות החיים שלה קרסו. ולמה? בגלל העישון. עומדים מסביבה בני משפחתה והיא אמרה: בבקשה, תילחמו בעישון, תילחמו בעישון, תראו כמה אנשים מתים. ביקרתי במחלקה האונקולוגית בתל השומר, אומר לי מנהל המחלקה: בבקשה, תילחמו בזה. 2,000 אנשים חדשים רק מסרטן ריאות בכל שנה, מחלות לב, סרטן הוושט, סרטן הלבלב. אנשים מתים מזה. סליחה שאני עוסק בנושא שהוא לא בדיוק הפריימריז. תורה, חיי אדם זה לא תורה? פיקוח נפש דוחה שבת זה חלק מהתורה שלי. סכנתא חמירא מאיסורא זה חלק מהתורה שלי. קול דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה. מרכולים בשבת, זה לא חלק מהתורה שלך?

חברים וחברות, יהודה, למה אתה לא עונה לי? אני רק רוצה לסיים. אמרו לי: זה פוגע בזכויות אדם. אז דעו לכם שההתמכרות לטבק היא שפוגעת בזכויות, הזכות לחיים בריאים, הזכות לשליטה בזמן, אל תבלבל לנו את המוח. הזכות לבחור להפסיק. זו הזכות. אמרו לי: זה פוגע בצבא. אז איך יכול להיות שהרמטכ"ל הוא הראשון שתומך בדבר הזה של מניעת העישון? מוריי ורבותיי, אני קורא לממשלה להתגייס נא לסיים. כמו כל העולם למאבק לצמצום העישון. מדובר בחיי אדם.

ומה עם המרכולים בסוף, יהודה? חבר הכנסת מוזס, מיש מווג'וד, איל בן ראובן, מיש מווג'וד. אורי מקלב,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, יהדות התורה ידועה כמפלגה שאין בה פריימריז, ובכל אופן אני רוצה לחזק את ידי המציעים, שמי שמביט על התהליך של החקיקה הזאת בא ממקום נכון, בא ממקום שמבקש לעשות הסדרה בתהליך שהוא תהליך פוליטי או קדם-פוליטי לבחירות לכנסת. זה מקובל במפלגות שככה הן מתנהלות, ואם רוצים, חבר כנסת שרוצה להיבחר ורוצה להתמודד, זה חלק מתהליך, כפי שאנחנו רואים, לא פחות ממימון מפלגות, בגלל שאין התמודדויות בלי עלויות, ואם אנחנו רוצים לנקות את התהליך הזה ולזכך אותו, זאת הדרך היחידה שגם מכניסים אותו לפרופורציה.

ההתנגדות כאן לא באה ממקום אמיתי, היא באה להתנגח,

אבל אני רוצה להמשיך הלאה. זו לא כל הבעיה בפריימריז, הבעיה היא לא רק הכסף.

עוד בעיות בהתמודדויות בפריימריז. אנחנו רואים את זה במחויבות, אי-אפשר להתעלם מהדברים האלה, ובהמשך, לא רק בהתמודדות, זה ממשיך גם לאורך הזמן. ואני חוזר ומציף את הנושא. אני לא יכול לתת הצעות אחרות, אבל אני מגיע למסקנה, ולכן אני נמצא פה, יהדות התורה מבוקרת הרבה הרבה על כך שאין שם פריימריז, ואיך אצלכם מבוצעים תהליכים כאלה? איך זה יכול להיות? אצלנו לא קורה מה שקורה במפלגות אחרות, שמישהו אחד מחליט.

שהוא לא תלוי, הוא לא נשוי פוליטית ואין לו שום זיקה לפוליטיקה, ורואה את הדברים והוא מאשר והוא בוחר, בתהליכים שהם כבר ידועים, שיש כמה מוסכמות. יש תהליך יותר נקי מזה? תהליך יותר טוב?

מה, שראש מפלגה אחד הוא שקובע? באמת, אתה רוצה לשכנע מישהו?

מול גוף בלתי תלוי, לא מפלגתי, אותך אני רוצה לשכנע. יש לו דברים אחרים בעניין הזה, רואה את הדברים נכוחה. תהליך שאין בזה, אם אתה בסדר, אם אתה הולך צמוד למצע של המפלגה בהתנהלות האישית שלך, בהתנהלות הציבורית שלך, זה המודד, וכל הדברים שקופים. ובסופו של דבר יבואו ויגידו, כל אלה שמבקרים את הצורה,

התהליך הזה הוא התהליך האמיתי, והינה לאט-לאט זה מגיע. אין ספק, כסף ואמון של פריימריז זה חלק מהבעייתיות שיש בתהליך פריימריז. זו הבעיה היחידה? בעיות הרבה יותר קשות יש גם בתהליך וגם בהמשך, הרבה יותר קשות מהתהליך של המימון. ואף אחד, אני שואל אחרים: נו, מה אתה רוצה? זה לא מפריע לעבודה של חברי כנסת? אני לא פוגש פה חברי כנסת שאומרים לי: אני מקנא בכם, במשך כל התקופה? במקומות שאין פריימריז, אומרים לי חברי כנסת חברים שלנו כאן שאנחנו עובדים ביחד: אני מקנא בכם על שאתם לא מחויבים במחויבויות אישיות לדברים. אני צריך לעבוד, אני לא יכול לנהל את סדר-היום שלי איך שאני חושב, מעבר ללחצים כאלה ואחרים, בכל מיני דברים שנוגעים. גם אם אתה לא נכנע ללחצים, אבל בנראות אתה צריך. אתה יכול להסתכסך, להגיד לאנשים: אני לא חושב כמוך, תודה רבה.

איציק שמולי,

אורלי לוי אבקסיס, לא כאן. יעל כהן-פארן.

בבקשה, גברתי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, תראו, אם החוק הזה נולד כדי למנוע שחיתויות,

ניתן איזו הנחה ליוזמיו, ליוזמו, שזה אכן מה שעמד בראש סדר העדיפויות שלו כשהוא בא להציע את החוק, לנתק בין הפוליטיקאים לתורמים שלהם בפריימריז.

מטרה ראויה. אז למה כדי להעביר את החוק צריך לקנות את קולותיהן בכסף, ממש, של כל המפלגות שהן גם חברות קואליציה ושאין בהן פריימריז? הרי זה מה שעושים כאן. גם הן יקבלו כסף, וזה בשביל שהן יתמכו בחוק. זה פשוט שוחד, במילים אחרות, לאור יום,

פשוט ככה. נותנים כסף למפלגה כדי שתצביע בעד החוק, נותנים אותו בחוק. זהו, פשוט מאוד. וזה במילים אחרות המשך לממשלה המושחתת הזאת, לקואליציה המושחתת הזאת, שמקדמת חוקים מושחתים כאלה ואחרים, חוק ההמלצות, שלא הגיע היום לשמחתנו, ואני מקווה שגם לא יגיע וירד מסדר-היום, וחוקים אחרים שאנחנו ניתקל בהם כאן על ימין ועל שמאל בקדנציה הקרובה. כי מה שהממשלה הזאת רוצה זה רק לשמור על הכיסא שלה ועל השחיתויות שלה.

חבר הכנסת אורן חזן. איך בסוף פספסתי את כל

כולם במחילות הטחובות שלהם, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בואו נדבר לרגע על המוסר הכפול של חברי הכנסת, שלא צריכים לעשות שום דבר כדי לשבת כאן אלא רק, ותסלחו לי, רבותיי, על השפה בשעה הזאת, רק ללקק מהבוקר עד הערב, לנשק ולחבק, למרק ולסרק, לחייך ליושב-ראש המפלגה שלהם. הרי כל קשר בינם לבין דמוקרטיה לא קיים. עומד פה חבר כנסת, אני לא יודע אם זה נורא לקרוא לו פּישר, אני לא יודע אם זה תקנוני, אם זה אתי לקרוא לו פּישר, אבל עומד פה חבר כנסת, ובלי בושה, הוא לא יודע אפילו לנאום, זה קטע מדהים, אין לו מה להגיד, אין לנו פישר פה.

בלי בושה, צועק: שחיתות, מושחתים, החוק הזה מושחת. הוא שוכח רק לספר על השחיתות שיש אצלו בבית. הרי יושב-ראש המפלגה שלו יהיר, יהיר לפיד, הח"כ הנעדר, הח"כ הנעלם, הרי הוא ממנה את הרשימה שלו בסלון ביתו ביחד עם אשתו, בלי לקחת בחשבון בכלל כישורים, אחריות, יכולות, ניסיון. הרי הוא נותן לשבת ברשימה לכנסת ואז לשבת פה בבית רק למי שיש לו לשון יותר ארוכה שאיתה הוא יכול ללקק לו. האם אתם מבינים מציאות שבה הייתה לו חברת כנסת, כבר דיברנו על כך, אין קול ואין עונה, וגם לא עדי, עדי קול, שהעזה לפצות פיה, והוא בעט אותה הביתה? הוא אמר לה: עדי, עדי, מה את עושה? את מנותקת. עדי, אין לך מקום ביש עתיד, אולי גם אין לך עתיד.

אדם שמתנהג כמו איש הטילים הקטן. זה אדם שמתנהג כמו קומוניסט מהימים האפלים ביותר של הקומוניזם. אם חלילה מישהו יעז להמרות את פי המנהיג, ויעז שלא לעצום עיניו ביחד איתו ולהגיד: דמיינו ביחד איתי, דמיינו איך אנחנו צועדים

ימצא את עצמו בבית. אבל אנחנו, רבותיי, רוצים להגיד לכם דבר אחד: מצעד הבושה הוא לא זה שקורה ברוטשילד, מצעד הבושה זה שחברי כנסת ונבחרי ציבור צועדים פעם אחר פעם אל בעלי הון ובעלי ממון ומתחננים לבקשיש.

אני מסיים במשפט אחד ואני אומר: רבותיי, התופעה הזאת היא מכוערת, היא מסוכנת, היא יכולה להוביל לשחיתות. היא שיכולה לגרום לנו במקום להיצמד לעקרונות ולאידיאולוגיה ששלחו אותנו לבית הזה כדי לשרת את ארץ ישראל, את עם ישראל ואת תורת ישראל,

היא תשלח אותנו לשרת רק את אלה שפנקס הצ'קים שלהם רחב יותר, הכיס שלהם עמוק יותר והיאכטה שלהם יכולה לטייל מסביב לעולם. יקיריי, החוק הזה הוא צודק, הוא מוצדק, והוא יפנה המון זמן חשוב לנבחרי הציבור לעסוק בדבר היחיד שחשוב, בציבור בישראל.

חבר הכנסת איתן ברושי.

מוותר, מיקי לוי, מוותר, מיכל בירן, מוותרת. קסניה, לא כאן, טלב אבו עראר,

דב חנין. לא יכול להיות.

פעם שנייה. זהו. יואל חסון. כרופא, אני מגלה הבנה

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, ההתייחסות שלי להצעת החוק הזאת היא מאוד מאוד פשוטה. כשהיא נולדה וחבר הכנסת אמסלם הציג אותה בפעם הראשונה, האמת היא שראיתי בה נקודת אור חשובה. יש באמת לאורך השנים סוג של תלות בין הון לשלטון, במובן שרבים מחברי הכנסת שנאלצים, או רוצים, או מתמודדים בפריימריז, זקוקים לתרומות. והמאבק הזה, או הרצון הזה להשיג את התרומות, הוא באמת צורך הישרדותי פוליטי נדרש, לרוב, וזה הפך להיות חלק שפוליטיקאים תלויים בו. באמת, אפילו חלק מסיעת המחנה הציוני הצביעו בעד. אני החלטתי לא להצביע בכלל, כי באמת רציתי לדעת לאן החוק הזה יגיע. אמרתי: יש הזדמנות לקראת קריאה ראשונה לגבש החלטה.

אתה יכול למצוא את עצמך

הייתי, הייתי שם. אל תשכח. הייתי. לא, אני יודע שהיית, אבל אתה יכול לחזור. אבל למה אתה מפריע לי?

אני אוסיף לך. תחשוב גם על זה.

תמשיך, יואל. הוא ראה כבר הכול.

אז תשמע מה שהוא אומר.

הוא יודע איך זה פה ואיך זה פה. נחמן, חבר הכנסת חזן עם קריאה אחת,

החוק הזה, השוחד לסיעות שאין בהן פריימריז,

יושבת-ראש התנועה שלי ציפי לבני כבר הודיעה מראש שאם החוק

כאשר התוכן שמביא איתו המועמד הוא שיכריע. והשאלה שישבתי וחשבתי עליה: זה טוב שפתאום, אני רוצה לצאת מנקודה הנחה חיובית, שבקואליציה הבינו כמה שחיתות קשורה בקשר הזה בין הון ושלטון, והם, לא אמרת לנו מה המודל שלכם. המודל הוא שסניפים בוחרים נציגים למועצה, והיא בוחרת, והמספר מוגבל והוא קשור בכמה קולות כל סניף מביא.

יש שיטות שאפשר לעשות בהן מינון נכון ואיזון עדין בין דמוקרטיה ולמנוע שחיתות. ועוד יש חוקים שמנסים למנוע שחיתות שהיה אפשר להפעיל אותם. אם הכוונה האמיתית של המחוקק במקרה הזה היא לשלוט במקרי השחיתות, היה אפשר להפעיל את החוקים בבקרה יותר אינטנסיבית ובחקירה של מקרים שעולה בהם חשד והיו פרסומים על דברים כאלה, ואנחנו שמענו על פרסומים כאלה, ואנחנו שומעים יום-יום על אנשים שמוצאים כל מיני דרכים לגייס כספים מעבר למותר בחוק או במפלגה שלהם, ובדרך הזאת הם מוכרים את עצמם לתורמים האלה, שבדרך כלל גם יש להם אינטרסים לשלוח מישהו ספציפי, שהלויאליות שלו היא לא לאידיאולוגיה או לפוליטיקה של המפלגה אלא יותר לאינטרסים של אלה שתרמו לו. היה אפשר לבצע חקירות כאלה. אבל כאשר החקירות בעיקר באמת מכיוון אחד, או החשדות הם על אנשים מכיוון אחד, ובאים עם החוק הזה, ועוד מוכנים לתת כסף לאלה שאין להם פריימריז ומוכנים לתת סכומי כסף, ניסיתי לעשות חשבון: החוק הזה אמור לעלות למדינה בסביבות 39 מיליון שקל, 39 מיליון שקל, בהנחה שכל אלה שיקבלו את הכסף כן יעמדו בהחזר אם לא ייבחרו והם כן ישלמו בסופו של דבר את הכסף הזה. 39 מיליון שקל, אני יודעת, למדתי בכנסת הזאת שאפשר לדבר על מיליארדים, אבל אפילו 39 מיליון אפשר לעשות איתם המון: אפשר לנסות למגר את תופעת העוני, אפשר להשתמש בכסף הזה לבנות עוד כמה בתי חולים, או לפחות בית חולים אחד, שחסר מאוד בצפון, או בתי ספר, שחסרים במערכת החינוך הערבית, או להוסיף תקנים של מורים ושעות לימוד, שחסרות במערכת החינוך באופן כללי. אפשר לנסות לעשות תשתיות יותר טובות בדרום. אבל לא, אנחנו מעדיפים, או לפחות הממשלה מעדיפה, לדחוף חוק שיאפשר לחברי הכנסת, לצערי הרב, שבפעם הראשונה נבחרו באופן אקראי, שלא היו אמורים אפילו להגיע לכנסת, התמזל מזלם, היו התפטרויות, היו אנשים שלא המשיכו את הכהונה שלהם, והם נכנסו לכנסת, ועכשיו הם יקבלו כסף כדי שיתמודדו שוב וכדי שיגיעו לכנסת שוב וכדי שיחוקקו עוד חוקים שפוגעים באינטרסים של האזרחים הקטנים למען האזרחים הגדולים, הפריבילגיים, שיושבים בכנסת. הכנסת הזאת הוסיפה משכורות, העלתה את המשכורות, העלתה את מספר העוזרים, אנחנו בעד, אבל גם לממן פריימריז במפלגות, שכולנו יודעים מה קורה בפריימריז האלה ואיך אנשים נבחרים. זה שיא חדש. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, שקלתי לבקש הודעה אישית אחרי דבריו של שר הביטחון, שתקף את חברי הרשימה המשותפת, תקף אותי באופן אישי ואת חבריי וקרא לרשימה המשותפת "רשימה שכל חבריה פושעי מלחמה". אם לדבר על פושעי מלחמה, אני לא מכיר אף אחד מהרשימה המשותפת שאחראי למות אנשים, להרג, להפצצות, אני לא מכיר אף אחד מהרשימה המשותפת שאחראי להפקעת קרקעות, להקמת התנחלויות, שהן-הן פשע מלחמה, אני לא מכיר אף אחד מחברי הרשימה המשותפת שמגביל תנועה של אנשים. אתה מכיר מישהו מהרשימה המשותפת שהעביר טלפונים למחבלים? אתה מכיר מישהו מהרשימה המשותפת שמכר טלפונים למחבלים, או מישהו מהרשימה המשותפת שברח מהארץ? ולכן, (אומר בערבית: מי שעל ראשו נוצה מדבר כך,) כלומר, הוא עושה פרויקציה של מה שהוא אחראי,

השר שלך, שר הביטחון, אחראי לפשעי מלחמה, לא הרשימה המשותפת. ברשימה המשותפת יש אנשים, אני אחד מהם, שהביאו חיים לעולם, שריפאו אנשים, טיפלו באנשים, כאשר יש אנשים אחרים שמתגאים בזה שהם מחסלים אנשים, שהם הורגים אנשים, שהם קוטעים חיי אנשים. ולכן, כאשר מדובר על פשעי מלחמה, אני מציע לו ולמי שמגן עליו, קצת תווטו ראסכום, קצת להוריד את הראש. אפרופו הרשימה המשותפת שהיא רשימה של פושעי מלחמה, הרשימה הזאת היא לא כמו הרשימה של שר הביטחון, שראשיה נכנסים אחד אחרי השני לכלא. אחד אחרי השני. אחד אחרי השני.

ולכן, כדאי קצת להסתכל בראי כאשר אתה מטיח האשמה כזאת ברשימה המשותפת. ולכן אתה, מה עם עזמי בשארה?

על מה אתה מדבר? אתה עושה צחוק מעצמך, חבר הכנסת פורר, אני מבקש. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ועוד אחר כך הוא אומר שלי, הוא תקף גם את החברים שלי, אין לי זכות קיום כאן בכנסת. אני יודע שהרשימה שלנו, יש לה 13 מנדטים. אתם מגרדים את אחוז החסימה. זה ההבדל בשלב זה. אתם מגרדים את אחוז החסימה, לכן, קצת צניעות.

התמיכה שלי בעם שלי היא פי 22 מהתמיכה של הבוס שלך בעם שלו. פי 22. ולכן, הרשימה המשותפת תמשיך להיות כאן, חבריה ימשיכו לייצג את הציבור שלהם גם כאשר הם מתריסים ואומרים דברים נגד הכיבוש, נגד ההפקעות, נגד ההתנחלויות, בעד שתי מדינות, בעד אל-קודס.

מכאן מהבמה אני ממשיך ואומר זאת עד שיהיה לך לזרא. ירושלים בירת פלסטין.) זו עמדה לגיטימית. אתה מתכוון למזרחי. זו עמדה לגיטימית. ולכן, אחמד, תרגם. אמרתי: (אומר בערבית: ירושלים על כל מה שבה: כנסיות, מסגדים, מסגד אל-אקצא,

העיר העתיקה, סמטאות, רחוב צלאח א-דין, שער השבטים.)

אמרתי את זה 20 פעם, ואני חוזר. אני לא צריך הטפה מאף אחד. זה לא יהיה, הוא רוצה לחזור לשנת 67'. לאן אתה רוצה לחזור,

חבר הכנסת פורר, אל תפריע, אני אתן לו לסיים. אל תפריע, אני מבקש. חבר הכנסת טיבי, אני רוצה לסיים. אחמד, לאן אתה רוצה לחזור? חבר הכנסת פורר, זה לא יעזור לך. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. אמרתי בערבית מה שאמרתי בעברית.

לא יהיה הסדר מדיני

מה שנכבש ב-67', לרבות אל-קודס א-שריף, לרבות אל-קודס א-שריף,

תן לחבר הכנסת משפט סיכום. אתה יודע מה ההבדל, אחמד? ב-67' אנחנו היינו פה, אתה לא. כדאי שתלמד לספור.

לא היית פה. אני מבקש, חבר הכנסת פורר, בוא נשמע משפט סיכום, שנמשיך. ב-67' הוא לא היה פה.

אני מבקש, משפט סיכום. חבר הכנסת, משפט סיכום, בבקשה.

חברים, אתם לא עוזרים לי, נו, באמת.

חבר הכנסת טיבי, אני מבקש משפט סיכום, בבקשה. אני חושב שההודעה של טראמפ פגעה לא רק בפלסטינים, אלא פגעה באזור כולו, דחפה אחורה את כל האופציות לאפס, להשיג מה שקרוי דיל אולטימטיבי, כי היא הפכה את זה לסטירת לחי. (אומר בערבית: במקום עסקת העשור, סטירת העשור. ולכן, אדוני יושב-ראש הישיבה, אנו אומרים לליברמן ולאלו שצועקים מטעמו: אנו בעלי המקום.

והעם ששלח אותנו כאן,

שחר ולא יתממשו.) תודה לחבר הכנסת טיבי. (אומר בערבית: הדברים שאתה אומר חסרי שחר ולא יתממשו.) מה לנו יש? תגיד מה אתה משאיר לנו. לפחות פעם אחת תגיד מה אתה משאיר לנו. אתה מבין ערבית יותר טוב

אני לא רואה, חברת הכנסת שרן השכל, לא נמצאת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, לא נמצא. חברת הכנסת רויטל סויד,

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, הרבה זמן לא ראיתי את שולחן הממשלה, בטח לא בשעה מאוחרת כזאת, עם מיטב השרים, וזה בהחלט מרגש. אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך לראות אתכם פה בצורה כל כך משמעותית. חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה לומר לך משהו לפני שאני מדברת על הצעת החוק הזאת. אתה מדבר בערבית ואנחנו לא מבינים.

אנחנו מתענגים על המילים שלך, אבל תרגמתי. תלמדו ערבית, אל תטיפי לי מוסר. זו פעם שנייה שאת אומרת לי את זה.

אני מדבר גם אל הציבור שלי, שאוהב לשמוע אותי בערבית, ואני מתרגם את זה לעברית. מה שאמרתי בערבית, אמרתי בעברית. אז אתה אומר לנו שמה שאתה אומר בערבית זה בדיוק אותו הדבר?

אמרתי בפעם הקודמת, ואמרתי לך. אבל אני לא יודעת. עכשיו שאתה אומר לנו את זה אז אני אדע שכל פעם שאתה נואם בערבית ואנחנו לא מבינים,

ואנחנו מזמן דרשנו שיהיה תרגום סימולטני,

רויטל, תשאלי את אחמד מה הוא מתכוון להשאיר לנו.

כי זה דבר חדש. תודה שזה דבר חדש, אחמד.

היושב-ראש מה הוא משאיר לנו,

בושה וחרפה.

אני רוצה לומר לכם משהו על פריימריז, ואני חושבת שאין אחד שלא עבר את חוויית הפריימריז, ויש כאלה שישימו אותה במירכאות, ואולי אפילו כולם ישימו אותה במירכאות. יש בה משהו מדהים ויש בה משהו כמעט בלתי אפשרי. הדבר המדהים הוא, אני חייבת לבוא ולומר את זה, שיכול להגיע אדם שלא הייתה לו זיקה פוליטית, והוא באמת מגיע בלי שום מעורבות מפלגתית לפני כן, לשכנע ציבור לתמוך בו. זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי בשום נסיבה אחרת. ככה יוצא שנמצאים פה בבית המחוקקים אנשים שהציבור נתן להם את ההזדמנות לבוא ולהיות חברי הכנסת שייצגו אותם, מה שלא היה יכול להיות בשום דרך אחרת, במפלגה עם יושב-ראש או יושבת-ראש שקובע את הרשימה על פי אמות והקריטריונים שלו, רק מה שמרצה אותו, ורבים פה מחבריי, בין אלה שיושבים פה עכשיו, יודעים היטב על מה אני מדברת. את הדבר המדהים הזה אי-אפשר לקחת משיטת הפריימריז. זה מאפשר באמת לכל אחד לעמוד ולהגיע בסופו של דבר לבית המחוקקים. אבל יש בפריימריז גם צד אחר, והצד האחר הזה הוא צד שבו צריך, לא לכתת רגליים, או להגיע למגע עם הציבור, כי זה דווקא מה שכיף. אני ראיתי את מסע הפריימריז שלי כחוויה של חציית הארץ לאורכה ולרוחבה, מצפון לדרום, מדרום לצפון, באמת לפגוש אנשים ממגזרים שונים ומחתכים שונים ומתפיסות עולם שונות. זו הייתה חוויה מדהימה. אבל מה לעשות? זה גם עולה הרבה מאוד כסף, וזה לא עולה סכומים שהם משהו שהוא סביר או הגיוני. והצעת החוק הזאת, יש בה נדבך מאוד יפה בהתמודדות עם חשש לשחיתות שלטונית, עם חשש לזה שאתה בסופו של דבר חייב יום אחד למי שתרם לך, ושאתה באיזשהו מקום, אולי אפילו לא תרצה להיות בקשר עם מי שתרם לך, רק כדי שאף אחד לא יחשוב שאולי אתה מקדם אותו רק בגלל שהוא תרם לך, ואין-ספור שיקולים מאוד מאוד מורכבים, כדי שחס וחלילה מישהו לא יבוא יום אחד ויאמר לך: זה תרם לך, ולכן ישבת איתו, קידמת אותו, פגשת אותו וכיוצא בזה. אז נשאלת השאלה באמת מה עושים. והשר לוין, שאני יודעת באמת שהדבר הזה מטריד אותך, מתוך מקום נקי ובריא, יש משהו בהצעת החוק הזאת שהוא לא הגיוני. הדבר הזה הוא לא הפרמטרים שבהם מתמודדים עם חברי כנסת או נבחרים חדשים, כי פה אפשר למצוא את הנוסחה, אבל העובדה שמפלגות שאין בהן פריימריז יצטרכו גם הן לקבל כספים. על מה ולמה? זה מאיין את היכולת שלנו גם לתמוך בחוק וגם באמת לבוא וליצור מנגנון שלא יגרום לכך שלנבחרי ציבור תהיה מחויבות אפילו בלתי מודעת לאנשים שתרמו להם. זה דבר שבהחלט רצוי שלא יקרה.

העובדה שהוספתם את זה, זה מה שגורם לנו לא להיות מסוגלים לתמוך בחוק, או לפחות לא לדון עליו, אפילו לא בדיון ענייני, ולהצביע עליו נגד. ואני רק חושבת שהסיבה שאתם הוספתם את זה שמפלגות שאין בהן פריימריז תקבלנה את הסכום הכספי הזה היא שהמפלגות ייתנו לכם את זה, כי אחרת הן לא תעברנה לכם את זה בקואליציה. לזה אסור היה לכם לתת יד.

חבר הכנסת ג'בארין. החוקים של ברקו ירדו?

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, (אומר בערבית:

היושב-ראש,

הוא אמר: כבוד היושב-ראש, יושב-ראש הישיבה. תעשה תנועות וסימנים. אני מזמן הצעתי שבמליאה יהיה תרגום סימולטני.

אני עכשיו הבנתי שאחמד מדבר,

זה לא על חשבון יוסף. תקבל זמן. אני אומר לכם,

התשובה שקיבלתי לא הייתה באופן עקרוני נגד, אלא שזה מצריך הרבה משאבים. אז כמה החוק הזה, חוק הפריימריז, עולה? 40 מיליון? במקום 40 מיליון בפריימריז, אפשר היה להשקיע אותם בתרגום סימולטני בכנסת. הרבה יותר זול.

נכון, נכון.

אני מקווה שחברים אחרים יצטרפו לבקשה הזאת, וכשנדרש, אפשר יהיה לספק תרגום סימולטני גם בשפה הערבית. אבל לטובת אלה שלא מבינים ערבית, אני אדבר בעברית. עכשיו מתחיל, יאללה. נגמור במרכולים, נטפל בזה. חבריי חברי הכנסת, באיזו מדינה אחרת בעולם קם לו שר, ועוד שר ביטחון, וקורא להחרים אזור שלם במדינה? קורא להחרים אזרחים. ראיתם כדבר הזה? שמעתם דבר כזה במדינה שרואה עצמה כמדינה מתוקנת? תחשוב לך, כבוד היושב-ראש, תחשוב לך, באיזה עוד מדינה,

אמיר, תחשוב לך ששר בצרפת היה קורא להחרים שכונה יהודית באחד הפרברים בפריז. מה היית אומר? היית אומר שהוא אנטישמי, והיית אומר שהוא גזען, ובצדק היית קורא לפטר אותו. בצדק היית קורא לפטר אותו.

כנראה שהפנים של הממשלה הזאת, שמשתקפים בשר הביטחון, הם הפנים של הממשלה כיום, במעשים הגזעניים שלה ובביטויים הקשים, שלא אמורים להיות חלק מהשיח הפוליטי. אבל אתם יודעים על מה אני חשבתי? כשהשר ליברמן בא ואומר שצריך גם להיפטר מאזור ואדי עארה, אום אל-פחם והסביבה, על כמה אנחנו מדברים? אולי בסביבות 100,000 תושבים. למה הוא קורא לזה עכשיו, אחרי שהייתה זריקת אבן או שתי אבנים? ואני תוהה, חבר הכנסת אמיר אוחנה: במזרח ירושלים יש 300,000 פלסטינים, יותר מ-300,000 פלסטינים, וכמעט כל יום יש זריקת אבנים. מדוע השר לא קם ואומר שצריך להזיז גם את הגבול בירושלים? למה זה לא קורה? אני מתנגד לזה, למה זה לא קורה? כנראה שהעיקרון שמוביל אותו זה העיקרון של הסתה והעיקרון של הפופוליזם. כל פעם שהשר רואה שהוא יורד מהכותרות בעיתונות כמה שבועות, אז הוא מחליט שהוא רוצה לצאת נגד הציבור הערבי ולהסית נגד הציבור הערבי בוואדי עארה, ובכלל בחברה הערבית. אני רוצה להגיד לכם שמבייש גם לראות שכמעט לא היה אף שר בממשלה הזאת, אולי חוץ מהשר שטייניץ, כמעט אף שר לא יצא נגד ההתבטאות הקשה והפוגענית והגזענית של השר ליברמן. כמעט אף שר. אז כנראה מה שאמרתי, ההתבטאויות הללו והפנים של שר הביטחון משקפים באמת את הפנים הגזעניות של הממשלה הזאת ושל שריה.

אורלי לוי אבקסיס. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, השרות, אדוני השר, היום אנחנו נדרשים להצביע על חוק שבמהות שלו היה בו היגיון, היה בו רציונל. גם ישבתי עם מציע החוק,

והוא סיפר לי איך נולדה בעצם הצעת החוק הזאת ואיך היא באה לנתק את המחויבות של אותו מועמד לכנסת מאותו בעל הון שמביא לו את כרטיס הכניסה לכנסת. בסופו של דבר, בואו נהיה קצת הוגנים עם עצמנו: כדי להגיע למושבים פה, או שאתה בחיר ליבם של הבוסים במפלגות ללא פריימריז, הם אפילו לא מעסיקים סקאוטר שילך ויחפש להם כוכבים, יש מי שיעשה את זה בהתנדבות, מה שנקרא, ולכן אין בכלל עלויות כספיות, אבל במפלגות שבהן מתקיימים הפריימריז, אנשים צריכים להשיג כסף. ומסתבר היום שכדי להיות נציג ציבור לא די בכך שיש לך אג'נדה רצינית, מבוססת, שיש לך מה לבוא ולמכור לציבור. אם באת מהקאסטה הלא-נכונה, או אם באת מהדיור הציבורי, הסיכויים שלך להתברג באיזושהי מפלגה שואפים לאפס. כי מי יכיר אותך בלי פרסום? ופרסום עולה כסף. ומי יכיר אותך בלי לנסוע בארץ? וכדי לעשות את הדברים האלה אתה צריך גם להפסיק לעבוד בעבודה הקודמת שלך, אלא אם כן באמת באת מבית שיכול להעמיד לך את האפשרויות האלה.

לך תתחנן בפני בעלי ממון שיעשו את זה בשבילך, אבל ברור שביום מן הימים הם יגיעו, יידפקו על הדלת ויבקשו תמורה בעבור האגרה. מה שקורה פה היום, זה משהו מוזר, דודי אמסלם, כי אנחנו נדרשים עכשיו להעביר חוק שיש בו עוד הרבה חורים.

אנחנו לא יודעים מי יהיה אחראי מבחינה פלילית אם אותם הסכמים שיעשו הח"כ המציע או הח"כ שמציע את עצמו, הח"כ לעתיד,

מישהו יצטרך לשלם את הכסף. הרי הוא לא יגיע ישירות לחבר הכנסת או למועמד, זה יגיע למפלגה, והמפלגה תצטרך להיות אחראית גם כלפי הדין. ואני שואלת, ואיך אנחנו בודקים את העמידה בסטנדרטים? מה שקורה פה היום, דודי, הוא שאנחנו נתנו אתנן. נתנו פה ואולי אנחנו נותנים פה שוחד לכל אותן מפלגות,

אין בהן פריימריז, גם לא מתכוונים לעשות בהן פריימריז. אני לא מבינה את משה כחלון,

יש לו כסף? לחד-הוריות שאפשר לפתור את הבעיה שלהן, שגם עובדות וגם נמצאות מתחת לקו העוני, 82% מהן עובדות אבל חותכים להן את מזונות הילדים, ואומרים להם: כל שקל שתרוויחו ותנסו להרים את הראש מעל המים, אתן מסתכנות בכך שהמדינה תיקח לכם את הכסף, אז אם אתן רוצות להיות עדיין עם זכויות מסוימות,

אני כבר מנסה לסיים את זה.

סיימי, כי סיימת. אז אני אסכם את זה במשפט אחרון. הבקשה להגיע לפה לכנסת ולהעביר את החוק הזה, כאשר המפלגות ללא פריימריז מקבלות אתנן, אני חושבת שזו תהיה צביעות גם מצד המפלגות עם הפריימריז לבוא ולהעביר את החוק איך שהוא, כי בסופו של דבר אנחנו מראים פה, במגדל השן, בבית הזכוכית, שגם אנחנו לא חפים מכל אותם אנשים. כל מי שנותן יד לחוק במתכונתו הנוכחית, שמפלגות בלי פריימריז יקבלו כספים בעבור החברים שהם מחליטים איך ימוקמו בתוך זה, זה להיות שותף לשחיתות.

אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו: זה המקום?

בצלאל סמוטריץ, ציפי לבני, יוסי יונה, מרדכי יוגב. נחמן שי,

הוא לא מופיע על הצג. לעיתים ליושב-ראש יש סמכויות. היושב-ראש הוא הריבון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לכאורה החוק הזה הוא חוק יפה. הוא מסייע להגביר את הדמוקרטיה במפלגות שהן דמוקרטיות, לא כל המפלגות בבית הזה הן דמוקרטיות, הוא מסייע למי שאינו חבר כנסת ונותן לו סיכוי להתמודד באמצעות מימון. גם זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. הייתי יכול לברך עליו,

ולומר שזאת פריצת דרך. אנחנו במפלגה שלנו מקיימים פריימריז, וכל אחד מאיתנו שהתמודד יודע את היתרונות והחסרונות שבשיטה הזאת. היתרון העיקרי שלה: היא באמת נותנת ביטוי לרצונם של חברי המפלגה וחברות המפלגה. הם יכולים ויכולות להשפיע על הרכב הרשימה, מי יהיה בה ובאיזה מקום. זה דבר חשוב ביותר, וזה מייחד בבית הזה מעט מאוד מפלגות, חלק גדול ויתרו על התענוג הזה. אני גאה על כך שאנחנו נשארים צמודים לשיטה הזאת, על פניה, למרות החולשות, שתכף אציין אותן. אני חושב שכך צריך להמשיך. נכון, זו הזמנה לפרקים להשפעה כזאת או אחרת, אבל כאן אנחנו יודעים לעמוד על שלנו, להגן על הדברים החשובים לנו באמת ולא להיכנע ללחצים חיצוניים. בזה אנחנו נבחנים, בין היתר, ואם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו גם לא ראויים למקום בבית הזה. לחלופין, מפלגות שאין בהן פריימריז, יש בהן, לדעתי, פגם, כי אני חושב שצריך לתת לציבור החברים במפלגות, אנשים שגם משלמים על החברות, אומנם סכום זעום, אבל שמבטא את הזיקה שלהם, להשפיע על ייצוגם בכנסת. זה עיקרון בסיסי בדמוקרטיה, עיקרון הייצוגיות.

אבל הדבר הגרוע בחוק הזה, משפט אחרון, זה אותו תשלום למפלגות שאינן מקיימות פריימריז. אין שום סיבה בעולם שיקבלו פיצוי על כך. הייתי מטיל עליהן קנס, אבל מזה אני פוטר אותן. אבל לתת להן תשלום על כך שאינן מקיימות פריימריז רק כדי שיוכלו לממן פעולות כאלה ואחרות זו טעות ממדרגה ראשונה.

יפה, צחי. אז אתה אמרת את זה במו פיך.

אבל אני חושב שלא נכון לעשות את זה. אם אתה חושב כמוני ואני חושב כמוך, כבר עשינו צעד אחד קדימה.

חברת הכנסת נורית קורן. יאיר לפיד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאחרונה אני שומע את ראש הממשלה מדבר לא מעט על, חזר לדבר, על זה שיש לנו ארץ נהדרת, ואני מוצא את עצמי מסכים לזה שאכן יש לנו ארץ נהדרת, אבל יש חור בטנק הדלק שלה. יש פגם יסודי במדינה, והפגם היסודי הזה הוא המערכת הפוליטית, הפגם היסודי הוא אתם, אתם הבעיה. המערכת הפוליטית השלטונית של מדינת ישראל היא הבעיה המרכזית של המדינה. מה שאתם רוצים לעשות עכשיו זה לקחת את הבעיה הזאת, להגדיל אותה ולהנציח אותה. הרי כל מה שמושחת במערכת הפוליטית הישראלית מתחיל בפריימריז, קבלני הקולות, מפקדי הארגזים, האנשים שעומדים, מה שאתה עושה, אתה מרכיב את הרשימה לבד.

ככה מתנהלת מדינה?

חבר הכנסת אמסלם, תרשה לי לא לקבל ממך שיעורים בדמוקרטיה. תרשה לי לא לקבל ממך שיעורים בדמוקרטיה. תענה לעניין. תרשה לי.

את העפת חברת כנסת, בגלל שהיא הצביעה נגד, תרשה לי. זה מתחיל בפריימריז שלכם, ועכשיו אתה רוצה שאנשים שלא הצביעו ליכוד, אנשים שלא חולמים להצביע ליכוד, יממנו את הפריימריז שלך, חבר הכנסת אמסלם. כמו שמממנם את המפלגה שלך, כמו שמממנים את הנסיעות שלך. מי מממן את הנסיעות שלך לחו"ל? לא מספיק לך, חבר הכנסת אמסלם, שאתם מפעילים שיטה מושחתת, אתם גם לא רוצים להתאמץ בשביל השיטה המושחתת שלכם. אתם רוצים לשבת בבית, ספר לנו מי מממן את הנסיעות שלך לחו"ל. ושמשלמי המיסים יממנו את השחיתות שלכם, חבר הכנסת אמסלם. אתה רוצה להיות מושחת בתנאים נוחים. לא מספיק לך להיות חלק משיטה מושחתת, אתה רוצה גם לא לעבוד בשביל זה, לשבת בבית ושישלחו לכם, תגיד מושחת, מושחתים. רק אתה הצדיק. אתה הצדיק הגדול.

צ'קים, ישלחו לכם כסף על חשבון משלמי המיסים.

אנחנו רוצים לבוא ולעשות פה משהו, הם עובדים קשה, ואתה מרוויח מיליון ומשהו שקל כל חודש. כל חודש מיליון שקל, לאן אתה לוקח? אין לך מפלגה.

אתה רוצה שהכסף הזה יממן את קבלני הקולות, אתה רוצה שהכסף הזה יממן, הכסף של המיסים שלנו, את מפקדי הארגזים. את הנסיעות שלך.

זה מה שהחלטתם לעשות עם כספי המיסים של אזרחי ישראל. לא לא, את הנסיעות שלך.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. שחיתות ממוסדת. ובגלל זה אתם לא תהיו. בגלל זה אתם לא תהיו.

כי יש רגע, היה את זה בהיסטוריה הפוליטית, ויש רגע שאזרחי ישראל אומרים לעצמם: עד כאן. אנחנו עובדים קשה, אנחנו מממנים את הילדים שלנו, אנחנו מממנים את המשכנתאות שלנו. אנחנו לא אמורים לממן גם את הפריימריז של חבר הכנסת דוד אמסלם.

תודה רבה. ציפי לבני. שלוש דקות. אני לא הולכת לצאת נגד שיטת הפריימריז, והחוק הזה, יכולים להיות לו יתרונות,

אבל יש דבר אחד שהוא באמת הקומבינה הבלתי-נתפסת. פריימריז?

מפלגות שאין בהן פריימריז, מה זה הקומבינה הזאת? קצבת זקנה ניתן גם לצעירים, ככה, או איזה מין פטנטים משונים מהסוג הזה, לקנות אצבעות במליאה? אני עומדת בראש מפלגה שאין בה פריימריז. אני הודעתי שאני לא רוצה את הכסף הזה, ואני קוראת לכל חבריי, ראשי המפלגות שאין בהן פריימריז, לנהוג כמוני. אני שמעתי את הנאומים חוצבי הלהבות על כספם של האנשים העובדים, על כך שהכסף הזה יורד לטמיון, אמרנו, ציפי. את לא צריכה לעשות סיבוב על מה שאמרנו. סליחה? אתם מוותרים? אמרנו את זה קודם.

גם אתם לא לוקחים? שאפו. מצוין.

אני לא שמעתי את יושב-ראש המפלגה אומר את זה, אבל אני קוראת,

חוזרת וקוראת לכל ראשי המפלגות שלא מתקיימים בהן פריימריז לא להיות שותפים לקומבינה הזאת, לא לקחת את הכסף הזה. הכסף הזה הוא כספם של האנשים העמלים,

אזרחי המדינה הזאת. לא מגיע להם שבשביל כמה אצבעות יילקח הכסף הזה, סתם ככה, כי מישהו בא לו לקבל כסף, כי מפלגה אחרת עושה פריימריז. לקומבינה הזאת אנחנו לא צריכים להיות שותפים. אני הודעתי שלא אקח, ואני קוראה לכל שאר חבריי: אל תיגעו בכסף הזה. תודה רבה. השר צחי הנגבי. תודה, אדוני היושב-ראש. אני ביקשתי לדבר לא כשר אלא כח"כ, כי זה דיון אישי וכל אחד יכול להירשם לו, ואני חייב לנמק מדוע החוק הזה הוא חוק פסול. ניסיתי לשכנע את חבריי בסיעת הליכוד. נכון לרגע זה הסיעה החליטה שיתקיים דיון נוסף לאחר הצבעה בקריאה הראשונה, אז לא איבדתי תקווה שאולי בכל זאת יחזור השכל הישר והחוק הזה לא יגיע לספר החוקים. אני יכול להבין את הכוונות הטובות של יוזמי החוק, שאני לא יודע בדיוק מי הם, אבל יש היגיון בחשש שמא שיטת הפריימריז מעצם היותה מייצרת יחסים כאלה או אחרים בין אדם שמתרים לבין התורם, יכולה להעמיד פיתויים לא רצויים בפני המתרימים. עובדה היא שהשיטה הזאת נהוגה בכל המפלגות הדמוקרטיות בעולם ובכל המדינות הדמוקרטיות בעולם. לא קיימת שיטה אחת בעולם שבה הציבור מממן מערכת בחירות בתוך מפלגה. זה פשוט לא קיים. אנחנו ממציאים פה היום משהו ייחודי הראוי לספר השיאים של גינס, ואפילו לא עושים את זה לרוב חברי הכנסת אלא רק ל-37, כמה יש לבית היהודי? שמונה ח"כים?

אבל שמונה.

אז עושים את זה ל-37 ח"כים, 30 ועוד 7, כי אני לא מתכוון להשתמש בזה. אבל כדי שיהיה רוב של 61, שהוא חיוני, משחדים, לא אתכם, אתם ממילא תצביעו נגד, סתם זורקים אליכם כסף, אבל משחדים את הסיעות האחרות בקואליציה כדי שיהיה להם אינטרס להצביע בעד חוק שהם יודעים שהוא פסול. עוד לא היה חוק עם ניגוד עניינים מובנה כזה בכנסת. אני לא זוכר דבר כזה. חוק שנועד לעזור ל-37 אנשים לעסוק בענייני הציבור בלבד ולא לגייס כספים. אני יכול להבין אותם, זה קשה לגייס כספים. זה מאוס, זה מתיש וזה לא נעים.

קואליציונית? תנו לו, הוא אומר דברים ברורים. זה יותר מזה. אין משמעת קואליציונית בקואליציה, זה לא נעים. איך אני יודע? אני עושה את זה כבר 30 שנה. אני גייסתי כספים לשמונה מערכות בחירות לכנסת מתוך תשע, באחת הייתי ברשימה שלא היה בה פריימריז באותה תקופה, ועוד שלוש פעמים לבחירות לראשות מרכז הליכוד, וגם הם חייבו התמודדות וגיוס כספים, ועוד 8 מיליון שקל להגנתי המשפטית, בעמותה שהכנסת מאפשרת לגייס לצורך הגנה משפטית. לא נעים "לחזר",

אבל ידידיי, כמה שזה לא נעים, זה יותר נעים מאשר שוד הקופה הציבורית. זה יותר נעים מאשר לבקש מהציבור לממן לנו מערכות בחירות פנימיות.

אתה אומר להם מלכתחילה: מבקר המדינה בודק אותי ובודק אותך, השם שלך מופיע באינטרנט, השם שלך מופיע באתר מבקר המדינה, אתה נותן לי מקסימום 10,000 שקל, רוב האנשים גם לא נותנים את הסכום הזה, וכל דבר שאתה מבקש ממני, אני כבר מודיע לך שאני לא אסבך אותך, ואתה, אל תסבך אותי. תודה רבה.

שיש אולי כמה אלפי אנשים שתרמו לי לאורך 30 השנים האחרונות, ואף אחד לא התדפק על דלתי, ואף אחד לא ביקש ממני שום דבר, ואף אחד לא קיבל ממני שום דבר. אבל אני מרגיש טוב שאני לא באתי לציבור ואמרתי: תשמע, תממן לי 320,000 שקל כפול x אנשים שיממנו לי את הבחירות. לכן, בשלב זה, כחלק מהמשמעת הקואליציונית, אין לי ברירה, אבל אני מאוד מקווה שלאחר הקריאה הראשונה השכל הישר יחזור לחבריי, נהיה פחות אטומים ויותר ממלכתיים, נפיל את החוק הזה ונעביר אותו מן העולם לפני שהוא יגיע לקריאה השנייה והשלישית.

אלעזר שטרן.

אני בדיעבד ויתרתי, ולא ידעתי כמה אני צודק שוויתרתי. אדוני היושב-ראש, עמיתיי השרים, האמת היא שאחרי מה שאמר השר הנגבי יכול להיות שהיינו צריכים לוותר על זכות הדיבור, אבל כיוון שאני יודע שהקואליציה הייתה מבזבזת פה את הזמן עד שהם יאספו את כולם מהחדרים וממילא מדברים על דברים פחות חשובים ממה שלנו יש להגיד, אז נמשיך אנחנו כאן. חברי דוד אמסלם, אני רוצה להגיד לך משהו.

יש עתיד ויתרה בפעם הקודמת על כל ההעלאה, התוספות של חברי הכנסת. יש עתיד בפעם הזאת, אתה יכול לחייך את התוספות שלא יכולנו לוותר עליהן אנחנו תורמים. אני אעלה, אני אספר לך, אתה יכול לבדוק. אני אספר לך,

אני אתן לך את השם של הרואה חשבון שלי, או את השם של טובי פה למעלה, ותבדוק את מה שאני עכשיו אמרתי לך. כמעט הייתי אומר לך: של נעליך מעל רגליך כשאתה מדבר על מה אנחנו עושים עם כספים. בסדר? אז בוא לא נתחיל עם זה. אתם לא תלמדו אותנו לא מה זה יהדות, ולא מה זה שחיתות, ולא מה הפריימריז עושה. אני אתן לך קצת דוגמאות, אבל בוא נלך רגע על המפלגה שלך ונבין את הסכנה של מה שאתה עושה. אתה יודע כמה מצביעים היו לכם בבחירות? אני אגיד לך כמה. השר אקוניס, הוא טוב במספרים, 930,000. יותר, 985,408. כמה מתפקדים היו לכם בבחירות האחרונות? אני אגיד לך: 96,651. כמה מצביעים באו לכם לפריימריז? 53,158, זה 5.4%. אני לא אומר לך כמה מהם עובדי התעשייה האווירית, מתפקדי חברת החשמל, מצביעי יש"ע, שבאים עם פתקים, הרי אתה יודע כמוני איך סופרים במפלגה כזאת כמה חתימות יש לו. מה זה נקרא "כמה חתימות יש לו"? "כמה חתימות יש לו" זה אומר כמה אנשים ישימו את מה שהוא יגיד להם. עכשיו, את זה אנחנו צריכים לשלם? לא אמרתי שאצלנו הכי טוב, אבל הרבה יותר טוב מאצלכם. ועדה מסדרת, הרבה יותר טוב. יואב, הרבה יותר טוב מאצלכם. אתה רוצה שאני אגיד לך כמה אנשים, תשאל את עדי קול, תשאל את עדי קול אם היא חושבת שאתה יותר טוב. לא כדאי לך להתחיל. תאמין לי, לא כדאי לך להתחיל איתי,

הרי אני לא רוצה להגיד לך, אפילו מבחינה פוליטית,

יואב קיש, אם היו פריימריז אתה היית אצל ציפי. אתה, יואב

ואני יכול להביא לך עוד כמה, מתיישרים לפי 3% גם חברתי גילה גמליאל, מתיישרים לפי 3% של הפריימריסט. למה? אלעזר, ציפי לבני, בגלל שזה הקהל, תודה רבה. שיש לו אידיאלים מיוחדים, או קיצוניות, או אינטרסים לבוא ולהצביע. עכשיו, את זה אתם רוצים שנשלם?

על זה לוקחים כסף? מה שאמרתי,

זו הקדמה למה שאמר השר הנגבי. בטעות יצא לי לדבר אחריו.

תודה רבה. מיקי רוזנטל. אדוני היושב-ראש. אחריו, יוסי יונה, ואחריו, סאלח סעד. בעֵד, יוסי יונה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תראה,

אני אומר לך את הדבר הבא, חבר הכנסת אמסלם: כשהעברנו את החוק בטרומית אני עמדתי כאן, אתה עמדת כאן, ובמילותיך הבטחת שהחוק הזה לא יחול על מפלגות שאין בהן פריימריז. לא עמדת במילה שלך, אני נורא מצטער.

זה שאתם מבטיחים שתשנו את זה בקריאה השנייה והשלישית זה שווה כמו ההבטחה שהבטחתם בטרומית. היא לא שווה הרבה. אי-אפשר לסמוך עליכם, בקיצור.

אבל אני רוצה להגיד לכם, חבריי מיש עתיד, על כל חסרונותיה של שיטת הפריימריז, היא יותר טובה מהשיטה שלכם, שבה איש אחד ממנה את מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בחדר סגור, ואף אחד לא יודע מה השיקולים שלו. ויש פגמים בפריימריז, ועדיין, זה יותר טוב ויותר דמוקרטי, פחות מושחת ופחות משחית ופחות מסוכן, כי לפחות מעורבים בזה הרבה אנשים. פה זה אדם אחד והגחמות שלו ותו לא. אז אתם, שבו בשקט.

חבר הכנסת אמסלם וכל מי שכן עושה פריימריז, מה אתה אומר לנו,

הרי מה שמותר לנו לקבל כתרומה זה 10,000 שקל,

מקסימלית, בבחירות. ואתה אומר שקונים אותך ב-10,000 שקל?

אבל למה צריך להיפגש עם אנשים עשירים בגלל שהם עשירים? אסביר לך, גברתי.

אסביר לך. אתה בעד הון ושלטון? את אומרת ככה: לא איפגש עם אנשים עשירים.

אשאב את הכסף מהציבור. לא, לא אמרתי את זה. זה מה שאתם אומרים.

אתם יונקים את הכסף הציבורי הזה בקלות בלתי נסבלת. מי אמר שאת צריכה לבזבז,

500,000 שקל בפריימריז?

למה את לא יכולה לעשות פריימריז ב-50,000 שקל? זה יהיה פחות. למה את לא יכולה לעשות פריימריז ב-50,000 שקל?

כי הציבור מממן את זה? זה יהיה פחות. אין לכם בכלל רגישות לדבר הזה שנקרא,

אני אענה לך. למה יש לך מימון מפלגות? תבטל את מימון המפלגות.

תמכת בזה בפעם הקודמת. למה תמכת? בוא תספר לנו. רגע, חכה, אענה לך.

מה השאלה? רגע, אענה לך.

מה? לשיטתך, תמכת בזה בפעם הקודמת בגלל, לא.

תספר לנו. אסביר לך למה. מה ההיגיון? למה 50? בוא תספר לנו. אסביר לך. אסביר. שנייה, דקה. שנייה, דקה.

נראה לי. נו, איך נעשה את זה? אבל אתם תפרידו בין ההון לשלטון? אתם ההון והשלטון. תשובה שמע על זה שאתם רוצים להפריד בין ההון והשלטון? לא,

אני רוצה לדעת: אלוביץ' כבר שמע שאתם רוצים להפריד? תישאר על השיטה.

אז אתה בעד העיקרון, נגד, תקשיב, דודי. אני ואתה נמצאים בניגוד בעניינים: שנינו מתמודדים בפריימריז, שנינו יכולים ליהנות מהכסף הזה. אם היית יהודי הגון, היית אומר: בוא את זה לוועדה מקצועית, מקצועית, שתשקול את כל השיקולים ותחליט.

לא אתה ולא אני, כי אנחנו עשויים ליהנות מזה.

זו הדרך היחידה הלגיטימית לעשות את זה.

כי אחרת אתם שודדים את כספו של הציבור, תודה רבה. ולא תורמים שום דבר למאבק בשחיתות. יוסי יונה, יוסי יונה, ובעדין, סאלח סעד. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול גם את חברי הכנסת כאן שאלה פשוטה: האם מישהו מכם יודע מהו הסכום שמוענק, לוביסטים בארצות הברית? הכסף שלוביסטים בארצות הברית מוציאים כל שנה, האם מישהו יודע, על קשרי ממשל ו-corporations? 2.6 מיליארד דולר. אני רוצה לשאול שאלה: האם מישהו מכם חושב שכאשר ה-Big Business נותנים 2.6 מיליארד דולר לפוליטיקאים, הם לא משפיעים על ההחלטות שלהם בקונגרס ובסנאט? האם אנחנו יכולים להיות כל כך תמימים, לחשוב שהתרומה הזאת ניתנת לשם שמיים וכלום לא קורה בין הפוליטיקאי לבין העסקים הגדולים? בוודאי שקורה. לכן אני אומר כאן באופן חד-משמעי: אני באופן אישי בוודאי שמעדיף לקבל משאבים מהמדינה מאשר לקבל משאבים מאנשי עסקים. עדיין קיימות מחלוקות בינינו לבין הקואליציה אשר לסוגיות שעלו כאן. אחת מהן, בוודאי מה שכאן כונה על ידי חבריי "כספי השוחד" שנותנים לסיעות שאין להן את ההליך של הפריימריז. ואמרו כאן חבריי, חבר הכנסת דוד אמסלם: היה והסעיף הזה, כמו שהשר לוין גם הבטיח, ירד בהבאתו של החוק לקריאה שנייה ושלישית, אפשר שנשקול מחדש את עמדתנו. זאת אומרת, באופן עקרוני אני כן מאמין שעדיף שהמדינה תממן,

את האנשים שמתמודדים במפלגות פריימריז מאשר ייקחו את הכסף מאנשים פרטיים. ועוד הערה אחת. בהמשך לדבריו של חברי מיקי רוזנטל, בוודאי גם עולה השאלה: האם אנחנו באמת זקוקים לסכום כזה או לסכום אחר? היה ותהיה נכונות, חבר הכנסת דוד אמסלם, לעסוק בסעיפים הללו, אנחנו בוודאי נהיה מוכנים לשקול מחדש את עמדתנו, אבל עד אז,

סאלח סעד.

(אומר בערבית: אחריך, יושב-ראש האופוזיציה.) (אומר בערבית: אחריי, יושב-ראש האופוזיציה.) (אומר בערבית: לאחר סאלח סעד, יושב-ראש האופוזיציה בוז'י הרצוג.)

כבוד יושב-ראש הישיבה המכובד.) תפדל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כאחד שחווה כמה פריימריז יותר מפעם אחת בחייו הפוליטיים, אני אומר לכם: כמה שקשה מאוד, הפריימריז מאוד קשים, לגייס כספים מאוד קשה, ואני לא בעד השיטה הזאת לגייס כספים, כי אני לא רוצה להיות תלוי באף אדם. והאמינו לי, ניגשתי לבנק וקיבלתי הלוואה בשביל לממן את הפריימריז שלי.

אני רוצה מחר בבוקר, ואני מסתכל לצד השמאלי של המליאה ואני אומר לכם: אני רוצה שמחר תסתכלו בנכים האלה שמסתובבים בחוץ ותגידו להם מה קרה שאנחנו עכשיו, יש עכשיו בקופה הציבורית יותר מ-40 מיליון שקל כדי שאנחנו ניבחר? שאתם תיבחרו?

הרי כל יום אנחנו רואים אותם כאן בפרוזדור.

תוספת? משרד האוצר והשר אומרים: אין לנו כספים. אין לנו תוספת בקופה. אין לנו כספים. אדוני היושב-ראש, פתאום יש כספים, אני רואה.

רק לפני שבוע פורסם דוח העוני. יותר מ-200,000 ילדים עניים במדינת ישראל. מה תגידו להם בבוקר?

קריאה לסדר,) אבו עראר.

(בערבית: קריאה לסדר פעם ראשונה.) אז אני אומר לכם,

אנחנו צריכים להסתכל לציבור בעיניים. הצעת החוק הזאת היא הצעה כל כך זדונית, כל כך מזלזלת בציבור, ואסור לנו לתת יד לגזול מהציבור, לא 40 מיליון שקל ואפילו לא 10 מיליון שקל.

(אומר בערבית: יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, המכונה בוז'י.) (בערבית: תודה, יושב-ראש הישיבה.) (בערבית: שלוש דקות.) תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק המדוברת מעלה כמה בעיות יסוד. אחרי שמנינו את הצורך במניעת קשרי הון שלטון, והוא מובן, כשלומדים את החוק הזה לפרטיו מגלים כמה בעיות, אדוני היושב-ראש ואדוני חבר הכנסת אמסלם. קודם כול, את הבעיה שכולם הזכירו. אתה אומר מלכתחילה: תשמע, לא הייתה לי ברירה. בעצם איימו עליך, אנחנו יודעים את זה. יש חברות בקואליציה שאיימו עליך שאם אתה לא תוסיף לקופתן כסף, החוק הזה לא יקודם. החוק הזה בעצם בא לעולם בלחצם של שניים-שלושה גורמים בליכוד, והם הלכו יחד וגרמו לכך שהחוק הזה יקבל את תמורתו בכך שאתה צריך לשלם למפלגות אחרות דמי לא יחרץ כדי להעביר אותו, דבר בלתי מתקבל על הדעת בעליל. דבר עוד יותר זועק לשמיים, מכיוון שהוא פוגע לרעה במפלגות שמקיימות דמוקרטיה פנימית, המפלגות שמקיימות דמוקרטיה פנימית לא מקבלות את המענק, ומפלגות שלא מקיימות דמוקרטיה פנימית מקבלות בונוס של מיליוני שקלים כל אחת לטובתן ולפעילותן, בעוד שהן מתמודדות ומתחרות במפלגות שמקיימות דמוקרטיה פנימית. שלא לדבר על העובדה שכולם דיברו עליה, של הוצאת כספי ציבור חופשי. נמצא פה יו"ר ועדת הכספים. על מה לא מדברים יום-יום,

בוועדת הכספים ובוועדות אחרות, ופה מפזרים כסף חופשי חופשי, כאילו יש כסף מן השמיים שאפשר לחלק אותו לכולם. הדבר השני, החוק הזה יוצר אפליה מובנית בין מתמודדים מבפנים ומתמודדים מבחוץ. ניתנת גמישות רבה הרבה יותר והקלות הרבה יותר טובות לחברי המועדון הזה שנמצאים כאן בבניין ולא מתמודדים מבחוץ. אבל הדבר השלישי, חבר הכנסת אמסלם, והוא הדבר הבעייתי: שאתם תכניסו הרבה מאוד אנשים לפשיטת רגל.

אני אסביר לך למה. כאשר אתה מתמודד לכנסת ואנשים רוצים לתמוך בך ויש אנרגיה סביבך, ואתה אומר להם: בואו תעזרו לי, אתם חברים שלי, והם תורמים בדין, על פי חוק, והשמות ידועים ומוכרים ומתפרסמים, אז יש לך יכולת למלא את המכסה שקבע החוק לגבי סכום ההוצאה המותר. אבל כאשר אנשים ילכו וייקחו את ההלוואה הזאת ולא ייבחרו, הם יישארו מול עברי פי פחת, מול שוקת שבורה, ואף אחד לא ייתן להם שום תרומה ושום עזרה, כי הם כבר לא נבחרו. לאף אחד לא יהיה שום אינטרס, אפילו לא חברי, או תמריץ, בוא נאמר את זה כך, לבוא ולעזור לבן אדם להתמודד לכנסת, כיוון שהוא הפסיד. אז הם יוכו פעמיים: גם לקחו הלוואה מהמדינה על חשבון משלם המיסים, גם לא יחזירו אותה כי לא יהיה להם איך. נא לסיים. ולכן משהו בחוק הזה כל כך מעוות, כי הוא לוקח מכספי האוצר והוא פוגע בעקרונות השוויון, ומעבר לכל דבר אחר, הוא גם יכניס אנשים לצרות צרורות.

חבר הכנסת דוד אמסלם, (אומר בערבית: יושב-ראש ועדת הפנים יסכם את הישיבה) יסכם את הדיון. אה, שניים רוצים לדבר?

השר יריב לוין. עד חמש דקות מגיעות לשר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חברי הכנסת, תראו, מכובדי חבר הכנסת הרצוג, יושב-ראש האופוזיציה, נדמה לי שאתה הצגת פה לפחות חלק מרוח הדברים שנשמעו מצד המתנגדים. אני רוצה לומר דבר פשוט: לו הייתי זר שנקלע למקום הזה, הייתי מניח שיש כאן דיון על חוק מימון מפלגות ורצון של סיעות שלמות בכנסת לבטל את החוק הזה מהיסוד. וישאל השואל שיסתכל מהצד: למה הפוליטיקאים האלה יושבים ומחלקים כסף למפלגות שלהם על חשבון הרבה מאוד צרכים אחרים, כי התקציב הרי תמיד מוגבל, במקום שהמפלגות תלכנה ותקוששנה ותאסופנה תרומות? ולא במקרה, במשך עשרות שנים נקבע חוק מימון מפלגות, ונדמה לי שאף אחד בבית הזה לא חולק על הצורך בו, מכיוון שכולם מבינים שהדבר הכי מסוכן, והפתח הכי בעייתי לערבוב בין הון לשלטון, והפתח הכי בעייתי ליצירת אי-שוויון שבו בעלי ממון, יש להם השפעה עודפת על פני כל אדם אחר במדינה, והפתח המסוכן ביותר להעדפה של כוחות בעלי כוח כלכלי שיוכלו להשפיע באופן דרמטי על ההחלטות כאן על חשבון מעוטי היכולת והמוחלשים יותר הוא במצב שבו מפלגות פוליטיות תצטרכנה להידפק על הדלתות של האנשים האלה כדי לקבל מהם כסף. ושיסתכל לי מישהו בעיניים ויאמר לי שאין לו מחויבות למי שתרם לו, שיסתכל מישהו ויגיד לי שכשפונים אליו לפגישה, אדם בעל ממון, שאולי יתרום לו למערכת הבחירות הבאה, וסתם אדם מן היישוב, הוא יפגוש את שני האנשים, ואם יצטרך לבחור אחד הוא יבחר דווקא באדם מהיישוב ולא בתורם. שיהיה אחד שיסתכל לי בעיניים ויאמר לי את זה. כולנו יודעים שזה לא יקרה. ולכן, מכיוון שאין שיטה מושלמת, חבר הכנסת הרצוג, יושב-ראש האופוזיציה הנכבד, נקבע חוק מימון מפלגות, כדי להבטיח את זה שאומנם נוציא כסף מהקופה הציבורית, אבל נבטיח שהמפלגות תהיינה מחויבות לבוחריהן ולא לתורמיהן, ולא לבעלי ההון שמממנים אותן ומתחזקים אותן, ולהבטיח את זה שמפלגה שיש בעלי הון שחפצים ביקרה, לא יהיה לה יתרון על פני מפלגה שמייצגת אוכלוסיות מוחלשות שלא יכולות לתרום לה כסף. על הרקע הזה, מה שנכון למפלגות, נכון בדיוק אותו הדבר לחברי כנסת שמתמודדים בפריימריז, ואולי אפילו ביתר שאת, מכיוון שהתלות של האדם הבודד באנשים האלה שתורמים לו כסף היא תמיד ולעולם תהיה בעייתית מאוד, כי יש כאן מעבר לכל דבר גם קשר אישי. על זה אני אוסיף עוד דבר, יושב-ראש האופוזיציה, אני חושב שחשוב שתשמע את זה: תראה, כאשר אנשים תורמים לך כסף, ברוב המקרים אתה לא יודע ולא תוכל לדעת למה הם תרמו ומה המניע מאחורי העניין הזה. לעולם לא תדע איזה עסקים יש להם שאתה לא מכיר, איזה אינטרס הם מייצגים, מי שלח אותם כדי שיתרמו לך כסף כי הוא רוצה להשפיע עליך לטובת עניין כזה או אחר, ואתה לעולם, לעולם, חבר הכנסת הרצוג, לא תדע, ויש תורמים שתרמו לך ואחר כך גם קנו עסק שאולי אתמול לא היה להם. כל הדוגמאות הרי מוכרות לכולנו כאן. ולכן, אתה מוצא את עצמך בסיכון נורא שאתה תימצא במצב של ניגודי עניינים, תימצא במצב של נראות ציבורית מאוד מאוד בעייתית, אפילו אם קיבלת את התרומות באופן נקי. אני אתן לך דוגמה, מכובדי, אני חושב שחשוב לשמוע אותה.

חברי כנסת בבניין הזה, בלי יוצא מהכלל, מקדמים הצעות חוק שיש להן חשיבות ונוגעות למגזרים כאלה ואחרים, כולל מגזרים עסקיים. עכשיו, תראה מה קורה: קידם חבר כנסת הצעת חוק שהוא מאמין בה, הגיעו אליו אנשים שמרוצים באופן אמיתי ונקי מהעבודה שלו, ותרמו לו כסף מתוך הערכה למה שעשה למגזר שהם שייכים אליו. ואז תתעורר מייד השאלה מה קדם למה: האם קדמה הפעילות הפרלמנטרית והצעת החוק לתרומה, או אולי קודם סוכם על התרומה ואחר כך נעשתה הפעילות הפרלמנטרית כדי לקבל אותה? התשובה הזאת תעמוד כעננה מעל הראש של כל אחד מאיתנו על כל תרומה שהוא מקבל. ולכן אני חושב שהחוק הזה הוא חיוני, הוא הכרחי, והוא הוצאה קטנה מאוד כדי לשים בה חסם אולי לשחיתות השלטונית המסוכנת ביותר וכדי לשים חסם לקשר ההון שלטון המסוכן ביותר והחזק ביותר שמשפיע על מה שקורה בבניין הזה.

חבר הכנסת אמסלם, דובר אחרון, מסכם. אחר כך, הצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

הרבה פעמים אני צובט את עצמי ולא מאמין למה שאני שומע. תראו, ינאי המלך, זה אליך, לפיד. ינאי המלך אמר לשלומציון המלכה: אל תפחדי לא מהפרושים ולא מהצדוקים אלא מהצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס. הרי מה שאתה עשית כאן, זה בדיוק מזכיר לי את המשפט שמפלטו של הנבל זה הפטריוטיזם. הרי אתה, יש לך מפלגה של בן אדם אחד, אני אסביר לך את הכול. יש פה שתי וקטורים שנעים, אתה גם צבוע בטיעונים שלך וגם מתחסד,

מאיפה הכסף הציבורי? אני אספר לך מאיפה. יש לך מפלגה שמקבלת כל חודש למעלה ממיליון שקל. אין לך מפלגה. הרי מה היה הרציונל, בזמנו, של מימון המפלגות? אני אספר לך. כשאבות המדינה הקימו פה מדינה דמוקרטית הם הבינו שיש מפלגות, יש סניפים, יש פעילות מפלגתית בארץ, וזה מה שהם רצו בעצם שיקרה, לשתף את הציבור, ולכן בעצם הם יצרו שני סוגי מימונים: מימון אחד שוטף, למפלגה, כדי שתהיה מפלגה, ומימון אחר זה לפני הבחירות. אתה מקבל כסף חינם, אין לך מפלגה, מיליון שקל כל חודש. אני מציע שבכלל, אתה, אני מדבר אליך.

אתה משמיץ את חבריך לקואליציה, אתה, אמרתי לך. אתה הרי, אבל הסברתי. אתה באת, אתה כאילו פטריוט, אתה מבין? לכן אמרתי: מפלטו של הנבל זה הפטריוטיזם. למה אתה משמיץ את חבריך לקואליציה? זה אתה, צדיק, מתחסד. אתה מסתובב בכל העולם במימון הזה.

אתה לא מתבייש, הרי עם ישראל,

אתה לא מתבייש,

את הנסיעות שלך.

את הנסיעות שלך. אתה מתעופף, מזמין מלונות, כל זה על חשבון מימון המפלגה שלך. מושחת. מושחת. אז לכן אני חושב שאתה המושחת הכי גדול פה בכל הבניין הזה.

אתה משחק אותה עכשיו כאילו אתה הצדיק הגדול כאן בכל האזור. זו הבעיה שלי איתך. תסתום את הפה, לא נגיד כלום.

תמשיך לנסוע, תמשיך לבזבז את כל הכספים, לא אתה תגיד לי לסתום את הפה.

אל תשחק לנו אותה פה איזה צדיק גדול, אדוני, בוא נביא את זה למימון מפלגות. בוא ואני אספר לך. חבר הכנסת לפיד, חבר הכנסת לפיד, תודה רבה.

מאיפה החקירות, לא קשור. דרך אגב, באמת צריך לחקור את כל המימון שלכם. תשמע, אצלנו בליכוד ראש הממשלה לא יכול לנסוע על חשבון הליכוד. אצלכם,

אנחנו נבקש,

אם יש לך קצת יושר ציבורי, בואו ותגישו דוח בכלל של המפלגה, מה אתה עושה עם הכסף. הרי שאר החברים שלך,

הם לא שייכים לעניין. אצלנו הכול שקוף, יש לנו מוסדות. גם ראש המפלגה לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אתה עושה מה שאתה רוצה בכסף. עזוב שאתה מחליף אותם איך שאתה רוצה. זה כסף ציבורי, כל חודש מיליון שקל נכנס לך לקופה. אתה עושה מה שאתה רוצה. אף אחד פה לא יודע מה אתה עושה עם הכסף. זה לבד דורש ממך, אם יש לך קצת יושר, תבוא תציג איזה דוח, הנסיעות שלך, מי מממן את כל הנסיעות, אין לך מושג על מה אתה מדבר. אתה יודע שמגישים דוח שנתי למבקר המדינה. אתה לא ניהלת בחיים שלך, מה אתה עושה עם כל הכסף. אין לך מושג, תודה רבה. תמשיך. אל תפנה אליו. לגבי הנושא של הפריימריז, בוא תראה את החוצפה שלך. הרי מה קורה בפריימריז? לא בן אדם אחד קובע, יש לנו 150,000 מתפקדים, יש למפלגת העבודה 100,000,

אלה מספרים גדולים של חברים שבעצם, בסופו של דבר, הם בוחרים את הנציגות שלהם. אתה קם בבוקר, מחליט על דעת עצמך מי בפנים מי בחוץ. דרך אגב, לפעמים כשאני רואה אותם בוועדות כמה הם משתדלים לרצות אותך, אני מתבייש בשבילם. אני אומר, כואב לי. אני אומר: חבר'ה, בואו תעשו את העבודה שלכם, אתם לא עובדים אצל אף אחד,

אבל הם, כשאתה לא פה, הם מדברים לטלוויזיה כשאתה בלונדון, תשמע, הם דיברו בוועדה שלוש שעות, ארבע שעות. מיקי לוי, אני אומר לו: דיברת שעתיים וחצי,

שלוש שעות. אמרתי לו: תגיד לי, לפיד, נשלח לו את זה כדי שיעלה אותך בעוד דרגה. אתה לא מתבייש? אתה מטיף לנו מוסר.

ולחדרי החקירות, אתה בכלל, כל החבר'ה האלה כאן, הרי ברגע שהם מרגיזים אותך אתה מוציא אותם. אז אתה מטיף לנו שאנחנו מפלגה מושחתת?

הרי אתה בעצם, ראש המפלגה שלך נחקר,

ראש המפלגה שלך נחקר. אתה בדיוק מאמין, כמו שמאמין מנהיג צפון קוריאה, אתה בדיוק כמוהו. שניכם אותו דבר. גם הוא מפיל את הרשימה, עושה מה שהוא רוצה, הורג את מי שהוא רוצה, מחליף את מי, זה המדינה שאנחנו רוצים? אתה לא מתבייש? אפילו בקום המדינה לא היה דבר כזה.

אז לכן, אני מציע לך לסתום את הפה טיפה. תהיה קצת צנוע.

אתה עוד לא בגובה בכלל של אף אחד פה שיושב בשולחן הזה. אתה, יש לך איזה פנטזיות. לא צעדנו לחדרי חקירות. תסתכל מה נעשה במפלגה שלך, תודה רבה, תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, הוא מסיים. יש פסוק בתורה שאומר: לא תיקח שוחד, ולא תכיר פנים, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אני אומר לך, תקשיב טוב: הפריימריז, שאתה מקבל את התרומות האלה, מבחינתי זה שוחד.

אני רוצה להגיד עוד משהו,

שוחד זה לא משהו חוקי לא חוקי, השוחד זה משהו ערכי, שמה אומר? כשאתה מקבל כסף ממישהו תמורת,

משהו עתידי, גם מבחינת שלח לחמך, זה יסוד, זה רעיון. לכן, אני חושב שזה שוחד. במדינה נורמלית לא יכול להיות מצב כזה. זה כמו שעכשיו נביא חוק שמותר לנו לקבל שוחד מהבוקר עד הלילה. גם אם זה יעבור זה לא חוקי, זה לא הגיוני.

לכן אני חושב שהמצב היום הוא לא חוקי בעליל,

לא יכול להיות שמישהו תורם לי כסף. למה שיתרום לי? למה שיביא לי 45 צ'קים של 10,000 שקל כל צ'ק? עכשיו, הדמוקרטיה עולה כסף.

יום בחירות במדינת ישראל עולה כמה מיליארדים, אז אולי נבטל את הבחירות? יש חולים, יש קשישים. בוא נבטל את מימון המפלגות שלך, הרי אין לך מפלגה. בוא נממן את זה ובזה נעשה את הפריימריז, מה הבעיה? אלה המקורות.

אז לכן אני אומר: רבותיי, מי שיש לו קצת יושר בלב,

יודע שהחוק הזה צודק. עזבו עכשיו פוליטיקה קטנה. עזבו מה הוא חושב. מי שיודע את האמת יודע שהמצב הזה לא יכול להימשך והוא לא חוקי, ברמת העיקרון הוא לא יכול חוקי, במדינה נורמלית זה לא יכול להיות. תודה רבה. תודה רבה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה היא בקריאה ראשונה, על הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24)

התשע"ח 2017. מי שבעד, יצביע בעד, מי שנגד, יצביע נגד. הצעה להעביר את הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר

בעד, 65, 52 מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תעבור לוועדת הפנים להמשך דיון. הודעה אישית למיקי לוי לאחר ההצבעה. בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אמסלם, הרי החוק של ההמלצות, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר הודה שזה בא להגן על ראש הממשלה. ומי מבין חברי הכנסת, חברי סיעתי, הולכים לחדרי החקירות במשטרה? החוקרים באים לאסוף אותנו מחדרי החקירות? את מי לוקחים בשמאל-ימין לחדרי החקירות, אותנו או אתכם?

אפילו לא חצי משפט, זה לא לפי הפרוטוקול. אתה לא יכול לעלות. אתה לא יכול לעלות.

תמשיך, מיקי. אתה, חבר הכנסת זוהר, אמרת בריאיון, אמרת בריאיון: חבריי טעו שהביאו את החוק הזה כדי להגן על ראש הממשלה. אתם מדברים עלינו? אנחנו המושחתים?

אנחנו הולכים לחדרי החקירות?

תסכלו בראי. אתם המושחתים, אתם הולכים לחדרי החקירות, לא חברי סיעתי, עם ידיים נקיות. כדאי שתסתכלו בראי לאיזו סדרה של חוקים אתם מביאים אותנו: החוק לקצץ בסמכותו של מבקר המדינה, החוק לפגוע בפרקליטות המדינה, החוק לפגוע ביועץ המשפטי לממשלה, סדרת חוקים שרומסת ברגל גסה את הדמוקרטיה. אז אתם מדברים עלינו על שחיתות? תתביישו לכם. חבורה של מושחתים. תתביישו. תודה רבה.

אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2017. יציג את החוק שר הפנים אריה מכלוף דרעי. (אומר בערבית: דרעי,

הוא מציג במקומו, סגן השר.

תבקש מכולם להישאר, כי אני עושה את זה קצר. רבותיי, הוא יציג את זה באופן קצר, זו הבטחה. אני מבקש שתשבו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ידועה האמרה, חבר הכנסת יואל, אני מבקש להקשיב.

ידועה האמרה: יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. הוגי הדעות בכל הדורות הרחיבו והפליגו בתיאור מעלת הערך החברתי והסוציאלי של יום השבת כיום מנוחה. הצעת החוק המונחת לפניכם מבקשת להשיב ולקבע את הסטטוס קוו הנוהג בענייני המסחר בפרהסיה בשבת. לפי ההצעה, האיזון המתבקש בין סמכויות השלטון המקומי לסמכויות השלטון המרכזי יישמר כפי שהיה נוהג טרם ההכרעה בבג"ץ ברמר. הצעת החוק אינה פוגעת,

ואין כוונתה לפגוע בשיקול הדעת של השלטון המקומי בבואו לקבל החלטה על חקיקת חוק עזר, אולם מבקשת היא ליתן משקל מהותי לשיקול הדעת הקבוע ממילא בחקיקה של השלטון המרכזי, אשר יבחן, בין היתר, השלכות רוחב של חוק העזר ברשות המקומית. משמעות פתיחת המסחר בשבת עבור ציבור העובדים קשי היום הינה הרת אסון, תהליך אשר לא נדע מה תהיינה השלכותיו בעוד כמה שנים. שוו בנפשכם כי עובד במדינת היהודים עלול שלא להתקבל למקום עבודה מכיוון שהינו מבקש לנוח ביום השבת. אסיים בדבריו חוצבי הלהבות של ראש ממשלת ישראל המנוח מנחם בגין, שבו תיאר את הישראלי המסב סביב שולחן השבת כמו מלך ואת הנמל בסלוניקי, אשר היה סגור ביום השבת, כאות כבוד והערכה לעובדיו היהודים. אני מבקש לתמוך בהצעת החוק.

חבר הכנסת איציק שמולי, ואחריו, אל-נאאב טלב אבו עראר. יעל גרמן במקום טלב אבו עראר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הטרגדיה היא שהחוק הזה לא עוסק רק בענייני השבת, החוק הזה עוסק בעוד הרבה דברים רעים שקורים לנו בחברה, קורים לנו בעם. ולצערי, במקום שיתנהל פה, בבית הזה, בין כל המפלגות ובין כלל חברי הכנסת, ניסיון אמיתי לייצר הסכמות מחודשות על איך צריך להיראות יום המנוחה במדינת ישראל, כל מה שאנחנו רואים פה לנגד העיניים בשבועות האחרונים בהקשר הזה זה רק כיפופי ידיים וניסיון להשביע את רצונן של מפלגות בקואליציה ולמכור את האינטרסים הלאומיים והחברתיים של כלל הציבור. אני מכבד את השבת. כשאני מקדם פה חקיקה חברתית בכנסת אני לא מסתכל מה יש לאנשים על הראש, אם יש להם כאפיה או יש להם כיפה או אין להם שום דבר. מבחינתי זה לא מעניין. אבל כאשר באים ובאופן בוטה, באופן גס, באופן אגרסיבי, הולכים ופוגעים ביכולתם של מרבית אזרחי ישראל לנוע בשבת, לרכוש בשבת, זה לא ערך מקודש, אני אומר לכם, חבריי במפלגות החרדיות. אני מוכן ללכת יחד איתכם לניסיון להגדיר מחדש מה כן ומה לא. גם אנחנו, החילונים, נצטרך לעשות ויתורים מפליגים בתהליך הזה. אבל בסופו של דבר יש דברים שהם חשובים גם לנו,

בראש ובראשונה, העניין של התחבורה הציבורית. נכון, החוק הזה לא עוסק בתחבורה הציבורית, אבל אני אגיד לכם מה הוא עושה: בגלל שהוא הולך באופן אגרסיבי ומנסה לקבוע עובדות בשטח, זה בעצם כשלעצמו מעקר את היכולת שלנו, גם עכשיו וגם בעתיד, לנסות להגיע להסכמות על כל המכלול. ובכלל, מה האיוולת הזאת שהפקידות או השׂרוּת בירושלים תוכל להתחיל לנהל בשלט רחוק את הצביון המקומי של כל עיר ועיר? זה עובד נהדר שכל ראש עיר, בעזרת מועצת העיר שלו, יכול או יכולים לקבוע מהו הצביון הנכון בנוגע לפתיחת עסקים בשבת.

עצם המחשבה שאנחנו הולכים בעניין הזה לאחור ואנחנו אומרים: אנחנו ניתן בידי הממשל המרכזי בירושלים את היכולת להוריד את המתג, זה דבר חמור בצורה בלתי רגילה, 1. כי הוא בעצם פוגע בהרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, ו-2. יותר חמור מזה, אם אני חוזר, אדוני היושב-ראש, ובזה אסיים, לנאום השבטים המפורסם של הנשיא ריבלין, הוא רק הולך ומגביה את החומות בין אותם שבטים של החברה הישראלית, וזה דבר מצער וזה דבר שחלילה לא תהיה ממנו חזרה.

יעל גרמן,

וניסחו מהר חוק. אז אף אחד לא חשב עליו, וכנראה שגם אף אחד לא מתכוון למה שכתוב בו. אז קודם כול, בואו נשים דברים כהווייתם. זוהי הזניה של הליך החקיקה.

איבדתם כל כבוד לתהליך החקיקה. חוק צריך להיות דבר אוניברסלי, דבר שעומד לכל הדורות, לא דבר שבא לפתור בעיה מסוימת, פרסונלית או קואליציונית, משהו שבאמת יש מאחוריו אמת. אז בחוק הזה קודם כול אין שום אמת, מפני שבג"ץ כבר קבע בשני הרכבים שזה תפקידה

ומן הראוי שהיא שתקבע מה יהיה פתוח ומה לא יהיה פתוח. לא דין בני ברק ואלעד, ואולי אפילו פתח תקווה וירושלים, כדין הרצליה, רעננה או רמת השרון, ולא צריך להיות דין אחד לכולם. הרשימה סגורה. תמשיכי.

ברמת השרון ובהרצליה ובעוד ערים יהיה מותר ונכון שזה יהיה פתוח, ובבני ברק לא נכון שיהיה פתוח. אז מה פתאום ששר הפנים הוא שיקבע? למה לבוא ולשנות את הדברים מעיקרם? כל זאת ידוע, אבל אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד שאף אחד מכם אולי לא חשב עליו, אולי כן. מכיוון שחוק עומד ברבות הימים, הרי שהיום השר שעומד בראש משרד הפנים הוא השר דרעי, וכוונתו היא לכך שהוא לא יאפשר לרשויות מקומיות לפתוח עסקים בשבת.

אדוני השר, השר אוריאל, מה דעתך על כך שאולי בעוד שנה או שנה וחצי, אולי בעוד שנתיים, שר הפנים יהיה אולי עפר שלח, אולי יענקל'ה פרי, אולי מישהו אחר, וכשיבואו אליו ויבקשו ממנו לסגור עסק באלעד, הוא יבוא ויאמר: מה פתאום? אני לא חושב שצריך לסגור את העסק באלעד. מה דעתך? לא מחוקקים חוק מסיבות קואליציוניות. החוק הזה לא ראוי, ואסור לו שיהיה בספר החוקים. תודה רבה. מיכל רוזין, בבקשה, גברתי.

זה לכבודי? כן, לכבודך. לכבודך, חברת הכנסת רוזין. איזה כיף, לכבודי. איזה כיף, איזה כיף. בבקשה. הגענו לשעה המאוחרת הזאת ולחוק המיותר הזה. אבו כמאל, אני יכולה לדבר?

בסדר. סקר של ישראל חופשית והפורום החילוני מעיד אלפי מונים ממה חילונים במדינת ישראל מוטרדים ומה הם רוצים: 73% מהחילונים מוטרדים מתקצוב היתר לחרדים ולדתיים, 83% מהחילונים חושבים שיחסי דת ומדינה במדינת ישראל הוא נושא מהותי ומרכזי, מעל 60% מוטרדים מהפגיעה בחופש המסחר ומהיעדר תחבורה ציבורית בשבת, 81% חושבים שיש לאפשר שוויון לזרמים פלורליסטיים. אני כבר לא פונה. ניסיתי את זה בעבר מול גפני, מול דרעי, לפנות לשכל הישר, להיגיון של המפלגות החרדיות ולהסביר להן שכוח פוליטי ושררה ושיכרון הכוח הזה לא יובילו אותנו למקום טוב בחברה הישראלית, לא יוביל אותם, כחברה חרדית, למקום נכון בחברה הישראלית, ובוודאי לא יאדיר את היהדות ולא יאדיר את השבת בחברה הישראלית. באופן הזה הוא רק מזיק. אבל אני לא רוצה לפנות אליהם, כי כנראה, כמו שאמרתי כבר בתחילת הערב, איבדנו את כל הבושה, וכל מה שמדבר זה הכוח והיכולת לשלוט. אז במקום לשים סוף לסחטנות הזאת, כי זו סחטנות, ראינו את זה הערב, לשים סוף ולהגיד גם למיעוט במדינת ישראל: יש גבול שמיעוט יכפה את רצונו על הרוב. יש גבול. לא יכול להיות שאני בשבת אוכל ללכת למסעדה, הרבה מסעדות, ולאכול פיצות ולאכול דברים אחרים, אבל אם אני ארצה לגשת למכולת ולקנות קמח, רסק עגבניות וגבינה צהובה כדי להכין בבית לילדים שלי פיצה אני לא אוכל. איפה ההיגיון? זה לא ברור. איפה עובר הקו הזה? זה לא ברור. כולנו פה עם רכבים מהממשלה, מהמדינה, נוסעים בשבת, וזה לא מפריע לאף אחד, כי זה רכב פרטי, אבל מי שאין לו רכב פרטי לא יכול לנסוע בשבת. מה

אנחנו מסרבים לקבל את הכפייה של המיעוט על הרוב. למה, מישהו אמר לך לא לנסוע באוטו שלך?

לא פעם במדינת ישראל להפלת ממשלות ולהחלפתן. כי הציבור החילוני,

אולי אין לו פה בכנסת לובי כזה, מטורף, שפועל בשבילו, אנחנו עובדים בשבילו, אבל אולי אין איזה בעלי אינטרסים, לשון מאזניים, ובסוף, בסופו של דבר, הרוב הזה נעמד על הרגליים ואומר: עד כאן. ואתם מותחים את החבל. התחלנו לראות את זה בהפגנות במוצאי שבת, כשהציבור נעמד על הרגליים נגד השחיתות, ואתם יודעים שהציבור יודע להיעמד על הרגליים גם נגד הכפייה הדתית, כי אתם פוגעים בחופש של הציבור, ואתם מסכנים בזה לא רק את החופש, בעיניי גם את היהדות ואת השבת.

תודה לחברת הכנסת

חבר הכנסת יוסף עטאונה. יוסף עטאונה לא נמצא. חבר הכנסת נחמן שי. תורך, נחמן. חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. מה שיפה אצלכם זה שהעובדות לא מבלבלות אתכם.

בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. יש לך שלוש דקות. הרב

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוויכוח הוא לא מי בעד הדת היהודית ומי נגד הדת היהודית, הוא לא מי מכבד את השבת או לא מכבד את השבת. בכל הבית הזה יש אנשים שדעותיהם נעות מהקצה הזה לקצה האחר. הוויכוח הזה הוא האם ישראל היא מדינה שנותנת לכל אחד מאזרחיה לחיות בדרך שהוא רוֹצֶה או רוצָה. זה העניין. זה שורש העניין. כשאנחנו מדברים בכל מקום ומעל כל במה על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זאת הכוונה. זאת הכוונה, שבעיקרון הדמוקרטי ניתן לכל אדם השוויון, הזכות, היכולת לחיות בדרכו. אם הוא רוצה ללכת לעשות קניות בשבת, הוא יעשה. אחרים, לא. אם הוא רוצה ללכת לבית הכנסת, לשבת שם ולהתפלל, ואני מכבד מאוד את מי שבוחר בדרך הזאת, גם זה מקובל עליי. וכשאני הולך לבית הכנסת בשבת בבוקר אני רואה מי נוסע על אופניים, מי נוסע במכונית ומי הולך לידי ומחזיק את הטלית איתו. וזה בסדר גמור, כל אחד בדרכו. זה היופי שצריך להיות פה. החוק הזה מעוות את הכלל הבסיסי הזה, והוא נותן לקבוצה אחת להכתיב את חייה של קבוצה אחרת. זה לא יכול להיות. אני אפילו לא מדבר על הגודל, לא אם זה מיעוט שמכתיב לרוב, שזה כנראה המקרה, ולא אם זה רוב שקובע למיעוט, גם זה לא צריך להיות. צריך להיות כל אחד בדרכו, ידידי. אני רואה שהרב גפני מאזין לי. אנחנו מדברים על אותו חוק? אני חושב שזה מה שצריך להיות. בסדר, זכותך. אתה יודע שאני מכבד אותך. אני אכבד אותך לפני החוק ואכבד אותך אחריו. אני מאמין שזה מה שעושה את המדינה שלנו למיוחדת כל כך. רובנו יהודים, אבל בתוך הקהילה היהודית הגדולה, החברה היהודית, יש תפיסות שונות, ואתם מעוותים את זה הפעם. אנחנו מעוותים? אתם מאבדים את המדינה היהודית. מאבדים. מאבדים. לא יהיה לנו כלום. לא. אני אכבד הלאה את השבת, ומי שירצה לשמור את השבת כפי שצריך, ישמור עליה, וישמור אותה, והיא שמרה עלינו לאורך הדורות, גם את זה אני מקבל. אני מקבל את זה.

שר הפנים. חבר הכנסת גפני. למה אתה לא סוגר מסעדות? הוא לא סוגר מסעדות, בתי קפה ובתי קולנוע.

אתם מדברים, חבר הכנסת גפני, התגעגענו לימים. זה לא חוק. אני חייתי בדור שעוד עשו הפגנות והיו ארגונים על כפייה דתית וכן הלאה. יצאנו משם, ואפילו בירושלים בנינו איזשהו איזון. פעם החרדים היו חרדים והחילונים היו חילונים. חבר הכנסת גפני, מה לעשות, אתה צריך להתאפק. לכן, למען אותה מדינה שיקרה לנו,

תבטלו את החוק הזה, תמשכו אותו. נמשיך לחיות פה ביחד כולנו, כי זו המדינה, אין לנו אחרת,

אין לנו. זאת המדינה שלנו.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. חבר הכנסת גפני, התגעגענו לימים ההם, אבל מה לעשות, אתה צריך להתאפק. לא, מדברים כל הזמן, לא מדברים על אותו חוק. אתה צריך להתאפק. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין, שלוש דקות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, הבעיה שלי עם החוק הזה נמצאת במישור אחר. החוק הזה, עמיתיי חברי הכנסת, הוא פגיעה בדמוקרטיה כפי שאנחנו צריכים להבין דמוקרטיה וכפי שדמוקרטיה צריכה להיות. אם הרוב קובע והרוב נבחר, לא, חבר הכנסת חזן,

חבר הכנסת חזן, למה אתה לא יודע להתאפק?

עונה לי, שנייה.

הלילה עוד ארוך, תעשה לי טובה.

דמוקרטיה מתבטאת בכך שכשיש שלטון מקומי שנבחר על ידי תושבי המקום, יש לו סמכויות לנהל את המקום, ויש לו סמכויות גם לקבוע איך יתנהלו החיים במקום הזה. כל הרעיון שאומר שחוקי עזר עירוניים צריכים להיות מאושרים על ידי שר הפנים, אדוני היושב-ראש, לא שייך למדינה דמוקרטית, הוא שריד אחרון לימי המנדט הבריטי. בימי המנדט הבריטי, כאשר היו רשויות מקומיות,

גם יהודיות וגם ערביות, האנגלים הרי לא סמכו על ה-natives שידעו לקבל החלטות טובות, ולכן הם השאירו לרשויות המקומיות סמכויות לאשר חקיקה מקומית, ובלבד שהממונה על המחוז, שהיה באותו זמן אחד מנציגי הנציב העליון הבריטי, יאשר את החקיקה הזאת. אנחנו ירשנו את החוק הזה, ועשינו בו רק שינוי אחד: במקום הממונה על המחוז הבריטי, שר הפנים הישראלי.

מדוע צריך שר הפנים בכלל, לאשר חוקי עזר עירוניים? למה עירייה לא יכולה לנהל את חיי התושבים שלה כרצונה, באופן דמוקרטי? אני מניח שבעיריית בני ברק יהיו חוקי עזר אחרים מאשר בעיריית תל אביב, וזה בסדר, זה בסדר, מכיוון שתושבי בני ברק בחרו לעצמם עירייה ובחרו לעצמם ראש עירייה כלבבם, כדי שהוא יתקן את חיי העיר בצורה שמתאימה לאנשים שחיים בתוכה. החוק הזה,

עמיתיי חברי הכנסת, הוא חוק שיש בו שגיאה עקרונית ומהותית מבחינת ההתנהלות הדמוקרטית. זה נכון שגם לפני החוק הזה יש לשר הפנים סמכויות לאשר או לא לאשר חוקי עזר, אבל במקום לבטל את הסמכויות הקיימות, אתם מציעים להרחיב אותן עוד יותר. ההרחבה הזאת היא בדיוק מהלך בכיוון ההפוך למה שצריך. וכיוון שכבר הועלתה כאן על השולחן גם סוגיית השבת, אומר גם אני את דעתי. אני חושב ששבת היא אחד ההישגים החברתיים המרשימים ביותר שהיהדות הצליחה להביא לעולם, ואני מאוד אוהב את היום הזה. אני מאוד רוצה לשמור על צביונו של היום הזה, אבל לשמור על צביונו של היום הזה זה לא אומר להיתקע באיזשהו סטטוס קוו אנכרוניסטי ולא הגיוני, שבו מצד אחד שבת הופך להיות ליום של קניות ללא הפסקה, ומצד שני אין בו את המינימום של תחבורה ציבורית שתאפשר לאנשים להגיע למקומות תרבות,

חופי ים. זה הגנה על השבת? זה מאבק נגד חילול שבת? אתם ראיתם איך נראים הפקקים האין-סופיים של רכבים פרטיים ביום שבת? אם זה לא חילול שבת, אני לא יודע איך נראה חילול שבת.

משפט סיכום: גם בנושא השבת הגיע הזמן להסדר חדש, שיהפוך את השבת ליום של מנוחה,

משפחה, גם דת ומסורת למי שמאמין, אבל בוודאי לא זירה שבה כפייה דתית ופגיעה ברצונו של הרוב תשלוט בחברה שלנו.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת מירב בן ארי, לא נמצאת. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אחרי חבר הכנסת סמוטריץ, חבר הכנסת אילן גילאון. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כיף לברך אותך בתואר הזה. חברות וחברים, החוק הזה שגוי, מושחת ומעוות שלוש פעמים. פעם ראשונה,

פעם ראשונה, בגלל, ואני חושבת שזה לא הוזכר פה עדיין, בגלל שזה חוק עוקף בג"ץ.

צריך להזכיר את זה. החוק הזה נולד כחוק עוקף בג"ץ. בג"ץ, דרך אגב, אמר את דברו בסוגיה של חוק עזר שהעבירה, בבית המחוקקים,

ובג"ץ בפעם הראשונה פסק פסיקה חשובה לגבי העצמאות של עיר ושל מועצת עיר לחוקק חוק עזר עירוני לפי רצונה ואופייה והצבעתם הדמוקרטית של נבחרי הציבור ברשות המקומית, ובג"ץ שלל את היכולת של שר הפנים לשנות את ההצבעה הזאת, מטעמים פוליטיים. אז החוק הזה בא לעקוף את ההחלטה הזאת, פעם אחת.

זה חוק מושחת, כי זה חוק שנולד מקומבינה פוליטית בשביל לשמור על שלמות הקואליציה, לא בגלל מהות, לא בגלל שמישהו התאהב בשבת, לא בגלל שום דבר אחר. ובגלל זה אנחנו יושבים כאן בשעה 02:07, לפנות בוקר, וגוררים את כל המדינה, לא בשביל חלילה קצבאות הנכים, לא בשביל אף אחד מהנושאים שהולכים אצלך, חבר הכנסת גפני, בוועדת הכספים, אלא כי החוק הזה, אם לא יעבור הלילה, תיפול הממשלה. שתיפול הממשלה. זו ממילא ממשלה שאיבדה זכות קיום, זו ממילא קואליציה שאיבדה לגיטימציה, למה? למה את נגד?

ממשלה מושחת, ואם זה הדיל הפוליטי ואם זאת הקומבינה, איזה מין קואליציה? על מה אנחנו מדברים, ריבונו של עולם,

והדבר השלישי למה החוק הזה פסול, חבר הכנסת גפני, אני מבין את היצר,

ואני מבין את הכאב שלך, אבל תאפשר לחברת הכנסת זנדברג להמשיך. בבקשה. והדבר השלישי ואולי המהותי ביותר, חברת הכנסת תמר זנדברג, אורן. לא, חשבתי, מדינת ישראל,

היא מדינה יהודית, מדינה שבה כל יהודי ברחבי העולם יכול לבוא ולמצוא בה את ביתו.

מדינה יהודית היא לא מדינת הלכה. היא לא מדינה חרדית, חבר הכנסת אורן חזן,

אני מבקש.

מה את עונה לבעלי המכולות, גפני, אתה רואה. מה את עונה להם? גם הם יהודים, גם הם

חבר הכנסת גפני, מה את עונה להם? בלב כבד אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אתה לא יכול לעשות לי את זה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת חזן.

ואם תמשיכו, אני לא אהסס. אני לא מאמין שהוא לקח, אני מבקש. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג. אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת גפני, אני אומר לך בלב כבד. מתנצל.

גפני, לקחת לי את הבכורה.

מדינה יהודית היא לא מדינת הלכה והיא לא מדינה חרדית. אין חובת שמירת שבת במדינת ישראל, אף אחד לא הכריח אותך. וגם לא תהיה חובת שמירת שבת במדינת ישראל. מישהו דיבר על זה בכלל? זאת מדינה שבה איש באמונתו יחיה, וכל אחד יעשה, כולל במרחב הציבורי, מה שהוא או היא רואה לנכון.

והעובדה שאתם, על תל אביב ויתרתם, אנחנו לא ויתרנו. מראה כמה השבת חשובה לכם ורוממות השבת בגרונכם.

יש חוק, אז בוא, אני אגיד לך משהו. אני מוכנה, וזה דבר שלא כל הציבור שאני מייצגת מסכים לו, אבל אם אתם רוצים, בואו נלך, פשרה היסטורית: צמצום המסחר תמורת תחבורה ציבורית בשבת, לא יקרה. שזה מה שהציבור במדינת ישראל הכי זקוק לו, לבקר את המשפחה, סחר מכר.

תגיד, אתה לא מתבייש? אתם פה מכרתם את השבת ואתה מדבר על סחר מכר?

אני מדברת איתך,

חברים, תנו לחברת הכנסת זנדברג לסכם את הדיון. כל עוד אתם מדברים היא תמשיך לדבר. נגמר הזמן.

חבר הכנסת נהרי, חבר הכנסת נהרי, אתה לא תחנך אותי. אני לא פחות יהודייה ממך. סגן השר נהרי, אני מבקש. מי אתה שתטיף לי מוסר?

חבר הכנסת אורן חזן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אבל נגמר לה הזמן. אז תשתוק שהיא תסיים. של נעליך מעל רגליך לפני שאתה מסביר לציבור הישראלי מה הוא צריך ומה הוא לא צריך.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, חבר הכנסת חזן. תוריד

הכוחנות שבה אתם חושבים שתוכלו לסובב כל ממשלה על האצבע הקטנה בשביל הגחמות שלכם, בניגוד מוחלט למה שהציבור הישראלי רוצה או צריך, זה מה שיוריד אתכם מהשלטון, ובצדק.

תודה לחברת הכנסת זנדברג. חברים, כל עוד אתם נכנסים, אתם שכחתם מה להיות יהודים. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, לא נמצא. להיות יהודי, תתביישו לכם.

סגן השר נהרי, חברת הכנסת רוזין, כל עוד אתם תפריעו לנואמים, הם ימשיכו לדבר. בושה וחרפה.

בושה וחרפה, עמי ארצות, אילן, יצאת צדיק, אילן. אין לי צורך בסופרלטיבים.

אני בהחלט באתי כדי לבטא את עמדתי על החוק, ובסוף אומר מדוע לא אוכל להצביע ומדוע התקזזתי עם חבר הכנסת השר דוד אזולאי. אבל קודם כול, בראש ובראשונה, זה אחד מהחוקים האלה, שהוא לא מרכולים ולא שמרכולים, זה חוק של קשקוש, שמישהו צריך להציג לעצמו איזשהו הישג, כי אחרים מנעו קצת את העבודה,

שחלקה היה פיקוח נפש במנהרות, מישהו אחר צריך להוכיח את המרכולים.

אם אתם טוענים ששבעים פנים לתורה ולכל אחד יש הדרך שלו, איננו יכולים לעסוק באפליה ובאיפה ואיפה, כי כאשר מקום סגור, לאדם יש רק אפשרות אחת, לא להיכנס אליו, כאשר הוא פתוח, יש לו אפשרות לא להיכנס אליו או להיכנס אליו. מדוע האפליה המובנית הזאת בשירות הדת? איזה מין דת אתם מייצגים פה, לכל הרוחות? איזו דת זאת?

זאת איננה דת יהודית. הדת היהודית, בסופו של דבר, איך התקזזת? איך התקזזת? אתה עולה לדבר על חוק שהתקזזת ואתה מאפשר שהוא יעבור?

שלא אומר לך כמה דברים, אני לא אהיה בשקט, אתה תהיה בשקט. תהיה בשקט,

הכול.

חבר הכנסת יואל חסון, אני מבקש. אתה האחרון שיטיף לי מוסר, הבנת? אני הראשון, אני וכל האופוזיציה, וכל האופוזיציה, שאתה מאפשר לחוק הזה לעבור.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מבקש. למה התקזזת? למה התקזזת? על מה? בבקשה, חבר הכנסת גילאון. תמשיך להפריע לי. זה בסדר גמור.

כי אתה צריך להיות חבר באופוזיציה.

אדוני, חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. פעם שנייה. תן לחבר הכנסת

אקרא לזה תת"ם: תרבות,

מזון, ואיש לא מתערב בצלחת של השני,

השני, ולא מתי הוא עורך את הקניות שלו. זוהי הדת היהודית האמיתית, אם אתם רוצים להבין

הוא מבטא אותה יותר מכל דבר אחר,

רק אל תהיה בן אדם. זה לא צריך פה. פה תהיה ציני, ובזה נגמר הסיפור. זה לא קשור לבן אדם.

על אף מה שאנחנו החלטנו בתוך הסיעה,

אנחנו לעולם לא מתקזזים. לא ראיתי אותך בכלל, מתי זה היה? בחוק הקודם שהיה כאן לא הייתם בכלל בקריאה טרומית,

אתה אולי היית. הסיעה שלך, איפה הייתה? אם אתה מדבר על זה.

אתה הצלת את נתניהו. חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

מאוד כואב לי לעשות את זה, אבל אתה דוחף אותי בכוח. אני מבקש ממך לעזוב.

איזו אנושיות יש במקום הזה שאתה מביא חוק למען הנכים

איזו אנושיות?

חבר הכנסת

וכי מה, חיים ילין?

אתה יודע, בניגוד למפריע הקודם, אתה איש מכובד,

חבר הכנסת גילאון, סכם את דבריך. צא החוצה. אל תדבר אליי בצורה כזאת.

אתה מקבל בדיוק את מה שמגיע לך. אתה לא מכובד.

לא מכובד. בדיוק את מה שמגיע לך. אתה מתנהג בצורה לא מכובדת. תנסה לעשות גם על הגב, תתבייש לך.

תתבייש לך. חמוד, אתה הרי אופורטוניסט ידוע. תנסה לעשות

ולכן,

חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה. אני מזכיר לך, חבר הכנסת חזן, אתה בשתי קריאות. אני עוד רגע יושב פה. תשב, תשב כאן. מתאים לך. או-טו-טו, או-טו-טו. תמשיך לבייש את, אני מבייש? יש תקנון, שלוש דקות, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, גדלנו כולנו על השיר "מי אוהב את השבת? אני, אתה ואת, כל העולם כמעט". אז מה אתם רוצים לעשות? ה"כמעט" זה מרצ.

אז מה אתם רוצים לעשות? למה? למה במקום להנגיש את השבת, במקום שהשבת, כולם ירגישו שהם שותפים לה, אתם מקימים חוק מפריד, שמקעקע אוכלוסייה אחרת? זה הרי בלתי נתפס. הוא לא בא באמת להגן על כבוד השבת, הוא לא בא לשמור על צביון השבת. הוא בא לשרת הון פוליטי של ציבור אחד על חשבון ציבור שני. יש פה חוק שמנסה לנכס את השבת ואת דמותה. והשבת, חברים וחברות, שייכת לכולם. אז אני באמת בעד דת ומסורת, וגם בעד חופש פעולה, אז במקום שימוש ציני ומיותר,

בואו נחליט איך השבת שלנו נראית, נקיים דיון על אופייה ואיך כל אחד ואחד מאיתנו כאזרח וכאזרחית מדינת ישראל יכולים ליהנות מהשבת. אני לא מאמינה שהציבור ששלח אתכם שלח אתכם למסע של כפייה דתית. אני מאמינה, לפחות הציבור הדתי שאני מכירה, זה "חייה ותן לחיות", ושמור את הכבוד של האחר ותן כבוד לאחר. מה יותר נכון מראש רשות שמכיר את הקהילה שלו, מכיר את האזרחים שלו, יודע מה האופי שהקהילה שלו רוצה לשבת? החוק הזה זה לא מה שידאג לכם. ולמי שנמצא כאן, בגמרא במסכת ברכות יש ציטוט שמתאים לסיטואציה הזאת: "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה". זה בדיוק מתאים לחוק הזה. אז התפכחו. הסטטוס קוו הוא דבר טוב. בואו לא נפגע אחד בשני אלא נחיה זה לצד זה ונעצים אחד את השני. הלוואי שתורידו את החוק הזה מסדר-היום.

תודה לחברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, לא נמצא, חברת הכנסת ציפי לבני, לא נמצאת.

מה עם חבר הכנסת יואל חסון? יואל, כשאני אראה אותו מולי. אני לא רואה אותו. הוא כאן. אני אקרא לו?

כן.

לא, יואל אחרייך. חברת הכנסת קארין אלהרר. לאחר מכן, חבר הכנסת ישראל אייכלר. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אני אגיד לכם מה באמת מצער בכל הסיטואציה הזאת. לקואליציה לא באמת אכפת מהשבת, לראש הממשלה, שהביא את החוק הזה בבהילות, לא באמת אכפת מהשבת, אכפת לו מהקוניוקטורה הפוליטית, אכפת לו מהאיום שנזרק לחלל האוויר: או תעביר את חוק המרכולים או אין לך ממשלה. אם באמת היו דואגים לשבת, אם באמת היו רוצים לקדם את הנושא, היו מושיבים נציגים לשולחן עגול. יש את אמנת גביזון-מדן, אפשר לדבר על הדברים.

בואו נעשה דברים על הראש. אז בבקשה. הגעתם, כל הכבוד לכם, הינה הדברים הדחופים באמת לקואליציה, לא קצבאות הנכים, שמהקיץ דוחים אותן בתירוצים:

שוב, שתי ועדות, ועדת זליכה, ועדת שמחון ועוד כל מיני, מסיבות עיתונאים לרוב, ושום דבר לא קרה בינתיים. מה כן קורה? קורה חוק השבת.

אני מנסה להבין למה לשר הפנים צריכה להיות סמכות וטו כשראשי ערים יכולים לדעת בדיוק מה קורה בתוך העיר שלהם ואיפה צריך שיישמר צביון דתי ואיפה לא. החוק הזה בא רק כדי לכסות על עוד משבר קואליציוני. אני באמת אומרת לאנשים ההגונים בקואליציה, לאנשים שבאמת רוצים שיהיה מרקם של כל החברה הישראלית ולא רק של צד אחד בחברה הישראלית, שהם לא חייבים להצביע בעד החוק הזה. קנו פה חברי כנסת ממש בחוקים ובתפנוקים. זה מאוד מצער שלשם הגענו. ממשלת ישראל, עד לאן תוליכו את הבושה? תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. אחרי זה, חבר הכנסת איל בן ראובן, ואחרי זה מיכאל מלכיאלי. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר.

בהדלקת נר ראשון. יש לי הרבה מה לדבר על השבת, גם מן התורה, וכבר ציטטתי מאבות המדינה כשדיברו על העניין של השבת. אבל אני חושב שעכשיו אני צריך לדבר על המידות האנושיות ביותר שיש בעולם. מאז קום המדינה, ואני כבר נמצא פה, בבניין הזה, לפחות כעיתונאי, משנת תשמ"א, 1981, לא היה מקרה שאדם שהיה בבית חולים, גם בסערות גדולות מאוד והצבעות מאוד גורליות, דיברו פעם, אני לא זוכר מי זה היה, שיביאו אותו באמבולנס לאיזושהי הצבעה, ובסוף לא נמצא קיזוז. אני לא אומר שכולם רוצים לתת קיזוז, אני לא אומר שאנשים חייבים לתת קיזוז, אבל אם יש בן אדם כמו חבר הכנסת אילן גילאון, שלא רק היום אלא בכל השנים שאנחנו מכירים אותו פה, כשמגיע לעניין אנושי, כשמגיע לעניין חברתי, הוא הראשון שמתייצב למען העניים והחלשים, והוא הבין שגם כאשר הוא מתנגד, הוא ומפלגתו, בכל מאודו לחוק הזה, חוק המרכולים, אבל כשיש שר בממשלה, שה' ישלח לו רפואה שלמה, שנמצא עכשיו בבית החולים במצב קשה מאוד ועובר טיפול מאוד מאוד מאוד לא נעים, ה' יעזור לו, וכמו שהוא יצא פעם קודמת הוא יצא גם הפעם, בעזרת ה', בבריאות שלמה, והוא בא ומתנדב לעשות לו קיזוז במצב הלא-נעים הזה, הם היו צריכים לשאת אותו על כפיים, כי הוא החזיר את הכבוד של הכנסת כולה. ואם היה מקרה כזה,

ולא נתנו קיזוז, זו גם בושה שלא נמצא צדיק אחד בסדום. לא הבנתי פעם מה זה נקרא צדיק אחד בסדום. היום זה אילן גילאון, וצריך להעריך אותו על הדבר הזה ולשבח אותו. אז הוא צריך לעמוד ולהתגונן כנאשם? יש לאנשים חוצפה לבוא ולתקוף אותו? לפחות היו אומרים בשקט. אני רוצה, אני חושב בשם כל חברי הכנסת,

חוץ מאלה שתקפו, להגיד יישר כוח לאילן גילאון על העניין הזה. ועכשיו כמה משפטים על העניין של המרכולים, אבל לא על המרכולים ספציפית. שאל אותי היום חבר שהתנגד לחוק המרכולים: תגיד לי, מה זה יועיל למרכולים? אתה הרי יודע מה קורה בארץ. אמרתי לו: אתה צודק. אני יודע שיש ערים שלמות, בעיקר בתל אביב, שהכול פתוח, הכול פרוץ, ואם לא נחנך את הילדים על שמירת שבת לא יעזור לנו כלום. זאת הבעיה. אבל תדעו לכם שיהדות ארצות הברית, רובה ככולה,

התנתקה מהיהדות מסיבה אחת: כשהגיעו המהגרים לפני 100 שנים לארצות הברית, אבא שלא עבד בשבת לא היה לו מה לתת אוכל לילדים.

גם יהודים שהעסיקו יהודים, חייבו אותם לעבוד בשבת באמריקה. אמרו: פה אין דבר כזה שמירת שבת. מי שיזלזל פה בעניין של עבודה בשבת, משפט סיכום. אדוני, אני מסיים. מי שיזלזל בעניין הזה שיותר ויותר עסקים עובדים, ודווקא החלשים יצטרכו להשלים הכנסות בשבת, יגרום לכך שבעוד עשור רוב האנשים יצטרכו לעבוד בשבת בגלל פרנסה, ואז הילדים שלהם יתנתקו מן היהדות, גם אם הם לא רוצים. ולכן, מי שדואג לדור העתיד, צריך להפסיק, ומייד, את העניין הזה של העבודה בשבת. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת איל בן ראובן. אחריו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אחריו, חברת הכנסת

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, שוב אנחנו חוזרים לעיסוק בניסיון להכפיף אזרחים ישראלים,

המשרתים את המדינה בכל רמ"ח אבריהם, למערכת השואפת להכתיב להם ולהכתיב לנו כיצד לממש את יהדותנו. בפסיקתה האחרונה כתבה כבוד השופטת מרים נאור בנושא השבת כי "החלטת שר הפנים נועדה לפקח על חוקיות החלטתה של העירייה, אך לא להחליף את שיקול דעתה". החוק המונח לפנינו הוא החלפת שיקול הדעת של הרשויות המקומיות במלוא מובן המילה. ביישוב יודפת, שבו אני מתגורר, חיים אלו לצד אלו חילונים, שומרי מסורת ואף חוזרים בתשובה חרדים. אני מזמין אתכם, חבריי, לבקר אצלנו בערב שבת ולחזות במו עיניכם בקבלת השבת, בקולות הקידוש העולים כמעט מכל בית, בהכנסת אורחים בין משפחות שומרות מסורת וחילוניות ובאווירת הקדושה של "שבת אחים גם יחד". למוחרת בבוקר תוכלו גם לחזות בהמוני מטיילים הפוקדים את יער הקופים, את המרכז המסחרי וגם את תל יודפת, שם נערך הקרב ההירואי האחרון של כוחות לוחמי הגליל במרד הגדול נגד הרומאים בשנת 67 לספירה, ישראלים הבוחרים לטייל בארצנו היפה, ללמוד ולהעמיק במורשתנו, וגם לחזק מרצון את ענפי התיירות והמסחר בגליל. מדוע להגיד לאנשים האלו בכוח החוק "לא"? זוהי זכותם המלאה של יישובים ורשויות בישראל להגדיר את צביונם בעבור עצמם. כל עיר, עיירה, כפר או קיבוץ יכולים וצריכים לקבוע, במסגרת הליך דמוקרטי פנימי, מה יהיה אופיו וייחודו של המקום שבו הם גרים. השבת כיום מנוחה הוא מאפיין חשוב מאוד באופייה של מדינת ישראל, אך אין הדבר אומר שצביון כל ערי ישראל זהה, ויש מקום לשוני,

התושבים בערים וביישובים יכולים להצביע בקלפיות המקומיות או ברגליהם כיצד הם מעוניינים לקיים את השבת. אני קורא לחברי הכנסת העומדים מאחורי ההצעה לכבד את זכותם, את זכותנו, של אזרחי ישראל בחופש הדת, ובחופש מדת, לעיתים, החשוב לא פחות. ואני אומר לכם, חבריי, זאת לא הדרך, באמצעות חוק, לקרב אנשים למסורת היהודית.

כך רק תגבירו את הריחוק. אני מתנגד נחרצות לכל כפייה בענייני דת ומדינה. אני גם מתנגד לכפות בכוח גיוס על בני הישיבות, כאשר רבים מתגייסים מרצונם. אני מתנגד כאשר מנסים לכפות את הלכות השבת עליי ועל חבריי החילונים. הכפייה לא מובילה לדבר מלבד העמקת השסעים בחברה, ומבחינתכם, להרחקת שומרי מסורת וליצירת אנטי למגזר הדתי הרחב והמכובד. תנו לתושבי משגב ובני ברק, תל אביב וירושלים לקיים את השבת כל אחד כפי שהוא מאמין בה. כולם ישראלים ויהודים טובים.

תודה לחבר הכנסת איל בן ראובן. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. חברת הכנסת רויטל סוֵיד, אחרי זה. סוִיד. סוִיד? אתה רואה, לומדים. אנחנו מתים

תלמדו לבטא את שמות המשפחה. אני אגיד לך כמה שמות בערבית, ואם תצליחי אחד מתוך שלושה, תקבלי. בבקשה חבר הכנסת.

אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בג"ץ המרכולים, מה שהוא עשה, הוא הציף את המתח שיש בין המדינה היהודית למדינה היהודית-הדמוקרטית. כשקמה המדינה קבעו שהמדינה תהיה מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית, אבל תמיד ידעו, וזה היה איכשהו באיזה מקום מוצפן, שיום יבוא והמתח הזה בין המדינה היהודית למדינה הדמוקרטית יצוף, ואז יתחילו סימני השאלה. אני חושב שהיום זה מבחן גדול מאוד לנו ככנסת ישראל, האם אנחנו מעדיפים את המדינה היהודית על המדינה הדמוקרטית או לא, אבל אני חושב שבדיוק בכיוון ההפוך. עלו כאן נואמים, חשובים ככל שיהיו, ודיברו על הכפייה הדתית שיש במדינת ישראל ושהכנסת כאן הולכת לחוקק חוקים בעלי אופי של כפייה דתית, אבל מי שיסתכל על הכפייה החילונית שיש במדינת ישראל, על מקצועות רבים שחסומים בפני שומרי שבת, על מכרזים שיוצאים לאחרונה במשרד האוצר, בתרבות, שבאופן רשמי מדירים שם את רגליהם של אותם אנשים שומרי שבת, שאם הם רוצים לבוא לעבוד באותה מלאכה, באותן עבודות, הם לא יכולים לעבוד שם, על זה אפשר להסתכל ככפייה חילונית. אבל הסיבה שעליתי לכאן לדבר היא כאב גדול שהיה לי לראות את ההתקפה על חברי אילן גילאון, שבאופן אצילי עשה את מה שהיה מתבקש מאחרים לעשות. אני אומר לך, חברי יואל, לא הייתי מצפה מאף אחד מהאגף הזה להתבטא ככה כלפי אילן. אילן בא לכאן ואמר את מה שהוא מאמין: הוא נגד החוק הזה, הוא חושב שהחוק הזה הוא טעות, ואני חולק עליו בזה, אבל האם מישהו היה רוצה לראות את חבר הכנסת השר אזולאי בא לכאן מתוך בית החולים?

אתה ידעת שהחוק הזה הוא חוק שחשוב שהוא יגיע לכאן,

ואני חושב שזה לא ראוי להטריח, והוא אמר: אני אבוא לכאן,

והוא עשה מעשה אצילי, וראוי לשבח אותו על כך, ואני חושב שההתקפה לכיוונו הייתה לא במקום. ואני מקווה שהחוק הזה יעבור היום ונביא את הבשורה הזאת לאותם אנשים לא דתיים שפנו בזמנו לשר ואמרו: תן לנו את האפשרות לקיים את השבת כשבת מנוחה.

תודה לחבר הכנסת מלכיאלי.

רויטל סוִיד,

סוִיד. בבקשה. מה עם זכות הדיבור שלי?

בבקשה, חברת הכנסת סוִיד. אדוני היושב-ראש, זו פעם ראשונה שאני דוברת כשאתה יושב כיושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אם נסתכל ככה במבט מעל על המשכן, על הכנסת, אבל לא רק במבנה הפיזי שלו אלא במהות של מה שקורה פה בשבועות האחרונים, אפשר יהיה אולי להגדיר את זה במילה אחת: עיוות. אנחנו נמצאים בעיצומם של תהליכים מעוותים: חקיקה מעוותת, סדרי דין מעוותים, יחס מעוות אחד לשני. אנחנו נמצאים בגסיסתה של הקואליציה הזאת ושל הממשלה הזאת, והתוצרים של זה הם תוצרים מעוותים. מספיק להסתכל על מה שהיה היום בוועדת הכנסת. חברי חבר הכנסת קיש, יושב-ראש הוועדה, יושב פה. דיברנו על ההסתייגויות שהוגשו לחוק ההמלצות. חברי חבר הכנסת דודי אמסלם, יושב-ראש ועדת הפנים, נמצא פה. הוא מגיש החוק, חוק שהיה אמור להיות בוועדת חוקה, עיוות ראשון, עבר לוועדת הפנים, עיוות שני, למציע הצעת החוק, חוק ההמלצות, שכל החוק הזה לא נחזור על התוכן שלו. אלפי הסתייגויות הגישה האופוזיציה לחוק, אלפי הסתייגויות, שסדרי הדין עליהם היו מחייבים פה ימים שלמים של טיעון. היום התקיים דיון, בלי הצבעה,

לגשש לראות את השטח. מה שנאמר שם זה השימוש

סעיף החריג, סעיף 98, סעיף שאמורים להשתמש בו אך ורק כאשר מדובר על התקציב וכאשר מדובר במקרים יוצאים מן הכלל וחריגים, ואז סותמים את הפה של האופוזיציה ועושים סדרי דיון ומגבילים. וכשהסתכלנו מה היו התקדימים למקרים האלה, זה היה בהתנתקות, כשהיה סדר זמנים שהייתה חובה לעמוד בו, חוק ההסדרה, כשהיה צריך לפנות את עמונה ורצו לזרז אותו, במקרים של תקציב, כמובן של חוק ההסדרים. לא מדובר על סתם חוק שאין לו סדר או עדיפות מסוימת. אני שואלת אתכם: במסגרת העיוות שאתם מעוותים פה את עבודת הכנסת, אתם רוצים קודם כול להשתיק את המשטרה, אחר כך להשתיק את האופוזיציה, ולא ירחק היום ואתם גם תנסו להשתיק את כל המחאה שעולה מרוטשילד, ובכלל בעם, ואתם לא תצליחו. אז כולם פה, תשימו לב: העיוות הזה לא רק פה עכשיו, הוא לא רק בסדרת חוקים, הוא הולך להיות גם בחקיקה הבאה, ולזה לא ניתן יד. תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה, יואל. אני רשומה. אני דילגתי. תודה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. תאפשר לי להגיב אחרי זה בפנייה? קיבלת זכות דיבור ולא ביקשת. אחרי ההצבעה אתן. חברת הכנסת ורבין, בבקשה. חבר הכנסת חזן, אתה בשתי קריאות. אני רק רוצה, אתה בשתי קריאות. בבקשה, חברת הכנסת ורבין. חבר הכנסת חזן, כפי שאתה יודע, אני אינני מיטיבה לשמוע, במיוחד כשצועקים עליי מתוך המליאה, אז אנסה בכל זאת להתייחס לחוק המרכולים. אני מדברת לא מעט עם חברותיי חברות הכנסת שהן שומרות שבת באופן המסורתי, ויש הרגע הזה אצלן ממש לפני השבת, שבו אני יודעת שהן כבר מאוד מאוד דרוכות. הן חייבות לסגור את הסלולרי שלהן, ואני מוכרחה אפילו לספר לכם סיפור אישי: יש במליאה חברת כנסת, לא ברגע זה, שממש לפני שבוע, עשרה ימים, חברת הכנסת קארין אלהרר ואני היינו דרוכות רק מדבר אחד: האם חברת הכנסת הזאת, בגלל סיטואציה שנוצרה באיזו טיסה, תחלל את השבת. אני לא רוצה להגיד את זה, כי אולי היא לא רוצה לספר את זה. אני מצאתי את עצמי יורדת אתה מהמטוס, נותנת לה,

היא עוד עושה סמ"סים אחרונים לבני המשפחה, להגיד שבת שלום, מטיסה אותה את כל הדרך,

מוציאים בעבורה את המזוודה רק כדי שהיא תוכל להגיע למקום מבטחים ולא לחלל את השבת. ואני רוצה להגיד לכם משהו מדהים. אני אמרתי, לדעתי, לחברת הכנסת סויד לא פעם אחת, אבל גם לחברות כנסת אחרות: אני ממש מקנאה בכן. יש הרגע הזה שאתן סוגרות את הטלפון, ואתן יודעות שכ-24 שעות, 26 שעות,

אבל זאת אני. אני יכולה להחליט בעבור עצמי אם אני רוצה או לא רוצה לחלל את השבת, במונחים שלכם, כי האמינו לי שבמונחים שלי אני מכבדת את השבת. אני נמצאת עם בני משפחתי, אנחנו מדברים על מה שעבר עלינו השבוע, אנחנו מחבקים את ההזדמנות הזאת, זה בבית. מה קורה בחוץ? רגע, אורלי. חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני מבטיחה להתייחס גם לנושא הזה. ואני אומרת לכם שבאמת באמת, באופן שבו אני תופסת את השבת, אני נמצאת עם בני משפחתי, וזה מה שחשוב לי,

מה שחשוב לי זה היכולת להחליט בעבור עצמי, ולא היכולת שלכם להחליט בעבור אחרים. אמרתי לחבר הכנסת גפני, הוא ביקש שלא אספר סיפורים, אבל לסבתא שלי היה בית קפה, והיא החליטה שהוא בשבת יהיה סגור, בדיוק כמו שבעלה,

החליט שהוא יהיה סגור, בדיוק כמו שההורים שלה החליטו שהם לא יעבדו בשבת. זה בסדר גמור. בהתייחס למה שאמרה חברת הכנסת לוי אבקסיס, בגלל בעלז. בגלל בעלז, כמובן. תראו מי הגיע. זה נכון, חבר הכנסת אייכלר. הרבה מזה קשור ליחסים עם הרב של השכונה ועם חסידות בעלז. כי היא ידעה שלא תהיה לה פרנסה. אני כן רוצה להתייחס לשאלתה של חברת הכנסת לוי אבקסיס, וטוב מאוד, חבר הכנסת גפני,

טוב שנכנסת להעיר פה את כולנו. מי שמכם? אני רוצה להגיד לך משהו. תקשיבו רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. מי שמכם? חבר הכנסת גפני. אני מכירה, חבר הכנסת גפני. אבי תנועת העבודה. חבר הכנסת גפני, תאמין לי. אני יכולה ללמד אותך דבר אחד או שניים בעניין השבת, אבל אני אומרת לכם: אני חושבת שצריכה להימצא הדרך לתת לאותם עובדים שלא רוצים לעבוד, לוודא שלא יעבדו בשבת, ולמצוא לעניין הזה חלופות. אבל זה לא מה שאתם מנסים לעשות פה. אדוני היושב-ראש, תנו לחברת הכנסת לסכם, בבקשה. משום שחברת הכנסת לוי אבקסיס, יש אנשים שכן רוצים לעבוד בשבת, ורוצים להתפרנס, כי הם מתפרנסים יותר טוב, וגם לזה צריך למצוא פתרון. נא לסכם. אבל נורא הפריעו לי, חבר הכנסת פריג'. אולי אם אנשים פה יתפרנסו יותר בקלות ולא בדוחק, אז הם לא יהיו כל כך לחוצים לעבוד בשבת. לכן כל מה שאני מבקשת מכם, תזכרו מה אמרתי לכם על האופן שבו אני שומרת את השבת, על האופן שבו אני מסתכלת על חברותיי וחבריי ששומרים את השבת. אבל אני יכולה להחליט את זה בעבור עצמי. משפט סיכום, חברת הכנסת. תפסיקו אתם להיות פטרנליסטיים ולהחליט בעבור אחרים. תודה רבה, ושבת שלום לכם. תודה רבה לחברת הכנסת ורבין. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה. אחרי זה, חבר הכנסת מוסי רז. לפיד, אתה יכול לספר לנו מה קרה לעדי קול? לאן היא נעלמה? אין קול ואין עונה. בבקשה. מוסי. אחרי זה, חבר הכנסת מוסי רז. היושב-ראש, אפשר שאלה? אני רק שאלה. חבר הכנסת חזן, אני מבקש, אל תפריע. תבוא, תדבר, תגיד מה שאתה רוצה. מי זה הבחור עם השיער האפור שם? אני לא מזהה אותו. חבר כנסת? בבקשה, חבר הכנסת בהלול. אדוני היושב בראש, אם מותר לי להעלות תפילה שחבר הכנסת והשר דוד אזולאי ישוב אלינו לאחר רפואה שלמה, בריא ושלם, איש יקר, מלא ערכים, שופע דרך ארץ, איש שמיטיב עם סביבתו והתנהלותו, בן עירי עד לפני תקופה קצרה, ואני יכול כאלף עדים לומר שמדובר באיש מזן נדיר. שישוב אלינו בריא ושלם. לכאורה, ערבי לא צריך להתייחס ולהתערב בענייני שבת, לכן אני אהיה זהיר. אתה מזהה את הבחור ליד סתיו שפיר? אורן, תן לי להתרכז, בחייאת אורן. לכאורה ערבי לא אמור להתערב בענייני דת, ובכל זאת, מדוע עליתי על הדוכן? ערפי.

בבקשה, חבר הכנסת בהלול יעני ערבי. ערבי הוא ערפי. בבקשה, חבר הכנסת בהלול.

חבר הכנסת בהלול, בבקשה.

אתם מתווכחים עכשיו על ההטיה של ערבי? יאללה, יהיה לך קל, אתה, כנראה לא יהיה מנוס מאשר לשלוח אותך לשתות מים. ד"ר טיבי, כל מה שאני יכול לומר לך, שכל מה שקולח מפיך, מבורך. אוקיי? בסדר? אני יכול להמשיך עכשיו? אז מדוע התערבתי? רציתי להשיא לכם עצה.

רציתי להשיא לכם עצה. מכיוון שחיכיתם כמעט 50 שנה כדי להכריז על ירושלים כבירתכם, מפיו של דונלד טראמפ, אולי תבקשו ממנו להתערב בסוגיה הזאת ולהכריע למענכם אם לפתוח את המרכולים בשבת אם לאו. זו הצעה בחינם. אתם לא חייבים לשלם שום דבר, כי אסור לשלם בעבור שירותי חינם בשבת. אבל אולי יש פה ניגוד עניינים? אולי יש לו מרכולים בארץ? נקודה שנייה, אגב, אני רוצה לדבר על עכו כמדגם מייצג, חבר הכנסת בהלול, אתה רואה, נגמר הזמן. אני לא הספקתי לדבר חצי דקה.

נקודה שנייה, למה להתערב, אורן, אני לא מסוגל לדבר, אפילו משפט. חבר הכנסת בהלול, נתתי לך דקה נוספת, תנצל אותה, בבקשה. אני מוחה על כך שאתם מנסים לפסול חוקי עזר לטובת דורסנות של הקואליציה ומתן סמכויות נרחבות לשר בממשלה כדי לכפות מה שנקרא כפייה דתית במדינה שיש בה גם חילונים, ואני בתוכם. אני לא הייתי רוצה שהשיח'ים שלי יכתיבו לי את החיים, עם כל הכבוד. אני נלחמתי עד זוב דם בעניין חוק המואזין, אבל אני לא הייתי מוכן שהשיח'ים במסגדים יכתיבו לי את הבון-טון של החיים שלי. אני חילוני.

אני מציע לכם להפריד דת ממדינה ולאפשר לחילונים את הספייס שלהם ולאפשר לדתיים את הספייס שלהם.

ואל תשכחו להבריק מברק דחוף ובהול לטראמפ, כדי שיפתור לכם את הסוגיה הסבוכה. תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת מוסי רז,

יוסי יונה. בבקשה, חבר הכנסת רז.

יש לי דרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לברר לאן נעלמה עדי קול. אני חושב שאולי ליהיר תהיה תשובה לתת לנו. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. לפיד, איפה נעלמה עדי קול? לפיד, איפה הדמוקרטיה? אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני השר,

מכיוון ששמעתי כאן קול מצד אדם שגר מחוץ לגבולות ישראל, ואני חושב שלא בטוח שהוא יכול להצביע על חוק כזה, אז צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון ולבדוק את זה, אולי גם מבחינת ייעוץ משפטי. יש פה, אני רואה, דבר חדש. לא הבנתי.

רוצים ששר הפנים, הוא יקבל סמכויות לנהל את כל הרשויות המקומיות. אז אולי בעצם תציעו דבר אחר: נבטל את הרשויות המקומיות, ושר הפנים, הוא יהיה ראש-עיר-על של מדינת ישראל והוא יחליט הכול: איפה מרכולים ואיפה לא מרכולים, איפה בונים גן ואיפה לא בונים, איפה מואזין ואיפה מסגד ואיפה ישיבה. למה לא? ככה תוכלו לדאוג לשבת שלכם, נכון? פתאום מעניין את יהדות התורה השבת, פתאום מעניין אותה מה כתוב בתורה, פתאום מעניין אותה מהמוסר היהודי. רק לפני דקה הם הרימו יד על כל המוסר היהודי כולו, על כל מה שכתוב בתורה כולה, הציעו לגרש מפה אנשים בשר ודם, את הגר שבקרבנו.

שכחו שגרים היו בארץ מצרים.

פתאום השבת מעניינת, פתאום היא התחילה לעניין. מה קרה? מה קרה שפתאום היא התחילה כל כך לעניין? מוסי, מסתננים.

פתאום השבת מעניינת.

אז תסבירו, מה קרה פתאום? הרי הצבעתם רק לפני, כמה זה היה?

שעתיים? נגד כל היגיון שכתוב בתורה. נגד כל היגיון שקיים שם.

אז אפשר ללכת לפשרות, אפשר לבוא ולהגיד: בואו נתפשר על תחבורה ציבורית לעומת פתיחת מרכולים. אבל מה אתם עושים? אתם מנסים לכפות על אנשים אורח חיים שאיננו רלוונטי לכם, כי אתם לא חיים שם. לא מנסים לכפות עליכם אורח חיים. יושבים לידכם חברים בקואליציה וגם שרים בממשלה שאני בטוח שמדי פעם קונים בשבת, שמדי פעם יוצא להם לקנות חלב בשבת, יוצא להם לקנות חלב סויה, כן? אנחנו טבעונים, לחם בשבת, יוצא להם לקנות איזה חטיף בשבת. מה אתם כופים עליהם? הם אומרים לכם איך להתפלל בבית כנסת? הם אומרים לכם איפה לבנות אותו, איפה לבנות את הישיבה בבני ברק? מה זה הדבר הזה? קחו בחשבון, שר הפנים הוא היום ממפלגה אחת, מחר הוא יכול להיות ממפלגה אחרת, והתקדים הזה שאתם קובעים כאן יכול ליצור תקדימים אחרים.

הוא יקבע הרבה דברים אחרים: מתי סגור, מתי פתוח, מתי מתפללים, מתי לא מתפללים, מתי מרעישים, מתי זה בסדר. ושמעתי פה גם חבר כנסת שמביא את הטיעון הסוציאלי: יום מנוחה. בסדר, בואו נלך על יום מנוחה. התעניינתי בעולם מה זה יום. הרי אתם לא מציעים שבת כיום מנוחה. אם אתם מציעים שבת כיום מנוחה, אז תציעו שיהיה כמו בעולם: אפשר לעבוד עד שישי לקראת חצות, ואי-אפשר לעבוד בשבת, גם לא במוצאי שבת. הרי זה לא מה שאתם מציעים, כי לא מעניין אתכם העניין הסוציאלי. המצאתם אותו רק בשביל לשרת כאן איזו מטרה של כפייה דתית. נא לסכם. אתם אולי תעבירו את החוק הזה, אבל הוא לא יעבוד לכם בפועל, והוא ירדוף אתכם, הוא ירדוף אתכם גם כשיתחלף שר הפנים.

תודה לחבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה.

אחריו, חבר הכנסת מרדכי יוגב. אם הוא לא נמצא, חבר הכנסת איתן כבל, שאני לא רואה גם אותו באולם. אחרי זה, חברת הכנסת יעל גרמן, גם אותה אני לא רואה.

ואחרי זה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. התעלית עליו פעמיים: הוא הדוקטור לשם כבוד,

בבקשה, חבר הכנסת יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, קודם לגבי הטענה הזאת. השיקול הסוציאלי הוא רלוונטי, בוודאי שהוא רלוונטי, שיהיה מחצות עד חצות.

שיהיה מחצות עד חצות, סוציאלי. זה על חשבון הזמן שלך, חבר הכנסת יונה.

אדוני היושב-ראש, אתה בוחר להיות קשוח ונוקשה איתי הערב? לא, דווקא אני בצד שלך.

הוא גם העיר הערה נכונה, שהשיח

כי המוחלשים יהיו מחויבים לעבוד בשבת גם אם הם לא רוצים לעבוד בשבת.

אתם, אל תאלצו אותי להוסיף לחבר הכנסת יונה זמן. לא, מה זאת אומרת? הם מפצירים בך להוסיף לי זמן. בבקשה, חבר הכנסת. ולכן, אני מתחיל עם הנקודה. זה לא בהכרח שדברי הפתיחה שלי מעידים על כך שאני תומך בחוק, אבל אני רוצה להעלות על נס את החשיבות של השיקול הסוציאלי, וגם כאשר הוא עולה בקנה אחד עם השיקול הדתי. וכפי שגם חברתי אורלי לוי אבקסיס אמרה כאן, המון פעמים, מה קורה כאשר אנחנו לא מתחשבים בשיקול הסוציאלי?

כופים עליהם לעבוד. זה לא שאתם מגלים גדודי עובדים ועובדות שאומרים: אה, מתי יגיע יום שבת כדי שאני אוכל לעבוד? בעצם זו איזושהי אופציה שהם חייבים לחלוק עם אנשים אחרים, כי אומרים להם: פעם בחודש אולי עליכם לעבוד ביום שבת, והם לא רוצים לעבוד ביום שבת. לכן, אנחנו צריכים להיות רגישים מנקודת המבט הזאת, לגבי השיקול הסוציאלי,

דווקא מרצ מבטלת את השיקול הסוציאלי. לא ביטלתי אותו. אמרתי:

וזה פיקציה, אם בן אדם עובד עד כניסת השבת ביום שישי ב-16:00 ועובד במוצאי שבת מ-17:00 עד חצות, מה סוציאלי בזה? שלא יעבוד בשבת, יעבוד ביום שישי עד הערב, אבל בשבת לא יעבוד. חבר הכנסת מוסי רז, הוא חייב משהו שיהיה חילול שבת.

אני, מוסי, חבר הכנסת מוסי רז, תגידי לי, היום, איזה יום? איזה יום היום? קצת שכל. חבר הכנסת מוסי רז, אתה רואה? בבקשה, תמשיך. אני מוסיף לך דקה. או שאת לא מבינה מה אני אומר, חבר הכנסת מוסי רז, אני מבקש. חבר'ה, זו השעה המאוחרת של הלילה. פרופסור יונה, לפיד ברח החוצה כי הוא הבין, גם יותר יפה, גם תואר ראשון. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. בבקשה תעזוב את האולם. אני מבקש, תעזוב את האולם. די, די, די. שעתיים אתה כבר חופר, נמאס כבר. אתם חופרים כבר כמה שנים. תודה. בבקשה, חבר הכנסת יונה. תנצל את הזמן, בבקשה.

בכל זאת, לאחר שהעלינו את השיקול הזה, ואני חושב שהוא צריך לבוא לידי ביטוי,

צריך לבוא לידי ביטוי בשיקולים שלנו כאשר אנחנו מאפשרים או לא מאפשרים עבודה בשבת, יחד עם זאת, באמת, הפררוגטיבה שניתנת לשר לקבוע היא בעייתית, גזענות איך שהוא הוציא אותי. הוא הוציא אותי רק כי קוראים לי חזן. זו אפליה על רקע עדתי. בבקשה, תמשיך,

אני קורא, ברשותכם,

אז בבקשה, חבר הכנסת כהן. אני שוב מקריא את הסדר: חבר הכנסת מרדכי יוגב. אם לא, חבר הכנסת איתן כבל. משולם, תישאר באולם. אם לא, חברת הכנסת יעל גרמן. אם לא, חברת הכנסת יעל פארן. בבקשה, חבר הכנסת מאיר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך.

וחברי כנסת, משולם, בוא נשוחח שלוש דקות. אני באתי מבית דתי ממרוקו, ואני לא יודע מאיפה באת, אבל מבית דתי בטוח.

אתה עומד כאן ומנופף ומדבר בלהט. למה אתה כופה עליי?

אני כופה עליך? אני הולך לבני ברק ומחייב אותך לפתוח עסקים? אני הולך לבני ברק ומחייב אותך לנסוע באוטובוס? אני הולך למאה שערים ומחייב אותך? אני הולך ליד הבית שלך ומעשן בשבת? אני הולך ליד הבית שלך ונוהג? מה אתה רוצה ממני? אני הולך בשבת לבית הכנסת, אני הולך בשישי לבית הכנסת. אני דתי לא פחות ממך, בתפיסת העולם שלי. חינכתי דורות של תלמידים חילונים, שאמרתי להם: היות שלכם קל, כשאתם עוברים ליד בית כנסת בדימונה אל תעשנו, אל תחללו שבת,

בבית הספר התיכון שלי, שהיה בית ספר חילוני, ביום שהגיעו אליי עשרה תלמידים ואמרו לי שהם מבקשים שיהיה בית כנסת בבית הספר, לכבודם פתחתי. היה לי בית כנסת בבית הספר, ממלכתי חילוני לגמרי, כי כיבדתי את התלמידים האלה. כיבדתי את התלמידים האלה. כשהייתי ראש עיר עשיתי הכול כדי שהאוכלוסייה החרדית בעיר, במיוחד אנשי ש"ס תקשיב טוב, תסתכל אליי, במיוחד שהאנשים האלה, לא משנה, אני מדבר איתך. חשוב לי לדבר אליך. אליך חשוב לי לדבר. אני לא מעירה לך. אתה יודע, וכיבדתי את כולם. אז למה אתה, בגלל דיל פוליטי, ואתה יודע, וגם אייכלר, שיש לי המון כבוד אליו, למרות שראיתי שהוא כינה אותנו פרענקים. אתה צריך, שקר וכזב.

מה?

זאת עלילה.

אל תצטט, כי אז אצטרך לתבוע גם אותך. אני לא יודע. טוב, תראה, אייכלר, אם אכן הכתבה שבה כתוב, שמצטטים אותך אומר ביידיש, אם אכן לא אמרת את זה, אני מראש מתנצל. אם אמרת את זה, אתה צריך לתת מפה הסבר. נתתי באותו יום.

אז אבקש לשמוע עוד פעם את ההסבר, כי בי זה פגע, ובינינו יש מערכת של יחסי כבוד. איך הוא אמר, אבל נחזור לנושא שלנו. אז למה אתה, אני שואל, לא, אני עכשיו שואל אותך, כי אני פה. כשתעמוד פה, תשאל אותי. למה אתה כופה עליי, למה אתה כופה על ילדיי, על חבריי, על 70% מהמדינה הזאת,

על 70% מהמדינה הזאת? תכבד אותי, אכבד אותך. אין לנו שום בעיה לחבק אתכם. אין לנו שום בעיה, אבל תחבקו גם אותנו.

גם אותנו. עבדים, עבדים. אייכלר, ידידי הטוב, אתה יודע שיש סטטוס קוו, ואנחנו מכבדים אותו. תכבדו אותו גם אתם. אבל מה עם העבדים המסכנים?

וגם במפעלים בשירות הציבורי, עובדים בשבת. אז ממה נפשכם? אתם רוצים בשיטת הסלאמי,

לפרק את מה שעוד נותר?

נשאר משהו בממלכתיות שלנו, נשאר משהו בשבט האחד הזה. גם אותו אתם רוצים לפרק? בשביל מה? לא, שלא יצטרכו לעבוד בשביל פרנסה.

אבל לא על זה אני ואתה מדברים, אתה יודע שלא על זה. עכשיו תסביר לי למה אני צריך לפגוש אנשים בדימונה,

שבאים ואומרים לי שבשבת הם לא יכולים לנסוע לבית החולים בסורוקה, לבקר את היקירים שלהם שמאושפזים, כי אין תחבורה ציבורית, והם לא יכולים לשלם למונית. למה אתה מונע, ולמה אתה מונע מהם לנסוע לבקר את בן המשפחה שנמצא במצב קשה?

זהו, תחשבו על זה. נא לסכם, חבר הכנסת כהן. ותחשבו על, מה שנשאר מהרסיסים, בואו נאסוף אותם ביחד, במקום לעמוד כאן ולעשות דילים פוליטיים על הגב שלנו.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. אני לא רואה את חבר הכנסת איתן כבל, אז אני מזמין את חברת הכנסת יעל

הראשונה שאתה מנהל כשאני נמצאת.

אז ברכות, עיסאווי. תודה.

חברות וחברי הכנסת, אני לא יודעת אם ב-03:00 מותר לדבר, אם יש חסינות על הדברים שאנחנו אומרים כאן, שלא נגיד יותר מדי שטויות. אבל אתם יודעים, כל החוק הזה, אם אני זוכרת נכון, הדברים זזים פה כל כך מהר במערכת הפוליטית, נולד אחרי המשבר של הרכבת בשבת, שבעצם 03:00, זה השעות שאתם רוצים שיעבדו, במקום שיעבדו בשבת, שיעבדו רק בלילה כדי לתקן את הרכבת. אז תחשבו על השעה שאנחנו נמצאים בה, וזאת השעה שעובדי וטכנאי הרכבת צריכים לעבוד בה כל לילה כדי שלא לפתוח את התיקונים בשבת, כדי שלא לתפעל את הרכבת בשבת,

את עבודות הרכבת. ועל העניין הזה, באמת אני חייבת להתייחס אליו, אולי זה ייקח לי את כל הזמן, אבל הפיקוח נפש של דחיית עבודות הרכבת ליום באמצע שבוע, זה הרי בלתי נתפס שאתם מזלזלים בו כל כך. אנשים שצריכים, במקום לקחת רכבת, לקחת את הרכב הפרטי, אם יש להם, כמובן, או למצוא מישהו שייקח אותם כל כך הרבה יותר מכוניות על הכבישים. זה פיקוח נפש אם צריך לסגור את הרכבת בשביל שלא יצטרכו לתקן אותה בשבת. הרי זה בלתי נתפס, העיוורון הזה להשלכות של למנוע את עבודות הרכבת בשבת. כן, זה פיקוח נפש. ובסופו של דבר, היום למנוע מרכולים בכל הערים, חוץ מבמקומות שכבר אי-אפשר, כי לא נעים, כי כבר חוקקו את החוק לפני שהתעוררנו, אז אולי לא אגיד שזה פיקוח נפש, אבל בטח שזה גועל נפש.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת גליק,

חבר הכנסת יהודה גליק, חברת הכנסת רחל עזריה, גברתי, חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, זחאלקה,

חברת הכנסת מיכאלי.

חברת הכנסת מיכאלי.

בוא, עמר, אני אתן לך. איחרת בשנייה, אבל בסדר.

בבקשה, עמר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שמעתי אותך לפני כמה דקות, וסיפרת שהגעת מבית דתי, נכון,

כן. שמעתי גם חברים אחרים. אני לא באתי מבית דתי, באתי מבית חילוני. סבא שלי היה דתי. סבא שלי, ב-1925, בא לפתיחת אוניברסיטת תל אביב. אחרי זה הוא נפגש עם ד"ר קראוזה, המנהל האגדי של מקווה ישראל, ואמר לו: יש לי סטודנט בשבילך. שאל אותו ד"ר קראוזה: מתי אתה שולח אותו? הוא אמר לו: תשמע, עכשיו הוא בן שישה שבועות, כשיגיע לגיל 14 אני אשלח אותו. בגיל 14 הוא שלח את אבא שלי למקווה ישראל. זה היה ב-1939, ערב מלחמת העולם השנייה, ורוב המשפחה נספתה בשואה על יהדותה. כפי שאמרתי, אני לא דתי, אבל אני גם דור תשיעי למגן אברהם. אני לא יודע מאלה שנשארו כאן באולם מי יודע מי זה המגן אברהם; בוודאי ביהדות התורה כולם יודעים. אתה תקבל עוד 20 שניות להסביר לנו מה זה. זה אחד הפוסקים היהודים הגדולים. לכן אין שאלה, אני חושב, לגבי היהדות שלי, של מי שהוא חילוני, של מי שהשבת מבחינתו מסמלת משהו מסוים, ואולי מבחינת אחרים מסמלת משהו אחר.

אני חושב שהניסיון כאן לשבור ולשנות את הסטטוס קוו, ויש כאן חד-משמעית ניסיון לשנות את הסטטוס קוו, כי עובדה שעד היום החוק הזה שמנסים להעביר כאן לא היה, ומדינת ישראל כבר קיימת, חבר הכנסת קיש, 70 שנה, נכון? בעזרת השם. בעזרת השם ובעזרתך, ובעזרת עוד כמה אחרים.

עזרת השם תמיד חשובה, אבל זה לא תמיד הדבר היחיד שעוזר לנו. לכן, אני נגד החוק הזה. לא מתקבל על הדעת. צריך לתת לכל אחד מאיתנו לחיות את חייו כפי שהוא רואה, כל עוד הוא לא פוגע באף אחד אחר, ולכן אני אצטרף למתנגדים לחוק.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה, אדוני. 03:12, לפנות בוקר, אין שעה טובה מזו להרהר בנושאי קודש וחול שכאלה. כה צר לי שחבר הכנסת גפני לא שב למליאה כשאני רוצה לדסקס איתו את הסוגיה הזאת, שהכותרת שלה: של מי השבת הזאת לעזאזל? עמדתי כאן בערך לפני שנה והצגתי הצעת חוק, שלשמחתי כבר הפכה לחוק, ועניינה העברת נפטרות ונפטרים שנפטרו לא עלינו בבית בשבת או בחג או בלילה, בשעה שחברה קדישא לא עובדת ואין מי שיפנה אותם מהבית. הבאתי, אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, הצעה פשוטה, שאומרת שבעצם יש חובה לפנות נפטר או נפטרת מביתה בתוך שלוש שעות. ההצעה לא אמרה באיזה מנגנון מדובר, ואיך יתבצע הפינוי, ומי יבצע את הפינוי, ובעיקרון, הייתה הסכמה ביני לבין המשרד לשירותי דת, הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה, וכולם הסכימו שזו בעיה שהיא כבר המון המון שנים מחכה לפתרון ושחייבים לפתור אותה, וברור שמי שיעשה את זה בשבת ובחג יהיו לא יהודים, והם יעברו הדרכה, ויהיה מנגנון, וביטוח לאומי ישלם וכו'.

העברת החוק התעכבה ארוכות, משום שחבר הכנסת גפני צעק עליי שבנוסח הזה של החוק, אני מביאה חוק מחלל שבת. ואני עמדתי פה וצעקתי עליו בחזרה שלא מחלל שבת ולא נעליים, בכל הכבוד. זה שכתוב שיפונה בתוך שלוש שעות לא אומר שזה יחלל שבת, ואכן, הסידור שהגענו אליו לא מחלל שבת. והינה מביאה הממשלה הזאת והקואליציה הזאת, שחבר הכנסת גפני הוא,

מוביל את המהלך הזה בתוכה, חוק שמעגן בתוכו סטטוס קוו של חילול שבת מפואר, ובקנה מידה,

ואת זה הוא כותב בחוק. מה אני אגיד לכם, הדבר הבא נישואים חד-מיניים בחוק, בשם איזה סטטוס קוו,

אולי הרבי מגור, יהיה איזה משהו שילחיץ אותו שאפשר יהיה לחוקק. אני אומרת ללכת בדרך הזאת. אני רוצה לדעת מה הלחיץ את הרבי מגור. אני רוצה בדיוק ככה לקדם את שאר האינטרסים של כל מי שאיננו שייך לחצר של הרבי מגור או עובד אצל הרבי מגור או אצל שלוחיו של הרבי מגור במפלגה האשכנזית החרדית. חברות וחברים, כשהיינו צעירות וצעירים גדעון רייכל היה אומר: מבולבלים? ובכן, לא מבולבלים, אבל איך להגיד, מגוחך, זה לגמרי באותה המידה. מגוחכות ומגוחכים, חבריי בקואליציה ובממשלה.

חברת הכנסת עליזה לביא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מה שלומך? חבריי וחברותיי חברי הכנסת,

כבוד הוא לא עושה לשבת. חבל, חבל שכך, בטח לא בשעה כזאת של הלילה. ואם חפצה נפשנו בכבודה של שבת ובאהבת השבת ובמקומה של השבת בחיי הציבור בישראל,

מי שאוהב את השבת לא מחוקק חוקים, ובטח לא חוקים שכאלה. הדבר האחרון שחוק כזה בא זה להיטיב עם השבת ולהיטיב עִם עם ישראל. זאת לא הדרך. בחוק הזה, בחוק המרכולים, אין כל מחשבה על השבת. זה לא חוק שאוהבי שבת מביאים. כך לא מגדילים את אהבת השבת. מה שמאוד מאוד מפתיע זה הכלי הפוליטי שהשבת הזאת הפכה להיות. בדרך הזאת השבת רק תלך ותיפגע, ואני אומרת את זה כשומרת שבת, כאוהבת שבת. החוק הזה מלמד על סחטנות פוליטית, סחטנות פוליטית שלא יודעת שובע, רק כי אפשר לסחוט, אז אנחנו נעביר את החוק הזה של השבת. אני לא רוצה מסחר בשבת. אני מאוד לא רוצה שיתקיים במדינת ישראל מסחר בשבת. השבת מאוד מאוד מאוד יקרה לי, ואני אוהבת אותה, המתנה הגדולה ביותר, מקור העונג, אחדות וחיבור, מתנה שקיבלנו, והבאנו את הבשורה לעולם כולו, ורבות מהמדינות, הדתות, העתיקו את השבת מאיתנו. אבל יש אנשים שאוהבים את השבת אחרת, וכולנו צריכים לדור במקום אחד ובכפיפה אחת. הציבור בישראל אוהב את השבת. אתם יודעים שכל פעם שאנחנו מדברים על השבת, בטח כשאני מדליקה נרות שבת, אנחנו מדליקים שני נרות: נר אחד שמור ונר אחד זכור, גם שמירת שבת וגם זכירת השבת. יש אנשים שעל פי הבנתם, ראייתם, הם זוכרי שבת, ולא מקיימים את שמירת השבת. אבל הציבור בישראל אוהב את השבת וזוכר את השבת, וידענו איך לאהוב את השבת בדרכים שונות. זאת מציאות חיינו כאן, במדינת ישראל, ואם אנחנו חפצי שבת במרחב הציבורי, חוק לא יסדיר את זה. מה שכן יסדיר זה דיאלוג, וזה הבנה וזה ראייה נכונה על מקומות המגורים שלנו ועל איך נכון לשמור את השבת. בואו נחזור אל השולחן, נעזוב את החוק הזה ונמצא את הדרך להאהיב את השבת במרחב הישראלי.

תודה, גברתי. אמיר אוחנה, חבר הכנסת, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, למעשה, החוק הזה שהוא חוק רע, והוא אתנן למפלגות החרדיות בקואליציה כדי להשאיר את הדבק הזה, הדבק הלא-כל-כך חזק כדי לשמור על הקואליציה הרעה הזאת,

החוק נותן סמכות לשר הפנים לפסול חוקי עזר עירוניים ברשויות המקומיות. האם שר הפנים יודע יותר טוב מאשר ראש העיר אשקלון או ראש העיר בת ים מה טוב לתושבים שלו? הרי אנחנו לא מתערבים במה שקורה בבני ברק, ולא בביתר עילית, ולא במודיעין עילית. אנחנו מכבדים אתכם, ולא נוסעים בשכונות שלכם, ולא מחללים את השבת בקרבת הבתים שלכם, אז תכבדו אותנו, את הציבור החילוני, ותנו לנו לחיות כמו שאנחנו מבינים. אל תכפו עלינו כפייה דתית. אל תפרקו את הסטטוס קוו העדין במדינה הזו, כי אתם תפרקו את העם היהודי. חיה ותן לחיות. כן, גם אני בא מבית יהודי ומבית דתי, והשבת שלכם היא גם השבת שלי. אין לכם שום בעלות על השבת הזאת, ואל תיקחו אותה. כל אחד מקבל את השבת על פי הבנתו ותפיסת עולמו. אבי היה צועד ברגל לבית הכנסת בשבת, ואני הייתי נוסע במכונית. רב בית הכנסת, בסיום התפילה, עם גדלות רוח בלתי רגילה, היה מחכה עד שכל המתפללים יתפנו מבית הכנסת וילכו לדרכם כדי לאפשר לאלה שהגיעו עם המכוניות לבית הכנסת לצאת בצורה חופשית. העיקר, תבואו לבית הכנסת להתפלל ולשמור על מסורת ישראל. גם האלוהים לא נתן לכם את הבעלות על השבת הזאת. היא לא שבת ששייכת רק לכם, היא שבת ששייכת לכל עם ישראל, לא רק לכם. תנו לנו לחיות כפי שאנחנו מבינים. תנו לנו לכלכל את דרכנו ומעשינו כפי שאנחנו מבינים, ואל תכפו עלינו כפייה דתית. ששר הפנים לא יתערב לראש העיר צפת, ולא לראש העיר טבריה ולראש העיר אשקלון, כי הם הממונים על האזרחים שנמצאים בעיר שלהם. תנו לנו לחיות לפי תפיסת עולמנו.

תודה רבה, אדוני. מסעוד גנאים, חבר הכנסת. אחמד טיבי, בבקשה,

היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כבוד השר. על השבת. האמת היא שאני אדבר יותר על קריאת החרם של שר הביטחון על תושבי ואדי עארה. זו לא פעם ראשונה, לסגור את המרכולים בשבת, בין כה אף אחד לא בא. זאת לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה.

כאשר ועדת המעקב גם קראה לשביתה,

שביתה לגיטימית, הוא גם הוציא הודעה כזאת. כנראה שיש אווירת בחירות. כאשר יש אווירת בחירות ליברמן מתלהם על הערבים ומתחיל להסית.

הייתה הפגנה בוואדי עארה במחאה על ההצהרה של טראמפ, ואנשים אמרו:

(אומר בערבית: בירת מדינת פלסטין.) נזרקו אבנים, ואז יצא ליברמן,

דוב הקוטב שהתעורר כי הוא מרגיש בחירות, וביטל במחי יד את האזרחות של יותר מ-100,000 120,000 אזרחים, וקרא ליהודים להחרים את מקומות המסחר. האמת היא, בלי לעשות השוואות, כנראה הוא לא מכיר את ההיסטוריה של העם שלו לגבי חרם על בתי מסחר יהודיים. אני מוכן תמיד לשנן שיעורים בהיסטוריה הזאת, היסטוריה יהודית.

האמת היא שתושבי ואדי עארה הם תושבים גאים, הם לא זקוקים לצלחת של חומוס כדי להרגיש אזרחים.

אני קורא לציבור שלא להחרים ערבים ויהודים. מותר להציג עמדות פוליטיות, ודווקא באזור הזה, בוואדי עארה, אני רואה תופעות של חיים משותפים, למרות הקריאות האלה של החרם. עכשיו, אומרים לי: טוב, זרקו אבנים. אז גם החרדים בירושלים, רבותיי, זורקים אבנים, וגם פצעו שוטרים, ואף אחד לא איים על הקולקטיב החרדי לשלול לו את האזרחות, לזרוק אותו מהארץ או להחרים חרדים. יתרה מזאת: אני יודע, למרות שאין מקום להשוואה, נדמה לי שמתנחלים, חבר הכנסת פרי, שפכו שמן רותח על חיילים, ואף אחד לא אמר, מליברמן את קומפני, צריך להחרים,

לגבי זריקת אבנים, אם בכל מקום שנזרקת בו אבן יש לפנות ולמסור את זה לרשות הפלסטינית, ירושלים המזרחית היא המקום הראשון שצריך לפנות.

לפנות, כי זורקים שם אבנים. זורקים בכל מיני מקומות אבנים, או שזה הופך להיות מתכון, לפי ליברמן.

אני דווקא קורא, ואני קיבלתי המון קריאות מיהודים שרוצים לבוא ולבקר בוואדי עארה, במקומות המסחר, השוקקים, וימשיכו לעבוד, כך בוואדי עארה, כך ביפו, כך בנצרת, כך בטייבה, כך בטירה,

העמדות הפוליטיות, אדוני היושב-ראש, ימשיכו להישמע בצורה הדמוקרטית, הנחושה והאצילה ביותר והאותנטית ביותר. ליברמן, (אומר בערבית: נספר לו שתושבי ואדי עארה הם בעלי המקום. לא יצאו. הוא זה שיצא, בגלל שהוא בא. אנחנו נולדנו פה. הדברים שהוא אומר חסרי שחר ולא יתממשו.) תודה רבה. טייב, נאאב אחמד. שוכרן. מיכל בירן, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כשהייתי בכיתה ח', אחות של חברה שלי נתנה לי שאכטה מהסיגריה שלה. באתי לאימא שלי בהתרסה וסיפרתי לה שלקחתי שאכטה מסיגריה. בחוסר עניין מוחלט היא שאלה איך היה, והודיתי שזה היה לא משהו ומעולם לא הרגשתי צורך לעשן. איך זה קשור? אני לא חושבת שזה כזה חשוב שמרכולים יהיו פתוחים בשבת, אבל אני חושבת שזה הפך לסמל, והסמל הוא לקבוצת אוכלוסייה גדולה במדינה, הציבור החילוני, שמרגיש שלוחצים אותו אל הפינה, שדוחקים אותו אל הפינה. המרכולים הפכו להיות סמל. ויכול להיות, אגב, שבסיטואציה אחרת, של דיאלוג, הייתי מגיעה למסקנה אחרת,

לגבי האם צריכים או לא צריכים לפתוח מרכולים בשבת. במציאות שאליה הגענו, שיש קבוצות כל כך שונות בחברה הישראלית, עם תפיסות כל כך שונות לגבי השבת ולגבי החיים שלהם כאן, לא יוכל להיות פתרון אחד קולקטיבי, פתרון אחד שיגיע מלמעלה. בגלל זה, דווקא במצב הזה, העובדה שכל רשות מוניציפלית מוצאת לעצמה את שיווי המשקל המתאים לאוכלוסייה ולתושבים של אותה רשות מקומית, בסופו של דבר זה הפתרון הכי אלגנטי. בניגוד להרבה תחומים אחרים שבהם אני ממש מעדיפה שיהיו חוקי מדינה ברורים, נוהל ברור על חינוך, על תשתיות, לא אוהבת את זה שכל רשות עושה דין לעצמה, אבל פה, בדבר העדין הזה, אין פתרון אחר. ומה שמגיע כאן היום לפתחנו זה לא פחות מניסיון של המפלגות החרדיות בקואליציה הזאת לכופף את ידן של המפלגות האחרות. אני לא רואה את הבוחרים של הליכוד חושבים שהחוק הזה הוא סביר. יכול להיות שהם לא ירצו בכלל לרדת למרכול, אבל הם לא בהכרח ירצו שהוא יהיה סגור. הם ירצו את האופציה, הם ירצו את החלופה. להרבה אנשים שעובדים במהלך השבוע זאת יכולה להיות חלופה.

אני חושבת שהשבת היא המתנה הגדולה ביותר שהיהדות נתנה לאנושות. לא הייתי רוצה לראות את השבת כיום מסחר רגיל. לכל מי שאומר שאנשים יכול להיות להם יום חופש אחר, זה לא באמת ככה. בסוף שבת זה היום היחיד שבו כל המשפחה יכולה להתכנס ולבלות ביחד, וזה לא שאם לאחד יהיה יום חופש בראשון ויום חופש בשלישי, בגלל זה אני לא בעד פתיחה גורפת של מסחר בשבת, ואני לא חושבת שהזכות לקנות כשבא לי עולה על כל זכות, אבל החוק הזה הפך להיות סימבולי, ובמצב שנוצר איך דרך אלא להילחם בו ולאפשר לכל רשות מוניציפלית למצוא בעצמה את האיזון ואת הנקודה הארכימדית שמתאימה לתושבי אותה עיר. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חברת הכנסת נאוה בוקר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת, חברת הכנסת נורית קורן,

חבר הכנסת יעקב אשר, לא נמצא. חבר הכנסת יאיר לפיד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לי שאלה אחת לחברי הכנסת החרדים: מה אתם עושים אצלי בבית? מה יש לכם לחפש אצלי בבית? מה השלב הבא? אתם תבואו לכבות את האור בשבת אצלי במטבח? לסגור את התנור אצלי בסלון? מה זה עניינכם מה קורה במקום שבו אתם לא גרים? מה יש לכם לחפש בביתם ובחייהם של אנשים שלא מציקים לכם בשום דרך שהיא? אם מישהו היה בא לבני ברק או לירושלים, או לכל מקום שבו אתם חיים, ומנסה להתערב בצורת חייכם, אני הייתי נאבק איתכם ביחד, שכם אל שכם, נגד כל התערבות בחייכם. אז למה אתם מתערבים בחיים שלי?

מה שאתם אומרים לנו זה שאתם הנציגים היחידים של היהדות במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לקבל את הגרסה שלכם. אז אני אגיד לכם משהו על כל הלילה הזה: מי שנותן יד לשחיתות לא יכול לטעון שהוא מייצג את אלוהי ישראל, מי שלא מייצג סטנדרטים מוסריים בסיסיים לא יכול לטעון שהוא מייצג את הדת היהודית. הדת היהודית היא קודם כול סטנדרט מוסרי. זאת העוצמה שהיא מביאה לעולם. ואתם עומדים פה ואומרים שיש לכם, מאיפה שהוא, את הזכות להגיד לנו איך לחיות. אין לכם את הזכות להגיד לנו איך לחיות, ואתם לא תגידו לנו איך לחיות. אנחנו לא נתערב בשבת שלכם, ואתם, אל תתערבו בשבת שלנו.

יעקב אשר, לפנים משורת הדין, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, קודם כול תודה.

מר לפיד, חבל שאתה הולך. אתה יורה והולך.

אני פה בכיליון עיניים ממתין לנאומך.

ממש נוגעים ללב הנאומים שלך ושל חלק מחבריך על הכפייה ועל זה שאתם לא רוצים להתערב לנו. אל תתערבו לנו, שאנחנו לא נתערב לכם. הזיכרון שלנו לא כל כך קצר. כן, מיקי, תקשיב, אתה לא תאהב לשמוע את זה. לך אני מקשיב בקשב רב.

כשאתם מדברים על זה: נאה דורש, נאה מקיים. אתה הקדשת חלק גדול מהקריירה הקצרה שלך כשר כדי לכפות, כדי לכפות על אנשים בניגוד לדעתם, בניגוד לאמונתם, והשתמשת בכלים הכי חריפים של כסף, של אוכל במכולת, של קצבאות ילדים. הכול היה כשר בעיניך לעשות. ואתה מדבר עכשיו על, אל תכפו עלינו, לא נגיד לכם מה לעשות בבני ברק, אל תגידו לנו מה לעשות ברמת אביב? זאת צביעות ממדרגה ראשונה. עמדת כאן וחינכת אותנו, ואמרת לנו כל הזמן את הדברים שלא יכולת להסתיר אותם אז, בזמנו. הסתרת את זה שנה, ועכשיו זה פורץ לך שוב, כי אתה חושב שזה יביא אותך למקום הזה. נאה דורש, נאה מקיים. זה בשבילך, אבל בשביל שאר החברים, אנחנו לא מבקשים שתכבדו את השבת כדי לכבד אותנו. אין לנו מזה שום דיבידנדים. לא נקבל על זה שכר יותר גדול, על זה שתכבדו אותנו. אדרבה. אנחנו רוצים שתכבדו את עצמכם. כי אתה סיפרת,

קודם, שים לב למטריצה, איך היא עובדת. לפני רגע מתחת ביקורת על לפיד על זה. רגע, אל תפריע. אני כן אפריע, כי מותר לי להפריע. רגע, תן לי. אני לא מפריע לך אף פעם. לפני רגע מתחת עליו ביקורת שהוא כפה עליך. עכשיו אתה בא לחנך אותי?

אני רוצה להסביר את עצמי, אם לא אכפת לך.

אם לא אכפת לך. אני אודה לך. מיקי, אתה עמדת כאן. מיקי, אתה עמדת כאן וסיפרת, סיפרת על הסבא שלך או על האבא שלך שהלך ברגל לבית הכנסת. אתה כבר הגעת במכונית. אבא של סבא שלך גם הוא ודאי הלך חצי שעה ברגל כדי להגיע לבית הכנסת או כשהיה צריך לבקר מישהו, או ביקור חולים או משהו כזה. יש ירידת הדורות.

אם אנחנו לא נהיה שומרי הסף של השבת, של השבת, של דמותה של השבת, אנחנו לא מדברים פה לא על בני ברק, לא על ירושלים בשכונות, לא מדברים על זה, מדברים על דמותה של שבת, הנכדים והנינים שלך ושל החברים הטובים שנמצאים כאן לא ידעו מה זה ערך של שבת. אז נכון שקשה להיות יהודי, אנחנו משלמים על זה מחיר גדול מאוד, אנשים נרצחים ברחובות בגלל שהם יהודים. אז לשמור שבת, אז יעשו את הקניות בערב שבת, מה קרה? בשביל זה לפרוץ את הכול? אתה לא רוצה שהנינים שלך יידעו מה זה שבת? הם לא ידעו ככה. לא יעזור כלום. אם לא היו אותם יהודים קנאים שעברו מדור לדור, השבת, וחנוכה, ופסח, הכול היה נמחק, כי הרבה יותר קל לאכול חמץ ופיתות בפסח.

זה בשבילכם, זה לא בשבילנו. אל תדאגו לנו, אנחנו מסתדרים.

חבר הכנסת אורן חזן, בבקשה. אם אנחנו לא נדאג לכם, אתם תלכו לאיבוד. מה אמרת, אורן? שאם לא נדאג לכם, תלכו לאיבוד. בחייך, תעשה לי טובה, אל תטיף לי מוסר. אל תטיף מוסר. שמעתי אותך עד לכאן, מיקי. אני דורש התנצלות. חברי היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אני בהלם, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. אני שואל אתכם, אחיי ואחיותיי: מה השנאה הזאת לכם, ריבונו של עולם? לא נמאס לכם? לא מספיק לנו אויבים מבחוץ? משך דורי-דורות ניסו לקטוע את השרשרת המדהימה הזאת של העם היהודי, במשך אלפי שנים יהודים בכל העולם, בחדרי-חדרים, בסתר, בהיחבא, תוך כדי קידוש השם, שמרו שבת, שמרו על החגים, או-טו-טו חנוכה, היו מדליקים חנוכיות גם במרתפים, העיקר לשמור על המסורת. אנשים היו מוכנים למות כדי לשמור על מה שיש לנו. הדבר היחיד שמחבר ומאגד בין כולנו, בין שנרצה ובין שלאו, היא העובדה שכולנו יהודים. ועכשיו סוף-סוף, כשיש לנו מדינה, אתם רוצים למחוק את זה? אתם השתגעתם? מה זה הדבר הזה? לא טוב לכם פה, טוסו למדינה אחרת. קומו, תלכו. עופו מפה. לא מתאים לכם, לכו מפה. מי אתה?

כשיהיו לכם צרות, מי אתה שתגיד לנו ללכת מפה, חבר הכנסת אורן חזן. נעים מאוד. ואם תרצה שאני אעביר לך שיעור בהלכה, מי אתה שתגיד לנו עופו מכאן? יהודי צעיר, אם תרצה שאני אעביר לך שיעור בהלכה, תבוא אליי. מי

אני מבקש, אדוני היושב-ראש.

אני רגיל לשמוע את זה נגד ערבים.

אני מבקש. עיסאווי, אתה יכול להוציא, עיסאווי.

עיסאווי, היית עכשיו יושב-ראש וביקשת שקט. אני מבקש ממך לשתוק.

27 שניות. כשעמד האדם שאתם רואים את עצמכם ממשיכי דרכו, בן-גוריון, מול כל אומות העולם ושאלו אותו מתוקף איזו זכות אתם מבקשים זכות על הארץ הזאת, הוא הרים את התנ"ך, את הקושאן, ואמר: זו זכותנו. כשהוא הגיע לכאן וכבר הכריז על המדינה, הוא לא היה אדם חובש כיפה, אני גם לא בטוח שהוא האמין באלוהים, אבל הוא זכר בדיוק מה שאני אמרתי לפני רגע: שכולנו יהודים. הוא נלחם על סטטוס קוו, ואת הסטטוס קוו הזה אתם מבקשים למחוק? אין לכם בושה? כבר התרגלנו שבבית הזה יש מפלגה שחבריה, בודדים, אפשר לספור אותם על כף יד אחת, עולים מעל הדוכן הזה וטוענים שהם מדברים בשם רוב הציבור. אני רק לא מבין איך זה מתיישב עם המציאות שפעם אחר פעם הם בקושי עוברים את אחוז החסימה. אם אתם כאלה רוב, איך אתם יושבים הרחק שם באופוזיציה ומעולם לא ראיתם את השלטון? אז הם, הם, שבמרץ מוחלט שכחו כבר מה זה להיות יהודים, אל תפריעו לי, בבקשה.

שבמרץ מוחלט שכחו כבר מה זה להיות יהודים, גם שר חינוך. אני נקרע מבפנים, אבל אני בטוח שיום יבוא והם יבינו את הטעות שהם עושים. אבל אנחנו? איציק שמולי, אנחנו? אנחנו לא נשמור על המדינה הזאת? אין בעיה שכל בן אדם בביתו, וגם בפומבי, יעשה מה שטוב לו, ככל העולה על רוחו.

יניע את הרכב,

זה לא מה שאומר החוק. ירצה לבלות עם בן זוגו, יבלה.

תודה רבה, אדוני. אני מסיים, ברשותך.

לא דקה, סליחה. מגיע לי.

עיסאווי פה חילק דקות כאילו מחלקים אותן חינם. אני מעכשיו סופר עשר שניות.

עשר שניות תדבר.

אתה אחרי ה-27.

אתה אחרי ה-27 שניות.

אני משלך.

עשר שניות.

קדימה, אורן.

בבקשה.

מתווכחים, נגמר הזמן.

אורן, אל תפריעי לי. לא, זה לא הגיוני. מה זה, קנוניה של יש עתיד פה? יאיר בא, גמר, הלך? אני לא מבין את הדבר הזה.

תן לי להגיד מה שיש לי להגיד. אם תוסיף עוד מילה, אני אוריד אותך. אני אומר לך, חברי איציק שמולי, שכל אדם יעשה מה שטוב לו. זה לא מה שאומר החוק.

תרצה לבלות עם בן זוגך, תבלה. אני אצא איתכם ביחד לבירה. תרצה לנסוע לים בשבת, תיסע. אבל אנחנו כמדינה, מדינה יהודית בארץ ישראל, כמדינה יהודית בארץ, יש לנו חובה לשמור על הצביון,

היהודי שלנו. כי כשבן-גוריון הכריז על המדינה הזאת, הוא לא קרא לכלל אזרחי העולם לבוא, הוא לא דיבר על מדינת, תודה רבה. חבר הכנסת חזן, אני מסיים. אתה תסיים עכשיו. מדינה יהודית, זה לא הגיוני. אני מבקש ממך לרדת. אתם עושים פה קנוניה. אני, הפריעו לי, אתה קוטע אותי.

סליחה, אתה מאשים אותי?

זה לא בסדר, רד מהדוכן.

רד מהדוכן. אתה עושה שימוש לרעה, רד מהדוכן.

אם אתה טוען שאני עושה קנוניה, רד, כן, אני טוען. רד עכשיו.

אני ארד אם תבקש יפה. תבקש יפה, אני ארד. רד למטה. אני מבקש להוריד אותו.

אין לך טיפת כבוד?

אליך אין לי. כשאתה מאשים אותי, אין לך כבוד אליי?

אין לך אליי כבוד? לא כשאתה מאשים אותי בקנוניה.

אני מאשים אותך כי הפריעו לי פה, רד למטה. אתה קיבלת עוד דקה חצי.

מה אמרת?

מה אמרת? כן, אמרתי, צא החוצה. אני אצא החוצה,

צא החוצה.

צא החוצה מייד.

אני עדיין אומר לך שאתה חצוף. אתם עושים שימוש לרעה, צא החוצה מייד. אני יוצא בזמני, אל תדאג.

היית מדבר ככה בחיים שלך, צא החוצה מייד. ולא היה, צא החוצה מייד. אבל לא נורא, אתם יכולים לשבת בשלטון רק, חצוף אתה. (חבר הכנסת חזן יוצא מאולם המליאה.) הוא שובר שיאים, חבל על הזמן. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. אין כבר כרטיסים

מה מגיע אחרי אדום? אנחנו לא מכירים אותו.

באמת, חייבים להחזיר את הכבוד למקום הזה. צודק. לא צריך לעשות דיונים ב-03:00,

בשום פרלמנט בעולם זה לא קיים. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 03:45. העסק הזה מספיק חשוב בשביל שאנחנו נשב ונדון על הנושא.

אני חייב להגיד לכם שהרבה יותר נוח לדון ככה, להתווכח ולהגיע לעמק השווה, כי זו בעצם התוצאה שצריכה להיות מדיון, אבל לא כשמכתיבים חוק בכוח. כבוד היושב-ראש, חוק ההסכמה חוקק ב-1990 על ידי המפד"ל והליכוד. הוא בא וקבע שלרשות המקומית, אחרי לבטים רבים, יש הזכות לקבוע איך תיראה השבת, איך צו העזר ייראה, לא לאף אחד אחר. המפד"ל והליכוד

מי היה שר הדתות? זבולון המר, זיכרונו לברכה, שבא ואמר, אני לא רוצה לצטט מילה במילה, שזה ישמור על השבת יותר מאשר כל דבר אחר.

כי מי שרוצה באמת לשמור בצורה הרמטית את השבת, יחוקק את חוק העזר, בני ברק, ירושלים, שכונות מסוימות. הוא הגיע למסקנה שזאת הדרך הטובה ביותר שכולנו ביחד נוכל לחיות. מעולם המחוקק לא קבע שמישהו מעל השלטון המקומי, מעל צו העזר, יקבע. פה החקיקה, פה מהות החקיקה, לא שמכריחים את האנשים לעבוד בשבת ולא בכלל חוק סוציאלי. כשאני בא ומסתכל, הדבר היחיד שאני יכול להגיד בגאווה גדולה לכל הדתות בעולם, שהחוק הסוציאלי ביותר בעולם הומצא על ידי יהודי. זאת הדת היהודית. אין יותר מזה. אבל אנחנו כנראה צריכים לחוקק את המובן מאליו, ולכן אני מתקומם. אין פה מצב שאתם יכולים לכופף.

הרי תראו, אני עובד עם גפני, איפה גפני?

על חוק הגמ"חים. איך אני, חילוני שכמותי, עוזר לו להעביר חוק שאני מנסה להבין אותו וללכת לקראתו? למה אני יכול לעבוד עם חבר הכנסת אורי מקלב בשיתוף פעולה בלתי רגיל? אני אגיד לכם למה: כי יש לנו המון משותף כשאנחנו לא מדברים על כפייה דתית. כשנכנסת הדת פנימה, אנחנו מתפלגים. תודה רבה. כבוד היושב-ראש,

לחבר את כולנו כעם אחד ולא לפלג אותנו,

עם החוק הזה, בצער אני אומר את זה,

תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ילין סיים את הנאום שלו בבקשה אחת, ואני חושבת שזו הבקשה שצריכה להוביל אותנו גם בימים כאלה: להוציא את הפוליטיזציה או את הפוליטיקה מהדת. ולצערי הרב, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, ובעיקר היום, זה פוליטיזציה שנכנסה לתוך הדת, הן מימין והן משמאל. אני זוכרת ימים שבהם חברת הכנסת שלי יחימוביץ ואנוכי היינו פה על הדוכן הזה ודיברנו על השבת כעל היום הסוציאלי שבו אנשים, גם אם אינם שומרים שבת, זה יום המשפחה, זה היום היחיד שבו הילדים לא לומדים ונמצאים בבית ואולי יכולים לנהל איזשהו שיג ושיח עם ההורים שלהם. מה שקורה היום. ושלא ידברו איתי על חופש בחירה, בטח לא מהאגף הזה, כי אינני מאמינה שלמישהו פה במחנה הציוני היה חופש בחירה לגבי החוק הזה. הייתה משמעת סיעתית, ויש פה משמעת קואליציונית, ומישהו ניסה לעשות גם משמעת אופוזיציונית. ואני, שלא יחשדו בי, אני בחורה שומרת מסורת. גדלתי

שבו המסורת הייתה נר לרגלינו, אבל היה לנו גם פלורליזם לבחור. כמו שאתה מכיר את המשפחה, חלקם עם כיפה על הראש, חלקם נוסעים בשבת, אבל לעולם לא ידליקו אש, ויכבדו את השאר. 15 שנה חייתי וגידלתי את הילדים שלי בקיבוץ מסילות, איתן ברושי, ואני חייבת לומר דבר נורא פשוט: נהניתי לראות את החברים בקיבוץ חילוני הולכים עם הילדים שלהם, ואת הסבים והסבתות נהנים מהנכדים שלהם, ואוי ואבוי אם מישהו היה אומר להם לעזוב את הכול עכשיו וללכת לעבוד כי מישהו צריך לפתוח עכשיו את המרכול. קיבוץ חילוני. אני גרה היום ביישוב שהבסיס שלו הוא על טהרת ההכלה אחד של השני, יישוב של דתיים וחילונים ביחד. יש בינינו משפחות של צד אחד, שהורה אחד הוא דתי והורה אחד הוא חילוני. אבל כאשר אנחנו באים ואנחנו אומרים, אחרי שהחריגו בחוק הזה את המסעדות ואת בתי הקולנוע ואת התיאטראות, ואנחנו מדברים על המרכולים, מי אותם אנשים שיעבדו במרכולים, אדוני היושב-ראש?

הקופאית והמאבטח. בעל הבית יישאר בבית ויספור את הכסף שיש לו ביד. אנשים ייאלצו לבחור: אם לא יעבדו בשבת לא יעבדו גם במהלך השבוע, כי לא יהיה מי שיעסיק אותם. כשאתה בא לריאיון עבודה ואומרים לך: אתה יודע שעובדים פה בשבת, והוא יגיד: אבל אני שומר שבת, באותו רגע נסגרה בפניו הדלת. כשמדברים על כפייה דתית, טלו קורה מבין עיניכם, כי הכפייה שהיום נעשתה פה על ידי האופוזיציה, אפילו לא היו מוכנים לנהל את השיח של הסוציאליזם במדינה מתוקנת, שבה יש שבת מנוחה, יום מנוחה לאותם אנשים עובדים שאין להם אפשרות בחירה, כי הם חיים על שכר מינימום,

הם צריכים להבטיח שיהיה להם גם מי שיביא פרנסה הביתה. אני רוצה להגיד לך, כשדיברנו על מקדונלד'ס, ששם דובר על ילדים ועל נערים, ואם יעבדו בשבת או לא יעבדו בשבת, היה את דרור ישראל, שזו המחלקה המשפטית של תנועות הנוער אני ראיתי את כל חברי הכנסת מסיעת העבודה, מסיעת המחנה הציוני, נעמדים אחד-אחד ובאים ומדברים למה צריך להשאיר את יום השבת יום חופשי ולא לכפות עבודה,

כי המוחלשים ביותר הם שיכפו עליהם. אז אל תכפו עלינו ואנחנו לא נכפה על אחרים. ואני רוצה לסיים את זה במשפט. יכול להיות שכל הסיפור פה לא צריך להיות בידי שר הפנים. יכול להיות ששר העבודה צריך לתת את דעתו מהו יום המנוחה ואיך אנחנו מבטיחים שהאוכלוסיות המוחלשות לא תאלצנה לוותר על היום היחיד שלהן עם הילדים, כי אם הן יוותרו עליו לא תהיה להן משפחה,

לא תהיה להם עבודה, וזו בחירתה של סופי.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני מבקש להקפיד על שלוש שדקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, הלוואי שהיה מדובר פה על חוק ששומר על השבת, וכבר שמעתי שמישהו גם אומר לי: בשבילכם, לא בשבילנו. לא תודה. אף אחד לא יטיף לי על שמירת שבת. אני לא אקנה במרכול, ואני מקווה,

שגם הילדים שלי לא יקנו במרכול בשבת. אני עובד על זה די הרבה, מצליח בינתיים, אולי לא תמיד, אבל מכאן ועד להפוך את השבת למכשיר פוליטי או לכלי פוליטי עלוב,

האם עם החוקים האלה אנחנו הצלחנו משהו? האם כשאנחנו כופים נישואים וגירושים, אז יותר אנשים מתחתנים היום ברבנות בגלל שיש חוק? האם בתי הקפה והתיאטראות, שלדעתי, טוב שפתוחים, בהנחה שיש לזה ביקוש בשבת האם הסטטוס קוו באמת שמר עליהם? האם לפי הסטטוס קוו יש טלוויזיה בשבת או אין? חברתי חברת הכנסת לוי,

אני מניח שכמוך, שהשבת היא הסטרטאפ היהודי הראשון והכי מוצלח עד היום. אבל ככה נצליח לשמור עליה? ככה יותר ישמרו על השבת? דרך אגב, אולי, אולי, אם היה קורה מה שקורה בתל אביב, שפותחים מרכולים בשבת כמו בתורנות של בתי מרקחת, כמו באמנת גביזון-מדן, אז אולי ייפתחו פחות, נכון? אבל לא מדברים על זה. כוח, זה הולך בכוח.

דרך אגב, שבחוק גם, מי שכבר עובד במרכול שנפתח בשבת יוכל לעבוד רק פעמיים בחודש, כחלק מהחוק, כדי להכריח כל אחד לקחת יום מנוחה חופשי. אבל על מה אנחנו מתקוממים פה? למה אנחנו ערים פה? על שמירת השבת. כן. אני אומר לך על מה אני.

על מה אני מדבר ב-04:00, כדי שלא יהפכו את השבת עוד פעם למכשיר פוליטי ששוחק את ערכה. זה מה שעושים פה. זה מה שעושה הקואליציה. בגלל שאם הקואליציה לא הייתה עושה את זה, אז היו דנים על שבת כמו שכתוב אצלנו באמנת גביזון-מדן. איך עוצרים סוג של הידרדרות? בגלל שבחוקים כאלה אנחנו לא נעצור כלום. בחוקים כאלה עם ישראל לא יאהב יותר את השבת, בחוקים כאלה עם ישראל לא יתייחס לשבת באמת כסטרטאפ היהודי הראשון והכי מוצלח עד עכשיו.

בחוקים כאלה עם ישראל יתייחס לשבת כמו שהוא מתייחס היום, לצערי הרב, במידה פחותה, לנישואים כדת משה וישראל, תודה רבה. וכמו שלצערי הרב, מאוד, הוא כבר גם עושה היום פחות ברית מילה.

ככה יקרה גם לשבת, שהיא תהפוך, כמו שהקואליציה הופכת אותה הלילה, לעוד כלי משחק פוליטי.

תודה רבה, אדוני. סאלח סעד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השעה 04:00 עכשיו, לפנות בוקר. 03:58. אתה תסיים, יהיה 04:00. בדיוק, אתה צודק. הפעם אתה צודק. כפי שאתם יודעים, אני דרוזי, אני חילוני, מכבד את אנשי הדת שלי, ומכבד גם את אנשי הדת של כל העדות.

אבל אני אומר דבר אחד: למה צריך לכפות על האחר? הרי אני מטייל בכל ישראל, תאמינו לי, גם בשבת אני מטייל, ואני רואה את עם ישראל ביופיו,

בשבתות נמצאים בכל הקניונים, בכל מקומות הבילוי היפים, גם קונים במקומות הקנייה, עושים כיף. למה צריך לכפות עליהם? כל אחד שיעשה בחצר שלו מה שהוא רוצה. בבני ברק אפשר לעשות מה שאתם רוצים, תנו להם בכרמיאל לעשות מה שהם רוצים. הרי כולנו בסופו של דבר חיים בישראל. המדינה שלנו, כולנו גאים במדינה שלנו. תנו לנו לחיות בשקט. אתם חיים בשקט, הכול בסדר. איך אומרים? עם ישראל חי, צריך להמשיך להיות חי, כמו שהוא קיים היום. והבקשה שלנו: באמת, בלי כפייה. לא צריך לכפות על האחר בשום דרך.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שנשאלת השאלה: ישראל בת 70 שנה. האם אנחנו חוזרים לדיונים שהיו אולי בבסיס הקמתה של החברה? מדינה שקיבצה, קראנו לזה פעם מגדל בבל, מדינה שנבנתה לבנה אחר לבנה, שאספה את פזוריה מכל רחבי תבל והביאה לכאן חברה שהתגבשה, ונלחמה גם על חייה ובנתה כאן מדינה מפוארת, האם היא זקוקה היום מחדש לחזור לשאלה של הסטטוס קוו? האם החברה הזאת לא התבגרה ולא מצאה את שביל הזהב? מאז בן-גוריון, שמצא את ההסדרים הפנימיים גם לשמור כל אחד על זהותו וגם עלינו כעם,

ודאי כולנו שומרי השבת, כל אחד על פי דרכו. אני חושב שיש כאן שתי נקודות: אני חושב שהגענו לבגרות הזאת שהחוק הזה יכול היה להיות מיותר, העצמאות של השלטון המקומי, שבנושאים רחבים ומגוונים יש סמכויות ויש גם גוונים והבדלים בין עיר לכפר, בין עיר לעיר. אנחנו יודעים שזו לא חברה אחת, דומה, אלא יש את המורכבות ואת השונות, ומה שנכון ליישוב אחד או לעיר אחת איננו נכון לעיר השנייה. ולכן, נראה לי שהבעיה בחוק שעוד מעט יעבור ברוב של הקואליציה היא לא בחקיקה שלו אלא בשימוש שיעשו בו, ויכול להיות שהתרומה של הדיון תהיה לקבוע גבולות. יהיה את החוק, הקואליציה תעביר אותו, אבל יהיה חשוב השכל הישר לשימוש בחוק הזה, שלא יחזירו אותנו, אני אתן פה דוגמה: למשל, באיזו מסגרת יטפלו בכדורגל. ראיתי שהממשלה מתקשה לתת תשובה לכדורגל, יותר קל לתת תשובה לבתי קפה. ואנחנו יודעים, יישוב כמו ירכא בגליל הופך לבירת הקניות של הגליל כתוצאה מהפוטנציאל שלו ומהיותו יישוב ערבי. אני אתן דוגמה נוספת: הגשתי הצעת חוק שיראו במשתלות תרבות שעות הפנאי ולא עסק כלכלי, מצוי גם על קרקע חקלאית. האם משתלה תפעל בשבת רק אם יעבדו בה ערבים, או שמשתלה היא חלק מתרבות הפנאי של משפחה,

בשבת, שעושה גם בילוי, וגם צמחייה וגם קצת ירוק בעיניים? לכן, אני חושב שבסוף הדיון הזה, אני כבר 24 שעות, קמתי ב-04:00 בשביל להיות פה בבוקר, מי שבא מרחוק, בסוף הדיון הזה נדמה לי שהמסקנה צריכה להיות שאם נגזר עלינו החוק, לא נהפוך אותו לפיצול ופירוד אלא למשהו שמאחד. בעיקר חשוב המינון של השימוש בסמכות שנתונה בידי כל אחד בביתו וראש רשות באזורו, והפיקוח של הממשלה צריך להיות מאוד מאוד מרחוק, ולשמור את השבת כגורם מאחד ולא כגורם מפצל.

ישראל בת 70. ישראל מבוגרת, היא יודעת מה היא עושה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה.

ברשותך, אני רוצה לדבר אליך דווקא בגלל, חברתי מרב מיכאלי קודם נתנה איזה נאום והזכירה את האדמו"ר מגור הרבה פעמים, היא אמרה: האדמו"ר מגור,

אני רוצה להגיד לך, אני נינו של איצ'ה קוטובסקי, שהיה, הרב גפני, ראש הקהילה היהודית בעיירה שלו, סקולסק שבפולין, והיה שליח של הרבי מגור בעיירה שלו. זה סבא-רבא שלי. דווקא בגללו, הבן שלו, שהוא סבא שלי, הוא שהפסיק את הקשר הזה, הוא חזר בשאלה אחרי השואה, הפסיק את הקשר הזה.

יכול להיות שגם אני הייתי יושב במפלגה שלך היום. אבל תמיד כשהיינו באים אליו כנכדים שלו, תמיד כשבאנו כנכדים שלו ואמרנו לו, כי לא בא לנו למלא תרי"ג מצוות, למרות שקיבלנו חינוך תורני וכו', אבל אמרנו לו: מה אתה אומר לנו לשמור מצוות? אתה בעצמך חזרת בשאלה. היית בן של שליח מגור. הוא היה אומר לי:

לי יש את הסיבות שלי, את החשבון שלי איתו. אתם חייבים להאמין. זה היה דווקא בחתונה של נכדים של שני נגידים מגור לפני שבועיים,

בירושלים, שהייתי בה, שניהם חברים טובים שלי, שהבנתי כמה השיח עם הציבור החרדי, באותה חתונה, בוא אפשרי, והוא כיפי, ואני יכול להבין אותם ולהיות חבר שלהם, ולהפך. והבנתי כמה אנחנו עושים חטאים,

משני הצדדים של הבית, כשאנחנו מתנצחים על חוקים כאלה, שבוודאי בוודאי בוודאי בסופו של דבר לא משרתים גם את המטרה שלשמה,

הרי הפתרון בסוף הוא לא לקבוע עובדות חד-צדדיות כי יש לך יותר כוח, כאלה שנראות כפייה, כאלה שיכולים להפוך ציבור חילוני או ממלכתי שיש לו הרבה כבוד וזיקה למסורת ללעומתי, כי כאילו דופקים אותו ועושים לו בכוונה. ואני לא רוצה שאנשים כמוני, שאתה קורא להם חילונים, אני מגדיר את עצמי אחרת, יהפכו ללעומתיים למסורת שלנו, לערכים היפים שלנו, וגם לא לתורה ולקודשי ישראל.

אני הייתי רוצה שהבית הזה יגיע לאיזושהי הבנה שהחברה הישראלית שכולנו גרים בה היא, איך אומר השיר? רקמה אנושית אחת חיה, שאם לא נבין שכשאנחנו פוצעים חלק אחד בה גם שאר הגוף מושפע, אנחנו בסוף נפצע את כל הגוף הזה. ומי כמונו היהודים יודעים, כמאמר המשפט, שאם לא נהיה תלויים זה בזה נהיה תלויים זה ליד זה, וההיסטוריה שלנו, הרב גפני, כבר הוכיחה את זה. לכן, לי חבל שמהבית הזה יוצאים חוקים בלי שיח. ואני קורא לנו: בואו ננסה לעשות שיח,

רחמנה לצלן, אולי בינינו פה, לפני שמביאים חוקים מהצד הזה עליכם ומהצד שלכם עלינו.

אני חושב שגם העם, שבסופו של דבר יראה את זה ויראה חוקים שבאים מתוך אותו שיח, גם יעריך את זה יותר. הלוואי שננהג ככה. תודה, אדוני. חברת הכנסת קורן, לא נמצאת, חבר הכנסת ג'בארין, לא נמצא, חבר הכנסת עיסאווי. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, כבוד ראש הממשלה,

רציתי לדבר בכיוון אחר, בכיוון החוק, אבל נפל דבר. אני ישבתי ליד חברי מוסי רז, ועלה על הדוכן חבר כנסת מהמובילים בתקשורת ממפלגת הליכוד, שמו אורן חזן, עלה כאן ופתאום, אני בשיח פנימי עם חברי מוסי הוא פונה לחברים של יש עתיד, ליאיר, ראש הממשלה הבא או לא? משהו כזה ומיקי. והוא אומר להם: עופו מכאן, תחפשו לכם מדינה אחרת. אני אמרתי לעצמי: בדרך כלל אומרים את זה לי, לערבים: לך לעזה, לך לסוריה. אז פתאום אני שומע את זה במדינה היהודית-הדמוקרטית,

שיעפו מכאן. זה דבר חדש בעבורי.

אני שמעתי דבר חדש: כבוד ראש הממשלה הבא, חפש לך מדינה אחרת. אתה וחבריך עופו מכאן. זה מה שאמר חבר הכנסת, אחד המובילים ממפלגת הליכוד, המפלגה שראש הממשלה עומד בראשה. מכאן אני אומר לכם שכשיש גזענות או אנטי נגד אזרחי ישראל הערבים, כמו שר הביטחון, זה מתחיל בנו ויגיע לכל שונה. הרי הוזהרתם. עכשיו עוד משפט על החוק בדקה שנשארה לי. תופסים אותי בחוץ, אומרים לי: עיסאווי, זה חוק טוב לערבים. איך אתה תצביע נגד החוק הזה? זה טוב לערבים. יעני, יוצאים מנקודת הנחה שהגוי, אסור לו לנוח. הגוי, אסור לו לנוח, צריך לעבוד שבעה ימים.

תגיד תודה. ואלכ, נותנים לך לאכול, תגיד תודה. זאת הנחת היסוד. הנחת היסוד: זה טוב לערבים, אתם צריכים להצביע. אז יפה מאוד. אז תנו לנו את יום שישי, גם מנוחה. בואו נעשה איזון, שוויון. חברים, יש את זה בחוק.

ואללה, אתה גדול אתה. אני מוריד בפניך את הכובע. הכרחת את כל המליאה וכל העולם להישאר עד שעה כזאת: אם לא תרצו, אתם לא תהיו בממשלה. ואלכ, אתה, ממזר אתה, כל הכבוד לך. תודה רבה. חבר הכנסת יואב קיש. מוותר. אתה מוותר. אחרון הדוברים, חבר הכנסת גפני. אחריו יסכם משולם נהרי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, אדוני ראש הממשלה, חברי הכנסת, שמעתי חלק מהדיון, לא היה לי כוח לשמוע את כולם, אבל ככל הנראה החוק לא רלוונטי לדיון שהתקיים פה. החוק שעליו אנחנו מדברים איננו קשור ברוב הדוברים, הוא לא קשור בכלל לנאומים שנאמו כאן, בחוק הזה. אני רוצה להקדים ולומר: אני חושב שהשבת היא אחד מהסמלים המרכזיים של העם היהודי. זה מקור הברכה. אנחנו בזכות השבת קיימים, זה ברור לחלוטין. אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. יש פה חוק, והחוק אומר כדלהלן, אין בו כפייה, אין בו דבר שאומרים למישהו: תסגור את החנות. לא אומרים דברים מהסוג הזה. אומרים דבר אחד: היות שלאחר פסיקת בג"ץ בנושא של חוקי העזר יש להם השלכה רוחבית, זה לא נושא טכני אם פותחים את החנות בשבת או לא פותחים את החנות בשבת, יש לזה השלכה לכל הארץ, יש לזה השלכה איך נראית החברה, צריך שלא רק העירייה תחליט אלא גם שר הפנים. לדורותיהם, הם גם מתערבים בעניין הזה, כמו שהיה בעבר, הם יכולים להגיד אם הם בעד, הם יכולים להגיד אם הם נגד. אבל מכיוון שחבריי שדיברו כאן הם גם אנשים ליברליים, אז אני רוצה לשאול על הנושא הליברלי. מי שעתר לבג"ץ, ודיבר איתי אחד מתל אביב, בכה בטלפון, אני מכיר אותו, הוא אדם חילוני, יש לו מכולת, והוא אומר: ברגע שחולדאי פתח בחוק העזר את המכולת,

את המרכול הגדול, את הסופר לידי, שהוא יהיה פתוח בשבת, הוא גזר עליי כליה מבחינת פרנסתי ופרנסת משפחתי. אני לא יכול לפרנס יותר את המשפחה שלי. שנים רבות הייתה לי פה מכולת. כמוהו יש רבים מאוד בתל אביב או במקומות אחרים. אף אחד לא דיבר עליהם, זה לא עניין את אף אחד. תמיד מדברים על שמירה על זכויות, על ילדים, על משפחה, על אדם שעובד, על מי שמפרנס, מילה לא שמעתי במשך כל השעות של הדיון הזה מה עונים לאנשים האלה. אנחנו לא מבקשים, לצערי הרב, לסגור את החנויות, אנחנו מבקשים לתת שיקול דעת נוסף, לא רק רשות מקומית, כאשר מדובר בדבר שהוא איננו טכני אלא מהותי, יסודי בחיי חברה במדינה יהודית ודמוקרטית. ואז אתם לא אומרים מילה, אנשים חילונים, שיכול להיות שאפילו הצביעו מרצ, יכול להיות שהצביעו למחנה הציוני, אתם לא שואלים מילה אחת. משפט, תקדישו להם. מה הם עושים? אתם רוצים לדרוס את השבת, אתם רוצים שהכול יהיה פתוח. מה תענו לאלה ששומרים שבת, שמתפרנסים ממכולת, מכולת שכונתית מלפני 50 שנה עד היום הזה, והבנים שלהם היום מנהלים אותה? מילה לא דיברתם. אנחנו מבקשים את הדבר הכי פשוט: היות שמדובר על דבר שיש לו השלכות רוחביות רבות, בכל הארץ, בכל הנושא המהותי של החברה הישראלית, זה לא נושא טכני,

תיתנו גם שיקול דעת כפי שהיה בעבר לשר הפנים, לממשלה, ושר הפנים אחראי בממשלה לנושא של הרשויות המקומיות. זה החוק. עורכי הדין שביניכם נוהגים לומר: הא ותו לא. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת נהרי, בבקשה. סגן השר נהרי יסכם.

שרים, חבריי חברי הכנסת, כמה חשובה השבת, שחברי הכנסת הדירו שינה מעיניהם וישבו לשקלא וטריא כמעט עד עלות השחר. ביום חמישי שעבר השתתפתי בכנס של מסע שורשים שהשתתפו בו 300 בני נוער מחבר המדינות מבתי ספר יהודיים מתוכנית חפציבה, שאני מלווה אותה כבר רבות בשנים. הופיע שם יושב-ראש הסוכנות מר נתן שרנסקי. הוא התכבד לדבר שם, ונשא דברים, ובחר לספר על התקופה של מסך הברזל, כאשר בהיחבא עשו את הכול כדי לקיים את השבתות ומועדי ישראל, וסיכנו את עצמם, ולא היו מוכנים לוותר; במסירות נפש שמרו על שבתות ומועדי ישראל, כי הבינו שאלה השורשים שיעזרו להם לעמוד בפני כל רוח שתנסה לעקור אותם. ככל שהשורשים עמוקים, אז יוכלו לעמוד גם בפני רוחות חזקות, והבינו שזה סוד קיומנו. אדוני היושב-ראש, אתה הקדשת לי שלוש דקות. בכבוד. בכבוד, כן, ואני מכבד את זה. שלוש דקות של שאלות: מדוע אתם כופים עלינו? אחרים דיברו על פגיעה. אחרים אמרו שהחוק מושחת, וכל אחד לפי צחות לשונו בחר לתאר את מה שהוא חש, את מה שהוא מבין ואת מה שהוא מרגיש. אבל הדברים, המשותף להם, כך אני בכל אופן חושב, הוא שלא מבינים את מהות החוק. לא היה צורך בחוק הזה כל זמן שבג"ץ לא אמר את דברו. מדובר בסטטוס קוו שהיה ורוצים שהוא ימשיך להיות כפי שהוא היה, מפני שזה הדבר היחיד, כמו שאמר נחמן שי: כל אחד בדרכו שלו, כל אחד הולך לדרכו, כל אחד יחיה לפי דרכו. אבל איך אפשר לחיות יחד כשיש דעות מנוגדות וכל אחד בדרכו שלו? אז בא הסטטוס קוו ומאפשר לנו להיות יחד, לחיות יחד ולחיות בשלום, זה מוותר לזה וזה מוותר לזה, וזה הסטטוס קוו. בא בית המשפט וביטל את הסטטוס קוו הזה, פגע בו. מה שאנחנו מבקשים זה לקבע אותו, את אותו סטטוס קוו, ללא שינויים. אין כאן פגיעה, אין כאן כפייה, אין כאן חרמות, אין כאן קונמות, אין פה שום דבר, מה שהיה הוא שיהיה, אבל שהסטטוס קוו יהיה מוגן, שהסטטוס קוו ימשיך לאפשר לנו לחיות יחד, ולא אחד נגד השני. זו הייתה המטרה. חבל שאנחנו מורגלים בכנסת ישראל, בכנסת זו, גם על מעשים טובים חוטפים גינוי. היה פה מעשה טוב של חבר הכנסת אילן גילאון, של גמילות חסדים, שזה תכונה של אברהם אבינו, של עם ישראל, וגם זה לא מצא חן. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, ואני אומר את זה בכנות: אין פה כפייה. אף אחד לא מתכוון לכפייה, אף אחד לא מתכוון לפגוע. לא בכל דבר צריך להסתכל במשקפים השחורים האלה, צריך להסתכל על הדברים גם לגופו של עניין. אבל אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, ואתה זוכר, אני זוכר, אני זוכר תקופה ב-2013 וב-2012 של פגיעה מכוונת, כינון ישיר לציבור מסוים, לחינוך מסוים. אתה זוכר, אדוני היושב-ראש, מה קרה במערכת החינוך כאשר ללא שום היגיון פגעו בקבוצות שלמות, במאות אלפי תלמידים? ולא שמעתי קול צעקה, קול מחאה: איך אפשר לפגוע, איך אפשר לעשות דבר כזה לתלמידים? אני לא מדבר על משרד העבודה והרווחה, אני מדבר על מקרה ספציפי במערכת החינוך. שם זאת הייתה כפייה, פגיעה. פה בפירוש כל המטרה היא לשמר את הסטטוס קוו.

אמרתי, כשהגשתי את הצעת החוק, כדברים האלה: הצעת החוק המונחת לפניכם מבקשת להשיב ולקבע את הסטטוס קוו הנוהג בענייני המסחר בפרהסיה בשבת. בהצעה, האיזון המתבקש בין סמכויות השלטון המקומי לסמכויות השלטון המרכזי יישמר כפי המצב שהיה נוהג טרם ההכרעה בבג"ץ ברמר. זו הייתה הכוונה, לא הייתה שום כוונה אחרת, ולא באים לכפות, לא באים לשנות דברים, וחשוב מאוד שכך ייראו פני הדברים ולא אחרת. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים דווקא בתקופה היסטורית, כאשר המטרה של היוונים הייתה לעקור את יהדותנו, לא את גופנו. הם באו לכאורה בדברים הגיוניים, הם באו במתק שפתיים: אנחנו דואגים לכם, אנחנו רוצים שיהיה לכם, אנחנו רוצים שתהיה לכם רווחה, אנחנו רוצים לעזור לכם, אבל המטרה שלהם הייתה לעקור את היהדות. דווקא בימים האלה, כשאנחנו מפיצים את אור היהדות, ראוי שנעגן גם את השבת,

יסוד קיומנו. רבותיי, אני קורא לכולם לזכות ולהצביע עבור החוק.

תודה רבה. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. בוקר טוב לכולם.

להזכירכם, אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה על הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2017. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות

של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2017, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. ובכן, 59 בעד, 54 נגד. אם כן, הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה),

עברה בקריאה ראשונה, ותעבור להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. כבוד היושב-ראש, תודה. רק רגע, אדוני. חבר הכנסת חזן, אני מבקש ממך לצאת מהאולם. אני הרחקתי אותך מהישיבה. כל עוד אני נמצא פה, אתה בחוץ. תודה רבה. צא החוצה, בבקשה. הסגן שלו.

אתה ממשיך, צא החוצה. משתמש לרעה, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון, לשון הרע על לוחמי צה"ל),

פ/4766/20, לשם הכנתה לקריאה ראשונה.

תודה רבה, אדוני. הודעות למזכירת הכנסת.

גברתי.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איציק שמולי, קארין אלהרר, יוסף עטאונה, אורי מקלב וטלי פלוסקוב

ילדים חולי סרטן שאיבדו את תוספת הקצבה רק משום שהם מקבלים טיפול שונה.

חבר הכנסת אילן גילאון ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון, איסור מכירה), התשע"ז 2017, שמספרה פ/4536/20.

תודה רבה, גברתי. (רשומות (הצעות חוק, חוב' מ/1181); נספחות.] אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה,

התשע"ח 2017,

קיבלה פטור מחובת הנחה.

את הצעת החוק שרת המשפטים.

שואה נזקקים היא הצעה חברתית ראשונה במעלה.

החברה תיסגר בסוף השנה, והפעילות של האיתור והמימוש של הנכסים תועבר לידי מפרק החברה ולידי האפוטרופוס הכללי. ההערכה היא שמתוך הנכסים הללו יועברו למדינה בשנים הקרובות בסביבות 150 עד 200 מיליון ש"ח. לחוק יש ארבע מטרות: המטרה הראשונה היא לקבוע שהמדינה, באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה, תמשיך לתת את הסיוע שהחברה נתנה לניצולי השואה הנזקקים, הנכסים של החברה לא יספיקו לממן את העלות הזאת, לכן אוצר המדינה ימשיך לממן את הסיוע. המטרה השנייה היא המשך הסיוע שהחברה נתנה בתחום ההנצחה. המטרה השלישית היא לקבוע שהנכסים של החברה שימומשו, יעברו לאוצר המדינה, המטרה הרביעית היא להאריך את התוקף של תיקון מס' 4 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), שמסדיר את הטיפול בנכסים לאחר פירוק החברה. לבקשת משרד האוצר, הצעת החוק נקבעה כהוראת שעה ל־2018, אבל אני מאמינה שיחד עם משרד האוצר נפעל לכך שבתקציב 2019 התיקון ייכנס כהוראת קבע. לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה, גברתי. בבקשה, אנחנו עוברים לרשימת דוברים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, גברתי. אני סוגר את הרשימה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. חברים, אני מבקש. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, החברה להשבת נכסים של נספי שואה, יש פה שותפות ושותפים שעבדו קשה מאוד בשביל שהחברה הזאת תעביר יותר כסף לניצולות והניצולים הנזקקים ביותר, ותעביר אותם ישר לחשבונות הבנק שלהם ולא לכל מיני חברות שייתנו להם תלושים בכל מיני תנאים. הצלחנו להגיע למצב הזה שבאמת הניצולות והניצולים הכי נזקקים מקבלים ממנה את התוספת הזאת, שמאפשרת להם להרים את הראש מעל פני המים.

הגענו לימים שבהם עומדת להיסגר החברה, זה לא קורה בהפתעה, אנחנו יודעות את זה כבר שנתיים, והתחלנו להיערך ליום הזה. אנחנו הגשנו לפני כשנה וחצי הצעת חוק שבאה להבטיח את ההמשכיות של תשלום הקצבה הנוספת הזאת לניצולות ולניצולים, כי אמרנו דבר נורא פשוט, החברה אולי תיסגר, הניצולות והניצולים הם,

לא נסגרים באותו יום. הם ממשיכים. אומנם הם הולכים ונפרדים מאיתנו, אבל כל אלה שעדיין נמצאות ונמצאים לא יכולים ביום אחד להפסיק לקבל את הקצבה הזאת רק משום שהחברה נסגרה. אמרה לנו הממשלה: מאה אחוז, חכו להצעה הממשלתית, כי תבוא הצעה ממשלתית בשביל לסגור את החברה.

והינה באה ההצעה הממשלתית, חברות וחברים, ולא תאמינו, היא סוגרת את כל הפינות: היא בודקת, היא מסדרת בדיוק אילו נכסים יעברו לאפוטרופוס, באילו תנאים, כמה זמן ימשיכו לחפש יורשים, באילו תנאים יעבירו ליורשים. רק פרט קטן אחד נשמט מההצעה הממשלתית הגדולה הזאת. רוצות ורוצים לנחש איזה? הניצולים. העניין הפעוט הזה,

כזאת הצעה עבת כרס, הסדירה את כל סוגיית סגירת החברה והעברת הנכסים, אבל התעלמה לחלוטין מהקצבה שעוברת לניצולות ולניצולים.

גם ההצעה הפרטית שלנו מחכה עדיין להצעה הזאת, שבאה היום, וברוך השם, סוף-סוף מגיעה, כרגיל בממשלה הזאת, ברגע האחרון, שנייה לפני שנגמרת השנה, וזה כבר מאוחר מדי, אבל היא באה עם שתי הרעות תנאים דרמטיות: אחת, כפי שציינה השרה, הוראת שעה. אנחנו נצטרך לעבור את כל הסאגה הזאת בשנה הבאה שוב ולקוות שהאוצר יואיל בטובו להבטיח את הסכום הזה לניצולות ולניצולים הנזקקים, למרות שמובטח שהוא יקבל אותו חזרה מהחברה, ואחר כך, מהאפוטרופוס. אבל הדבר השני הוא חמור עוד יותר, חברות וחברים. היום הניצולות והניצולים האלה מקבלים את הכסף ישר מהחברה, לפי רשימה שנמסרת ממשרד הרווחה. בהצעת החוק שמונחת לפנינו הם יצטרכו להגיש בקשה, למלא טפסים. פשוט, גבירותיי ורבותיי, מדובר בהצעה, בהקשר הספציפי הזה, לא ראויה.

אני מנסה לסיים. אגיד כך: בהצעה הזאת צריך לתמוך, משום שחובה לוודא שהניצולות והניצולים יקבלו את הקצבה הזאת, אבל אני קוראת לכם להבטיח יחד איתנו בוועדה שהם בטח ובטח לא יצטרכו להגיש שום בקשה בשביל זה.

תודה רבה, גברתי. שרת המשפטים רוצה להגיב, לסכם? לא. איפה השרה? אני רוצה לשמוע את השרה.

אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. להכניס את חבר הכנסת חזן.

תודה רבה. תחסוך את המילים האלה. אמרתי תודה רבה.

זה לא בסדר? אנחנו מצביעים על הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה,

בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה,

התשע"ח 2017, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 96, בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותעבור להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת כספים. חוקה. אם כך, זה יעבור לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת לי אלאלוף.

מישהו רוצה קצר אחרי מה שעשיתם לנו, להאריך אין-סופי? טוב, אני, מה אתם עשיתם לנו.

לפנות להורים שכולים שנשארו משעה 22:00 לדיון, והיו בכל הדיונים של הוועדה. בוקר טוב לכם ותודה על הכבוד שעשיתם לנו, להישאר איתנו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, זה אחד החוקים ההומניטריים המרגשים ביותר בעיניי, שהגיע. אני מביא בפניכם הצעת חוק של חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ ושולי מועלם-רפאלי. מדובר בהצעת חוק פרטית שיזמו שני החבר'ה בצירוף עוד חברים. עסקנו בזה רבות, בגלל המורכבות, כדי לעשות חוק הומניטרי במיוחד. מדובר בהורים שכולים שעובדים במפעלים של 25 עובדים ומעלה

חוק גיל הפרישה קובע בסעיף 4 שהגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו, כפי שאתם יודעים, הוא לגברים גיל 67 ולנשים גיל 62. הצעת החוק מציעה לקבוע שהמעסיק לא יחייב עובד, חבריא, אנחנו כל הלילה פה. שבו עוד שתי דקות. שהוא הורה שהילד שלו נפטר והגיע לגיל פרישה לעזוב את העבודה לפני גיל 71, או 66 לנשים. מדובר בעובד שעבד במקום עבודתו האחרון לפחות שבע שנים לפני גיל 67. הוראה זו נועדה להקל על ההורה שאיבד את ילדו ועולמו חרב עליו, כך שיוכל להמשיך בעבודתו עד הגילים שאמרנו. הצעת החוק נקבעה כהוראת שעה לארבע שנים, ובתקופה זו המשרד לשוויון חברתי יעשה מחקר במהלך שלוש השנים הראשונות, עד שיביא את מסקנות המחקר אם להמשיך או להפסיק את הפעולה הזאת. אני בטוח שזה יהיה מאוד משמעותי. אני חייב לציין פה את הנכונות של כל המעסיקים והתעשיינים שתמכו בהצעת החוק. אני מבקש, הסתייגויות, לתמוך בהן, כדי לאפשר להחריג את החיילים, את הכבאים ואת עובדי המוסד והשב"כ, שנכללו בהתחלה בהצעת חוק. אני מבקש שתצביעו בקריאה שנייה ושלישית. בהזדמנות זו אני רוצה להודות במיוחד לחברי הכנסת סמוטריץ ומועלם, וגם לצוות של הוועדה, ליועצת המשפטית שמרית ולכל היועצים, שעבדו בצורה מיוחדת בהצעת חוק זו. תודה רבה, אדוני. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. לחוק הוגשו הסתייגויות, נרשמו גם בקשות דיבור, אבל אתם מבקשים להצביע על ההסתייגויות בלי לנמק. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו רוצים להצביע. להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)

התשע"ח 2017. אין הסתייגויות לסעיפים 1 4, לכן נצביע על שם החוק ועל סעיפים 1 4, כולל, כלשון ההצעה. בבקשה, מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 4 נתקבלו. 88 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. שם החוק וסעיפים 1 4 אושרו בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. לסעיף 5 הוגשו ארבע הסתייגויות. אנחנו נצביע על ההסתייגות הראשונה, לסעיף 5,

בבקשה, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (1) של חברי הכנסת אלי אלאלוף,

מאיר כהן וטלי פלוסקוב לסעיף 5 נתקבלה. 87 בעד,

ההסתייגות (4) של חברי הכנסת אלי אלאלוף,

מאיר כהן וטלי פלוסקוב לסעיף 5 נתקבלה. 88 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

תסלחו לי, שנייה אחת. אני רוצה תודה גדולה קודם כול לאריה ונילי, שיזמו את החוק הזה וליוו אותו לאורך כל הדרך.

סעיף 9 לחוק קובע כי העסקת עובדים במנוחה השבועית אסורה, אלא אם כן היא הותרה לפי סעיף 12 לחוק. ואילו על פי סעיף 12(א) לחוק, רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להתיר העסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית, כולה או חלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעתו, חיוניים לציבור כולו או לחלק ממנו. לאיסור העסקת עובדים במנוחה השבועית שתי תכליות: האחת, תכלית סוציאלית, והיא לשמור על רווחת העובדים, השנייה, תכלית דתית לאומית, קביעת יום השבת כיום המנוחה בהתאם לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בהתאם לתכליות אלה מוצע לעגן בחוק שורה של שיקולים שיצטרך השר לשקול בעת ההחלטה על מתן היתר לעבודה במנוחה השבועית מקום שקיימת עילה לעשות כן לפי סעיף 12(א) לחוק. השיקולים שמוצע לחייב את השר לשקול כאמור הם כאלה: קיומה של חלופה שלא תחייב העסקת עובדים במנוחה השבועית, רווחת העובד, מסורת ישראל ומידת הפגיעה הצפויה במרחב הציבורי אם יינתן ההיתר. לשם כך מוצע לתקן את סעיף 12 לחוק, ולקבוע כי בהחלטה על מתן היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועיות, לפי סעיף קטן (א) של סעיף 12 האמור, על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשקול, נוסף על התקיימותם של התנאים למתן ההיתר כאמור באותו סעיף קטן, גם את כל השיקולים הנזכרים לעיל. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת. אין דוברים, על כן אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. אם כן, להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס'

התשע"ח 2017. איך זה שאין דוברים? איך זה שאין דוברים?

אין דוברים כי הם לא פה.

חבריא, ממשיכים. בקריאה ראשונה. אין דוברים. מה קרה? אנחנו מצביעים. מי בעד ומי, ההצעה להעביר את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 16),

לוועדה נתקבלה.

רבותיי, הודעתי שאני סוגר, ואנא מכם, זהו. על מה הצעקות? לא נרשמתם.

לא, אף אחד לא נרשם, סליחה. יאיר לפיד לא נמצא כאן. זהו, הוא היחידי שנרשם. תם סדר-היום. הישיבה תתקיים היום, אם ירצה השם, בשעה